ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, מסקנות ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בעקבות דיון מהיר בנושא: ההפרטה בקיבוצים והשלכותיה על גרעיני התיישבות אידיאולוגיים, הצעתם של חברי הכנסת שלי יחימוביץ, נחמן שי ויולי תמיר. החלטת ועדת האתיקה בקובלנות של תנועת אומ"ץ ושל התנועה למען איכות השלטון נגד חבר הכנסת סטס מיסז'ניקוב,

בנושא קבלת כרטיסים במתנה להופעה של הזמרת מדונה. תודה. אנחנו עוברים לשאילתות דחופות, שזה שאלות לממשלה המתקיימות כל יום רביעי כשאלה דחופה. ראשון המשיבים יהיה השר לשירותי דת. כבוד השר מרגי יעלה ויבוא, יגיע ויישמע מעל הבמה, והוא ישיב על השאילתא של חבר הכנסת נסים זאב, המבקש לשאול את השר בנושא: מימוש התחייבויות לגידור ושימור של הר-הזיתים.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

פורסם כי חילול הקברים בהר-הזיתים נמשך. בשבוע שעבר חולל, שוב, אוהל האדמו"ר מלעלוב. למרות כל ההתחייבויות וההבטחות להתקנת גדרות ותאורה, לא נעשה דבר. רצוני לשאול: 1. מדוע לא נעשה דבר? 2. מה ייעשה למיגור הפורעים בהר?

אחר כך תוכל לפרט, אם תרצה. בבקשה, כבוד השר.

אדוני היושב-ראש, מכובדי השר, חברי חברי הכנסת,

אכן, על-פי התקשורת והנתונים המצויים בידי, חולל קברו של האדמו"ר מלעלוב בהר-הזיתים. לצערי הרב, לא מדובר בתופעה חד-פעמית אלא בהתנהלות כמעט קבועה של מתפרעים ופורעים בהר-הזיתים. להווי ידוע לך כי הר-הזיתים הינו באחריות הרשות לפיתוח ירושלים, אך מאז כניסתי לתפקידי מצאתי להעמיד את נושא אבטחת מתחם הר-הזיתים על סדר-היום במשרדי.

ביוזמתי ובהתערבותי התקבלה החלטת ממשלה מס' 1095, מיום 20 בדצמבר 2009, שאומרת: 1. האחריות לאבטחת בית-העלמין היהודי בהר-הזיתים תוטל על משרד הבינוי והשיכון, שמקיים מערך אבטחה בכל מזרח-ירושלים, לרבות דרכי הגישה להר, באמצעות מערך אבטחה, בשיתוף עם הרשות לפיתוח ירושלים, משרד ראש הממשלה ומשטרת ישראל, 2. משרד הבינוי והשיכון, בתיאום עם משרד המשפטים, משרד ראש הממשלה ומשטרת ישראל יקבעו נהלים לשימוש במערך הבקרה האלקטרוני ומצלמות מעקב. הרשות לפיתוח ירושלים עובדת כבר, משקיעה בתשתיות למערך

ומרכז בקרה. בימים הקרובים תתקיים ישיבה בלשכתי על מנת לבדוק את יישום ההחלטה מצד משרד הבינוי והשיכון, היערכות כוללת של הקב"ט של המשרד. אני חושב שנעשה דבר, אי-אפשר לומר שלא נעשה דבר. מ-2009 היו התנכלות חוזרת ונשנית וחילול מצבות בהר-הזיתים. ברגע שיש החלטת ממשלה, זה כבר דבר שנתן לנו את המענה.

אנחנו מדברים על החלטה שהתקבלה בסוף דצמבר, ליישם אותה ולסיים את מערך התשתיות, המצלמות, ייקח עוד כמה חודשים.

יש לנו כמה ישיבות מעקב לוודא שאכן החלטת הממשלה תיושם. אני מוכרח לומר שאדוני משיב על שאילתא בעניין הר-הזיתים, בתוככייך ירושלים, שבו קבורים דורות של יהודים. אישרתי את השאילתא הזאת מתוך הנחה שאין הדבר מעורר איזו פרובוקציה. גם חבר הכנסת נסים זאב שאל את השאילתא שלו מתוך חרדה לנעשה בהר, לא מתוך כך שהוא ידע שסגן נשיא ארצות-הברית מגיע לירושלים היום.

אדוני השר, כשאני אומר "לא נעשה דבר" לא דיברתי על החלטות ממשלה, לא זו הכוונה. יכולים לקבל החלטות וקבלות ונידויים ושבועי וחרמי,

בפועל לא נעשה דבר, וזה לא נעשה. אני רוצה לומר לך, אדוני היושב-ראש, מה שקורה היום בירושלים, מנסים לעשות פה אינתיפאדה בעיר הזאת בהסוואה של מלחמת דת, זה בכותל המערבי, זה בהר-הזיתים. כשביום ב' באדר עלו חסידי גור לקבר האדמו"ר, יידו שם אבנים. משמר הגבול לא ידע מה לעשות. כשפנה חבר הכנסת מוזס למשמר הגבול ואמר להם: מה, אתם לא עושים פה דבר? אז אמרו שאין מה לעשות, מה אתם רוצים, שיעצרו אותנו? אותם לא יעצרו. זו תשובה של מערכת ביטחון? אני רוצה לדעת, כשאתה אומר שמשרד השיכון יהיה אחראי, ועד שתקום אותה רשת מחוברת של המשרדים השונים, אני חושב שזה מדי מסורבל. צריך להבין שהיום צריך ביטחון במקום, ואין ביטחון.

חבר הכנסת מוזס רצה שאלה נוספת. מישהו עוד ביקש שאלה נוספת? אדוני השר, אני ביקרתי בהר-הזיתים,

זה היה יום הזיכרון של האדמו"ר ה"בית ישראל" מגור. איזו השתוללות היתה של הנוער שהגיע מאיזה בית-ספר, אני לא יודע מאיזה אזור,

התחילו ליידות אבנים, מאות אנשים היו צריכים להסתתר מתחת למצבות כדי לא לקבל אבן בראש. המצב היה שעמדו שם שוטרים ואנשי משמר הגבול ממש אין-אונים, לא ידעו איך להתמודד עם זה. אני ניגשתי ושאלתי,

לא אמרתי מי אני, אמרתי: אתם לא יודעים איך לטפל כאן? אמרו: מה אתם רוצים? אם אנחנו נתחיל כאן יריות יעצרו אותנו, לא אותם. ככה זה קורה בכל האזורים, אותו הדבר זה בשמעון-הצדיק. אדוני היושב-ראש, אני הייתי מבקר כמעט כל ליל שישי בשמעון-הצדיק. היום זה פחד לגשת שם. הפכו את כל הנושא הזה לאיזה מין דמורליזציה, פשוט פחד ללכת שם. פחד פחדים. ואיפה זה שמעון-הצדיק? גם ב-1945, כשהייתי ילד, היה די פחד להגיע לשם.

אבל מאז ששת הימים לא ידענו מה זה פחד כשהלכנו לשם, לא ידענו מה זה. היו הולכים בבטחה אנשים כל הלילה, בשבתות. זה הרי ממש על רחוב שמואל הנביא, מרכז ירושלים.

זה עוד יותר קרוב למרכז מאשר רמת-שלמה, ששם שמענו שיש בעיה עם 1,600 יחידות דיור, אבל לא ניכנס לעניין הזה. הביטחון בירושלים, אפס, ממש אפס.

אדוני התכוון לומר מזרחה של ירושלים.

ירושלים. עיר שחוברה לה יחדיו. כשאדוני אמר "מזרח-ירושלים" אדוני היושב-ראש, שמעון-הצדיק אף פעם לא היה בהגדרה של מזרח-ירושלים. לא, לא, ירושלים יש רק אחת. יש צדה המזרחי, צדה המערבי, צדה הצפוני, צדה הדרומי. ימה, קדמה, נגבה. אז אני מדבר על מרכז. אני רואה בשמעון-הצדיק מרכז ירושלים, כמו שבכותל המערבי, את מרכז העולם. תודה רבה. נא לשבת.

אני מודה לשואלים, ורק אזכיר לשואלים שעומד לפניכם,

השר לשירותי הדת. בעיות ביטחון, אני חושב שצריך להציף את זה. אנו מפעם לפעם מביאים, לא ייתכן שיהודי לא יוכל להסתובב חופשי בירושלים ולקיים את אמונתו ואת הפולחן, כפי שאנחנו מאפשרים זאת לאחרים. לגופו של עניין, היא הנותנת, לשאלתו של חבר הכנסת נסים זאב ידידי: החלטת הממשלה הקודמת, עוד טרם כניסתי לתפקיד, הקימה את הרשות ונתנה לה את האחריות להר-הזיתים, לא כי זה בית-עלמין, כי בתי-עלמין לא צריכים החלטות ממשלה, בגלל הסוגיה הריבונית. ממשלות ישראל ומדינת ישראל, בעבר ובהווה, מכירות בבעיה של ההתנכלות וחילול המצבות בהר-הזיתים כבעיה ריבונית, ולכן יש החלטת ממשלה מיוחדת לכך, והיא הקציבה לכך משאבים רבים, משאבים בתקציב רב-שנתי. אני חושב שנעשית עבודה. מי שהיום מסתובב בהר-הזיתים, למרות הצער על חילול המצבות, ואני מקווה שזה ייפסק בחודשים הקרובים עם הקמת מערך האבטחה, יכול לראות את החלקה הספרדית משוחזרת, החברות קדישא משחזרות מצבות. צריך לשמר את המצב, ואני חושב שממשלות ישראל בעבר ובהווה, לאחרונה, התחילו והפנימו, ואני מקווה שהמצב ישתפר בזמן הקרוב. אני מאוד מודה לשר הדתות אשר הואיל להשיב על שאילתא של חבר הכנסת נסים זאב. אני מזמין את שר החקלאות לעלות לדוכן על מנת להשיב על שאילתא דחופה של חבר הכנסת אליעזר מוזס, המדבר על הפניית עודפים חקלאיים

בעיקר כאשר אנחנו מדברים על כל יום שישי ושבת ופסח הממשמש ובא. חבר הכנסת מוזס, בבקשה להקריא את השאילתא כפי שהיא בשלב זה. אדוני היושב-ראש, אדוני שר החקלאות, חברי חברי הכנסת, מדי שנה לקראת פסח מתגייסות עמותות הסיוע לספק מוצרי מזון לנזקקים. במקביל, כאשר יש עודפים חקלאיים הם מושמדים. רצוני לשאול: 1. האם גם השנה יושמדו עודפי חקלאות? 2. אם כן, מה ייעשה להפניית העודפים אל עמותות הסיוע וחלוקתם לנזקקים? בבקשה. 1. אדוני יושב-ראש הכנסת, חברי חבר הכנסת מוזס, השנה, כמו במרבית השנים הקודמות, לא תושמד תוצרת חקלאית כלשהי ולבטח לא בתקופה שלפני פסח. לגבי תוצרת לול, כמה משווקי ביצי מאכל מספקים כמויות מזדמנות של ביצי מאכל לעמותות. מועצת הלול אינה מעורבת בנושא, שכן אין מדובר בעודפים. לקראת הפסח ניתן אישור לייבא כמה עשרות מיליוני ביצים מחו"ל. לגבי ירקות, מועצת הצמחים לא תפנה השנה תוצרת ירקות או פירות באופן יזום ישירות לעמותות, וזאת בהיעדר עודפים. עם זאת, ידוע לנו כי משווקי פירות וירקות פועלים באופן ישיר מול העמותות על מנת לספק להן תוצרת כזו בהתאם למצאי. 2. בעבר פעל משרד החקלאות בשיתוף מועצת הייצור לחלוקת מזון לקראת החגים למשפחות נזקקות. זה כמה שנים קיים מבחן תמיכות מסודר, המופעל על-ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים, לצורך תמיכה בעמותות הפועלות לסיוע לנזקקים. לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, 1985, ועל-פי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה בעניין כפל תמיכות, אין מקום לתמיכה מקבילה באותו נושא לאותן עמותות. משרד החקלאות ומועצות הייצור מנועים מלהפנות תוצרת לעמותות רווחה. חבר הכנסת מוזס, בבקשה, שאלה נוספת, או שאדוני מסתפק בדברים שאמר השר. אני הייתי רוצה לבקש מהשר, אם אפשר, להסביר לי מה הנושא של כפל תמיכות. הרי המצב היום הוא שיש משפחות שאין להן עודפים, וזה ממש הבסיס שלהן לחג. מה המושג הזה, כפל תמיכות? אם אני תורם למישהו, אסור גם לשני לבוא ולתרום למשפחה הזאת? אני פשוט רוצה הבהרה של הדברים. נשלח אותך לוועדת הכספים לפרק זמן מסוים, ואז תלמד מה זה כפל תמיכות.

מה זה בנושא הזה כפל תמיכות? האם אסור לאותה משפחה נצרכת, לתת מאותה עמותה גם מזה וגם, למה אסור? מה שחבר הכנסת מוזס אומר הוא שאם אדם רעב ונותנים לו חצי עגבנייה, אם ייתנו לו עגבנייה שלמה עוד לא יעשו אותו מיליונר.

בדיוק. זה דבר בסיסי. הרי אנחנו יודעים שבשנה הקודמת, אמר שר הרווחה שמיליון משפחות נהנו לקראת הפסח, על-ידי העמותות האלה. מאיפה מגייסים את הכספים? מכל המקומות. זה ממש דבר שרירותי אם מחליטים כזו החלטה, שלא מגיע להוא,

אני לא מבין את זה. אדוני השר, אולי תבהיר לי את הדברים. תודה. אין שאלה נוספת. חבר הכנסת מקלב, ביקשת לשאול שאלה נוספת?

בבקשה, כבוד השר ישיב. אני בטוח שהשר מזדהה עם השאלה שלי. בטוח, אבל יש גם כוחות שוק, אוסיף בעניין הזה.

אם נניח עמותה אחת מקבלת

היא לא יכולה לקבל גם מהמשרד השני. אבל מדובר כאן על עמותות שמחלקות למשפחות. במקום 200 משפחות יקבלו 400 משפחות. חלקן יקבלו מוצרי מזון וחלקן יקבלו ירקות. איפה כפל התמיכות לגבי עמותות שכל מה שהן נותנות זה קמחא דפסחא לאלפי או מאות משפחות?

אני חייב לציין שאני מזדהה עם השאילתא שלך, ואני רק לא בטוח שאני יכול לתת לה תשובה. לגבי מה שאתה אמרת וגם לגבי מה שחבר הכנסת מקלב אמר, כאשר עמותה מקבלת תמיכה ממשרד ממשלתי כלשהו, במקרה הזה ממשרד הרווחה, לנושא של תמיכה במוצרי מזון לנזקקים, היא לא יכולה לקבל ממשרד אחר את אותה תמיכה לאותו נושא. זו כוונת החוק. הדבר השני הוא שיש איסור על שר החקלאות, במקרה הזה עלי, כמו גם על קודמי, בהנחיה של היועץ המשפטי לממשלה מלפני כמה שנים, שלא לעשות את הפעולה המסוימת הזאת. יחד עם זאת, אני לא בטוח שמקום העיסוק בנושא של אספקת תוצרת חקלאית שאינה מותרת לשיווק, או שהיא מסוג כזה או סוג אחר או שהיא עודפת, הוא במליאת הכנסת. אני משוכנע לחלוטין שהפעולה הברוכה של העמותות לנזקקים יודעת להיעשות גם בדרך אחרת, ככל הניתן. בכל מקרה, אני לא יכול לאפשר לאנשי במשרד החקלאות לעבור על ההנחיות של היועץ המשפטי לממשלה. אני סמוך ובטוח שלא יהיה פה רעב אחד לקראת הפסח, ותינתן תשובה של מוצרי מזון לקראת החג לכל הנזקקים. בעזרת השם, הם ילכו ויפחתו עם הזמן, אני מדבר מבחינת הנזקקות, ושיחיו עד מאה-ועשרים, כמובן.

תודה רבה לשר החקלאות. יש לכם גם אפיקים אחרים לבוא ולברר את העניינים האלה, גם בוועדות אחרות, ולדון באמת בנושא, כי הנושא גם מאוד עקרוני. אני אזמין עכשיו את שר המשפטים הנכבד לעלות לבמה ולשמוע את השאילתא אשר מבקש לשאול חבר הכנסת כרמל שאמה בנושא: איסור כניסת חיילים במדים למסעדה בחיפה. חבר הכנסת שאמה, בבקשה, אדוני. אני מציע שדווקא משם תבקש, וכך תוכל לעמוד פנים מול פנים עם השר. זה הרבה יותר נעים. אדוני היושב-ראש, כבוד שר המשפטים, שאילתא דחופה שהגשתי עוסקת באיסור כניסה לחיילים במדים למסעדה בחיפה, מסעדה בשם Azad. נודע לי כי חייל במדים לא הורשה להיכנס למסעדת Azad בחיפה, בניגוד לחוק איסור הפליה. רצוני לשאול: מה ייעשה נגד המסעדה ולאכיפת החוק? אדוני ישב שם קרוב, כדי שיוכל להרחיב. כבוד השר,

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בעצם הוגשה שאילתא דומה לפני כשנה על-ידי חבר הכנסת דאז אופיר פינס-פז, ועמדתנו בנושא, אשר היתה מקובלת על היועץ המשפטי לממשלה דאז, היא כי האיסור על כניסת חיילים במדים למועדון, "מקום ציבורי", כהגדרתו בחוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א 2000, להלן: החוק, הוא בלתי חוקי, וכי אפליה על רקע שירות צבאי או לבישת מדי צה"ל נכנסת בגדר סעיף העבירה שבחוק. עם זאת, לא ידועות לנו עובדות המקרה לאשורן, למעט הפנייה של חבר הכנסת הנכבד כרמל שאמה. כמקובל במקרים אלה, המקרה נבחן לגופו לאחר הגשת תלונה במשטרת ישראל. אני מציע לחבר הכנסת שאמה הנכבד לפנות לשר לביטחון פנים בעניין חקירת המקרה, ככל שקיימת תלונה ונפתחה חקירה.

חבר הכנסת שאמה,

חבר הכנסת נפאע, אשר גם הוא ביקש להוסיף ולשאול. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, הנושא הזה אולי עלה לפני כשנה, אבל מסתבר שהתגובה של המדינה לא היתה מספיקה. אומנם החוק קיים, כפי שכבוד השר הזכיר, אבל כבר אנחנו רואים מהתגובות, גם של הרשות המוניציפלית וגם של אחרים, שהנושאים האלה די נופלים בין הכיסאות. ומצד שני,

התגובה היא לא קיצונית, היא פשוט בהתאם לנסיבות, כי האפליה של אותו חייל זה לא רק יריקה בפרצופו ופגיעה בכבודו, זה גם באותו סמל שיושב-ראש הכנסת יושב מעליו ובאותו דגל שניצב מאחוריו. זו פגיעה במדינת ישראל כמדינה דמוקרטית וציונית ויהודית. ולכן אני יכול להגיד לך שרק בשבוע האחרון אפשר לראות ב"פייסבוק" 40,000 אזרחי מדינת ישראל הצטרפו לעצומה כנגד האקט הזה,

אנחנו רואים את זה, וזה גם אלמנט של תופעות אחרות שראינו עם הסרט "עג'מי". צריך לדעתי ללכת להחמרה. יש אומנם החוק שהזכרת, וצריך ללכת שם להחמרה, להרים את מדרגת הענישה לגבי האפליה של לובשי מדים. כי אפליה של אדם היא חמורה באשר היא, אבל כאשר מפלים אדם באשר הוא מייצג את מדינתו, אני חושב שהמדינה צריכה לנקוט ענישה חמורה יותר, ביתר תוקף, למען יראו, ייראו וגם ירגישו. בבקשה, חבר הכנסת נפאע. תודה, כבודו. אני מבקש שלא ישתמע, כבוד השר, מדברי שאני מצדיק את המעשה של בעל המסעדה. אבל על-פי המידע שהועבר אלי, למעשה צו סגירה כנגד המסעדה כבר הוצא. אתמול היתה שם איזו הפגנה של אנשי ימין, הפגנה סוערת. אני חושב שבמקרה כגון זה אפשר לטפל. הרי מרקם היחסים הוא שברירי, קל וחומר בערים כמו חיפה, ואני חושב שהאדם הזה בכל זאת יקבל איזה עונש, בטח ובטח הרבה אנשים כבר לא ייכנסו למסעדה שלו.

אני חושב שהמגמה צריכה להיות שמקרים כאלה, לפתור אותם לא בדרך של החמרה, אלא יש אלף ואחת אפשרויות. אני גם קראתי את דבריו של אביו של החייל במקרה הזה, ואני לא ראיתי שהוא נושא תלונה כלשהי של,

בגלל איזה אירוע שאירע על-ידי מישהו מעובדי המסעדה. לכן, חשוב מאוד שדווקא במקרים האלה הרשויות יפעלו בדרך של אמצעי מניעה, ולא על-ידי החמרת הענישה או על-ידי נקיטת אמצעים שיחמירו עוד יותר את המצב.

אני רוצה

רק צריך תמיד לזכור שאנחנו במדינת ישראל רואים בחומרה רבה אפליה מסוג אחר שלא להיכנס למסעדה. מקפידים מאוד.

לפי השקפת עולמי, איפה שלא מקפידים צריכים להקפיד אתם קלה כחמורה. יש סעיפים בחוק, אדוני היושב-ראש ואדוני השר, לגבי מקרים אחרים בעסקים, לדוגמה מסעדות. אם יש תקלה בנושאי בטיחות, אם יש תקלה בעניין סדר ציבורי, איזה אירוע אלימות שקרה,

סוגרים בצו מינהלי ומיידי את המסעדה לתקופה של 30 יום, ולפעמים יותר. המקרה שקרה בחיפה חמור יותר. היה צריך לסגור את המסעדה באותו רגע. זה המסר שצריך להעביר לציבור, גם ליהודי וגם לערבי. אפליה לא תהיה במדינת ישראל, לשני הצדדים, כי אוי לנו אם נמשיך בכיוון הזה. ההבדל בין שני המקרים, ששם זה מינהלי ופה אתה צריך להוכיח קודם, כי פה זה פלילי, נדמה לי. חבר הכנסת שאמה הוא גם משפטן.

צו הסגירה הוא אותה סנקציה. הסנקציה היא סנקציה, אבל יש סנקציה מינהלית וסנקציה של בית-משפט. בית-משפט צריך להרשיע לפני שהוא סוגר. נכון, אבל הסנקציה הפלילית, לוקח לה זמן.

תציע הצעת חוק שבעניין אפליה תהיה גם סנקציה אדמיניסטרטיבית. היא כבר הוגשה למחלקה המשפטית, אדוני היושב-ראש.

אז כיוונתי לדעתך. אבל אני רוצה שהשר יתמוך בה. בבקשה, חבר הכנסת, עוד שאילתא. זה מה שנקרא נאמנות ואזרחות. חבר הכנסת רותם, הדבר יכול להיות מחר במסעדה שבה אוסרים על בולגרי להיכנס, או על פלסטיני להיכנס, או על יהודי או על ערבי. אז צריך לסגור את המסעדות האלה. מאה אחוז, בסדר גמור. אז זה לא עניין של נאמנות. חייל בצה"ל זה נאמנות. בעניין הזה בדיוק,

אני מבקש לשאול את כבוד שר המשפטים על תופעה רחבה יותר, והיא תופעת הסלקציה, חסימת כניסה של אנשים למקומות בילוי, מסעדות, בעיקר על-פי מה שנקרא racial profiles, זאת אומרת על-פי צבע עור, חזות. אני שומע על הרבה מקרים של אנשים שטוענים שמפני שהם מעדות המזרח מנעו מהם כניסה למקומות בילוי, חיילים, דרוזים, ערבים, אתיופים. זו תופעה מאוד רחבה, שגורמת, זה בדרך כלל נעשה מול ציבור רחב, שאדם מסוים, אומרים לו: אתה לא תיכנס למסעדה, או אתה לא תיכנס. אלה מקומות בילוי גדולים, והתופעה חוזרת ונשנית ומעוררת באמת פגיעה קשה ביותר באדם שחוסמים את כניסתו. ואני מצטרף לדברים של חבר הכנסת שאמה. האם אין מקום,

לשקול את החמרת הגישה כלפי אותם מוסדות שבאופן סדרתי מונעים כניסה מאנשים, נאמר על-פי צבע עור מסוים?

בבקשה, כבוד השר. חברי הכנסת הנכבדים, הבעיה איננה בראש ובראשונה החמרת הענישה. קודם צריך לאכוף. כפי שהדגשתי בתשובה שלי, צריכה להיות תלונה במשטרה, צריך להגיש כתב אישום, בית-המשפט ידון בנושא הזה, ואם בתי-המשפט לא ייתנו עונשים מתאימים, יצטרכו לדון בשאלה אם יש מקום להחמיר. לגבי התופעה של חייל צה"ל, זו תופעה חמורה ביותר, ולכן אני מקווה שהנושא הזה יבוא לבירור משפטי. אמרתי שהנושא הזה טעון

ובדיקה, ואם יהיה כתב אישום, אני מקווה שבתי-המשפט ידונו בזה במהרה. למיטב ידיעתך עוד לא הוגשה תלונה למשטרה? אני לא יודע. אין לי ביקורת על המשטרה. לכן הצעתי שתברר את זה בשאילתא לשר לביטחון פנים. בזמנו, אדוני השר יושב-ראש ועדת חוקה,

אני מאפשר לך, הואיל וזמננו בידינו, ובכל זאת הנושא הוא נושא שמקיף את כל החברה בישראל. אדוני השר, היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, יצחק זמיר, הורה לפתוח בחקירה על נושא גן הירק בגוש-קטיף בשעתו, בעקבות מה שהוא ראה בטלוויזיה. החוק איננו מחייב להגיש תלונה במשטרה. החוק קובע שכאשר מתברר למשטרה שנעברה עבירה, היא תפתח בחקירה. אני מניח שגם אנשי המשטרה קוראים את העיתון והם יודעים מה קורה שם. יתירה מזו, אדוני, למה זה לא יהפוך להיות ברירת משפט? שהאנשים האלה ידעו שהם ישלמו כסף, יבוא פקח וירשום להם דוח, במקום להעמיס על בתי-המשפט ועל מערכת האכיפה. ברירת משפט כזאת,

זה בסמכותה,

ולפתור את הבעיה.

אדוני יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, חבר הכנסת רותם. החוק הוא חוק, הגדרתי את זה קודם, חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א 2000. החוק קובע מה העונשים, ואם יש צורך לתקן את החוק כדאי לדון בדבר הזה, ואני מוכן לבחון את הנושא.

ואני מבטיח לו, מהר מאוד חקיקה. גם הוועדה יכולה ליזום. זה לא חוק-יסוד. זה לא חוק-יסוד. תבדוק עם היועצת המשפטית שלך. כל ועדת כנסת, רק ועדת הכנסת, לא, גם ועדת כספים. כל שבוע יש לי 30 40 הצעות חוק של חברי כנסת שאני דן בהן בוועדת שרים לחקיקה, ואני בטוח שאם זה יבוא לדיון, זה יקבל את הדיון המתאים. אשר לשאלה של חבר הכנסת נפאע, או להערה של חבר הכנסת נפאע, אנחנו צריכים להבין שהמקרה הזה של פגיעה בחייל צה"ל בצורה כזאת הוא מקרה חמור ביותר. גם פגיעות אחרות מטעמי גזע, מין, דת, צבע עור, הן פגיעות חמורות, ויש להתייחס אליהן בהתאם. אני יכול להגיד לכם שכשהנושאים האלה הובאו לידיעתי על-ידי חברת הכנסת, היא כרגע לא נמצאת פה שלי יחימוביץ, טיפלנו בנושא בהתאם. תודה רבה. אדוני השר,

תוך כדי שאנחנו ניהלנו פה את הדיון, אני מרגיש כאילו אני בחקירה נגדית. לא, זה שעת שאלות, אדוני. אפילו ראש ממשלת אנגליה עומד. להיפך, אנחנו רואים בך מקור מים חיים, זו הרגשה טובה. לליבון בעיות ולקבלת אינפורמציה.

כנראה הרבה אנשים צופים בערוץ 99. קיבלתי תגובה באס.אם.אס מאדם שאומר: הוגשה תלונה במשטרה. ציינו כי אין להם אפשרות לאכוף, הדבר אף פורסם ב"ידיעות אחרונות". אז אנחנו צריכים לרדת לעומקם של דברים. נא לפנות לתביעה, תבקש בקשה לדיון דחוף, אני אעביר זאת ליושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט והוא יזמן את היועץ המשפטי או את פרקליט המדינה או את המפכ"ל. תודה לאדוני היושב-ראש ותודה לשר.

בוודאי, כל מערכת התביעה. אני מאוד מודה לשר נאמן, שר המשפטים. אני מזמין את שר התחבורה. שר התחבורה ישיב על שאילתא דחופה של חבר הכנסת זאב בילסקי, אשר מבקש לשאול את השר בנושא: אי-יישום המלצות ועדה לבדיקת תאונת אוטובוס. בבקשה, נא להקריא את השאילתא כפי שהיא בשלב זה. אדוני היושב-ראש, אני מבקש לשאול על אי-יישום לקחי הוועדה לבדיקת תאונת האוטובוס, אוטובוס התיירים מרוסיה שהתהפך ליד אילת. והשאלה היא: ב-16 בדצמבר 2008 נהרגו 24 נוסעים בתאונה. במרס 2009 הציגה הוועדה לבדיקת התאונה תוכנית יישומית לתיקון הליקויים. מרבית ההמלצות לא יושמו עד היום. רצוני לשאול: 1. אילו המלצות טרם יושמו? 2. מה הסיבה לכך? 3. מה מתכוון השר לעשות בנדון?

בבקשה, כבוד השר ישיב. 1 3. בסוף חודש דצמבר 2008 אירעה התאונה המחרידה שבה קיפחו את חייהם תיירים מרוסיה עקב התהפכות אוטובוס לתהום בכביש 12 בדרך לאילת. בעקבות התאונה הקימה הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים צוות בדיקה לגבי התאונה, במטרה להמליץ על פעולות לשיפור הבטיחות בעקבות המסקנות העולות מהתאונה. להלן המלצות הוועדה וסטטוס יישום המלצותיה בהקשר לשאילתא:

איתור מוקדי סיכון בעלי מאפיינים דומים בארץ, משרד התחבורה, החברה הלאומית לדרכים והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מקיימים צוות משותף לאיתור מוקדי סיכון ברחבי הארץ, הכוללים קטעי דרך וצמתים הזוכים לטיפול תשתיתי ובטיחותי בתוכנית רב-שנתית ובתקצוב של, כאן כתוב "מאות מיליונים", אני יכול לומר: זה היה 200 מיליון שקלים, אני פעלתי וזה הוגדל ל-250 מיליון ש"ח מדי שנה, על מנת להקטין את הסיכון הנשקף לנהגים.

בחינת מהירות תכן והתקנת מעקה בטיחות בעל סיווג גבוה במוקדי סיכון, מעקה הבטיחות במקום הוחלף. מעקות הבטיחות מותקנים במוקדי סיכון על-פי הצרכים הבטיחותיים הקיימים במקום.

בחינת קריטריונים למתן רשיון נהיגה ברכב היסעים, מונה צוות עבודה בין-משרדי בהובלת אגף הרישוי במשרד התחבורה, והוא אמור להגיש את מסקנותיו בקרוב.

בחינת שיפור ההכשרה של נהגי רכב ציבורי, העשרתם וטיפוחם, בחינת הנושא מתקיימת במסגרת פעילות הצוות המוזכר בסעיף הקודם.

חיוב התקנת מערכות ESP באוטובוסים, הדבר בוצע. החובה להתקנת מכשיר ESP באוטובוסים חלה החל מתאריך 1 בינואר 2010. ו. חיוב הצטיידות בטכוגרף דיגיטלי, ההמלצה נבחנה על-ידי גורמי המקצוע במשרד ונמצאה כלא-ישימה.

עדכון מסמך "דרישות חובה באוטובוסים" עדכון המסמך נמצא בהליך ביצוע ויושלם עד סוף שנת 2010. ח. בחינת העברת חובת חגירת חגורות בטיחות לנהג, כלומר, שהנהג יהיה אחראי לנושא. בימים אלה דנה ועדה מקצועית במשרד התחבורה בנושא חגורות הבטיחות באוטובוסים. הוועדה מורכבת מנציגי משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשטרת התנועה. הוועדה סבורה כי יש להשאיר את המצב הקיים, שלפיו הנהג אינו אחראי לחגירת חגורות הבטיחות על-ידי הנוסעים, בכפוף לכך שהשילוט באוטובוסים המנחה לחגור חגורות בטיחות יותאם להיקף החובה הקיימת כיום. הוועדה קבעה כללים לגבי השילוט באוטובוסים.

קיום מערך אכיפה ניהולי/משמעתי כלפי בעלי חברות ההסעה, קיים פיקוח על בעלי החברות, מתקיימות הדרכות בטיחות לקציני הבטיחות בכלל החברות ויש פיקוח שוטף עליהם. אני מקווה כי המאמצים האלה ופעולות נוספות רבות יסייעו לנו במאבק בתאונות הדרכים ויצילו חיים על הכבישים. כדרכו, השר השיב בצורה מפורטת ביותר. בבקשה, חבר הכנסת בילסקי, שאלה נוספת. תודה רבה לשר.

התשובה מאוד מפורטת, אבל על רקע הימים האחרונים, ואני בטוח שהשר חרד כמונו למה שקורה בכבישים,

חבר הכנסת עמאר, שהוא יושב-ראש השדולה, ואנוכי החלטנו לקיים בשבוע הבא ב"בית לוינשטיין" ברעננה, כנס דחוף, כנס חירום, ואנחנו מקווים, אדוני השר, שתכבד אותנו בנוכחותך. אבל מה שהייתי מבקש, לא סתם העליתי את השאילתא הזאת. אומנם השר לא היה אז שר, בתקופה שזה קרה, אבל דרושה דחיפות רבה מאוד בכל מה שאנחנו עושים. אני מאמין שאפשר לעשות טכוגרף דיגיטלי, אני לא יודע למה מומחי המשרד שלך אמרו שזה בלתי אפשרי. ברגע שנהג יודע שכל עבירה שהוא עשה משודרת מייד לקצין הרכב של החברה, אפשר לעשות את זה, זה לא דבר בלתי ישים. אני רק מבקש מהשר, במרץ האופייני לו וביכולות הרבות של השר, לדחוף את הנושאים האלה קדימה, שכל מה שנוכל, שבסופו של דבר, באכיפה ובדחיפה של השר, אולי נציל את ההרוג הבא מתאונת הדרכים. בבקשה, חבר הכנסת מגלי והבה, שאלה נוספת. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, אתמול התייחסתי בנאום בן דקה למכת תאונות הדרכים, שהיו גם בערבה, גם בדרך מאילת, משפחות שלמות נקטפו. גם ראיתי שהמשטרה רוצה לעשות אכיפה מוגברת. ראיתי את זה בצפון: פתאום יש ניידות, יש אופנועים שמוודאים אכיפה מוגברת יותר. בעקבות כל האבדות האלה, לצערי, אומנם בשנה הקודמת יצאנו עם פחות הרוגים בתאונות הדרכים, אבל הבשורות שאנחנו מקבלים מדי יום על התאונות הקטלניות של משפחות שלמות וילדים וחוצי דרך, הולכי רגל, כל התופעה הזאת צריכה להדאיג אותנו. מה מתכוון אדוני השר לעשות, בפרט לאחר ריבוי מקרי התאונות האלה בשבוע האחרון ובשבוע שלפניו, על מנת שתאונות כאלה, לפחות נוכל להפחית את מספרן ולחזור למסלול של הרתעה ושמירת חיי אדם מתאונות דרכים. תודה לחבר הכנסת מגלי והבה.

כמובן, השבתי בפירוט על השאלה הבסיסית. לגבי השאלות הנוספות, אני חייב להגיד: לגבי הסעיף שמחייב הצטיידות

קובע הצוות המקצועי במשרד שהוא בלתי ניתן ליישום. אני תמיד פתוח לשמוע טיעונים לגופם, גם בהערות על עבודת צוות, הערות על עבודת ועדה. זה לא דברים קדושים, אדוני היושב-ראש, אבל אני גם נוטה לכבד בדיקה של אנשי מקצוע ולהתייחס. בסופו של דבר, אנחנו צריכים גם לעבוד באופן מקצועי ומסודר. הנושאים האלה מקודמים, הם מטופלים. לגבי ההערות בעניין תאונות דרכים, אני חייב לומר: מאחר ששני חברי אופוזיציה התייחסו לזה, יש ניגוד בין היותו של חבר כנסת איש אופוזיציה לבין היותו חבר כנסת, נבחר ציבור ואזרח במדינה הזאת. לעתים יכול להיווצר ניגוד. כאזרח במדינה, כנבחר ציבור, כאשר די ברור שדווקא בהצטברות של התאונות האחרונות קיים באופן מובהק מה שקרוי הגורם האנושי. אומנם זה לא דברים שעמדו כבר בבית-משפט, אבל כך מחקירה ראשונית של המשטרה, מדברים שהם ברורים ומוכרים. יותר מזה, בכביש שיורד מדימונה ועוד לא מגיע לצומת הערבה,

זה לא היה בכביש הערבה, זה לא כביש שמוגדר כביש אדום, אין הרבה מה לעשות שם, ויש לנהוג בזהירות. בצומת הנגב היום מושקעים קרוב ל-800 מיליון שקלים, בכביש עוקף באר-שבע, כביש 40 שמגיע לשם, כולל מחלוף, כולל הסדרה מחדש של הצומת. העבודה היא בעיצומה, ועד אמצע 2011 היא צריכה גם להסתיים. זאת אומרת, או שאין מה לעשות מבחינה תשתיתית, או שהממשלה עושה ומשקיעה סכומים עצומים. ואז נשאר נושא הנהג. ואני חושב שאסור לתת לנהגים האלה, חברי חברי הכנסת, רק כדי לתקוף את הממשלה לתת להם פטור מוקדם מדי. לתת פטור לנהג שנוהג כרוצח ומתרשל ומסכן את עצמו, זה כבר לא "מסכן", אלא הורג את משפחתו או אנשים אחרים, זה דבר שהוא לא נכון. כי כל התשתיות שקיימות ומוקמות לא יכולות להיות תחליף להתנהגות של הנהג עצמו. וגם נעשה מעשה. כשנכנסתי לתפקידי וראיתי שבתקציב של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מופיע, אדוני היושב-ראש, סעיף של קרוב ל-30 מיליון שקל תקציב הסברה שנתי, עד כמה שאני יודע, מפלגה שיש לה תקציב כזה בדרך כלל זוכה בבחירות, וראיתי שאני, ואם אני אבקש מהיושב-ראש או מאחרים להגיד את שם הגוף שאחראי מטעם המדינה על מהירות, יגידו "המועצה הלאומית" עד שיגיעו לשם "הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים" כלומר, הרבה מהכסף הזה מושקע בלי שאפילו מיתג את הגוף, מייד הוריתי לקחת מהסכום הזה סכום גבוה ולהעביר למשטרת התנועה. ותגברנו אותם ב-100 ניידות מייד, כי כל עוד התשתיות דורשות תיקון, לפחות שיהיו שם שוטרים, גם להרתעה וגם לאכיפה, וזאת פעולה שעשיתי מייד, על-חשבון תקציב ההסברה הזה, שאני מקווה שבסוף הוא גם מועיל. עשינו פעולות מיידיות. גם זימנו לפני פתיחת שנת הלימודים את כל הנציגים של חברות ההיסעים הגדולות, את נציגי העיריות, את משטרת התנועה, את כל הגורמים, כדי להיערך. אני לא יודע אם זה קשור או לא, אבל חודש ספטמבר שהיה, כל מה שימנע, או יביא לידי שיפור המצב בדרכים הוא לעניין,

ואז באמת היתה ירידה. עוד פעם, אין הוכחה שאני הגורם שאחראי לכל הצלחה, ויש הרבה הוכחות שקורים דברים באשמת נהגים, אז אני תמיד אחראי, אין לי בעיה. אני אחראי לעשות את הפעולות שמתבקשות. אל תצדיקו נהגים מתפרעים, אף אחד לא תקף אותך,

אל תעשו את זה גם כחברי אופוזיציה רק כדי לתקוף ממשלה. יש מספיק דברים שאפשר להצביע עליהם, ואתם יודעים לעשות את זה היטב. ומי כמוכם יודע שאני גם פתוח וקשוב, וגם ביצענו חלק מהדברים שהעליתם כאן, אם בתשתיות ואם בדברים אחרים.

התנהגות פרועה, על פניה, שלא קשורה, או נסיעה ליד ים-המלח, זה הכביש,

ומצב כזה או אחר של הנהג, היתה כאן הצטברות של דברים. אני חייב להגיד גם באופן כללי, ואני אומר את זה לזכות קודמי ואני אומר את זה לזכותי ולזכות מדינת ישראל: לפני כמה חודשים אני הייתי במוסקבה בכנס ראשון של שרים שממונים על הבטיחות בדרכים, וישראל באמצעותי צוינה לשבח עקב הירידה בהיקף הנפגעים בתאונות דרכים ובהיקף ההרוגים, והמגמה הזאת היא מגמה שנמשכת. נכון שיש לך, כמו בכל דבר, ומדובר כאן באנשים ובחיים, אז להכניס את הסטטיסטיקה זה דבר שהוא לא מטבע האדם. אבל אין דרך אחרת, אדוני היושב-ראש, להתייחס לדברים. אז לפעמים יש לך סטייה כזו או אחרת. זה יכול להיות גם באשמת תשתיות אבל זה הרבה פעמים, מה לעשות, באשמת הנהגים. אני מקווה שהמגמה תימשך גם השנה הזאת, ואני בכלל, ואני לא אומר את זה כלפיכם, כמו בכל תחום חשוב, אם זה איכות הסביבה, התרבו הגופים והעמותות שעוסקים באיכות הסביבה ומתחרים ביניהם מי רוצה אוויר יותר נקי, כל אחד כאן מרבה, וכאן חוסמים את הפרויקטים, לפעמים גם אי-אפשר כבר לעשות כלום. גם בתחום הזה של תאונות דרכים קמו כל מיני גופים, שגם עשו עבודה חשובה, ולפעמים גם הם גולשים לדמגוגיה ופופוליזם ולא בודקים את העובדות,

אם הדרך היתה, אבל הם יודעים, ואם היו בודקים והיו שואלים, היו רואים שהדרך הזאת היא לא מוגדרת כדרך בסיכון, או שהם משקיעים 600 או 800 מיליון שקל בדרך. הנושא הזה הוא מספיק כאוב גם כך. נהרגו כאן יותר אזרחים בתאונות דרכים מאשר בכל מלחמות ישראל. מה שממשלה צריכה לעשות, אתם צריכים לפקח שמתבצע. אבל אני אומר מעבר לזה, הגורם האנושי, התנהגות הנהגים היא עדיין המרכיב המרכזי, ואנחנו כנבחרי ציבור וכאזרחים חייבים להישיר מבט אל הציבור ולומר: ונזהרתם מאוד לנפשותיכם. עוד דבר שאנחנו עושים, שר המשפטים, שיושב כאן: כינסנו את הוועדה למאבק בתאונות הדרכים שאני עומד בראשה וגיבשנו צעדים, ואנחנו בקרוב, אולי בשבוע הבא, נקיים ישיבת המשך לשני דברים: מיקוד האכיפה בעבירות של, מצילות חיים, נגיד כל נושא הביטוח. אדוני היושב-ראש, אני לא יודע אם אתה נוהג כרגע בעצמך או שגם לך האבטחה לא מרשה לנהוג, אבל העניין של לעצור, ואם יש לך ביטוח או לא, נדמה לי ש-40% מהתיקים בבתי-משפט לתעבורה זה על הדברים האלה, מה זה קשור בכלל לבטיחות? זה דבר שאנחנו נוציא לגמרי. אנחנו רוצים שהשוטרים יתמקדו באכיפה של מניעת חציית קו הפרדה לבן, נסיעה ברמזור אדום, מהירות מופרזת שבמופרזות, שבאמת כבר מביאה לסיכון, וכן החמרה בענישה תוך תגבור של מערכת השיפוט התעבורתי. אלה החלטות שגם נקבל בקרוב, את זה ממשלה יכולה לעשות, גם את זה נעשה: לתגבר את מערכת האכיפה, לתגבר את הכללים ואת מערכת הענישה, להשקיע המון בתשתיות. ואני אסיים רק את החלק הזה של התשובה: שמעתי אפילו ביקורת, אדוני היושב-ראש, מה זה החליטו להשקיע 27.5 מיליארד בפרויקט הזה,

של ראש הממשלה ושר התחבורה,

למה לא משקיעים בתשתיות? הפרויקט הזה הוא לא של תשתיות? מה משקיעים, במשכורות אנשי משרד התחבורה?

גרוש לא הולך למנגנון משרד התחבורה. זה הולך לעוד כבישים, גם לצפון, גם לדרום, זה הולך לעוד רכבות, שהן תחליף מצוין גם מבחינת המאבק בתאונות הדרכים. נסיעה ברכבת היא יותר בטוחה. זה בדיוק הולך לזה.

משום שהנושא כל כך טעון אנחנו צריכים להיזהר כולנו בשימוש ובמתן פטור, לא לתת פטור להתנהגות רשלנית ופושעת של נהגים. כבוד השר ימתין שנייה.

לחבר הכנסת בילסקי, הואיל והוא לא ידע שאדוני ירחיב, וטוב עשה, בימים קשים מאוד מבחינת הבשורות המגיעות, וכל ההערות של אדוני היו מאוד חשובות. חבר הכנסת בילסקי יעיר הערה, ואם אדוני ירצה להתייחס,

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני פשוט רוצה לתבוע את עלבוני, אדוני השר. אני זאב בילסקי הייתי פה במקום שאתה עומד פה לפני כמה חודשים והתנצלתי בפניך על אמירות של גופים שאני לא חושב שהיו במקום, וזה לא הגיע לך, ימים לאחר שנכנסת לתפקידך,

אתה התנצלת אבל הם ממשיכים. זה בסדר. אני התנצלתי, יש כאלה שעושים קריירה וכסף, הייתי אומר,

מהרוגים ומפצועים. כבוד השר, תן לי רק להגיד לך למה אני ביקשתי באופן יוצא מן הכלל מהיושב-ראש לחזור לפה ולהגיד לך: אתה גם פגעת בחבר הכנסת מגלי והבה ובי כששייכת אותנו בעניין הזה לאופוזיציה. לא, חס וחלילה. אני רוצה להגיד לך, אדוני השר, אני במשך 20 שנה מטפל בנושא של תאונות דרכים. לא היה יום אחד שהפסקתי לטפל בתאונות דרכים, ואני יכול להגיד לך, אדוני השר, שאם משרדי התחבורה לדורותיהם והשרים לביטחון פנים לדורותיהם היו מתקינים פה 3,000 מצלמות, כמו שעשו באוסטרליה, היינו מורידים את תאונות הדרכים ב-50%. ואני לא יכול להסתכל בפנים של האנשים ולהגיד להם: הגורם האנושי הרס משפחה שלמה.

אי-אפשר להתחבא מאחורי הגורם האנושי. יש מה לעשות, אדוני השר. תאמין לי, פה עשר שנים מתווכחים על 160 מצלמות אלקטרוניות, אומרים שאין תקציב. איזה שטויות אלה. מצלמה כזאת, בתוך שלושה חודשים תכסה את כל העלות שלה. חבר הכנסת בילסקי, אתה מרחיב לנושא אחר. אני מוכרח לומר לך שטעות אנוש או אנשים, אשר אומרים: לי זה לא יקרה אף פעם, או פחזנות, אנשים שמתעלמים מהתוצאות האיומות שיכולות להיעשות כאשר הם משתוללים בכבישים, גם המצלמות לא יעזרו, אבל בהחלט אני חושב שאתה צודק.

אני מחשיב את עצמי לאיש קואליציה יחד עם שר התחבורה במאבק בתאונות דרכים. ואני אעשה הכול, אדוני השר, יחד אתך, כדי לפחות לחסוך משפחה אחת, הרוג אחד, ואפשר לעשות את זה. דרך אגב, זה הכי זול. נושא המצלמות, שהוא הרתעתי, הוא הכי זול. אדוני היושב-ראש, עשר שנים הם לא מצליחים להתקין את המצלמות האלה. עשר שנים, כמה אנשים נהרגו פה, וצודק השר שדיבר על הרמזורים האדומים.

אני מציע שניפגש כולנו ב"בית לוינשטיין",

אני אולי אשיב בהערה על ההערה. אתה ממשיך לעמוד כאילו זה יהיה דיאלוג? לא, אני מרשה. בכל זאת זה דבר שמסעיר את הציבור.

ראשית, אני יכול להגיד לחבר הכנסת בילסקי ובוודאי לחבר הכנסת והבה: כוונותיכם רצויות ואף אחד לא חלק. לפעמים אומרים: מעשיכם אינם רצויים. אני גם אומר שחלק ממעשיכם ודאי רצויים וכל אחד מכם גם העיר הערות שקיבלתי בעבר וטיפלתי בהן. חלק ממעשיכם אינם רצויים. גם עכשיו, חבר הכנסת בילסקי, אתה מדבר על המצלמות.

אני כשנה בתפקידי וזה מתקרב עכשיו לביצוע יותר מאשר היה אי-פעם בהחלטה שלי, בסדר העדיפויות שלי,

על-חשבון דברים אחרים, לכיוון המצלמות. אבל מצלמה לא היתה פותרת את התאונה ליד ים-המלח, אם הנהג היה שתוי או לא ולא חגרו חגורות, המצלמה לא היתה פותרת את בעיית נהג המשאית שסטה ודרס משפחה שלמה בירידות הקשות מדימונה, וכנראה גם לא היתה פותרת את הבעיה ליד צומת הנגב. מצלמות שמים בדרך כלל במוקדים המרכזיים. נכון, אני בעד המצלמות.

לפטור את הנהגים, לא שאתה מתכוון, אני אומר עוד פעם: הכוונה רצויה, לפטור אותם בכזאת מהירות, כי אין מצלמות אז היו תאונות, התאונות האלה ורבות מהתאונות הן בגלל התנהגות פושעת ורשלנית של נהגים כלפי עצמם, כלפי המשפחות שלהם וכלפי אחרים, כשנסע נהג ורצה ללחוץ יד לנהג אחר ליד נתיבות ופגע בהולכת רגל תמימה בשולי הכביש, או דברים מהסוג הזה. אנחנו צריכים בכל מקום קודם כול לבוא ולפנות לציבור. אני עצמי ואתם כגוף מפקח, ככנסת שצריכה לפקח ולהנחות ודאי צריכים לראות שהממשלה, ואני בראש ובראשונה, עושים את מה שנדרש מאתנו. יש כלים ואף אחד לא חומק מאחריות, וציינתי חלק מהדברים. אבל לא להיסחף בגל הזה, שלא אתם, אבל אתה התנצלת בשם גוף, שממשיך בדיוק באותה דרך. אני עוד לא נתקלתי בדבר כזה. זה כמו שיקומו כל מיני גופים שיעקבו אחרי שר הביטחון, וכל נפגע,

שיהיה באיזו פעולה, יאשימו אותו מייד. גם היו תקופות כאלה, והן היו תקופות רעות, שהאשימו ראש ממשלה באמצע תפילות של יום קדוש, ושר ביטחון, שתלו שלטים וציירו בצבע את המלים "רוצח" גם ליד הבית שלו. לכן, דווקא בגלל חשיבות הנושא נדרשת רגישות ונדרש כאן דיוק בדברים. אני מתייחס אל שניכם ואני יודע שהכוונות שלכם בוודאי היו אמיתיות ורצויות. תודה רבה לשר, אשר הבהיר כאן כמה דברים שעומדים על סדר-היום הציבורי שלנו. אני מודה לחבר הכנסת בילסקי על היוזמה לשאילתא. זה היה חשוב מאוד, כי הציבור כולו מבקש היה לשמוע את הדברים שהיה לשר לומר. הודעה ליושב-ראש ועדת הכנסת, בבקשה. האם ההודעה מצריכה הצבעה? כן.

לאחר מכן אנחנו נאמר כמה מלים לחברי ועדת החוץ של הפרלמנט בדנמרק. אדוני היושב-ראש, כבוד השרים, חברות וחברי הכנסת,

כ"ב באדר התש"ע, 8 במרס 2010, החליטה מליאת הכנסת לאשר בקריאה ראשונה את הצעת חוק רישוי עסקים (תיקון מס' 26) (הגבלה של מכירת משקאות משכרים), התש"ע 2010 מס' כ/311, ולהעבירה לוועדת הפנים והגנת הסביבה לשם הכנתה לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. הצעת חוק זו הוכנה לקריאה ראשונה בוועדה משותפת לוועדת הפנים והגנת הסביבה ולוועדת החוקה, חוק ומשפט, ועל-פי התקנון היה על המליאה להעביר את הצעת החוק האמורה לאותה ועדה, סעיף 141 לתקנון. יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה, המכהן גם כיושב-ראש הוועדה המשותפת, מבקש כי ועדת הכנסת תמליץ בפני המליאה לתקן את הטעות ולהעביר את הצעת החוק לוועדה המשותפת.

לאחר שדנה בבקשה, ממליצה לכנסת לשנות את החלטתה ולהעביר את הצעת החוק האמורה לדיון בוועדה המשותפת כמבוקש. אבקש את אישורה של הכנסת להמלצה זו. תודה רבה.

רבותי, להמלצה זו של ועדת הכנסת צריך אישור המליאה, ולכן אני מבקש מכם להצביע. מי בעד הודעת יושב-ראש הוועדה? מי נגד? נא להצביע. השעון הופעל. הצעת ועדת הכנסת להעביר את הצעת חוק רישוי עסקים (תיקון מס' 26) (הגבלה של מכירת משקאות משכרים),

מוועדת הפנים והגנת הסביבה לוועדה המשותפת לוועדת הפנים והגנת הסביבה ולוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה.

בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. אני קובע שהודעת יושב-ראש ועדת הכנסת אושרה. תודה רבה. אדוני המשנה לראש הממשלה, השר בוגי יעלון, השרים הנכבדים, חברותי וחברי חברי

בהקשר זה אני מבקש לומר לכם, גברתי ורבותי, שישראל היא במידה רבה דמוקרטיה, גם מתגוננת. אין אח ורע בעולם למצב הרגיש שבו אנו נתונים, מצב שבו גובלים אזורינו באזורים שבשליטת שני ארגוני טרור, שכבר שיגרו לכאן אלפי טילים ורקטות ושאיפתם המוצהרת היא היעלמותה של ישראל מן המפה. זהו רק חלק מ"ציר הרשע" של טרור פונדמנטליסטי המאיים על העולם החופשי. מכובדי חברי ועדת החוץ של דנמרק, אירופה עסקה לא מעט בדוח-גולדסטון, שהתיימר לבחון את התנהלות צה"ל בעזה. אנחנו רואים מסמך זה כמצג שווא רשלני, מעוות וחד-צדדי, המסלף את המציאות ומעניק, הלכה למעשה, גיבוי לטרור. בישראל מתקיימת ביקורת שיפוטית תדירה על התנהלותם של גורמים ציבוריים, ובכלל זה על התנהלותו של הצבא. אך צה"ל ניהל מאבק כמעט חסר סיכוי מול חמושים שפעלו בזדון מתוך אוכלוסייה אזרחית והתחבאו מאחורי נשים וילדים. התביעה המוסרית המופנית כלפינו איננה אלא חגיגה של בורות, צביעות ולעתים גם מידה לא מועטה של אנטישמיות. אי-אפשר להפוך את התמונה על ראשה ולקבוע כי הקורבן הוא התוקפן, וכי ישראל, שספגה כמעט בשקט אלפי רקטות שנורו על אזרחיה במשך שמונה שנים תמימות, תשב על ספסל הנאשמים כפושעת מלחמה. אנחנו מפצירים במדינות אירופה להבין את מורכבותה של התמונה ואת ההשלכות החמורות שיש לקביעה כזו על המשך המאבק בטרור, שרחוק בוודאי מסיומו. זה עתה חזר המשנה לראש הממשלה סילבן שלום מהאומות המאוחדות והסביר דברים אלה ואמרם בפני המזכיר הכללי של האומות המאוחדות בצורה הברורה והמפורשת. לפתחנו ניצבים אתגרים גדולים מהסוג שמציבה בפנינו אירן, המוסיפה לפתח נשק גרעיני ואינה מתרשמת ממס השפתיים המגומגם של העולם. על גורמי ההנהגה מוטלת אחריות כבדה לשלומם של אזרחי העולם החופשי ולדמותה של האנושות בשנים הקרובות, רגע לפני שנתעורר,

למלחמת עולם שלישית מוקדם יותר משנדמה. אני מקווה שעמדות אלה יהוו חלק מתמונת המצב שתבנו במהלך ביקור זה. ברוכים הבאים בבואכם אלינו וברוכים תהיו בצאתכם. Welcome to Israel. Welcome to Jerusalem, the eternal capital of Israel, and to the shrine of democracy, the Knesset of Israel, the Israeli parliament. (מחיאות כפיים) ועכשיו להמשך סדר-היום: הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (נתיב לתחבורה ציבורית). ינמק חבר הכנסת יריב לוין וישיב שר המשפטים. אדוני היושב-ראש, כבוד השרים, חברי וחברות הכנסת, אני שמח להביא בפניכם הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (נתיב לתחבורה ציבורית), הצעה ביוזמה משותפת של חבר הכנסת אורי מקלב ושלי. התכלית של הצעת החוק הזו היא לקבוע באופן מסודר את הסמכויות של המפקח על התעבורה להסדיר את הקמתם והכרזתם של נתיבים בכבישים כנתיבים המיועדים לתחבורה ציבורית. אני חושב שהתחבורה הציבורית היא דבר שיש לו השלכות מרחיקות לכת על החברה הישראלית כולה. מדובר קודם כול,

בנושא חברתי ממדרגה ראשונה. מי שאין לו יכולת מוביליות, אין לו אפשרות להתקדם, הוא מוגבל באפשרויות התעסוקה שלו, הוא מוגבל באפשרויות החינוך שלו, באפשרויות הפנאי שלו, והתכלית של יצירת תחבורה ציבורית טובה יותר, מהירה יותר, היא בעיני תכלית חברתית מן המדרגה הראשונה. יש לעניין הזה, כמובן, גם השלכות בתחומים אחרים. אני יכול לתת דוגמה אחת בולטת בתחום של איכות הסביבה והגנת הסביבה, ככל שהשימוש בתחבורה הציבורית יהיה רב יותר, כך נרוויח גם בתחום הזה. וכדי שאנשים ישתמשו בתחבורה ציבורית, אני מאמין שהדרך היא לא להטיל היטלים וקנסות על מי שיש לו כלי-רכב אלא להפוך את התחבורה הציבורית לדבר יעיל וטוב, שאנשים ייהנו ויהיה להם נוח לעשות בו שימוש. הצעת החוק הזו מאפשרת גם לראשונה הסדרה חוקית של מה שקשור בנתיבים לרכבת קלה, דבר שהולך ומתפתח, ואני מקווה שגם הוא יצבור את התאוצה שהוא זקוק לה. היא מסדירה גם את אפשרות הנסיעה בנתיבים כאלה, במקרים מתאימים, למכוניות שבהן מספר רב של נוסעים, ומקנה למפקח על התעבורה את הכלים כדי לקדם באופן מערכתי את נושא התחבורה הציבורית. הנוסח שמובא בפניכם עבר שינויים בעקבות שיחות שהיו לי עם נציגי המשרדים הנוגעים בדבר. אני רוצה בהזדמנות זו להודות לשר התחבורה והבטיחות בדרכים ישראל כץ, לשר האוצר יובל שטייניץ ולשר להגנת הסביבה גלעד ארדן, שנרתמו לעניין הזה, וגם לגורמים המקצועיים במשרד התחבורה ובמשרד האוצר, שסייעו בידי סיוע רב כדי להגיע לנוסח מוסכם. התקבלה גם הערה של המשרד לביטחון פנים, שביקש להבהיר את האופן שבו יוקצו הנתיבים והשימוש שייעשה בהם כשמדובר ברכבת קלה. גם ההערה הזו, כמובן, מקובלת מבחינתי, ועל בסיסה הסכימה הנהלת הקואליציה, ובהסכמת הממשלה, לאפשר את הבאת החוק הזה לאישור בקריאה טרומית כדי שניתן יהיה לקדם אותו.

מבקש מחברות וחברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק הזו.

ישיב שר המשפטים, השר נאמן, בשם הממשלה, אף-על-פי שמטבע הדברים המשיב הוא שר התחבורה. אדוני מייצג את הממשלה בכבוד ובגאון. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת הנכבדים, הצעת החוק של חבר הכנסת יריב לוין וחבר הכנסת אורי מקלב מבקשת לעגן בחקיקה ראשית את סמכותו של המפקח על התעבורה במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים לקבוע מסלול המיועד לסייע לנסיעת תחבורה ציבורית. כמו כן, מוצע כי הנסיעה בתחבורה הציבורית תותר לאוטובוסים, מוניות ומוניות שירות, אשר נתיב התחבורה הציבורית מופיע על התוואי הקיים ברשיון ההסעה שלהם. בנוסף, מוצע להסדיר את האפשרות לקבוע נתיב לתחבורה ציבורית המיועד לשימוש רכבות קלות בלבד ורכבת קלה נוסף על אוטובוסים ומוניות.

מוצע כי המפקח על התעבורה יהיה רשאי לאפשר נסיעה בנתיב לתחבורה ציבורית גם לכלי רכב שבהם לפחות שלושה נוסעים, נוסף על הנהג, וזאת על מנת לעודד את הנסיעה המשותפת לכמה נוסעים בכלי רכב פרטיים ובכך לצמצם את מספר כלי הרכב הנעים על הכבישים. הצעת החוק נמצאת בתהליך של תיאום מול משרד התחבורה והבטיחות בדרכים והמשרד לביטחון פנים במטרה לגבש את הנוסח המוסכם על הצדדים.

חבר הכנסת לוין, יש פה התניות של הממשלה. אדוני מקבל אותן? סיכמנו שזה יהיה בתיאום. מה שסיכמתם זה לא בפרוטוקול הכנסת. כרגע מציג כמה תנאים שר המשפטים בשם הממשלה. אדוני מקבל אותם? תודה, כך נרשם. יש הסכמת הממשלה ואין מתנגד מבין חברי הכנסת, לכן אנו עוברים להצבעה. נצביע על הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (נתיב לתחבורה ציבורית), התשס"ט 2009. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? ההצעה להעביר את הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (נתיב לתחבורה ציבורית), התשס"ט 2009, לדיון מוקדם בוועדת הכלכלה נתקבלה. 32 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (נתיב לתחבורה ציבורית) עברה בקריאה טרומית, ותעבור לוועדת הכלכלה על מנת להכינה לקריאה ראשונה. אנו עוברים להצעת חוק לתיקון פקודת השטרות (שיקים מסורטטים לא סחירים), של חברת הכנסת פניה קירשנבאום. החוק הקודם היה של יריב לוין ואורי מקלב, אני מצטער. חברת הכנסת קירשנבאום תנמק מהמקום, בבקשה, וישיב לה סגן שר האוצר, אם הוא לא יהיה פה נצביע מייד לאחר מכן, או השר עצמו, בבקשה, כבוד השר הגיע. בבקשה, חברת הכנסת קירשנבאום. כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, שרים, ההצעה שלי הינה הצעת חוק צרכנית מהמעלה הראשונה. הצעת החוק קובעת כי ברירת המחדל של הצרכן, כשהוא מזמין שיקים, תהיה שיקים לא סחירים, למוטב בלבד. החוק נולד אחרי שקיבלתי פניות רבות עקב כך שאנשים שרכשו שירות או מוצרים, ואנחנו אפילו יודעים על שני מקרים, כש"גן אורנים" פשט רגל, זוגות צעירים הזמינו אולם, ובסוף השיקים גולגלו לספקים, וגם כשהחתונה בוטלה אנשים לא יכלו לקבל את הכסף שלהם בחזרה. דוגמה שנייה: זוג רכש מטבח ושילם 35% בצ'קים, וכשרצה לקבל את הסחורה התברר שהחברה בכלל נסגרה. השיקים הגיעו לחברה ספקית שנייה, והם נתבעו בבית-משפט על זה שהם צריכים לשלם, כי השיק עבר אליהם, והוא סחיר. יש הרבה אוכלוסיות שעדיין לא מבינות את החשיבות של שיקים למוטב בלבד. לכן החלטתי שזה חשוב, וזאת עדיין ברירת מחדל. אלה שעדיין מעוניינים לקבל שיקים לא למוטב בלבד אלא שיקים סחירים תמיד יוכלו להזמין שיקים רגילים ולהמשיך להתנהל כרגיל. אבל האוכלוסייה המבוגרת ואוכלוסיית העולים החדשים, שאינם מבינים שהשיק הוא כתשלום במוזמן, לכן חשבתי שהחוק הזה חשוב, ואני מבקשת מכל חברי הבית לתמוך בו. אני מודה לחברת הכנסת קירשנבאום. השר יצחק כהן, המשמש כסגן שר האוצר, ישיב. כבוד השר מיכאל איתן. פעם שר תמיד שר, כך כתוב. אדוני היושב-ראש, תודה. הצעת חוק לתיקון פקודת השטרות (שיקים מסורטטים לא סחירים) של חברת הכנסת פניה קירשנבאום ואחרים: ועדת השרים לענייני חקיקה החליטה לתמוך בהצעת החוק. גברת פאינה, אני עונה לך. ועדת השרים החליטה לתמוך בהצעת החוק שלך, ובתנאי שהמשך החקיקה יהיה בתיאום ובהסכמה של משרדי האוצר והמשפטים.

לפרוטוקול אני אומר את זה.

תודה רבה.

חברת הכנסת קירשנבאום, הרשמת הפרלמנטרית לא שמעה. האם את מסכימה להתניית השר, שכל דבר יהיה בהתאם ובתיאום עם משרד המשפטים ומשרד האוצר?

יש הסכמת הממשלה ואין מתנגד מטעם חברי הכנסת. אני מאפשר ליצחק כהן להגיע למקומו ואני מפעיל את ההצבעה. הצבעה על חוק לתיקון פקודת השטרות (שיקים מסורטטים לא סחירים): מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק לתיקון פקודת השטרות (שיקים מסורטטים לא סחירים), התש"ע-2009, לדיון מוקדם בוועדת הכלכלה

אין נמנעים. אני קובע שהצעת החוק של חברי הכנסת פניה

ואברהם מיכאלי וקבוצת חברי הכנסת עברה בקריאה טרומית ותעבור לוועדת הכלכלה. לוועדת החוקה, חוק ומשפט? מדוע מדובר פה בוועדת חוקה? לא, לא, לא. רבותי, הוועדה המיועדת היא ועדת הכלכלה. אם מישהו רוצה לומר ועדת חוקה, זה יעבור לוועדת הכנסת.

הוועדה המיועדת היא ועדת

ואני מאמץ את הגישה הזאת בצורה הברורה ביותר. רבותי, אנחנו ממשיכים. ובכן, אנחנו עוברים להצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון, הארכת כהונה), של חבר הכנסת זבולון אורלב, יושב-ראש ועדת החינוך. הנמקה מהמקום, שכן יש הסכמת הממשלה. ישיב כמובן שר החינוך גדעון סער. אדוני היושב-ראש,

חברי חברי הכנסת, במשרד החינוך פועלים על-פי חוק שלושה גופים סטטוטוריים: ועד החינוך, שאתו אמור שר החינוך להתייעץ בעניינים שונים, גם בענייני תוכניות לימודים, גם בעניינים של מינויים, המועצה לחינוך משלב, שקשורה לקידום החינוך היהודי במערכת החינוך, וגם המועצה לחינוך ממלכתי-דתי, שעוסקת בחינוך הממלכתי-דתי. החוק קובע גם את משך הכהונה של הגופים האלה, וכאמור, לגופים האלה יש סמכויות ותפקידים סטטוטוריים. בהיעדר הגופים האלה, כלומר עם תום תקופת כהונתם, נאלץ המשרד לעכב פעילויות הכרחיות הדרושות לתפקודו התקין. דא עקא, שלא תמיד עולה בידי שר החינוך להשלים במועד את המינויים של גופים אלה, ולעתים גם בגלל נסיבות אובייקטיביות, כגון בחירות לכנסת, חילופי שרים וכל כיוצא בזה. אשר על כן, כדי למנוע עיכוב ושיבוש בעבודת המשרד, כפי שכבר אירע כמה פעמים, מוצע כי בנסיבות מיוחדות ובאישור הממשלה יוכל שר החינוך להאריך את תקופת כהונתם של כל אחד מהגופים האלה בשנה נוספת, וכך יוכלו שר החינוך ומשרדו לפעול באופן רצוף וללא עיכובים לטובת מערכת החינוך. תודה רבה. ישיב כבוד שר החינוך, ואם הוא יסכים, תעמוד לרשות חברי הכנסת אפשרות להתנגד. אם אין מתנגדים אנחנו נצביע מייד. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הצעתו של חבר הכנסת אורלב מתייחסת לתיקון חוק חינוך ממלכתי, ולפיה המינויים של הגופים הסטטוטוריים שהחוק הזה מכונן לא יפקעו אוטומטית,

אחרי ארבע שנים, אלא אפשר יהיה להאריכם בשנה נוספת, דהיינו חמש שנים בסך הכול, על-פי שיקול דעת שר החינוך ובאישור הממשלה. חוק חינוך ממלכתי מכונן שלושה גופים, לא אפרט מה כל אחד מהם עושה,

מטעמי קיצור: ועד החינוך, מועצת החמ"ד, החינוך הממלכתי-דתי, ומועצת החינוך המשלב, שאגב, היא טרם מונתה. בפועל, אכן, לעתים יכול להיות קושי למנות נציגים מייד עם פיזורם של הגופים שציינתי בתום ארבע שנים. למשל, אדוני היושב-ראש, אם מתחלפים שרים, ואנחנו יודעים מה הדינים שחלים ערב בחירות, וגם לאחר הבחירות הדבר הזה לא קורה מייד, בעצם, התכלית של ההצעה היא למנוע היווצרות ואקום, שהוא באמת מאוד בעייתי. אנחנו נתקלנו בזה באחרונה באחד הגופים הללו. במהלך פרק הזמן הזה, כשיש ואקום, המשמעות היא שהמשרד נתקע בהליכי חקיקה או בהליכי התקנת תקנות של דינים שונים, מכיוון שלמשל כאשר אני מתקין תקנות לפי חוק חינוך ממלכתי אני צריך להתייעץ בוועד החינוך. אם אין לי ועד החינוך, בעצם כל העניין תקוע. לכן, לא טוב שייווצר ואקום. עם זאת, אני אומר, השימוש בסמכות, השרים, אתם מפריעים לשר החינוך להשיב לחברי הכנסת על הצעת חוק רצינית ביותר. מאחר שאני חושב שבאופן יסודי ההצעה של חבר הכנסת אורלב היא הצעה טובה, אני מסייג את הדברים לגבי אופן השימוש בסמכות אם החוק הזה יחוקק. רצוי לעשות שימוש במשורה, כלומר באמת במקרים המתאימים, ולא להאריך תוקף של גופים מכהנים ללא כורח אמיתי. פעמים תפסת מרובה לא תפסת.

בשולי הדברים אני רוצה להעיר שהמועצה לחינוך משלב לא מתמנה מלכתחילה באישור הממשלה, ועל כן בין הגופים המנויים אין מקום שהארכת המינוי לגביה תהיה באישור הממשלה. למעט הסתייגות זו, ברמה העקרונית אני תומך בהצעת החוק. גם החלטת ועדת השרים לחקיקה היתה לתמוך בחקיקה, בתנאי שיהיה תיאום עם משרד החינוך. אני סיכמתי על כך עם המציע ולכן אני מציע לתמוך בהצעת החוק. תודה רבה, אדוני שר החינוך. אני רוצה להפנות את תשומת לבו לתוצאה של פעולה משותפת של הכנסת ומשרד החינוך.

אלפי תלמידים פוקדים את ישיבות הכנסת ואת משכן הכנסת על מנת להיות ולחוות את החוויה הדמוקרטית בצורה ישירה. אינני יודע מיהו בית-הספר, אבל אם יודיעו לי מלמעלה מי בית-הספר הנוכח באולם גם אכריז עליו, הבנות והבנים שהם מבית-ספר ממלכתי-דתי,

אבל אני לא בטוח. רבותי, אנחנו עוברים להצבעה, שכן איש מחברי הכנסת לא ביקש להתנגד. רק רגע, אני עוצר את השעון. איש לא התנגד, ויש הסכמה. האם אדוני, חבר הכנסת זבולון אורלב, אתה מסכים להצעת השר?

בבקשה, נא להצביע. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? 26 בעד, אני חוזר על ההצבעה. בהחלט, אני חוזר על ההצבעה. הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון, הארכת כהונה), התש"ע 2010, של חבר הכנסת זבולון אורלב, נא להצביע. מי בעד? מי נגד?

להעביר את הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון, הארכת כהונה), התש"ע-2010, לדיון מוקדם בוועדת החינוך,

43 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון, הארכת כהונה),

של חבר הכנסת אורלב, עברה בקריאה טרומית ותעבור מטבע הדברים לוועדת החינוך על מנת להכינה לקריאה שנייה ולקריאה שלישית.

אנחנו עוברים להצעת חוק בתי-הדין הדתיים הדרוזיים (תיקון, הרכב וכשירות), של חבר הכנסת סעיד נפאע. נא לעלות לדוכן. שר המשפטים הנכבד יענה על הצעת החוק

ולאור נסיבות מיוחדות שהיו בעדה, מולאו משרות השופטים כפי שמולאו, אבל אחרי 50 שנה מן הראוי היה באמת ללמוד את החוק הזה ולנסות לפחות להתאימו לעידן שאנו חיים בו. שנים מעטות אחרי חקיקת החוק התפנו למעשה רוב המשרות בבית-הדין, ולפחות בשנות ה-80 הראשונות עד שנות ה-90 המאוחרות כיהן, כבוד היושב-ראש, רק קאדי אחד בערכאה הראשונה ורק קאדי אחד בערכאה השנייה. כבוד שר המשפטים, הרי יש עיקרון, שנדמה לי שהוא, חבר הכנסת אלדד, אתה מקיים דו-שיח מאוד נלהב. גם שר האוצר, יש לו פה קבלת קהל.

אדוני חבר הכנסת סעיד נפאע, אני רק רוצה לומר לחברים, אני עוצר את השעון, שמדובר בתלמידים משלושה בתי-ספר ברמת-הגולן: "נופי גולן", אולפנית טבריה וחספין. ברוכים הבאים לכנסת.

בבקשה, חבר הכנסת נפאע. כבוד שר המשפטים, התחלתי לומר שהרי יש עיקרון, שנדמה לי שהוא יקר לכולנו, ותמיד משננים אותו, שהצדק צריך לא רק שייעשה, אלא גם שייראה. חברי הכנסת, באמת, כבוד השר וסגן השר, הואיל ואדוני משפטן, יש חזקה שהשר שומע, אלא אם כן אתה מוכיח את ההיפך, ואין לך סיכוי להוכיח, כי לאף אחד מחברי הכנסת אין סיכוי להוכיח שהוא לא שומע. אלה הם הדברים הנעשים בכנסת.

אני מבקש את תשומת הלב, זה דבר לא תקנוני, אלא דבר שהוא מובן מאליו. תודה, כבוד היושב-ראש. התחלתי להגיד לכבוד השר שעיקרון שיקר לכולנו הוא שצדק צריך לא רק שייעשה, אלא גם שייראה, אז איך יכול להיות שצדק כזה ייראה כאשר בבית-דין מכהן קאדי אחד במשך 15 שנים? ואחרי שהקאדי הזה הועלה לערכאת הערעור, התמנה קאדי אחד שמכהן זה עשר שנים בתור דן יחיד. יש הרי דבר כל כך פשוט, ישנם מקרים של פסלות שופט. אז אם הוא יפסול את עצמו, מי ידון בתיקים של האנשים? איזה עינוי דין יכול להיגרם לאנשים האלה? אגב, עינוי דין כזה נגרם לעשרות, אם לא יותר, משפחות בגלל המצב העגום הזה. זה למעשה המצב. בשבוע שעבר הניח חברי חבר הכנסת חמד עמאר הצעה על שולחן הכנסת. אני ניסיתי, איך שלא יהיה, לפחות, אם לא להיצמד אליו, להעלות את ההצעה שלי,

ואני מופתע: כשאני הגשתי את ההצעה בזמני, ואני אמרתי שהגיע הזמן שקאדי מד'הב, שצריך להתמודד עם ספר החוקים העבה בכל ענייני המעמד האישי במדינה, צריך לפחות שתהיה לו איזו השכלה מעבר להשכלתו הדתית, ואני הצעתי שלפחות יהיה בעל תעודה במדעי הרוח, החברה או המשפטים, ההצעה הזאת נופלת בוועדת השרים לענייני חקיקה, מאוד מפליא,

וכאשר באה הצעה אחרת, דווקא כשכבוד שר המשפטים השיב על ההצעה הזאת, אחד הסייגים שלו היה דווקא מה שכתוב בהצעה שלי. אז איך זה יכול להיות שאני בא ומציע דבר כזה, באה הצעה אחרת, ששר המשפטים מבקש לשפר אותה בדיוק כפי שאני מציע, והצעתי לא עוברת את הוועדה וההצעה השנייה כן עוברת את הוועדה? זה צד אחד. והצד השני שאמרתי, וקרו מקרים, כבוד השר, קרו מקרים כאלה, אני לא מביא דברים, קרו, אני חשתי את זה על בשרי בתור עורך-דין. הרי בלי להזכיר משפחות, וכבוד השר יודע את זה, ויודע את זה טוב מאוד, הקאדי היחיד, המכהן היום בערכאה ראשונה זה כעשר שנים, הוא בן למשפחה, אני לא אזכיר שמות, שמהווה 20% מהעדה הדרוזית, אז איך ידון במקרים של משפחתו? ולא באתי עם הצעה שאני כאילו מנסה לחייב מישהו שהמקומות כולם יהיו מלאים. להיפך, נתתי מרחב תמרון גדול לגורמים הנוגעים בדבר, שלכל הפחות, הדרישה הפשוטה ביותר, שלא יהיה מצב, שמספר הקאדים הן בערכאה הראשונה והן בערכאת הערעור לא יפחת משניים, בכל מקרה,

שלא יהיה המצב שאנחנו חיינו על בשרנו. על ההצעה הזאת אני התייעצתי עם ראש העדה. ראש העדה בירך על ההצעה הזאת. כל חברי הכנסת הנוגעים בדבר, עמיתי חבר הכנסת מגלי והבה, חבר הכנסת חמד עמאר, סגן השר גרם שמישהו מסיעתו גם יחתום על ההצעה הזאת, כולם חתמו, יש אחדות דעים שההצעה הזאת היא טובה, היא לא עולה שום דבר, ומעניין מאוד שכשהיא באה לוועדת השרים היא נמחקת,

אפילו בלי,

שייכנסו לעומק ההצעה הזאת. אם אני אקשר את זה למה שאמרתי לגבי הצעתו, בלי לפגוע, איפה חבר הכנסת חמד עמאר? אני לא פוגע בהצעה של חבר הכנסת חמד עמאר, כשבאה הצעה אחרת, פתאום ההצעה ההיא מתקבלת. זה מאוד מאוד מצער. לפחות אלה המלים שאני יכול, אני לא רוצה להשתמש במלים יותר, אבל בכל אופן, מוטב מאוחר מאשר בכלל לא. אני תקווה ששר המשפטים, אחרי ששמע את הדברים שהעליתי, יואיל בטובו להודיע שההצעה הזאת מתקבלת.

אני מוכן לכל תנאי, וששתי ההצעות יידונו יחד בוועדה המתאימה, ואם אכן בסופו של דבר נגיע לאיזשהו עמק השווה, כי, כבוד השר, אני חוזר וטוען שאין בהצעה משהו שפוגע, ולו בדבר הקטן ביותר, בסדר הטוב. אדרבה, היא מנסה לתקן מצב, ומה עוד, מתקנת מצב לאור, ובאספקלריה של, עקרונות משפטיים כל כך עמוקים בשיטת המשפט במדינה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

כבוד השר יבוא ויסביר, כמובן, גם אם באמת אין הבדל בין ההצעה הקודמת להצעה הזאת. קרה מקרה בכנסת שבו קואליציה העבירה הצעת חוק אחת, של חבר מטעמה, ואותה הצעת חוק של חברה מהאופוזיציה לא העבירה, והיתה זעקה גדולה, ובצדק, אבל אני כמובן לא בקי בפרטים, אדוני ודאי

בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חוק בתי-הדין הדתיים הדרוזיים, התשכ"ג 1962, קובע כי ככלל, בית-הדין ידון בשלושה, אולם אם פחת מספר חבריו או שנבצר ממי מהם לדון, יהא רשאי לדון בהרכב חסר. ההצעה מבקשת לקבוע כי בית-הדין לא יוכל לפעול בהרכב חסר מחמת נבצרות של יותר משנה, אלא אם כן תוארך תקופה זו על-ידי שר המשפטים, על-פי בקשת הקאדי מד'הב הנבצר, לתקופה נוספת של שנה אחת בלבד. ההצעה מנומקת בעובדה שזה עשור בתי-הדין פועלים בהרכב חסר. מוצע להתנגד להצעה.

מלכתחילה מכיר בעובדה שלאור גודל אוכלוסייתה של העדה הדרוזית ולאור מאפייניה, עלולים להתעורר בבית-הדין מצבים של הרכב חסר הנובעים מהיעדר איוש משרות הקאדים, או לחלופין מחמת מניעות מלשבת בדין, למשל מצבים של פסלות אישית, שתדירותם גבוהה באופן יחסי בקרב העדה הדרוזית. דומה כי הצעת החוק באה להתמודד עם חוסר התקינה של משרות הקאדים בבתי-הדין. נושא היעדר התקינה בבתי-הדין נתקף בבג"ץ 926/08, שקיב עלי, עורך-דין, ושמונה אחרים נגד ראש הממשלה ואחרים. ביום 1 ביולי 2009 הודיעה המדינה לבית-המשפט העליון כי מספר תקני הקאדים מד'הב בבית-הדין יוגדל, וכי בכל אחת מהערכאות יכהנו שלושה קאדים מד'הב, מדובר בתוספת של תקן אחד לכל אחת משתי הערכאות ובאיוש תקן ריק נוסף שקיים בבית-הדין. כמו כן הובהר כי שר המשפטים וועדת המינויים יפעלו לאיוש התקנים בהקדם. בנסיבות אלה דומה כי הטעם העיקרי שעומד ככל הנראה בבסיס הצעת החוק, איננו אקטואלי. עם זאת, הרחבת תקני המשרות ואיושן אין בהם כדי לסגור מצב של הרכב חסר הנובע ממניעות אישית של קאדי מד'הב מסוים מלשבת בדין. במקרה כזה גם חלוף תקופה של שנה או יותר אין בו, ברובם המוחלט של המקרים, כדי לבטל את המניעות מלשבת בדין, אם קיימת.

אישור הצעת החוק עלול להביא למבוי סתום כאשר לא ניתן יהיה לסיים הליך שהתחיל. לאור האמור לעיל החליטה הממשלה להתנגד להצעת החוק.

יש אלמנטים נוספים בהצעת החוק שהם לא התניות לגבי החוק של חמד עמאר. בבקשה, אדוני. בוודאי, זכותך, אבל השר הבהיר בבקשה, חבר הכנסת

תודה, כבוד היושב-ראש. כבוד השר, משום מה התעלמת, הרי ההצעה מורכבת, יש שני תיקונים.

אז מאחד, בכלל כבודו התעלם. מעניין, מעניין, דווקא מהחלק, ביקשת שההצעה, כל כולה, תידחה, כאשר לפחות החלק השני בהצעה, כבודו בעצמו, בשבוע שעבר, כשהשיב על ההצעה הקודמת, דווקא הוא הציע את הנוסח הזה שנמצא בתוך ההצעה שלי. השר לא הכחיש את זה. השר אמר, הוא לא יכול להסכים להצעת חוק כמקשה אחת. אם היית מדבר רק על הדברים האחרים, יכול להיות שהוא היה מסכים. אני חושב שיכול היה להגיד שחלק ממנה כן, חלק ממנה לא.

אין.

יש הצעת חוק בפנינו. בכל אופן, כבוד השר, לגבי החלק הראשון, אם הבנתי אותך נכון, כבודו אומר למעשה שכאילו התיקון שאני מבקש לעשות יפגע להבא או במצב הנתון שכבר הוחלט עליו,

הרי זה לא נוגד את ההוראה בחוק שאומרת שניתן שבית-הדין ידון בפחות משלושה קאדים. בהצעה כתוב במפורש בשום מקרה, כך כתוב, בשום מקרה. זה הרציו של ההצעה, בשום מקרה לא יפחת מספר הקאדים בערכאה אחת משניים. זה לא אומר שההצעה באה לחייב שתמיד יהיו שלושה. כתוב: לא יפחת משניים, כדי שלא ייווצר המצב הזה של דן יחיד למשך עשרות שנים, ואין לו מה לעשות כאשר הוא מחויב לפסול את עצמו. לכן אני חושב שבמובנים האלה, בכל זאת הייתי מבקש מהשר שישקול את הדבר שנית, או לפחות יסכים להעביר את זה כהצעה לסדר-היום לוועדת החוקה, חוק ומשפט, שתידון שם ביתר נינוחות, ואז אולי, מה שחבר הכנסת נפאע מציע כרגע, לא להתייחס לזה כאל הצעת חוק. הוא מבין שהממשלה מתנגדת, ובין שהוא מסכים ובין שהוא לא מסכים, הוא מקבל את הדין. הוא מבקש לדון בנושא כהצעה לסדר-היום בוועדת החוקה, חוק ומשפט, אם השר מסכים לעניין זה. תעזרו לשר בעניין זה. יושב-ראש הקואליציה, הוא מבקש הצעה לסדר-היום. פה אין מדובר בנושא פוליטי, פה הדבר קשור לעדה כולה, ובהחלט חשוב שננהל דיון. אחרי הדיון בהחלט יהיו מסקנות. בסדר גמור. ובכן, חבר הכנסת נפאע, בהסכמת השר ובהסכמת הקואליציה,

אני לא מקפח אותך, מסכים להעביר את הנושא ולראות בו הצעה לסדר-היום. לכן אנחנו מצביעים על הצעה לסדר-היום ולא על הצעת חוק. ההצעה לסדר-היום מבקשת על-פי הצעת השר להעביר את העניין לדיון בנושא בוועדת החוקה, חוק ומשפט כהצעה לסדר-היום. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? נא להצביע. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה. אני מציע לכל חברי הכנסת לשים לב לדיון, שכן שם דורשים משופט בית-דין להיות גם משפטן וכיוצא בזה, הוא נוגע גם לבתי-דין אחרים במדינת ישראל. 52 בעד, אין מתנגדים,

חבר הכנסת נפאע. לכן הנושא יועבר לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט, לדיון עקרוני בנושאים אלה. תודה רבה. רבותי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצעת חוק של חבר הכנסת ניצן הורוביץ, יעלה ויבוא, הצעת חוק איסור רוכלות רוחנית בקרבת מוסדות חינוך, התש"ע 2010. ישיב כמובן שר החינוך. בבקשה. תודה רבה, אדוני. רבותי, כל מי שמבקש לנהל דיוני זוטא בתוך המליאה, יצאו החוצה. יש גם קפה בחוץ. דאגנו שרק תוכלו לדבר עם עצמכם, אין מפריעים לכם שם. אבל לא לקיים דיונים כאשר חברי כנסת מבקשים להציג בפני הכנסת הצעות המותרות להם. בבקשה. תודה רבה, אדוני.

אני רוצה להודות לחברתי, חברת הכנסת יולי תמיר, ששותפה בהצעת החוק הזאת. היא לא נמצאת כאן. בכלל יש לה תרומה לנושאים האלה, לא רק בהצעת החוק הזאת, אלא בנושאים רבים אחרים שקשורים לחינוך ותרבות בישראל. אנחנו שוב נפגשים כאן בענייני דת ומדינה מתוך ניסיון שלנו להגן על המרחב החופשי בישראל כנגד ניסיונות של כפייה דתית. אני רוצה להבהיר שהצעת החוק הזאת איננה נגד הדת או נגד היהדות, היא גם לא נגד מה שנקרא "התחזקות" זה מונח פופולרי בשנים האחרונות, "התחזקות רוחנית של אדם". אני מאמין שאדם בוגר, תיקון.

תיקון.

יעבור תיקון.

יעבור התחזקות, יעבוד שדרוג, מה שהוא רוצה. אדם בוגר יכול לבחור ולשקול בדרך הטובה ביותר לדעתו את עיסוקו הרוחני,

המיסטי. ברחבי הארץ קיימים אין-ספור מכונים, בתי-מדרש, בתי-ספר ללימודי דת, החברים כאן דואגים לזה ללא לאות, וגם קיימים עשרות מקומות שבהם אדם יכול לבחור ולקבל שיעורי דת, שיעורי מיסטיקה, רוחניות וכל דבר שעולה על דעתו. זו תופעה מקובלת בארץ, יש לה פנים רבות, אבל זה לא העניין שלפנינו. הצעת החוק שלפנינו נוגעת לקטינים, ילדים ובני-נוער שנתונים להשפעות חברתיות בגיל הזה, והם תחת האחריות של ההורים, בני-נוער שנמצאים בתקופה של חיפוש דרך, חיפוש זהות, ואני בהחלט מעודד פעילות מכל הסוגים בתוך בתי-הספר כדי שבני-הנוער ייחשפו לדברים רבים ומגוונים.

מערכת החינוך לא מאפשרת זאת בכל הזרמים שלה. אבל מה שאנחנו מדברים כאן, ואני אומר את הדברים בצורה הברורה ביותר, אלה תופעות של רוכלות רוחנית, משמרות שכאלה, של עמותות, בדרך כלל עמותות דתיות, שמתייצבות בשערי מוסדות החינוך בישראל, באים אנשים בעלי עניין, פורסים דוכן חומרי הטפה בשער בית-הספר, כשמטרתם להשפיע על אותם תלמידים, לעשות שידול לדעות שלהם. פעמים מיוחדות אנחנו מקבלים על זה תלונות, למשל מה שקורה ברמת-אביב, זה העניין שהביא אותי להעלות שוב את הצעת החוק הזאת.

היא הצעה לא חדשה, היא עלתה בכנסת השש-עשרה וגם בהזדמנויות אחרות. מה שקורה ברמת-אביב, ולשמחתי ברמת-אביב, היות שמדובר, בכנסת השש-עשרה העלתה אותה קבוצת חברי הכנסת בראשות אילן שלגי, נדמה לי. כן, אילן שלגי. הוא היה יושב-ראש ועדת החינוך והעלה את הצעת החוק הזאת.

היה גם שר להגנת הסביבה,

ברמת-אביב, מול בתי-ספר, במיוחד בית-הספר "אליאנס", בית-הספר הגדול בשכונה, במשך חודשים התייצבה משמרת של אנשי חב"ד בשער בית-הספר עצמו, ואני אומר "שידלה" אני לא נגד ויכוח חופשי, אני לא נגד יחסים של החלפת דעות, אבל במקרה הזה היה מדובר בשידול, שעורר את חמתם של הורי התלמידים, וכתגובת נגד למשמרות הללו, של אנשי חב"ד, הם הציבו משמרות משלהם, מה שהביא למיגור התופעה. אבל במקומות אחרים, שבהם אין ועד הורים חזק, או שאינם שכונה חזקה כמו רמת-אביב, התופעות הללו מתקיימות למרות מחאת ההורים ולמרות מחאת חלק מהתלמידים, שמגלים מודעות לעניין הזה, אבל אין שום דרך להתמודד עם העניין, כי ברגע שמשמרת המחאה מתקיימת מטר מחוץ לשער בית-הספר, אין דרך להתמודד. מה שאנחנו מציעים זה לא לחסום חלילה את הוויכוח, לא לחסום את המרחב הציבורי, אלא פשוט להרחיק מעט את אותה משמרת דתית שדלנית מטיפה למרחק של 200 מטר משער בית-הספר. אותם אנשים שירצו בחומרים שהעמותות הללו מחלקות יוכלו לפסוע כמה צעדים ולקבל את זה, אבל אנחנו נרחיק את זה משער בית-הספר. אני חושב, והרי ההצעה הזאת, ההצעה הזאת היא לכל גוף בכל נושא? כן. הצעת החוק הזאת,

רוכלות רוחנית, אני אפרט, כוללת שידול, שיווק והפצה של השקפת עולם ממניעים רוחניים,

אידיאולוגיים ודתיים, לרבות פעילות טקסית ו/או פולחנית.

אידיאולוגיים, אני חושב שזה כולל גם את העניין הפוליטי. אגב, שאלו כאן, נשאלה שאלה לגבי משמרות חילוניות, לי לא ידוע על משמרות חילוניות או משמרות של מחזירים בשאלה בכפר-חב"ד, שעומדות מול בתי-הספר בכפר-חב"ד ומציעות לתלמידים שיוצאים מבית-הספר להחזיר אותם בשאלה. זה קיים רק מצד אחד, כלפי תלמידים חילונים, משמרות של דתיים שעומדים בשער בית-הספר ומנסים למשוך את התלמידים החילונים, ועלינו זה לא מקובל. אני רוצה לומר לכם שהצעת החוק הזאת היא חלק ממהלך ציבורי הרבה יותר רחב לשמירה על החופש במרחב הציבורי. אנחנו, אדוני,

כן, מה השאלה? אני אתן לך את הזמן. יש גוף שנקרא "נוער מרצ". אז מוסד חינוכי,

יחול גם על נוער מרצ, לפי נוסח ההצעה הזאת. הלוואי, אם לנוער מרצ, לא, אבל הלוואי, אם לנוער מרצ, אדוני השר, או לתנועות נוער, או לגופים חברתיים, היתה ניתנת ההזדמנות לבוא למשל לשכונות דתיות,

אומר השר דבר, חבר הכנסת הורוביץ, עצרתי את השעון, והוספתי לך דקה, הבנתי בדיוק מה הוא אומר.

שתנועה פוליטית היא תנועה שמוכרת משהו,

אני אומר: ולכן הדברים האלה ימנעו מ"הצופים", או מכל תנועות הנוער, שהן ברכה ומהדברים החשובים,

יש הבדל. אמרתי שכשהדבר נעשה בתוך מוסד חינוכי,

הוא נעשה בתיאום עם ההנהלה, יש פיקוח על הדברים, מזמינים אנשים, ואני יודע ששר החינוך מעודד את זה, ואני מברך על כך, שיבואו תנועות נוער. אני בהחלט לא נגד זה. אני נגד האופי המאוד-מסוים של אותן משמרות שנעמדות בשער בית-הספר ומנסות לשדל את התלמידים נגד עמדת הוריהם, נגד עמדת הוריהם, ואני חושב שזה דבר שהוא לא מקובל. אבל אני רוצה לומר משהו יותר רחב. הצעת החוק הזאת היא חלק ממאבק ציבורי,

שאנחנו מנהלים,

על החופש במרחב הציבורי. כך, למשל, המאבק שלנו נגד קווי ההפרדה בירושלים, נגד המדרכות הנפרדות לגברים ונשים בירושלים ונגד תופעות של השתלטות על המרחב הציבורי בשכונות בכל רחבי הארץ.

כחבר כנסת, והתנועה שלי, וגורמים נוספים, פועלים בבית-שמש וברמת-אביב ובכפר-יונה ובכפר-ורדים, ובחדרה, ובחיפה ובירושלים, בכל מקום שוועדי שכונות ותושבים מתארגנים ופונים אלינו כדי שנעזור. כי מדובר בתופעה רחבה מאוד. אנחנו חשים מאוימים, אנחנו חשים בהתקפה על המרחב הציבורי, ובמוצאי-שבת תתקיים הפגנה בעניין בירושלים. ולקראת ההפגנה, למשל, בעניין קווי ההפרדה, חלק מהמאבק על המרחב הציבורי, אני לא יודע אם חברי הכנסת מודעים, אבל יש 2,500 נסיעות הפרדה ביום בישראל. לא מדובר באיזה קו אוטובוס אחד פה ושם, אלא זאת תופעה שהולכת ומתרחבת. באיזו שעה ההפגנה? אני לא יודע אם אני צריך פה להודיע מעל דוכן הכנסת על מועדי הפגנות. במוצאי-שבת תהיה הפגנה בירושלים,

היא לא הפגנה ראשונה בעניין, ויבואו אליה אנשים מכל רחבי הארץ, משום שהתופעה היא רחבה מאוד. אני מדגיש שוב: רמת-אביב שבתל-אביב היא שכונה חזקה. תושבי רמת-אביב, בגלל התופעות האלה שאני מדבר עליהן, הקימו עמותה, בתוך כמה חודשים נרשמו 2,000 איש לעמותה, משלמים דמי חבר. אבל לא בכל השכונות ולא בכל הקהילות אפשר לעשות את זה. לא כולם חזקים ומאורגנים כמו תושבי רמת-אביב, ולכן אנחנו כאן בכנסת צריכים לעזור

אני רוצה לומר שגם המשטרה וגורמים אחרים מגלים ביחס לפעילות שלנו יחס לא הוגן. למשל, לפני כמה שבועות נעצר, באופן שערורייתי בעיני, פעיל בקריית-היובל שחתך חוטי עירוב שהוצבו באופן לא חוקי, לא החוט ולא העמוד, משטרת ירושלים זימנה לחקירה פעילים חילונים שמחו נגד התופעות האלה, הלא-חוקיות. כשיש הפגנות אלימות מצד החרדים, אני מדגיש: הפגנות אלימות, מעטים המקרים שנעצרים מתפרעים מאותו מגזר, ואני מוחה על היחס הלא-שוויוני כלפי פעילים חילונים. עכשיו, אנחנו אולי סיעה קטנה בכנסת ומיעוט קטן כאן, בבית הזה, אבל הציבור שאנחנו מייצגים איננו ציבור קטן. ודעו לכם, חברי חברי הכנסת, שהמשך ההתנכלות למרחב הציבורי בשם עמותות דתיות והמשך ההגבלה של פעילים חילונים ופעילי שכונות מצרכים קואליציוניים מעוררים זעם רב בציבור, ואתם יכולים לראות את הסיפור התקשורתי ואת ההפגנות ואת הפעילויות השונות שנערכות על הרקע הזה. אז אנחנו כאן,

סיעה קטנה, אבל אנחנו מייצגים קול גדול, והקול הזה קורא לשמירה על מרחב ציבורי חופשי, קורא להפסקת האפליה נגד נשים בקווי אוטובוס, קורא להפסקת משמרות שידול בשערי בתי-ספר וקורא לישראל חופשית ופתוחה לכל אזרחיה. אני אומר לסיכום, אדוני: איש באמונתו יחיה, והדבר הזה נכון בעיקר לילדי כולנו. אני רוצה, בכל מיני מובנים ומשמעויות, שבתי-הספר ומערכת החינוך ייחשפו למגוון הדעות. לצערי,

זה קורה בדרך כלל בבתי-הספר החילוניים, כי בבתי-הספר של זרמים אחרים אין חשיפה כזאת. אבל אני נגד התופעה שמתרחשת בשער בתי-הספר, בניגוד לעמדת ההורים של התלמידים, שלא רוצים את אותן משמרות, שעומדים שם ומשדלים תלמידים לחזרה בתשובה, ואני מקווה שזה ייפסק. הצעת החוק הזאת, מה עם חומרים פוליטיים ולגיטימיים? למה שלא תהיה פוליטיקה, שאל את זה חבר הכנסת איתן. השר איתן שאל בדיוק את אותה שאלה. אני חלילה לא בא, חברת הכנסת יחימוביץ, כבר נשאלה השאלה בתחילת דבריו. זה חוק אנטי-דמוקרטי. כן, חוק אנטי-דמוקרטי. השמאל, כן, כן, השמאל הנאור והפלורליסטי. אז בהחלט, אני בעד פלורליזם, אבל יש מצב שגם צריך להתגונן, וכשיש כאן אי-שוויון ברור בפני הדברים, אנחנו צריכים לנקוט מהלכים שכנגד. חוסר ריכוז, ישיב השר קודם. אחר כך תהיה הזדמנות. אם השר לא יסכים תוכלי להתנגד. ההגבלה הזאת, לגבי רוכלות רוחנית, מדברת על מרחק של עד 200 מטר מגדר המעטפת החיצונית של מוסד חינוכי. כיכר העיר, הרחובות, כולם פתוחים. איש לא בא כאן לחסום את חופש הביטוי. כל הטענות מהסוג הזה הן קשקוש. אנחנו יודעים בדיוק בפני מה אנחנו עומדים ובפני מי אנחנו עומדים, ומה המטרות של האנשים שהולכים לעשות את הדברים האלה. הצעת החוק הזאת נולדה מפניות רבות של ציבור שמאוד מתקומם על התופעה הזאת, שנהוגה כמעט אך ורק בשכונות חילוניות, מטעם עמותות דתיות, וצריך לקרוא לדברים בשמם ולהציג את הדברים כפי שהם. אלה לא, חברת הכנסת יחימוביץ, אנשים פרטיים שככה במקרה נעמדים מול שער בית-ספר ומחלקים חומרים וכו'. זה ממומן, זה מכוון, מכיוון מסוים מאוד, ונגד זה אנחנו מתרעמים.

אני מסיים באמירה של איש באמונתו יחיה, אבל במקרים של בתי-ספר אני חושב שצריכה להיות זהירות קצת יותר גדולה. תודה רבה. ישיב שר החינוך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בהרבה מאוד נושאים אני מסכים עם חבר הכנסת הורוביץ. אני מתפלא, בלשון המעטה אני יכול להגיד שאני מתפלא, על הצעת החוק הזאת, ואני רוצה לפרט. מה שמבקשים כאן המציעים הוא בעצם,

הוא לא נוגע לבתי-הספר, הוא מתייחס למרחב של 200 מטר מחוץ לבתי-ספר, לחוקק חוק שלפיו מוגדר מושג שנקרא "רוכלות רוחנית"; לא שמעתי עד היום על מושג כזה. תחת הרוכלות הרוחנית נכנסים כל הנושאים שבעולם: רוחניים, אמוניים, מיסטיים, אידיאולוגיים, דתיים, ואת כל זה להכניס לקודקס הפלילי, להפוך לעבירה פלילית. למשל, אם מישהו, 200 מטר מחוץ לבית-הספר, ינסה לגייס לתנועת נוער, הוא יהיה עבריין פלילי, כי לתנועות נוער יש בדרך כלל אידיאולוגיה,

ולהטיל, מה תנועה?

מנהלת, אדוני, חבר הכנסת גילאון,

זה לא נכון, ב. אני מכניס את תנועות הנוער גם לתוך בתי-הספר, לא רק מחוץ לבתי-הספר.

לכן יש בעיה. כשמגישים הצעות חוק הזויות יש בעיה,

במרחב ציבורי פתוח, 200 מטר מחוץ לבית-ספר, רוצה להגביל הכול. אתם בדרך כלל באים, מבקשים לייצג ערכים של חופש ביטוי, עמדתם אתנו למשל נגד הצעה לצנזר את האינטרנט, והיינו באותה דעה. עכשיו אתם באים לצנזר את המרחב הציבורי מכל ביטוי שיש לו ערך. אולי פעילות מסחרית ושיווקית,

לא יודע מה יהיה אפשר לעשות, אולי להצטרף לתוכנית "הישרדות" או "האח הגדול" עדיין יהיה אפשר לעשות. חוץ מזה לא יהיה אפשר לעשות שום דבר, וזה יהיה פלילי. הם סומכים על המורים בתוך בית-הספר. יש פה שורה של דברים: להסמיך לצורך כך, אדוני השר וחבר הכנסת הורוביץ, אני מכיר את חבר הכנסת אורון. אם הממשלה היתה מסכימה לזה הייתי שומע פה נאום הרבה יותר, לא, לא, לא, אתם מסתתרים מאחורי תנועות הנוער. חבר הכנסת אורון, לא כל אחד מסתכל בפרספקטיבה או בהצהרה שאתה רואה. הצעת החוק הזאת היא הצעת חוק שהיא,

אדוני היושב-ראש, אם היתה הממשלה מסכימה לזה היו מבקרים אותה קשה. אדוני היושב-ראש, אני יכול לדמיין איזה ביקורת היתה מצד ארגוני זכויות האדם אם הממשלה היתה מהינה ומרהיבה עוז להביא דבר שהוא 20% מהצעת החוק הזאת. אין, איזו זעקה היתה מושמעת, אדוני היושב-ראש. ולמנות פקחים מיוחדים, שיוסמכו לצורך אכיפת החוק. אז אני קודם כול,

מה זה בדיוק "רוכלות רוחנית"? תאר לך שראש הממשלה מציע הצעת חוק כזאת, לא היו מספיק עמודים בעיתונים. נושא, נגיד, אדוני היושב-ראש, שהוא תרבותי או אמנותי, לוקחים ילד בכיתה ב', מכניסים אותו, אם אתה צודק אתה יכול גם להקשיב לדעה אחרת, חבר הכנסת גילאון. אם אתה מאמין שאתה צודק. הוא מקשיב, הוא מקשיב.

לוקחים ילד בכיתה ב',

הוא מקשיב להורוביץ. לפי דעתי, אדוני היושב-ראש, גם ספרות שעוסקת בתרבות או באמנות נכנסת תחת הקטגוריה של רוכלות רוחנית. עכשיו, פיקוח. פיקוח הוא בדרך כלל פיקוח פדגוגי, שמתבצע בתוככי מוסדות החינוך. יש גם פיקוח של הרשות המקומית, יש גם פיקוח בהיבט הבטיחותי, בתוך מתחם בית-הספר, לא מתחם שמשתרע על השטח שמחוץ לבית-הספר.

מעבר להיבט העקרוני, שהוא כאן ההיבט החשוב, יש גם שאלות מאוד קשות לגבי הישימות של פיקוח או אכיפה על סוג כזה של דוכנים. אבל הדבר העיקרי, זה מעורר שאלה קשה, לדעתי חוקתית, של פגיעה אפשרית בערכים של חופש הביטוי, של חופש הדת, של חופש מדת, באותה מידה יכול להיות דוכן של גוף שהוא גוף רפורמי או גוף קונסרבטיבי או גוף שמציע גישה דתית אחרת. כמה דוכנים כאלה יש? איפה יש דוכנים רפורמיים? מה זה משנה? זו סוגיה עקרונית. השאלה אם מממשים את חופש הביטוי היא לא השאלה אם צריך להגביל את חופש הביטוי. חופש הביטוי צריך להיות פתוח, גם אם מממשים אותו פחות מכיוון אחר, מהכיוון, לצורך העניין, שאתה מאמין בו. הפגיעה בזכויות יסוד חוקתיות היא שאלה אובייקטיבית, היא לא קשורה לשאלה מי מממש או לא מממש את חופש הביטוי. לגבי כל הנקודות שנוגעות לשידול להמרת דת, זה ממילא עבירה פלילית בחוק העונשין, ככה שלעניין הזה אין,

אכן.

אני מציע להיות קונסיסטנטיים בנושאים האלה.

התייחס חבר הכנסת הורוביץ ואמר, ואינני מקל ראש בטרדה של תושבים, לא ברמת-אביב ולא במקום אחר. השאלה היא אם זה האמצעי הנכון לתת מענה, אומר חבר הכנסת הורוביץ שהוא מייצג סיעה קטנה אבל הוא מייצג ציבור רחב. למיטב ידיעתי, השאלה איזה ציבור אנחנו מייצגים מוכרעת בבחירות, חבר הכנסת אמנון כהן, עד כאן שומעים אותך.

והסיעה שחבר הכנסת הורוביץ משתייך אליה איננה הסיעה היחידה שמייצגת בישראל ציבור לא דתי. אם לשפוט לפי תוכן הצעת החוק המוגשת או לפי תוצאות של בחירות מעת לעת, היא גם לא עושה את זה בצורה הטובה ביותר. הממשלה מתנגדת,

ואני מציע לכנסת לדחות אותה. חבר הכנסת הורוביץ, בבקשה, או אחד המציעים. חבר הכנסת הורוביץ, בבקשה. תודה, אדוני. צר לי ששר החינוך לא התייחס לגופה של התופעה, רק בסוף בחצי משפט, לגופה של התופעה הבעייתית שהצבעתי עליה, ובחר לנהל פה איזה דיון תיאורטי, שהוא מעניין כשלעצמו, על חופש הביטוי והמרחב הציבורי. התופעה, אדוני שר החינוך, אני לא המצאתי אותה, והיא לא תופעה שמתקיימת רק ברמת-אביב. אני בטוח ואני יודע שגם אתה קיבלת תלונות רבות מהורים על התופעה הזאת. אם בוחרים לטאטא את זה מתחת לשטיח ולהשיב ריקם את פניהם של ההורים הללו, שמתלוננים על כך שבאופן מניפולטיבי משדלים את ילדיהם, באמצעים רטוריים של הגנה על חופש הביטוי, זה נחמד מאוד.

באופן תיאורטי גם כן מחובר לכיוון המחשבה הזה. אבל מה עם התופעה האמיתית שקיימת מדי יום בהרבה מאוד בתי-ספר בישראל? מזה התעלמת, אדוני שר החינוך, ובכך שתפילו את הצעת החוק הזו לא תפתרו את הבעיה, לא תעלימו אותה. ההורים שמתלוננים, שהתלוננו אלי ושמתלוננים במשך שנים, והתופעה הרי רק הולכת וגוברת, כי אותן עמותות שעושות את המשמרות הללו מול בתי-הספר הולכות ומתחזקות, לא תעלימו את התופעה, לא תשקיטו את העניין ולא תקטינו את המחאה הציבורית. והמחאה הציבורית הזאת, אני אומר לך, ואתה יודע את זה גם,

אנחנו סיעה קטנה, אבל המחאה שאנחנו מייצגים והציבור שמוחה אותה הוא ציבור הרבה יותר גדול. ואם בוחרים להתעלם מהעניין, ובשם הפלורליזם, שאגב הוא מאוד חד-צדדי בעניינים האלה, ואני יכול להגיד לך, גם כן בטענת פלורליזם, כשאנחנו עמדנו מול בית-הספר בא אלי נציג חב"ד ואמר לי,

אתה לא סומך על שר החינוך? השר ענה לו. הוא עונה עכשיו לשר, השר ארדן. אדוני השר ארדן, צריך להתמקד בדברים הללו, ואז התוצאה הפוליטית תהיה שונה. וזה מה שאני מתכוון לעשות. אני רוצה להגיד לך, אדוני שר החינוך, אותו איש חב"ד מול בית-הספר ברמת-אביב בא אלי ואמר לי אותה טענה שנשמעה כאן: איך אתם, הפלורליסטים, חסידי חופש הביטוי, מתנגדים לכך שאני אעמוד פה בשער בית-הספר? אמרתי לו: אתה יודע מה, בוא נעשה דיל, תן לי לעמוד בבית-הספר שלך,

בכפר-חב"ד, ולחלק חומרים שאני אמצא לנכון לחלק, ואני אתן לך לעמוד. הוא צחק ואמר: תוך 30 שניות יכסחו אתכם ויעיפו אתכם משם. אז אל תספרו לי על פלורליזם, זה חד-צדדי, זה תמיד הולך ממקום אחד למקום אחר. ולכן הבאנו את העניין הזה היום לשולחן הכנסת, כי הבעיה היא אמיתית וממשית מאוד. וישפוט הציבור. רבותי חברי הכנסת, הממשלה הביעה את דעתה, ניתנה הזדמנות למציע לשכנע. אני מבקש מכולם לשבת. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק איסור רוכלות רוחנית בקרבת מוסדות חינוך, התש"ע 2010. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? נא להצביע. אתה תלחץ בחזרה. אתה, אם היית לוחץ בחזרה, זה היה משנה. ההצעה

אני לא רוצה לומר. שבעה בעד, 43 נגד, אין נמנעים. אני קובע שהצעת החוק לא נתקבלה, ואנחנו ממשיכים בסדר-היום. ההצעה הבאה ירדה מסדר-היום. ישיב השר מיקי איתן על ההצעה הבאה אחריה, הצעת חוק הממשלה (תיקון, פיקוח על הוצאות שרי הממשלה בנסיעות לחוץ-לארץ). אני מזמין את חבר הכנסת נחמן שי לבוא ולהציע.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הצעת החוק שאני מגיש יחד עם עמיתי חברי הכנסת יואל חסון ואריה אלדד נועדה להסדיר מצב שכרגע אינו מוסדר ומעלה תמיהות מדוע. מסתבר שלאורך ההיסטוריה, כנראה שנים ארוכות, העניין המסוים הזה של הוצאות שרים בעת שהייתם בחו"ל לא עבר איזו הסדרה, במקרה הזה אנחנו אפילו מציעים להכניס את זה למסגרת של חוק, ונשאר פתוח. אתה אומר, אין נהלים. אין נהלים, בדיוק כך. אני מאוד רוצה להבהיר שאני לא נאחז לא בעניין פרטי מסוים, לא בנושא נסיעה מסוימת, ואפילו לא בנושא ממשלה מסוימת. אני לא מאשים את הממשלה הזאת שלא עשתה דבר בעניין הזה, זה לא יהיה נכון ולא יהיה הוגן. זה לא תלוי בה. דרך אירוע מסוים שהתרחש לפני כמה חודשים, כאשר מבקר המדינה בחן אותו, הוא הגיע למסקנה, שאני מצטט אותה מתוך הדוח שהוא הגיש באוקטובר 2009, והוא אומר: עבור ראשי ממשלה ושרים השוהים בחו"ל במסגרת תפקידם לא נקבעה תקרה להחזר הוצאות לינה בבתי-מלון ולא רמת בתי-המלון, והעניין נתון לשיקולם של השרים או לשכותיהם. אני אומר עוד פעם, בהיסטוריה, לא נוגע לעניין מסוים, כדי שלא איאחז באיזה דבר קונקרטי שקרה בחודשים האחרונים או אפילו בשנים האחרונות. אני חושב שיש פה איזה חלל שמחייב הסדרה.

חברי ואני חשבנו לנכון שהכנסת תעביר את זה במתכונת של חוק, ואחר כך הממשלה תוכל להוציא אותו לפועל והעניין הזה יוסדר מעתה ולעתיד. מה הוא אומר, החוק הזה? מה אומרת הצעת החוק הזאת? היא אומרת: שר האוצר, באישור הממשלה, יקבע כללים לפיקוח על הוצאות שרי הממשלה בעת שהותם במדינה זרה, כאשר מימון שהייתם כולו או חלקו הוא מתקציב המדינה. בכללים תיקבע בין השאר תקרת ההוצאות המותרת לכל יום שהייה במדינה זרה. הממשלה או ועדת שרים שתוסמך לשם כך על-ידי הממשלה רשאית להתיר חריגה מהכללים במקרים מיוחדים. אנחנו יודעים שלפעמים הנסיעות הן למקומות מסוימים, לפעמים יש שיקולים אחרים שמנחים, יוצאים ברגע האחרון, מעבירים מלון, שוהים במקומות מסוימים, יש כללי ביטחון, יש כללים של טקס וכו' וכו'. יכולים להיות כל מיני שיקולים שינחו פה חריג, הדבר מקובל, ולכן רשאית הממשלה להתיר את החריגה הזאת. אם אומנם הדבר הזה לא יינתן והשר יחרוג בלא אישור, אנחנו מציעים שהוא יחזיר לאוצר המדינה כל סכום העולה על תקרת ההוצאות המותרת שנקבעה. הצענו גם מסגרת זמנים,

והצענו ששר האוצר יגיש בתוך שלושה חודשים, ובתוך שישה חודשים ממועד קבלת החוק העניין הזה יבוא לסיומו. אתה מבקש להדגיש שהחוק הוא לא רטרואקטיבי. ברור שהוא לא רטרואקטיבי וברור שהוא מתייחס לעתיד, והוא יחול על ממשלות ישראל מעתה ועד עולם. הנושא הזה מוסדר, מסתבר, כשמדובר באישי ציבור, הוא מוסדר כשמדובר בעובדי ציבור, גם הבית הזה, וחשבנו שיהיה נכון גם לכלול בתוך המסגרת הכללית הזאת, מסגרת הגג הזאת, את שרי הממשלה, ולהביא סוף-סוף, במירכאות או שלא במירכאות, גאולה לעולם במחיר זול יחסית. אני פונה לממשלה, ואני יודע שהיא כבר קיימה את הדיון המוקדם בוועדת השרים לחקיקה ושקלה את שיקוליה, וכנראה לא יהיו הפתעות גדולות או-טו-טו בהצבעה שתגיע. ואני אומר שצריך פה בהחלט לתת מחשבה נוספת לעניין המסוים הזה, לשאול את עצמנו מה רע בזה. הלוא לא קבענו, לא כמה יוציאו שרים, לא על מה הם יוציאו וכן הלאה. אמרנו את כל זה רק להבטיח שבאמת יינתן לזה לוח זמנים מדויק. זה ייעשה במסגרת הציבורית המקובלת במדינת ישראל. אני לא חושב שיכולים להיות פרמטרים כל כך א-פוליטיים כמו אלה שאנחנו מציעים בהצעה שלנו. אני חוזר ורוצה לצטט פעם נוספת את הדוח של מבקר המדינה, כפי שהוא מסתיים.

"מן הפרט אל הכלל" לא דיברתי על הפרט, "נושא הוצאות הלינה של ראשי ממשלה ושל שרים בעת שהותם בחו"ל במסגרת תפקידם פרוץ לחלוטין, מצב המאשר,

הוצאות לא סבירות, בלתי מוגבלות ולא ראויות מקופת המדינה. נוכח תדירות נסיעותיהם של חברי הממשלה לחו"ל, סבור מבקר המדינה כי ראוי שהממשלה תעגן בהקדם כללים שיגדירו את ההוצאות המרביות ואת רמת בתי-המלון בעבור השרים והנלווים להם בעת שהותם בחו"ל." אני חושב שהדברים האלה מדברים בעד עצמם. תודה, אדוני.

כמובן, השר ישיב ואז תוכל להתייחס לתשובתו. בבקשה, השר מיכאל איתן, בשם הממשלה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבר הכנסת המציע נחמן שי, חבר הכנסת שי. הוא לא חייב להקשיב לתשובה. אין שום הוראה בתקנון שמחייבת חבר כנסת להקשיב. אבל, זה בסדר. אדוני השר,

אני מתנצל,

הקשבתי לדבריך, ויש דברים שאני מסכים אתך, יש דברים שאני חולק עליך, ויש לי גם תגובה שגובשה במשרד ראש הממשלה. אתחיל בנקודה שאתה ציינת כאן, ואמרת: אני נמנע מלדבר על מקרה פרטי כזה או אחר. אני לא בטוח שאתה צודק, ואני לא בטוח שגם אתה במאה אחוז משוכנע שאתה צודק בנקודה הזאת, משום שבדברי ההסבר אתה ציינת את אחת העילות המרכזיות שבגינן הוגשה הצעת החוק, ואני חושב שראוי שהדבר הזה ייאמר ויוזכר פעם ועוד פעם, ולא צריך להיות סלחן כזה. לא כל יום זה קורה, אבל כשקורה ששר נוסע ושוכרים עבורו סוויטה ב-4,000 דולר ללילה, אז לא צריך להגיד: לא נגיד את זה, זה לא נעים. צריך להגיד את זה, ולהגיד שהיתה מעידה, והדבר לא היה בסדר, ובהחלט צריך להזכיר את זה פעם ועוד פעם, על מנת שלא יקרו דברים כאלה עוד. במקרה שהיה, הבדיקה שנעשתה על-ידי מבקר המדינה, שאותה אתה ציינת, אמרה שמבקר המדינה הגיע למסקנה, הדברים היו חמורים מאוד, הוא ראה אותם בחומרה, אבל הוא הגיע למסקנה שמבחינה מעשית מה שצריך לעשות בעקבות התופעה החריגה הזאת זה להתקין את הדבר בכללים, לא בחקיקה. מבקר המדינה מדבר במפורש על כללים ולא על חקיקה. לכן אני חושב שההצעה שלכם היא הצעה שגם היא, אם אתה תסתכל על המבנה שלה, משאירה עדיין מרחב וגמישות לשר ולממשלה בנושאים שונים. לכן, מאופי הדברים, כאשר אתה מטפל בנורמות שאתה בעצמך אומר עליהן שיש בהן מידה מסוימת של גמישות, מטבע הדברים, האכסניה להן היא הסדרים בתוך הממשלה על בסיס החלטות ממשלה מחייבות וקביעת כללים. אני רוצה להזכיר לכולנו, וגם לך, המציע,

גם אתה לא מתייחס לנורמה הפלילית, כלומר אם שר, ולא רק שר, אלא גם עובד מדינה ונבחר, עובר עבירות שבהן הוא עושה באוצר המדינה כבתוך שלו, זה עבירות פליליות, שהחוק הפלילי יטפל בו. מדובר על מקום שיש בו טעויות בשיקול דעת, שאדם לא עבר על החוק אבל התנהג בצורה שלא אתה ולא אני היינו רוצים שכך ינהגו, ויש כאן בזבוז כספי ציבור. יש בזבוז כספי ציבור שאינו עולה כדי עבירה פלילית, ואנחנו צריכים להסדיר מצב שבו הנורמה תקבע שיימנע בזבוז כספי הציבור. לכן המקום הנכון לתקן את הדבר וליצור את הגמישות שאתה עצמך מציע הוא בהחלטות ממשלה מחייבות, ואם תהיינה הפרות של החלטות הממשלה, זה יעלה כמובן לעניין הוויכוח הציבורי וסנקציות שהממשלה יכולה לתת וסנקציות שהציבור יקבע, ואם זה יגיע לכדי עבירות פליליות, יש בקודקס העבירות הפליליות מספיק צעדים לנקוט נגד מי שעובר עבירות פליליות. הפרת אמונים. זה קלאסי. מרמה, הפרת אמונים, יש מספיק עבירות. אני רוצה, לצורך הפרוטוקול, להקריא את התשובה שאני קיבלתי, משום שאני חושב שהיא יכולה לספק, בתנאי שיעמדו בה: לצורך גיבושה של החלטת ממשלה כאמור, השר הרצוג. השר הרצוג, אתם מפריעים לכבוד השר איתן. פנה משרד ראש הממשלה לחשב הכללי בבקשה לסייע בהכנת הצעה להסדרת נושא הנסיעות לחו"ל של שרים וסגני שרים, ובכלל זה הטיסה, תנאי הלינה בחו"ל וכו'. עבודת החשב הכללי מתקיימת בימים אלו, ובסופה עתידה לעבור המלצה למשרד ראש הממשלה על מנת שהאחרון יכין הצעת החלטה לממשלה שתחייב כמובן את שריה. בסעיף נוסף בהודעה נאמר במפורש: החלטת ממשלה כאמור תקיים את, מה שבעיני נראה חשוב מאוד, את עקרונות השקיפות והבהירות המתחייבים מאחריותה של הממשלה כלפי הציבור וכלפי הסוגיה העומדת על הפרק. אני רוצה לומר במפורש, שלא מדובר כאן במלים בלבד. למיטב ידיעתי מדובר בעשייה, בתגובה נאותה על תקלה שאירעה, והדרך הנאותה, כפי שאמרתי, היא יצירת החלטות ממשלה, שקיפות, ביקורת ציבורית, כי אנחנו נמצאים במאטריה שאינה מאטריה של עבירות פליליות.

חבר הכנסת נחמן שי, אדוני מבקש להשיב? אתה לא מבקש הצבעה אישית בעניין זה? הסיעה לא מבקשת הצבעה אישית?

אתה מבקש הצבעה אישית? לא.

יושבת-ראש האופוזיציה, להצביע עכשיו. להצביע. זה בסדר גמור. שרים לא יכולים להצביע. רבותי,

אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק הממשלה (תיקון, פיקוח על הוצאות שרי הממשלה בנסיעות לחוץ-לארץ), התש"ע 2010. נא להצביע. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

להסיר מסדר-היום את הצעת החוק הממשלה (תיקון, פיקוח על הוצאות שרי הממשלה בנסיעות לחוץ-לארץ), התש"ע 2010, נתקבלה. זה ניגוד אינטרסים. אסור להם, השרים המחוקקים, השר נאמן לא יצביע.

אני קובע שהצעת החוק לא עברה. אנחנו רשמנו לפנינו את דבריו החשובים של השר מיכאל איתן, שהם גם מענה לדוח מבקר המדינה. אני מזמין את חבר הכנסת מגלי והבה, שיעלה ויבוא ויציע את הצעת חוק בתי-הדין הדתיים הדרוזיים (תיקון, ועדת המינויים). אדוני היושב-ראש, ראש הממשלה והשרים, חברי חברי הכנסת, הצעת חוק בתי-הדין הדתיים הדרוזיים (ועדת המינויים) היא הצעת חוק שהיתה טובה כאשר בקדנציות שונות של הכנסת היה חבר כנסת דרוזי אחד, וזה תאם את המציאות שמחייבת שני נציגים של הכנסת להיות בוועדת המינויים. כאשר הנושא

והכנסת צריכה להחליט מי הנציגים שייבחרו להיות בוועדת המינויים, הצעת החוק הקודמת ענתה על הדרישה. הצעת החוק שאני מביא היום היא לתקן את המצב, והכוונה היא מהכנסת הבאה, כשיש יותר מחבר כנסת דרוזי אחד צריכים שני חברי כנסת להיות בוועדת המינויים לקאדים. אני התפלאתי למה ועדת השרים דחתה את ההצעה הזאת. ההצעה הזאת היא לא פוליטית. ההצעה הזאת באה לעשות צדק עם הבית הזה, שאנחנו כולנו מכהנים בו, כי הכנסת היא הגוף המוסמך היחיד לשלוח את נציגיו להיות בוועדת מינויים.

כשהנושא היה פוליטי, איך הקואליציה שינתה חוק כדי להוריד, אדוני היושב-ראש, מוועדת המינויים שני שרים. אמרו: אנחנו נתקן את החוק,

סגן שר, שהוא בעצם חבר כנסת, והחוק תוקן.

אבל כשמדברים על צדק בבית הזה, ועדת השרים היתה צריכה לאשר.

ניהלתי את הישיבה, והיו חברי כנסת מהקואליציה,

כבר העברנו 25 חוקים בכנסת הנוכחית, כי הם בקואליציה, וכל הצעת חוק שבאה מהאופוזיציה, גם כשהיא חשובה, גם כשהיא עושה צדק, גם כשהיא מייצגת את הבית הזה, ישר הקואליציה הדורסנית והגדולה מפילה אותה. יש כמה חוקים שחברי הקואליציה העבירו פה, ואנחנו נתבקש לבטל אותם בחוק ההסדרים, תאמין לי. אני שמח על הבשורה הזאת. אני רק רוצה להגיד לך: צדק צריך גם להיראות. לא יכול להיות שוועדת השרים, שדנה בדיון חשוב, ורואה הצעת חוק קונסטרוקטיבית, שמטרתה לעשות צדק, מדוע בוועדת מינויים אחרת, לבתי-דין אחרים, העניין עובד כמו שצריך? והיה גם באותה הצעת חוק, לא יהיו שני חברי כנסת, ייבחרו נציגי ציבור בהתאם לחוק. מה רע בתיקון הזה? איזה פוליטיזציה יש בחוק הזה? אם אנחנו אומרים, אני אומר מראש, כבר נבחרו לקדנציה הזאת נציגים לוועדת המינויים. אני מדבר על הקדנציה הבאה. אלא אם כן יש כוונות שהן לא מוסברות על-ידי ועדת השרים לחקיקה, יש להם כוונות פוליטיות. אני נימקתי את

ואני פונה אל חברי, גם בקואליציה, שבדברים האלה, שאין בהם פגיעה בקואליציה, לא תקציבית ולא בניגוד לנהלים, שיואילו בבקשה וייתנו לנו את הצדק הזה. אני מקווה שתשובתו של שר המשפטים על הצעת החוק הזאת תהיה בהתאם לרוח הדברים, שיעשו סדר. חברי כנסת נבחרו, ויש ציבור מאחוריהם, לא משנה באיזו מפלגה. היום יש לנו ארבעה חברי כנסת, בפעם הבאה יהיה גם כן, אני מניח, אותו מספר, אם לא יותר, אז למה לקפח את חברי הכנסת? ולא משנה אם הם מהליכוד או מהעבודה או מקדימה או מכל מפלגה אחרת. לכן אני מבקש מחברי חברי הכנסת לתת יד ולהצביע בעד הצעת החוק שעושה צדק עם כל מפלגות הבית ועושה צדק עם הדמוקרטיה. תודה, אדוני היושב-ראש.

השר יעקב נאמן, שר המשפטים,

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, סעיף 11 לחוק בתי-הדין הדתיים הדרוזיים, התשכ"ג 1962, קובע היום כי חברי ועדת המינויים הם בין היתר חבר כנסת דרוזי שייבחר על-ידי הכנסת בבחירה חשאית, וכן חבר כנסת דרוזי נוסף, או דרוזי שאינו חבר כנסת, שייבחר על-ידי הכנסת בבחירה חשאית, כך שלגבי החבר השני עומדת לכנסת האפשרות לבחור בחבר כנסת או באדם מחברי העדה הדרוזית שאינו חבר כנסת. הצעת החוק מבקשת לשנות את הרכבה של ועדת המינויים של בתי-הדין הדרוזיים באופן שאם ישנם כמה חברי כנסת דרוזים, הבחירה לוועדת המינויים תיעשה ביניהם בלבד, ורק אם אין די חברי כנסת ממוצא דרוזי יהיה אפשר לבחור בדרוזי שאינו חבר כנסת. כאמור, יש לכנסת אפשרות לבחור חבר כנסת דרוזי נוסף שיכהן בוועדת המינויים. לפיכך לא נראה שקיים צורך של ממש בשינוי החוק ובכבילת שיקול דעתה של הכנסת אשר לבחירת הנציג השני בוועדת המינויים. נוכח האמור מתנגדת הממשלה להצעת החוק. תודה רבה. חבר הכנסת מגלי, אתה רוצה להשיב? להצבעה. הואיל והשר לא מצביע, אנחנו יושבים ומצביעים, אין שום סיבה לעכב. רבותי חברי הכנסת, הצעת חוק בתי-הדין הדתיים הדרוזיים (תיקון, ועדת המינויים), של חבר הכנסת מגלי והבה, נא להצביע. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת חוק בתי-הדין הדתיים הדרוזיים (תיקון, ועדת המינויים), התש"ע 2010, לדיון מוקדם בוועדה נתקבלה. 17 בעד, 31 נגד, אין נמנעים. אני קובע שהצעת החוק לא עברה. רבותי, אנחנו ממשיכים.

(גיור על-ידי רב עיר ומועצה מקומית), של חבר הכנסת יוחנן פלסנר,

אדוני מבקש שנשמע את המציעים. יש הצעה דומה של חבר הכנסת יואל חסון. אלה שני חוקים נפרדים. הגשנו בתקופות נפרדות. עכשיו איחדו את זה. תודה

מעוניינים להתגייר, להצטרף לעם ישראל. ומה אנחנו אומרים להם במצב החוקי הקיים? אנחנו אומרים להם: לא, אתם לא יכולים להצטרף. יש מונופול על הצירוף לעם ישראל, יש מונופול היום בידי קבוצה לא ציונית. אתם רוצים להצטרף לציונות, אתם רוצים לחזק את המדינה, אבל יש מונופול של קבוצה לא ציונית שלא רוצה לתת לכם להצטרף,

במצב האנומלי שהגענו אליו, אותה קבוצה יושבת על השיבר ומחליטה מי יהיה חלק מעם ישראל, מי יקשור את גורלו במובן העמוק והמלא, ומי לא. יש מכון ללימודי יהדות וגיור שניסה לטפל בתופעה הזאת. מתחילת פעילותו של המכון למדו בו 32,000 תלמידים, מתוכם כ-7,200 התגיירו, כלומר על כל אחד שהתגייר שלושה לא התגיירו, ולא כי הם לא רצו, הם נכנסו למכון על מנת להתגייר. אז מה יש לנו כאן? יש לנו כאן בעיה קשה מעבר לפוליטיקה: אזרחים רבים, שלא לדבר על אחרים שבאים, בני-זוג שקושרים את גורלם בגורלה של המדינה הזאת, שרוצים להתגייר ואנחנו לא מאפשרים להם. הצעת החוק הזאת לא באה לשנות את ההלכה ולא באה לשנות את הדינים, אלא היא באה להקל על התהליך, ובעצם, למעשה, לחזור לסידור שכבר היה קיים. בסך הכול, הצעה מינימליסטית שבאה לאפשר לרבני ערים לגייר. זו הצעה שעד שמועצת הרבנות לא שללה את הסמכות הזאת מהם, הסמכות כבר היתה נתונה בידיהם.

הכול הגיוני, כל מי ששייך כאן למפלגה ציונית, אני מניח, מבין את ההיגיון, את הצורך שלנו לפתוח את השורות, לאפשר להצטרף לעם ישראל. אז למה זה לא קורה? דרך אגב, גם חברינו בש"ס, שקיימו איזה דיאלוג שמענו בזמן האחרון, עם דודו רותם, יושב-ראש ועדת החוקה, הסכימו לעקרונות של החוק ואפילו לחוק מרחיב יותר, שמאפשר לא רק לרבני ערים אלא גם למי שהיו רבני ערים ומאפשר הקמה, שם לא חשוב הרבנים, שם חשוב שהם לא-יהודים, לכן זה מאוד צמצם. לא, אתה מדבר על ברית הזוגיות ועל ההסכמה לגבי מנועי חיתון שאינם יהודים. אני מדבר על הסכמה שטרם הגיעה לכאן, שדודו רותם, שלא נמצא כאן, אולי זה לא מקרי שהוא לא נמצא כאן,

ממה? ממה הוא חושש, מה קרה? לא נמצא כאן ואומר, אני אפילו מנסה לעבוד על חוק נרחב יותר,

פוחד.

הוא פוחד עכשיו לתמוך בחוק הזה, ממה הוא פוחד? מה קרה? חבר הכנסת מילר, אדוני יושב-ראש סיעת ישראל ביתנו, קראתם את קריאת הביניים, זה בסדר, היא נשמעה.

אבל החוק הזה גם מגלם בתוכו עוד דבר, אפשר ללמוד את קיצור תולדות הפחד מהעיסוק בחוק הזה. קודם יש לנו החברים מש"ס שמדווחים לנו שהרב עמאר כבר הגיע להסכמות והסכים והבין את ההיגיון והוא פרגמטי וכן הלאה, והחברים בש"ס תומכים.

החברים בש"ס קיבלו רגליים קרות, פתאום באו הרבנים הליטאים, והם כנראה פוחדים מהאשכנזים, פוחדים מהם כשיש אפליה בבתי-הספר, במערכת החינוך החרדית, פוחדים להתמודד עם הסוגיה הזאת, ופוחדים גם כשצריך לבוא ולהתפשר ולייצר סידור שמאפשר לחברים להצטרף לעם ישראל, פוחדים מקבוצה קטנה שלא מגדירה את עצמה ציונית, שלא רוצה אפילו שנציגיה יהיו חברים בממשלת ישראל כי הם לא רוצים, הם לא רואים את עצמם חלק מהקבוצה הציונית הזאת. אבל אתם מעזים לקבוע מי יהיה חבר או מי יהיה חלק מעם ישראל ומי לא יהיה. ש"ס פוחדים מכם, אוקיי, את זה אני מבין כי אתם עדיין לא מרגישים שיש להם הסמכות לקבל החלטות בנושאים הלכתיים או החלטות עם משמעויות הלכתיות. ש"ס פוחדת מאגודת ישראל ומיהדות התורה. אבל מה יש כאן עוד בנושא הפחד? ראש הממשלה נתניהו פוחד מש"ס.

אנחנו לא פוחדים מאף אחד. אנחנו נהנים לשרת את עם ישראל. אנחנו לא פוחדים מאף אחד. ממי אתם פחדתם? אנחנו היינו באופוזיציה, יכולתם להעביר את זה.

ש"ס פוחדת מאגודת ישראל. נתניהו,

רועד מפחד מש"ס, רק מדברים וכמו בכל אחד מהנושאים שמגיעים לכאן, אנחנו בפרשת רעידות עכשיו, לא בפרשת גיור.

נתניהו משקשק, נתניהו פוחד,

מדברים עכשיו על פחד, לא מדברים על גיור. אנחנו היינו באופוזיציה,

גם בנושאים שעומדים בלבן של השאלות שקשורות בציונות, במדינת ישראל, ביכולת לצרף חברים לעם ישראל, נתניהו את כל הדברים האלה מוציא מתוך אחריותו, מוותר על האחריות שלו רק כי הוא משקשק, כי הוא חושב רק על מחר, רק על היום, רק איך אני שורד עוד דקה ולא איך אני משרת את עם ישראל. אז הבנו שש"ס פוחדת, בסדר, הרב גפני, אתה פועל, אתה ישר, לא מעניינת אותך הציונות, לא מעניינים אותך האינטרסים של מדינת ישראל, אני לא מדבר עליך, אתה מבחינתך, הגיוני, אבל ש"ס פוחדת, נתניהו פוחד.

מה אתכם בישראל ביתנו,

הצעה מינימליסטית, הצעה דרך אגב שלכם. ממי אתם פוחדים, מהחברים בש"ס? יש לי סוד להגיד לכם. הם זוכרים את התקופה באופוזיציה, היה להם כל כך רע שם, הם לא יחזרו לשם כל כך מהר, אתם יכולים לעמוד על שלכם, אתם יכולים לייצג פעם אחת את האינטרסים של הבוחרים שלכם, אתם יכולים לייצג פעם אחת את האינטרסים של עם ישראל, לא יקרה שום דבר. לא יקרה שום דבר, בוא נראה אתכם, זו הצעה שלכם. כבוד השרה, קודם כול, שר לא קורא קריאות ביניים,

לא בעמידה. ומה עם מפלגת העבודה? באמת, אין לי כבר שום ציפיות ממפלגת העבודה, אבל בנושא כזה, אפילו ישראל ביתנו מדי פעם משמיעה קול, משמיעה איזה ציוץ, לא משנה שברגע שזה מגיע למליאה אז ישראל ביתנו מתקפלת וחושבים על כל המשא-ומתן המצוין שניהלתם ועל כל הכיסאות, וחושבים שאולי נתניהו, דווקא כלפיכם יהיה חזק ואמיץ ויפטר את השרים שלכם, אז אתם מתקפלים,

אבל, מפלגת העבודה, איך תסבירו את זה, למי תסבירו, גם אתם נכנעתם לנתניהו שנכנע לש"ס שנכנעה לאגודת ישראל.

בואו פעם אחת נסתכל על האינטרס של הציבור, נסתכל על הנתונים כאן. 36,000 ילדים שרצו להתגייס, כמעט 40,000 ילדים שרצו להתגייס, רק 7,000 התגיירו. 32,000 ילדים שמחר יתגייסו לצבא, אמרנו להם: לא, אתם לא יכולים להצטרף לעם ישראל.

כי קבוצה קיצונית, לא ציונית, החליטה שאתם לא תצטרפו. אז בואו פעם אחת נעשה מעשה, נקבל החלטות, לא נספר על מחר ומחרתיים. הנה, יש הצעה טרומית. ואני הצעתי גם לדודו רותם, אני מוכן להציע, יושב-ראש הקואליציה, אם אתם באמת מתכוונים להעביר משהו, אני אחכה,

אם צריך חודש, אם צריך חודשיים, נעביר את זה בטרומית, נצמיד אחר כך את ההצעות ונעביר הצעה הגיונית,

ההצעה שאתם מדברים עליה היא מרחיבה יותר. בואו פעם אחת תצביעו כמו שאתם מדברים לפני הבחירות, תצביעו כמו שאתם מדברים כשאתם מתראיינים וכמו שאתם יודעים לייצג בצורה כל כך רהוטה את האינטרסים האלה. פעם אחת. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. להצעה זו צמודה הצעת חוק דומה שהוגשה בנפרד אבל היא מובאת כאן כהצעה צמודה. חבר הכנסת יואל חסון. שלוש דקות יש לאדוני.

קדימה היתה בשלטון עם ש"ס, אם זה הדבר העיקרי שלא הבנת,

אנחנו היינו באופוזיציה.

האם זה הדבר היחידי שלא הבנת או שיש לך עוד שאלות? תעביר לי אותן בכתב, אני אפיץ אותן.

רבותי.

רוצה הפסקה בשביל שהוא יוכל לנאום? מה קרה? האם בוועדת הכלכלה תרשה לי ככה לצעוק? ודאי שלא, אז פה לא תפריע. חבר הכנסת חסון, בבקשה. מה ששואל אופיר אקוניס, האם אין גבול לצביעות? בדיוק כך. רבותי, להפסיק. חבר הכנסת אקוניס. חבר הכנסת אקוניס, אתה אומר לי כן, כן, וממשיך.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, תגידו לי אתם, מה אתם חושבים, שלנו לא חשובה היהדות? מה אתם חושבים, שלנו לא חשוב לשמור על האופי היהודי של מדינת ישראל? מה אתם חושבים, שההלכה היא לא דבר שגם לרגלינו, לא גדלנו בבתים האלה? מה אתם חושבים, שהמונופול הזה הוא בידיכם? אני אומר לכם, כל מי שלא מאפשר ולא יוצר מסלול אפשרי להתגייר בו במדינת ישראל, מביא למצב שהוא מביא כאן דור אחרי דור לסיטואציה שתוליד כאן עוד ועוד ילדים לא יהודים. מה לא ברור פה?

לא ברור שהאינטרס הבסיסי ביותר כדי לשמור על המדינה הזאת יהודית, זה לגייר את האנשים האלו ולאפשר שזה גם יהיה גיור אפשרי בפועל. אני רוצה לומר לכם משהו. לפני עשר שנים בערך בן-דוד שלי התחתן עם גויה, והיא החליטה שהיא רוצה להתגייר. היא עשתה את הגיור כהלכתו. תאמינו לי, רבנית גדולה יצאה מהגיור הזה, באמת אני אומר. היא אפילו לא נוסעת ביום העצמאות. אני אומר לך, לא נוסעת בשבת. לא נוסעת בשבת.

כשמדובר במקרים יוצאי דופן, או כאשר לא מדובר בהיקף אדיר של אנשים, אפשר, גיור כהלכתו-הלכתו, על כל הדקויות, שלוקח שלוש שנים. אבל יש לך פה מאסה של אנשים, יש לך פה מאסה של אנשים שיש להם קשר, חלקם משרתים בצבא, אבותיהם יהודים,

אני לא נכנס על-פי ההלכה, אבל באו ממשפחות שיש בהן יהדות. אם לא נגייר אותם היום, כמה זמן אתם חושבים תישאר ההוויה הזאת שלא מתחתנים עם מי שלא במאה אחוז יהודי? אז יתחתנו. אז יהודים יתחתנו עם לא-יהודים וייווצרו פה דורי דורות של אזרחים שלא יהיו יהודים. הרי הבנו כבר לפני כמה שנים, כשהתחילו כל הפעולות לגיור דרך הצבא, הבנו אז שצריך לעשות את זה. לא קיימתם, חבר הכנסת יואל חסון, הצבעתם נגד. הוא מסיים בעוד 20 שניות, אין לו עשר דקות. חברת הכנסת מיכאלי, אין לו עשר דקות. בבקשה. אני מבקש לומר לכם, הבנו את זה, ולכן הלכנו למסלול הצבא, וגם שם הוערמו מספיק מכשולים. אני אומר לכם, לכנסת הזאת, למי שחובש כיפה ולמי שלא חובש כיפה, לכנסת הזאת יש האפשרות והאחריות לאפשר את הגיור, ושהגיור יהיה אפשרי בפועל. ורב עיר יכול לעשות את זה. רבני עיר לא באים משום מקום. אפשר ליצור את המנגנון הזה. ואני אומר לכם, המנגנון הזה יבטיח ויעצור את המשך ההולדה הזאת של אנשים שאינם יהודים, ואת זה צריך לעצור. ועכשיו משפט אחרון, ברשות היושב-ראש. הבטחות צריך לקיים. הבטחות צריך לקיים. בכנסת הזאת, ללא משמעת קואליציונית, יש רוב מקיר אל קיר להעביר את הצעות החוק האלה, שיאפשרו את פעולות הגיור האלה, קדימה, וזה הדבר הנכון שצריך לעשות. אני אומר לך, קל מאוד להגיד, קדימה וקדימה וקדימה וקדימה.

אז אני אומר לך עכשיו: אתה בממשלה. אתה בממשלה. לך יש כוח, לך יש האפשרות. אתה יכול לבוא לראש הממשלה, ולהגיד לו: לא תהיה לך קואליציה אם אתה לא מעביר את החוק הזה.

אתה יכול לעשות את זה, הכוח בידיך. תעשה את זה, תשפיע, תקיים את הבטחותיך לבוחרים. תקיים אותן. תודה רבה לחבר הכנסת יואל חסון. ישיב על שתי ההצעות השר גלעד ארדן. אדוני היושב-ראש, למה שרת הקליטה לא משיבה? אני לא יודע, אני לא בשעת שאלות עכשיו, חבר הכנסת מולה. אני לא בשעת שאלות, למה ולמה, כי הממשלה החליטה שהשר ארדן משיב. למה לא שרת הקליטה? מדובר, אדוני יעביר לי שאלה. אם אני אחשוב שאני מחויב על-פי התקנון לענות לו, אני אענה לו. מוכנים להעביר את משרד הדתות למשרד לאיכות הסביבה. חבר הכנסת מולה לא יודע שמייסד מפלגתו שם את נושא הגיור במשרד ראש הממשלה?

אתה שכחת את זה, חבר הכנסת מולה? חבר הכנסת גפני, בבקשה. הייתי אתמול בוועדת הכספים, סדר מופתי. אין אחד שקורא קריאת ביניים, כי אתה מנהל את הישיבה.

השאלה, לא, אני לא מפריע, אני רק שואל, אל תשאל שאלות. אתה לא שואל שאלות. עכשיו השר עונה תשובות. בוועדת הכספים אי-אפשר לקרוא קריאות ביניים, הוא כל הזמן מדבר. תודה, חבר הכנסת. אפילו לך הוא לא נותן להפריע. מי יכול לדבר שם? אתה צודק. זה מראה על מנהיגות.

אדוני היושב-ראש, לפני שאענה עניינית על ההצעות, יש לי רק שתי הערות,

שוב, לגבי הכבוד והנימוס, ואחת לגבי פוליטיקה. קודם כול לגבי פוליטיקה. מן המפורסמות שאופוזיציה, וזה בסדר גמור, חלק מתפקידה זה לנסות לקדם חוקים שיפוררו את רכיבי הקואליציה וינסו לעמת אותם אחד עם השני, ויפה פועלים חברי הכנסת של קדימה. אבל אני הייתי ממליץ לחברי הכנסת של קדימה לפחות להמתין,

כמו שחבר הכנסת גפני אמר, קצת להמתין, זמן צינון, שהציבור לפחות יספיק לשכוח את התקופה שאתם הייתם בשלטון, כי כאשר הייתם בשלטון וישבתם עם תנועת ש"ס בקואליציה, ולפני כן, גם הליכוד בעבר ישב עם תנועת ש"ס, כאשר רבים מחובשי הספסלים שלכם כיהנו אז כשרים בממשלה, אומנם אז בשם הליכוד, הם לא הביאו את הנושא הזה להכרעות.

ברמה הפוליטית זה קצת נשמע מוזר ולא ברור לציבור איך בעיית הגיור נולדה רק בזמן הממשלה הזאת. האם היא לא היתה קיימת קודם לכן, בממשלות שאתם הובלתם? זה ברמה הפוליטית. ברמה הנימוסית וזה שוב, אדוני היושב-ראש, זה סמכותך, לחברי קדימה, קח אחריות. אני לא יודע אם זה תחת הצעות של יועצים חיצוניים, או שזה סתם חוסר תרבות, יש נטייה גם לקרוא לראש הממשלה בשמו הפרטי, וגם כל שבוע להדביק לו כינויים מבזים כלשהם, לא משנה אם זה "פקק", "משקשק"; אני יכול להיזכר בהרבה מאוד ביטויים לא ראויים. אני חושב שראש הממשלה, אם מסכימים עם עמדותיו ואם לא, מייצג את כל עם ישראל ואת כל חברי הכנסת, והייתי מציע לנסות להקפיד יותר בכבודו, אבל כנראה אין באופוזיציה גם מי שיוביל בעניין הזה ויחנך את חברי הכנסת, שיעור בחינוך, להתנהגות תרבותית יותר.

אנחנו נמשיך לנהוג בכם בכבוד גם אם אתם טועים בדרך, חבר הכנסת מולה. אדוני היושב-ראש, הוא לא יכול לחנך אותנו.

עם זה, גם בהכירי את ראש הממשלה, שהוא דמוקרט, יש פעמים שכאשר אנחנו צריכים בחופש הביטוי להבליג, אנחנו נעדיף את חופש הביטוי, אם הדבר כמובן לא יורד לשורש של דבר שהוא מעבר לנימוסים, אלא הופך להסתה. הציבור הרי בסופו של דבר ישפוט. אני חושב שהציבור אוהב את המלה ביבי אפילו יותר מאשר את שמו של בנימין נתניהו ראש הממשלה. אני,

חשבתי שאנחנו לא צריכים, אבל יכול להיות, בן-גוריון אמר שלא משנה מה העם אוהב או רוצה, אנחנו צריכים לנהוג לפי סטנדרטים,

שאנחנו חושבים שהם ראויים, ולכן זה לא רלוונטי מה העם אוהב או לא אוהב בעניין הזה. אני ביקרתי את ראש הממשלה אולמרט לא בשפה כזאת אבל בצורה חריפה ביותר, אתה יודע, בהשאלה מהגמרא, מהכיסא הזה. חריפה ביותר. אדוני היושב-ראש, רב שמחל על כבודו, אין כבודו מחול.

דומני שגם נשיא, אם נתרגם את זה לזמננו, מלך. אז אם נתרגם את זה לזמננו, כשאין מלך בישראל, מה קרה,

כבודו של ראש הממשלה הוא כבודה של המדינה. עכשיו אתה תקבע גם לשר ארדן על מה הוא ידבר ועל מה לא?

אתם דיברתם על הפחדה ועל מפחדים, והוא רוצה לבוא ולדבר אתכם,

משקשקים.

אז הוא בא ורוצה לומר את דברו, ואני פה יושב, וגם אם יש לי חברים מעולים שיושבים פה, אני יודע, אם אתה, אז אין בעיה, נישאר ב"מפחד".

שקשוקה, חבר הכנסת פלסנר, האם אדוני מוותר על זכותו להשיב לממשלה על התנגדותה?

אז יגיע זמנך עוד רגע, מה קרה. הממשלה עושה דיון בשקשוקה, בסדר, חבר הכנסת מולה.

ובאופן ענייני: בהתאם להחלטת הממשלה, גיור בישראל שיש בו כדי להצמיח זכויות לפי חוק השבות הוא גיור שנעשה בחסות ממלכתית במסגרת בתי-הדין המיוחדים לגיור. אי לכך קיימת חשיבות מכרעת לגבי זהות הגורם המגייר ולפי אילו כללים הוא פועל. המצב כיום הוא כי בתי-הדין המיוחדים לגיור הם המוסמכים לגייר במדינת ישראל, על מנת שהגיור יוכר לצורך מתן נפקות לפי כל דין. בתי-הדין המיוחדים לגיור פועלים על-פי כללי הדיון בבקשות לגיור, התשס"ו 2006. כללים אלו נכתבו על-ידי הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, ואושרו על-ידי היועץ המשפטי לממשלה, והם מהווים מסגרת אחידה המשלבת בין הצד ההלכתי של הגיור ובין הנפקות האזרחית של הליך הגיור. על-פי הטענות של המציעים קיים היום עומס רב על בתי-הדין המיוחדים לגיור, ולכן הם מציעים כי הסמכות לגייר תבוזר לרבני העיר באופן גורף. הממשלה סברה שאין לקדם הצעת חוק זו כפי שהיא מנוסחת, בין היתר משום שהפתרון המוצע עלול לגרום למצבים של פיצול סטטוס וחוסר אחידות ואחדות.

לא כל רבני הערים הם בעלי הרקע וההכשרה הנדרשת בתחום הגיור, אף שהם מחזיקים בהסמכה לרבנות, כאשר הצעות החוק מבקשות בעצם להסמיך את כל רבני הערים באופן גורף, ללא כל בדיקה נוספת או פיקוח כלשהו של הגורם המוסמך. הצעת החוק גם קובעת כי רב העיר יהיה הסמכות האחרונה בכל הקשור למתן אישור לצורך פקודת העדה הדתית (המרה), כאשר כיום לגיור המבוצע במערך הגיור הממלכתי נדרש אישורו של הרב הראשי ותעודת ההמרה המונפקת על-פי הפקודה נעשית על-ידי מי שהוסמך לכך על-ידי ראש הממשלה, הוא השר האמון על ביצוע הפקודה בכל הקשור להמרת דת ליהדות. גם כאן, לדעת הממשלה, הצעות החוק עלולות להביא לחוסר אחידות ואחדות. ואחרון, אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, ראוי לציין כי בימים אלה ממש מתגבשת הצעת חוק ממשלתית בנושא הגיור שתוסכם, בעזרת השם, על כל סיעות הקואליציה. אנחנו מאמינים שנושאים שהם כל כך רגישים וחשובים, וחברי חבר הכנסת חסון, אין שום משמעות לאיפה גדל כל אחד מאתנו. אתה גדלת בליכוד וגם ניסית לחסל אותו. אז זה לא אומר שמי שגדל ברקע מסוים בהכרח יודע להקפיד ולשמור על הרקע או על הרגישויות של אותה מסורת, אבל אנחנו כן חושבים שצריך לנהוג בחרדת קודש, תרתי משמע, כשעוסקים בנושאים כל כך רגישים ושנויים במחלוקת, ולכן צריך לנסות לגבש הסכמות. דרך אגב, כפי שמנהיגי המפלגה שלך פעלו בעבר. אנחנו מאמינים שבזכות הפעילות המשותפת, גם של ש"ס וגם של ישראל ביתנו ושל יתר מרכיבי הקואליציה, הממשלה תביא בזמן הקרוב הצעת חוק ממשלתית שתביא פתרון מאוזן, שמביא גם לתוצאה מאחדת ולא מפלגת. לכן, הממשלה מתנגדת להצעות החוק.

תודה רבה. חבר הכנסת פלסנר, חמש דקות. גם לחבר הכנסת חסון יש רשות דיבור, אבל היא מוגבלת לשלוש דקות. מה אני יכול לעשות? בדקנו בתקנון וכך נאמר. בשבילי זה חידוש אבל גם כאשר התקנון קובע, גם לו מותר. תראה, הוא יכול לדבר דקה כדי להסביר את החוק ושלוש דקות כדי להשיב לממשלה.

ככה כתוב. חברת הכנסת זוארץ, גברתי רוצה לעזור לי לנהל? אני אשמח. חבר הכנסת חסון ביקש. אני סברתי שלא. נקבע בצורה ברורה על-ידי סגנית מזכיר הכנסת שבתקנון כתוב שמותר לו דקה להציג את החוק ושלוש דקות להתנגד להתנגדות הממשלה.

לא, אבל יש לו הרבה זמן, חבר הכנסת, תודה. גם תהיות, בישיבה. בבקשה, אדוני. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. בואו נסיים כבר. עכשיו אני מבקש לא להפריע מכל צד כדי שנוכל לסיים.

אדוני היושב-ראש, מכיוון שאני רואה שהרב גפני כל כך פעיל, אולי אשתמש בהגדרה שלו, כפי שהיא לקוחה מ"דברי הכנסת", לגבי מיהו רב עיר, איך מגדיר הרב גפני את רב העיר: "הרב המקומי הוא הסמכות גם על-פי החוק וגם על-פי ההלכה. יש רב, צריך לדבר אתו ולשמוע בקולו. כך בכל דבר ועניין". זה ציטוט מדבריו של הרב גפני לגבי אותם רבני ערים שעכשיו אתם הופכים אותם לאויבים, אתם הופכים אותם לאנשים שאין להם סמכות. הרב גפני, השאלה היא פשוטה,

להבין אותי. אין לי ויכוח אתך, כי השאלה היא פשוטה. אני מניח שהרוב הגדול בכנסת הזאת מורכב מאנשים שרוצים ומעוניינים לקלוט עלייה. גם ראש הממשלה שיושב ומפנה את הגב, אני מניח שהוא מעוניין לקלוט עלייה. גם ראש הממשלה שעכשיו מפנה לי את הגב מעוניין לייצר יותר נגישות כדי לאפשר לעשרות אלפי בני-נוער שלומדים במערכות הממלכתיות להתגייר. הפתרון שמאפשר לרבני ערים לגייר אומר שתהיה יותר נגישות לכל מערך הגיור, כי זה יקרה בכל עיר, בכל רשות, בכל מקום. גם ראש הממשלה, שבינתיים מתנגד, אבל אולי אם יקשיב ישנה את דעתו, אולי יהיה מעוניין להחזיר בנושא הזה עטרה ליושנה. ומה אני אומר? באיזה מובן להחזיר עטרה ליושנה? בכל קהילות ישראל בעבר, הרב המקומי היתה לו הסמכות לגייר. רק כאן אתם פוחדים. אתם רוצים להשאיר את הכוח הפוליטי במרכז ולשלוט, ולראות שחס וחלילה לא יהיה מישהו שאולי יביא בחשבון גם את האינטרסים של מדינת ישראל, את האינטרסים של הציונות, את האינטרס לאפשר לאלפים של ילדים ולמאות אלפים של מבוגרים להתגייר, להצטרף לעם ישראל, לבנות-זוג לא יהודיות או לבני-זוג לא יהודים שבאים למדינת ישראל להתגייר. זו התכלית של ההצעה הזאת. היא לא מנוגדת להלכה, היא כן מנוגדת לדבר אחד: לכוח הפוליטי שהיום מרוכז בממסד רבני שלא מעוניין לוותר עליו, ואני מבין שזה האינטרס שלכם. אתה מייצג אותם ולכן אין לי ויכוח אתך. יש לי ויכוח עם החברים מש"ס שפוחדים ממך וצריכים אישור ואת הלגיטימציה ממך. יש לי ויכוח עם ראש הממשלה שפוחד מהחברים מש"ס ולא יכול להגיד להם את האמת. אתה מדבר על ערכים, אתה מדבר על ציונות, אתה מדבר על להחזיר שיח ציוני לבתי-הספר, אז למה לא לאפשר לעשרות אלפי תלמידים בבתי-הספר להצטרף לעם היהודי? הם רוצים. הם הלכו למכון לגיור, הם הלכו למכון ללימודי יהדות וגיור וזרקו אותם משם בסוף. אמרו להם: אתם לא תצאו יהודים מהתהליך הזה. הם הבינו שלא רוצים אותם. אנחנו צריכים מהבית הזה לשדר את המסר: אנחנו לא עוסקים בחישובים פוליטיים. ראש הממשלה לא רק פוחד מש"ס, ש"ס לא רק פוחדת מאגודת ישראל, מפלגת העבודה לא רק חושבת על הכיסאות שלה, ישראל ביתנו לא רק מדברת לפני הבחירות אלא גם עושים. יש כאן הזדמנות לעשות. אני כבר אמרתי שאת ההצעה הזאת נעביר בקריאה טרומית, וכשתגיע הפשרה המפורסמת הם מבטיחים אבל לא מקיימים,

ההצעה הזאת היתה אמורה לעלות כבר לפני כמה חודשים במליאה. ואז דיברו אתי לפני כמה חודשים ואמרו: חכה שבועיים, הרב עמאר מסכים. יש פשרה, אנחנו הולכים להביא שינוי. ואני, אולי חבר כנסת יחסית חדש, מה הצביעות, חבר הכנסת נסים זאב, לשבת. חבר הכנסת זאב, אני אקרא אותך לסדר בסוף. חבר הכנסת זאב, אני קורא אותך לסדר בפעם הראשונה. בתמימותי, אדוני היושב-ראש, אמרתי: טוב, אומרים לי שיש הסכמות ויש דיונים. רק עוד שבועיים. מי אני שאעצור את זה? בואו נחכה, בואו נמתין, בואו נעשה את זה כהחלטה לא פוליטית אלא כהחלטה משותפת, החלטה ציונית, החלטה יהודית. בואו נעשה את זה ביחד.

עברו כמה חודשים ואין הסכמות ויש רק דיבורים, עוד רגע, ועוד מעט. והשר ארדן בלהיטות מסביר לנו שאו-טו-טו מגיעים להסכמות. חברים, לא או-טו-טו ולא הסכמות. אם אתם רוצים, בואו נעביר את זה ואחר כך נעביר את ההצעה כולה ביחד. אבל אתם יודעים שלא תהיה הצעה, כי אתם יודעים שנתניהו ימשיך לפחד מש"ס, וש"ס תמשיך לפחד מאגודת ישראל, ואתם תמשיכו לחשוב לא על הבוחרים שלכם אלא רק על הכיסא, רק על הסידור הפוליטי ולא על היכולת לצרף רבים ואלפים לעם ישראל.

תודה רבה. חבר הכנסת יואל חסון, שלוש דקות לרשותך, ולאחר מכן אנחנו עוברים להצבעה. אני כבר מודיע לכם שביקשו ממני הצבעה שמית. למה לא הבאתם את החוק, מה זה, ערב פסח? קושיות לפסח? חברת הכנסת זוארץ, זה לא קושיות, כי פלסנר הביא את "חד גדיא". אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, קל לבוא בטענות לש"ס, ליהדות התורה, לישראל ביתנו. קל לבוא אליהם בטענות. אני שואל שאלה אחת פשוטה: אדוני ראש הממשלה, אין לך עמדה? אין לך דעה? בוא תגיד את עמדתך. אני מוותר על שלוש הדקות שלי, השר ארדן השיב בשם הממשלה. בוא תגיד אתה, אדוני ראש הממשלה, שמדבר על החשיבות של מדינה יהודית ושיכירו בנו כמדינה יהודית, ומדבר על החשיבות של לשמור עלינו כמדינה יהודית, בוא תגיד את עמדתך. אתה ראש הממשלה, חבר הכנסת נסים זאב. אתה, אדוני ראש הממשלה, נושא באחריות, חבר הכנסת נסים זאב. אתה לא יכול, אדוני ראש הממשלה, כי זה לא מנהיגות. אתה לא יכול להסתתר מאחורי השותפים הקואליציוניים שלך. הציבור הישראלי מצפה ממך שאתה תהיה זה שיפתור את הבעיה ויביא למצב שיהיה אפשר לגייר כאן את מי שצריך לגייר. זאת אחריות שלך, עתיד העם היהודי נמצא בידיך. אתה, אדוני ראש הממשלה, איפה הייתם שלוש שנים?

אדוני ראש הממשלה, אתה יכול להסתובב בכיסאך שוב ושוב, תיזהר, הוא עוד עלול להתנדנד, כי יום אחד גם אתה לא תשתלט על השותפים הקואליציוניים שלך. כי עד עכשיו, אדוני ראש הממשלה, אתה נכנע ונכנע ונכנע, ואין לך עמדה, ואין לך דעה, ומי שקובע את עמדת הממשלה אלו רק,

השותפים הקואליציוניים שלך.

גלעד ארדן, אתה אומר שאני רוצה לחסל את הליכוד? אתם מחסלים את הליכוד. מתי בפעם האחרונה באה עמדת הליכוד לביטוי פה בכנסת הזאת? מתי אתם מביאים את העמדות שלכם לביטוי? הרי כל דבר שרציתם לעשות אתם לא עושים.

כי השותפים הקואליציוניים שלכם לא מוכנים. איפה התוכניות שלכם? איפה המצע שלכם? אתם עושים דבר אחד, יש לכם תוכנית אחת ברורה. מה עם שיטת הבחירות? אני רוצה לומר לך, אדוני ראש הממשלה, הרי בבחירות האחרונות, אין ספק שאתה לא ניצחת בהן, זה ברור, אבל אני יודע בבירור מי כן ניצח בהם, ניצחו בבחירות האלה מי שיושבים ומחזיקים אותך ואוחזים בכיסא שלך שלא ייפול, וכל עוד אתה משלם להם וכל עוד אתה עושה את רצונם הם מחזיקים את הכיסא שלך. אבל אני אומר לך, אדוני ראש הממשלה, הדברים האלה הם זמניים, הדברים האלה לא מחזיקים לאורך זמן, כי הציבור הישראלי יודע מתי ראש ממשלה פועל להישרדותו ולא פועל לטובת מה שבאמת חשוב, ואת זה יגידו לך גם השרים המנוסים שאתה, מה אתה מדבר פה? חבר הכנסת נסים זאב. נא לסיים. אדוני ראש הממשלה, גם השר המנוסה שמחון והשר המנוסה אטיאס בארבע עיניים יגידו לך שמה שאני אומר נכון. קח מנהיגות, תגיד מה אתה חושב, תפתור את הבעיה הזאת שאתה יודע שצריך לפתור אותה. תודה רבה.

תם הדיון. אנחנו עוברים להצבעה. הואיל ומספר חברי כנסת מתאים הגישו בפני בקשה, והם נמצאים באולם, לערוך הצבעה אישית, אדוני המזכיר, נא לבצע את ההצבעה. אנחנו מצביעים על הצעת חוק לתיקון פקודת העדה הדתית (המרה) (תיקון, גיור על-ידי רב עיר ומועצה מקומית), התשס"ט 2009. בבקשה להקריא. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? (קורא בשמות חברי הכנסת)

עפו אגבאריה, אינו נוכח רחל אדטו,

יולי יואל אדלשטיין,

יעקב אדרי, בעד יצחק אהרונוביץ, אינו נוכח אורי אורבך, נגד חיים אורון, בעד זבולון אורלב, אינו נוכח דוד אזולאי, נגד נסים, אתה מפריע לי עכשיו בהצבעה. (קורא בשמות חברי הכנסת) אריאל אטיאס, נגד דניאל אילון, אינו נוכח רוברט אילטוב, נגד דליה איציק, בעד מיכאל איתן, נגד אריה אלדד, אינו נוכח טלב אלסאנע, אינו נוכח זאב אלקין, נגד חיים אמסלם, נגד אלי אפללו, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח גלעד ארדן, נגד אורי אריאל, אינו נוכח זאב בנימין בגין,

זאב בוים, אינו נוכח אריה ביבי, אינו נוכח זאב בילסקי,

בנימין בן-אליעזר, אינו נוכח מיכאל בן-ארי, אינו נוכח דניאל בן-סימון, אינו נוכח רוני בר-און,

אבישי ברוורמן,

מוחמד ברכה, אינו נוכח אהוד ברק, אינו נוכח אילן גילאון, אינו נוכח גילה גמליאל, נגד מסעוד גנאים, אינו נוכח משה גפני, אני מצביע כמו, מה אתה אומר, בעד או נגד? כמו קדימה, להמשיך, אל תקבל את הצבעתו.

טוב, אמר "נגד" בסוף. (קורא בשמות חברי הכנסת) משה גפני, נגד אברהם דיכטר,

דני דנון, נגד ניצן הורוביץ, בעד צחי הנגבי, בעד יצחק הרצוג, אינו נוכח דניאל הרשקוביץ, אינו נוכח מגלי והבה, אינו נוכח מתן וילנאי, נגד עינת וילף,

כל הכבוד. (קורא בשמות חברי הכנסת) יצחק וקנין, אינו נוכח נסים זאב,

אורית זוארץ,

חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח ציפי חוטובלי, נגד דב חנין, אינו נוכח יואל חסון, בעד ישראל חסון, אינו נוכח שי חרמש, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח רוברט טיבייב, בעד שלי יחימוביץ, אינה נוכחת משה יעלון, נגד אליהו ישי, נגד איתן כבל, אינו נוכח אמנון כהן,

יצחק כהן, אינו נוכח משה כחלון, אינו נוכח חיים כץ, נגד יעקב כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח ציפי לבני, בעד לימור לבנת, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס,

יריב לוין, אינו נוכח אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן, אינו נוכח עוזי לנדאו,

סופה לנדבר,

מנחם אליעזר מוזס, מוזס, מוזס, אדוני בעד או נגד? הוא צרוד, הוא עונה "נגד".

חבר הכנסת מוזס, תגיע למזכיר, תעשה ככה, אתה בעד או נגד? נגד. (קורא בשמות חברי הכנסת) מנחם אליעזר מוזס, נגד שלמה מולה, בעד שאול מופז, אינו נוכח משה מטלון,

אברהם מיכאלי, נגד אנסטסיה מיכאלי, אני מצביעה, בעד או נגד? לא, לא לקבל את הצבעתה. להמשיך. את תגידי בעד או נגד בלי הרצאות. מתוך הסכם של קואליציה, לא לקבל את הצבעתה.

לא לקבל את הצבעתה.

סטס מיסז'ניקוב, אינו נוכח אורי מקלב,

יעקב מרגי, נגד דן מרידור, אינו נוכח משולם נהרי, נגד אורית נוקד, נגד לאה נס, אינה נוכחת סעיד נפאע, אינו נוכח בנימין נתניהו, נגד חנא סוייד, אינו נוכח מרינה סולודקין, בעד גדעון סער, אינו נוכח גדעון עזרא,

חמד עמאר, נגד ציון פיניאן, נגד יוסי פלד, אינו נוכח יוחנן פלסנר, בעד מאיר פרוש, נגד רבותי, לא תמה ההצבעה, תדעו את זה. יש עוד הצבעה. (קורא בשמות

אינו נוכח אברהים צרצור, אינו נוכח פניה קירשנבאום, אינה נוכחת איוב קרא,

מירי רגב,

דוד רותם, אינו נוכח ראובן ריבלין, נגד כרמל שאמה, אינו נוכח יובל שטייניץ, נגד מאיר שטרית, בעד נחמן שי, בעד שלום שמחון, נגד ליה שמטוב, נגד עתניאל שנלר,

רונית תירוש, אינה נוכחת יולי תמיר, אינה נוכחת אשוב ואקרא בשמות חברי הכנסת. לפני כן, אני רק מודיע לכל חברי הכנסת, מייד בתום ההצבעה ולאחר ההכרזה על התוצאות, אנחנו עוברים להצבעה על הצעתו של יואל חסון, שהיא הצעה דומה בתכלית.

(קורא בשמות חברי הכנסת) עפו אגבאריה, אינו נוכח יצחק אהרונוביץ, אינו נוכח זבולון אורלב, אינו נוכח דניאל אילון, אינו נוכח אריה אלדד, אינו נוכח טלב אלסאנע, אינו נוכח אלי אפללו, אינו נוכח

נגד אורי אריאל, אינו נוכח זאב בוים, אינו נוכח אריה ביבי, אינו נוכח בנימין בן-אליעזר, אינו נוכח מיכאל בן-ארי, אינו נוכח דניאל בן-סימון, אינו נוכח מוחמד ברכה, אינו נוכח אהוד ברק, אינו נוכח אילן גילאון, אינו נוכח מסעוד גנאים, אינו נוכח יצחק הרצוג,

דניאל הרשקוביץ, אינו נוכח מגלי והבה, אינו נוכח יצחק וקנין, אינו נוכח חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח דב חנין, אינו נוכח ישראל חסון, אינו נוכח שי חרמש, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח שלי יחימוביץ, אינה נוכחת איתן כבל, אינו נוכח יצחק כהן,

משה כחלון, אינו נוכח יעקב כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח לימור לבנת, אינה נוכחת יריב לוין, אינו נוכח אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן, אינו נוכח שאול מופז, אינו נוכח אנסטסיה מיכאלי, חברת הכנסת מיכאלי, הדבר שאת עושה, נוגד לתקנון ומהווה עבירה, פשוט עבירה. את לא יכולה להפריע בהצבעה, תגידי כן,

אם את לא רוצה, יש עיתונאים בחוץ, תאמרי להם מה שאת רוצה, אבל את צריכה להגיד בעד או נגד. היא לא רוצה. היא לא רוצה, חבל על הזמן. מי שלא יאמר בעד או נגד, אני רואה אותו כאילו אמר "אינני משתתף בהצבעה". בבקשה.

דן מרידור, אינו נוכח לאה נס, אינה נוכחת סעיד נפאע, אינו נוכח חנא סוייד, אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח יוסי פלד, אינו נוכח עמיר פרץ, אינו נוכח אברהים צרצור, אינו נוכח פניה קירשנבאום,

דוד רותם, אינו נוכח כרמל שאמה, אינו נוכח יוליה שמאלוב-ברקוביץ, אינה נוכחת רונית תירוש, אינה נוכחת יולי תמיר, אינה נוכחת ובכן, יש כאן חברי כנסת שאני יודע שלא הצביעו והם נמצאים באולם. חבר הכנסת אורי אריאל? (קורא בשמות חברי הכנסת) אורי אריאל, נגד האם יש באולם מישהו שלא הצביע ורוצה להצביע? חבר הכנסת דנון, לא נשאלת? חברת הכנסת ענתה, עינת וילף, אי-אפשר לשנות, אני לא משנה את ההצבעה.

אני לא משנה את ההצבעה. היא אמרה בעד. חברי הכנסת, מה קרה? אני לא אשנה את ההצבעה, בוודאי לא בהצבעה האישית, כאשר בן-אדם יודע מה הוא דיבר, ויכולים לראות את הדבר כאילו יש השפעה לא הוגנת, אבל כמובן הדברים האלה,

אנחנו נחזור לדון בהם. כל עוד הם לא מכריעים, רבותי, חבל על הזמן. חבל על הזמן. נא להביא לי את תוצאות ההצבעה. ההצבעה הבאה תהיה אלקטרונית, שכן לא נתבקשתי לקיים הצבעה אישית לגביה. הצבעה אלקטרונית, יושב-ראש הקואליציה, רכזי האופוזיציה, מי שלא ישב ולא יספיק, לא יעזרו כל התחינות. ובכן,

הצעת חוק לתיקון פקודת העדה הדתית (המרה) (גיור על-ידי רב עיר ומועצה מקומית), שיצאה מתחת ידו של חבר הכנסת פלסנר:

נגד, 48, אין נמנעים. יש משתתפת אחת, שהיא משתתפת ולא מצביעה. רבותי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה אלקטרונית.

שני החוקים זהים,

זאת שאלה מעניינת, אני אעביר אותה או לוועדת הפרשנות או לוועדת האתיקה, או לוועדה או לרופא של הכנסת. למה לא לוועדת קישוט הממשלה?

אין שום איסור להצביע, ברור, אלה שתי הצעות נפרדות. אתה באמת חושב שחבר הכנסת אורון שאל שאלה שהוא רצה עליה תשובה? ככה הוא חשב, מה יש? זה מה שהוא חשב. זאת המחשבה שלו, והוא יכול לחשוב איך שהוא רוצה.

נא להצביע, רבותי, על הצעת חוק לתיקון פקודת העדה הדתית, של חבר הכנסת יואל חסון. מי בעד?

נא להצביע. ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת חוק לתיקון פקודת העדה

התשס"ט-2009, נתקבלה. עינת, איפה האומץ?

אני קובע שהצעות החוק לא עברו. אני מזמין את חבר הכנסת אברהים צרצור, ולאחר הדיון הזה אבקש מסגני, חבר הכנסת דני דנון, להחליף אותי. על-פי בקשת ראש הממשלה, אני משתתף בכל הדיונים כשהוא נמצא באולם. אדוני היושב-ראש, מכובדי השרים, כנסת נכבדה, זה לא שמעתי.

אף שלא, זה נכון. בכמה דיונים השתתפתי, אף שלא היו באולם הזה? נו בוודאי, איזה שאלה. בבקשה, חבר הכנסת אברהים צרצור.

מעמדה הנורמטיבי של השפה הערבית כאחת משתי שפותיה הרשמיות של המדינה הינה הזכות הקולקטיבית מרחיקת הלכת ביותר הנתונה למיעוט הערבי במשפט הישראלי. המשפט הבין-לאומי מכיר בזכותו של המיעוט לדבר ולהתחנך בשפתו.

סעיף 27 לאמנה הבין-לאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות, בנוסף לסעיף 5(1)(ג) לאמנה נגד אפליה בחינוך. דוגמה למדינה שבה שפת המיעוט היא שפה רשמית היא קנדה, שמרבית מתושבי החבל הקוויבקי שלה הינם דוברי צרפתית, כאשר שאר הפדרציות כוללות רוב שהוא דובר אנגלית. למרות זאת, קנדה הכירה בצרפתית כשפה רשמית והפכה עצמה לדו-לשונית בחקיקה. נקודת המוצא של התמורות הללו בקנדה נעוצה במישור הפדרלי, כאשר בשנת 1969 הרשויות הפדרליות עיגנו במסגרת חוק פדרלי את השפה הצרפתית כשפה רשמית לצד השפה האנגלית. כך, בכל הקשור בפרלמנט הקנדי, משרדי הממשלה והרשויות הציבוריות, והשירותים ניתנים בשתי השפות הרשמיות. ההלכה הפסוקה מבהירה, כי סעיף 22 מהצ'רטר הקנדי אינו רק זכות לחנך בשפת המיעוט זכות רב-אתנית, אלא גם זכות לאוטונומיה חינוכית. מעמדה הרשמי של הערבית, כבוד היושב-ראש, הוקנה בחקיקה המנדטורית, לפי סעיף 22 של כתב המנדט. שאומצה על-ידי החוק הישראלי.

בהכרזה על הקמת המדינה לא נאמר דבר לגבי השפות הרשמיות של מדינת ישראל, אולם נאמר כי מדינת ישראל תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות. פקודת סדרי שלטון ומשפט משנת 1948 הותירה בעינה את כל החקיקה המנדטורית, למעט ביטול הוראת חוק המחייבת שימוש באנגלית,

המופיעה בסעיף 15(ב). מהלך זה מבליט לעין את הבחירה המודעת של המחוקק הישראלי להותיר על כנה את מעמדה של הערבית כשפה רשמית. אולם גודל ההבטחה המשפטית בתחום מעמדה של הערבית מצומצם יותר מכפי שנוטים להניח. משטר משפטי של דו-לשוניות מצריך תנאים מסוימים, שרק חלקם, לצערי הרב, מתקיים בבירור בדין הישראלי. התנאי הראשון הוא שלפחות חלק חשוב מהציווי הדו-לשוני יחול בכל הטריטוריה של כל המדינה, ולא במחוזות המיעוט לבדם. דוגמה נוספת היא זאת שהצעת, אני מבין, חבר הכנסת צרצור,

כי אני מכבד את השפה הערבית העשירה, שהיא גם שפה שמית וקרובה מאוד לשפה העברית, או אחת ינקה מהשנייה,

שמתנגד לשתי מדינות לשני עמים, מבין מה אתה אומר. אבל איך אתה, שאתה בעד שתי מדינות לשני עמים, מבקש את החוק הזה? לא, דווקא, הרי אתה רוצה שתהיה מדינה לעם היהודי? מיעוט, בלי כל ספק.

אבל אתה רוצה שהשפה הזאת תהיה תנאי לאזרחות, זאת אומרת, שיהיו שני עמים בארץ הזאת.

דווקא שחברי ישתכנעו אני, היות שכולנו חותרים בצורה בלתי נלאית, כבוד היושב-ראש, לשלב את האוכלוסייה הערבית בתוך מדינת ישראל,

כדי ליצור מעין שותפות, גם תרבותית וגם לשונית, יש מקום לכך שהיהודים בכל בתי-הספר, לאורכה ולרוחבה של מדינת ישראל, ילמדו את השפה הערבית, כפי שאנחנו הערבים לומדים גם את השפה העברית, בהתבסס על העיקרון שמדינת ישראל קבעה, גם בהצהרת העצמאות וגם בחוק הישראלי. האם אדוני מציע בחוק הזה, שאם האזרח ערבי לא יודע עברית, הוא לא יהיה אזרח? לא, לא, בשום פנים ואופן. אני אבוא לנקודה הזאת, כבוד היושב-ראש. היות שאתה יודע היטב שהרוב המכריע, יותר מ-99% מהאוכלוסייה הערבית במדינת ישראל יודעת או יש לה ידיעת-יתר בשפה העברית, ומעטים מאוד, ועל זה אני באמת אדבר, הלוואי עלינו. בסוף הנאום שלי, היות שאני רוצה שכבוד שר הפנים יתייחס גם לנקודה הזאת. אבל אני ממשיך בצורה הזאת. דוגמה נוספת, כבוד היושב-ראש, מכובדי השרים, היא זאת שהצעת החוק המונחת בפניכם באה כדי לתת לה תשובה. חוק האזרחות, התשי"ב 1952, במתכונתו הנוכחית, קובע כי אחד התנאים להתאזרחות הוא ידיעת-מה, וזה בסדר. ידיעת-מה היא לא ידיעה מסיבית וכוללת כזאת של השפה העברית. אם אכן הכרתה של מדינת ישראל בשפה הערבית כשפה רשמית היא מלאה וללא כל סייג, אז יש מקום לקבוע שידיעת השפה הערבית תוכל לשמש חלופה לידיעת השפה העברית לצורך ההתאזרחות לפי סעיף 5(א)(5) לחוק. מיותר להזכיר, כפי שאמרתי לפני כמה רגעים, כי הרוב המכריע של האוכלוסייה הערבית מתאפיינת בידיעת-יתר של השפה העברית.

יש מקום להתחשב במצבם של אלה שלא ניתנה להם האפשרות ללמוד עברית ולקבל את האזרחות ללא כל תנאי. כבוד היושב-ראש, מכובדי שר הפנים, ואני מאוד מאוד מקווה שאתה תשמע היטב, מדובר באלפים, באלפים. אתה מכיר אותם, אתה קרוב לאוכלוסייה הזאת, אלפים שלא ניתנה להם האפשרות ללמוד עברית, מסיבות שונות שאינן בשליטתם,

או שהם אוכלוסייה מבוגרת, שהם נולדו להורים אזרחי ישראל או שהם,

אני מדבר על האוכלוסייה הזאת של אלפים שאינה יודעת עברית, מסיבות שאינן בשליטתם, או שהם מבוגרים, או שהם באו מחוץ-לארץ והתחתנו עם אזרחים ישראלים, ולא הספיקו ללמוד עברית. אבל מצבם של האלפים האלה מאוד מאוד כאוב, טעון, מסובך. מצד אחד הם אזרחי מדינת ישראל, הם תושבי מדינת ישראל, זוכים בכל הזכויות, דרך אגב, אבל בקטע של ההתאזרחות, שאומרת קבלת דרכון, מהצד הזה, מהנקודה הזאת, מהזווית הזאת,

פשוט מאוד נטולי זכויות. ומי כמוך יודע, כבוד היושב-ראש, כמה חשוב דרכון לאזרח ישראל, אם למטרות עלייה לרגל למכה,

או ביקור במדינות שיש ביניהן לבין ישראל יחסים דיפלומטיים. אני חושב שהדרכון חשוב מאוד. הצעת החוק שלי באה כדי לתקן את המצב הזה,

ולתת לאוכלוסייה הזאת, שהיא נמנית עם אוכלוסייתה של מדינת ישראל,

הפתרון. דרך אגב, אף-על-פי שאני יודע שוועדת השרים התנגדה להצעת החוק הזאת, בכל זאת אני מאוד מקווה שכבוד שר הפנים ישקול בכובד ראש את ההצעה הזאת, יעביר את החוק הזה בקריאה טרומית, ואולי בשלבים הבאים נוכל להכניס לתוך הצעת החוק דברים שלא ירוקנו את סעיף (5) של החוק עצמו מכל תוכן, אבל זה גם ייתן באותה נשימה את הזכות האלמנטרית של התושבים האלה לזוז, לנוע עם דרכון, בצורה מסודרת, ככלל אזרחי ישראל.

בבקשה, כבוד שר הפנים, סגן ראש הממשלה, ישיב על הצעת החוק ויביע את עמדת הממשלה. מכובדי אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הצעת החוק כמובן לא מקובלת על הממשלה. הממשלה מתנגדת להצעת החוק מטעמים מאוד הגיוניים ומובנים. על-פי חוק ההתאזרחות, ידיעת השפה העברית, ידיעת-מה, היא דבר מתבקש וחלק מהחשיבות העצומה בקבלת אזרחות, אדם שמכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית.

תודה רבה. חבר הכנסת צרצור, אדוני אם רוצה, יכול כמובן, כבוד ראש הממשלה,

שר הפנים, ציפיתי באמת לתשובה יותר מעמיקה, יותר מקיפה, יותר מכבדת ומכובדת,

אבל בכל זאת, בכל זאת, לא חשוב, אולי באמת אתה, זה הכי פשוט. נוטה בכל התשובות שלך, ואני לא מגנה ולא משמיץ ולא כלום, אבל אולי אתה נוטה לאורך כל הדרך לתת תשובות קצרות מאוד עד כמה שאפשר. אולי זאת השיטה שלך, זאת הזכות הלגיטימית שאתה תבחר בכל שיטה שתרצה לעצמך. אבל בכל זאת אני לא שמעתי התייחסות מעמיקה, ראויה, להצעת חוק, לא שמעתי ממך פתרון. לו היית עומד פה ואומר: חבר הכנסת אברהים צרצור, הצעתך לא מקובלת, בסדר גמור, אבל לפחות תן לנו, תן לנו איזה שמץ של תקווה, אולי באמת תדליק אור בקצה המנהרה, שיכול לתת לאלפים האלה את האפשרות לקבל את הדרכון. אולי אנשים יכולים לבוא ולהגיד, האם זה לא בסמכות שר הפנים לתת דרכון בלי השפה העברית? זה בסמכות, ודאי שזאת הסמכות שלו. זה שיקול דעת. אתה יכול להפעיל שיקול

לכן אני רציתי מאוד לשמוע, היושב-ראש. לכן רציתי מאוד לשמוע מכבוד שר הפנים,

שיגיד את הדבר הזה: החוק לא מיותר, אבל יש בחוק הקיים,

כשר הפנים, מתחייב שבכל מצב בו אני איווכח, אשתכנע, שאכן פלוני זכאי לקבל דרכון ואינו יודע את השפה העברית, המגבלה היחידה היא השפה העברית, נכון.

עוד משפט אחרון, כבוד היושב-ראש. יש כאלה שיכולים לבוא ולהגיד: למה לא נפטור גם את אלה דוברי הרוסית או האמהרית. כולם יודעים שהתשובה על השאלה הקנטרנית הזאת היא פשוטה מאוד. הרי רוסים ואתיופים הם חלק אינטגרלי של האוכלוסייה היהודית, הם חייבים ללמוד עברית, הם יודעים, יש להם ידיעת-מה בשפה העברית, בשונה מהאוכלוסייה הערבית הזאת. אני לא מדבר על אזרחי מדינת ישראל הערבים, שנולדו במדינת ישראל. ממילא הם יודעים עברית ומדברים עברית רהוטה כמו כל היהודים, אולי פחות, אולי יותר,

אבל אני מדבר על, באמת, מספר לא מועט באוכלוסייה הערבית שהם תושבי מדינת ישראל אבל נגזלה מהם הזכות לקבל דרכון מהסיבות שדיברתי עליהן. אני מאוד מקווה, אולי כבוד השר יעלה עוד הפעם לדוכן הזה ויגיד:

מוכן לשקול בכובד ראש כל בקשה שתופנה למשרד הפנים בנושא הזה, במסגרת הסייגים האלה.

אבל אני מדבר על, באמת, מספר לא מועט באוכלוסייה הערבית שהם תושבי מדינת ישראל אבל נגזלה מהם הזכות לקבל דרכון מהסיבות שדיברתי עליהן.

אולי כבוד השר יעלה עוד הפעם לדוכן הזה

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, הצעת חוק הענקת אזרחות כבוד לחללי מלחמת הקוממיות, התשס"ט 2009, דנה בהענקת אזרחות כבוד לחללי מלחמת הקוממיות והרוגי פעולות איבה בתקופה זו אשר לא היתה להם אזרחות ישראלית.

מספר לא מועט באוכלוסייה הערבית שהם תושבי מדינת ישראל אבל נגזלה מהם הזכות לקבל דרכון מהסיבות שדיברתי עליהן.

מאוד מקווה, אולי כבוד השר יעלה עוד הפעם לדוכן הזה ויגיד: אני,

מוכן לשקול בכובד ראש כל בקשה שתופנה למשרד הפנים בנושא הזה,

למכירת אדמות מינהל בתמרה. נודע לי שמינהל מקרקעי ישראל הוציא מכרז למכירת חלקות בתמרה לתושבים שלפיו האדמות תימכרנה למרבה במחיר. הדבר פוגע בעקרון שוויון ההזדמנויות לאזרחים. רצוני לשאול: 1. האם המידע נכון?

האם השיטה המוצעת אינה פוגעת בסיכויי הזוגות הצעירים? 3. מה ייעשה להמרתה להגרלה? 1 3. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, שאלה ראשונה, נכון. באמת יצא מכרז לבניית 255 יחידות דיור בתמרה. המכרז מיועד רק לתושבי תמרה ולמחוסרי דיור בתמרה. זה לא מכרז שנועד להביא אנשים מבחוץ או לכל המרבה במחיר במדינת ישראל, זה לתושבי המקום. זה נעשה בשביל ליצור שוויוניות לכלל מחוסרי הדיור באזור הזה, ורק מחוסרי הדיור מתושבי תמרה. אנחנו פועלים לפי חוק חובת המכרזים, כשהמטרה היא לתת כללים שוויוניים לכל מי שיכול להתמודד בזה.

טיבה שהיא יותר נתונה למזל או לסייעתא דשמיא, כמו שאנחנו קוראים לזה, אבל זה לא משהו שיכולים לממש לפי היכולת של כל אחד. מנהל מחוז הצפון במינהל סיכם עם ראש עיריית תמרה, שאחרי שיהיה מכרז ויהיו תוצאות נבחן שוב כדי לראות אם צריך להתחיל עם הכלי הזה של המכרזים או לנסות לחזור לשיטת ההגרלות. אני לא חושב שיש טעם לשנות את זה כרגע, בגלל שני הדברים שאמרתי: האחד, שזה רק לתושבי תמרה,

שזה רק למחוסרי דיור בתמרה, וצריכים להביא את הזכאות ואת התעודה הזו. לכן, אני חושב שצריך להסתפק בתשובה הזאת. שאלה נוספת, חבר הכנסת ברכה, בבקשה. אדוני היושב-ראש,

מובן שחשוב וחיובי מה שאמרת, שזה מיועד לתושבי תמרה

אבל בכל זאת, ליצור תחרות של מחירים, אני חושב שזה יכול להכניס את המערכת לסחרור מסוים, פשוט משום שמי שיש לו יותר הוא שזוכה. אני בכל זאת מציע שהמשרד ישקול שוב להעביר את זה להגרלה, מה גם שעיריית תמרה מתכוונת ללכת לבית-המשפט בעניין הזה, גם ראש העיר, גם התושבים, גם האופוזיציה, גם מה שהיה הקואליציה,

אני מציע שפשוט תקצר את ההליך. למה לעשות את זה פעמיים? תעשה את זה בהגרלה. באמת מדובר בחסרי דיור, כפי שאמרת, ובאמת מדובר בתושבי תמרה, ולכן אני מציע שתלך לקראתם בעניין הזה.

אני רק רוצה שתדע שזה לא משהו שאני יכול להחליט ככה, בלי שיקול דעת ובלי שוויוניות. אל תשכח שבכל מדינת ישראל, למעט במקרים שאין שם ביקושים, במקרים מסוימים מאוד, אין דבר כזה הגרלות. עושים מכרזים בכל הארץ גם למחוסרי דיור, ולא רק לתושבי המקום.

יש פה כבר פריווילגיות שאין לתושבים אחרים, שהיו מאוד שמחים לקבל את הפריווילגיה הזאת, שרק תושבי המקום ורק מחוסרי דיור. אם אין מספיק תושבי המקום, תחשוב, זה 255 יחידות, ואין מחיר מינימום לקרקע, זאת אומרת שבסוף זו קרקע שבגדול היא אמורה להיות שלילית בכסף שלה, אז אנחנו נראה את התוצאות של המכרז ומשם נראה הלאה. אני סמוך ובטוח שבית-המשפט יגבה את ההחלטה הזאת.

אני מודה לשר הבינוי והשיכון, השר אריאל אטיאס. אנחנו ממשיכים בהצעות לסדר-היום. הנושא הראשון: השביתה הצפויה של הרשויות ברחבי הארץ,

היא לא צפויה, השביתה מתקיימת היום, אז הדיון הזה מתקיים כשהשביתה מתקיימת בשעות אלו. נבדוק מי מהמבקשים נמצא במליאה, מי שלא נמצא יאבד את תורו. חברת הכנסת מירי רגב, אינה נמצאת, חבר הכנסת זאב בילסקי, אינו נמצא, חבר הכנסת דוד אזולאי,

יושב-ראש ועדת הפנים. לרשותך שלוש דקות. שר הפנים נמצא אתנו במליאה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, אנחנו נתבשרנו היום על שביתה בשלטון המקומי בכל רחבי הארץ. לצערי הרב, הסיבה לשביתה הזאת היא הקיצוץ המתמשך במענקי האיזון. בשנת 2008 תקציב מענקי האיזון עמד על 2.6 מיליארדים, בשנת 2009 זה עמד על 2.4 מיליארדים, והשנה קיבלנו הודעה שמענקי האיזון הם 1.8 מיליארד. זה אומר קיצוץ של כ-25% בשלטון המקומי. אדוני היושב-ראש, זוהי פגיעה אנושה במערכת החינוך, במערכת הרווחה ובשלטון המקומי בכלל. עשרות רשויות מקומיות, לצערי הרב, לא יוכלו לעמוד בתשלומים. הן פשוט יקרסו. אני שואל: עד מתי אפשר להעמיס על הרשויות המקומיות? אלו תקציבים שהממשלה אמורה להעביר והיא לא מעבירה אותם, ואני שואל: עד מתי אפשר לקצץ בתקציבי הרשויות המקומיות? מצד אחד דורשים מהן התייעלות, ומצד שני מקצצים להן באמצע שנת התקציב, והתוצאה היא שבסוף שנת התקציב הן מגיעות לגירעונות, גירעונות שגוררים אחר כך אי-מתן שירות, אי-מתן שירות אחר כך גורם לאי-תפקוד, לתקציב לא מאוזן, והתוצאה: הקמת ועדת חקירה, שאחר כך עלולה גם להוביל לוועדה קרואה. אני חושב שצריך להפסיק את הנוהל הזה. צריך לזכור: ראשי רשויות הם לא פקידי ממשלה, ראשי רשויות הם נבחרים של הציבור, וכאשר דורשים מהם להתייעל, זו חובתם. אבל אי-אפשר לדרוש מהם להתייעל מצד אחד, לקצץ להם את התקציב מצד שני, ואחר כך גם יצטרכו לשמור על איזון בסוף שנת התקציב. אדוני השר, אני יודע עד כמה אתה עושה מאמצים לשפר את תקציבו ואת תדמיתו של השלטון המקומי במדינת ישראל. יכול להיות שגם עכשיו, בעקבות שינוי נוסחת גדיש, המצב שנוצר הוא קיצוץ של 25% בתקציבי מענקי האיזון. זו קריסה כמעט מוחלטת, ואנחנו יודעים עד כמה ראשי הרשויות משתדלים, מנסים לעשות מלאכתם נאמנה, וכשנוחתים עליהם כאלה קיצוצים,

הם לא יכולים להרים את הראש, והתוצאה היא פגיעה קשה. אדוני השר, אני מבין שיהיה קשה מאוד לתקן עוולות של 20 שנה, של עשר שנים, של שמונה שנים בבת-אחת, אבל אפשר לעשות את זה מדרגי. אני מאוד מקווה, אדוני השר, שיימצא פתרון מהיר, לפני שהשלטון המקומי יקרוס. אנחנו יודעים שברגע של אמת, כשהשלטון המקומי נדרש, הוא יודע לעמוד במשימה. ראה את מלחמת לבנון, ראה את המלחמה שהיתה לנו בדרום, ראשי השלטון המקומי היו הראשונים לעמוד בחזית. אני יודע, אדוני השר, עד כמה אתה רגיש לנושא השלטון המקומי. אני יודע שאתה בקשר עם השלטון המקומי, אני יודע שיש לך אהדה רבה בשלטון המקומי. יכול להיות שבעניין הזה הדברים צריכים לקבל החלטה מערכתית של ממשלת ישראל. אי-אפשר לקצץ יותר בשלטון המקומי, אלא אם כן רוצים למוטט את המערכת הזאת. אדוני,

תודה לחבר הכנסת דוד אזולאי. אני מזמין את חבר הכנסת חנא סוייד, בבקשה. אתה היית ראש רשות שנים רבות, ואתה מכיר את המטבע משני צדיו. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, רבותי חברי הכנסת, אנחנו עדים זה תקופה ארוכה, כמעט מאמצע שנות ה-90, למגמה מצד הממשלה לצאת מתחום המימון של הרשויות המקומיות. הדבר נעשה על-ידי קיצוץ הולך ומתרחב במענקי האיזון הניתנים לרשויות המקומיות מהממשלה. ההנחה היא,

היגיון בעניין הזה, שבמקביל הרשויות המקומיות מפתחות כלים ואמצעים למימון עצמי. הרי אי-אפשר, בסופו של דבר, לקצץ את המענקים שהשלטון המרכזי,

מספק לרשויות המקומיות וליצור חלל ריק, כי בחלל ריק הרשויות המקומיות לא יכולות לפעול. אני יכול להבין מצב שבו הממשלה מעודדת, מאפשרת ומשנה חקיקה על מנת לאפשר לרשויות המקומיות להגדיל ולהגביר את המימון ואת ההכנסות העצמיות שלהן. הדבר לא נעשה, לא באמצע שנות ה-90. אנחנו זוכרים עדיין את המכה הקשה שירדה על הרשויות המקומיות, על השלטון המקומי, ב-2002 2003, שאז בעצם קוצצו באחוזים גבוהים המענקים לרשויות המקומיות, וזה גרם מאז קריסה נמשכת של מספר רב של רשויות מקומיות ולבעיות תפקודיות רבות. את המצב הזה אי-אפשר להשאיר ככה. אנחנו גם עדים לכך שבתקציבים של 2009 2010 היה קיצוץ גדול במענקי האיזון, מ-2.4 מיליארדי שקל ל-1.8 מיליארד שקל. ב-2010 עדיין מדובר על מענקי איזון בגובה 1.8 מיליארד שקל. איזה עדות יותר אותנטית אפשר לקבל מאשר של ראשי הערים וההנהלות של רשויות מקומיות שאומרים: עם הכסף הזה, עם המענקים האלה, עם היקף ההכנסות העצמיות שיש לנו, אנחנו לא נוכל לתפקד? אנחנו רואים את הדבר הזה כמעט כל יום, כמעט כל שבוע וכל חודש, ששר הפנים מפרק ומפזר רשות מקומית ושולח את ראש העיר ואת הנהלת המועצה המקומית הביתה. המצב הזה לא יכול להימשך. זה יגרום לתוהו ובוהו בשלטון המקומי. אולי זו כוונת הממשלה: להשאיר את השלטון המקומי קשור בטבורו בשלטון המרכזי, כך שהשלטון המרכזי יוכל לעשות בשלטון המקומי מה שהוא רוצה. זו שיטה כושלת. אי-אפשר להמשיך בה. צריך להגדיל את מענקי האיזון בתקציב של השנה הנוכחית על מנת למנוע את הקריסה של הרשויות המקומיות. אם הממשלה באמת רוצה להמשיך במגמה שלה לצמצם במימון, צריך לדאוג, על-פי תוכנית שתיחשף ויהיה עליה דיון ציבורי, איזה מקורות עצמיים מעמידים לרשויות מקומיות כדי שיגדילו את ההכנסות העצמיות שלהן ויהיו מאוזנות.

חבר הכנסת חנא סוייד,

חברת הכנסת מירי רגב,

חבר הכנסת סוייד, תקציבי איזון ולא מענקי איזון. מענק, זה נשמע כאילו נותנים להם איזו מתנה.

כבוד היושב-ראש, שר הפנים, חברי חברי הכנסת, מהבוקר יש שביתה בכל הרשויות המקומיות במחאה וכביטוי ציבורי אמיתי כנגד קיצוץ בתקציבי האיזון ברשויות המקומיות. הממשלה עומדת לקצץ כעת 1.2 מיליארד שקלים מתקציבי האיזון הממשלתיים בכל הרשויות המקומיות. רבותי חברי הכנסת, המשמעות של הקיצוץ, נוסף על המיליארדים שכבר קוצצו, היא שפוגעים באופן ישיר באזרח שגר בדימונה, בנתיבות, בשדרות, בקריית-גת, כמו גם בנצרת, בקריית-שמונה, בנתניה ועוד. הקיצוצים האלה יפגעו באופן ישיר בקשישים בכך שיופסקו ההסעות שעומדות לרשותם, הקיצוצים האלה יפגעו חלילה בביטחון של ילדינו בגלל הפגיעה בשכר המאבטחים בבתי-הספר. האם יש שר אחד, האם יש חבר כנסת אחד, שמוכן לקחת על אחריותו פגיעה בקשיש, באלמנה, בחייל, בילד, עקב הורדה ועקב צמצום ועקב קריסת הרשויות המקומיות? אותו ילד שאין לו מחשב בבית, שאין לו יכולת להיות בחוג נוסף, עכשיו גם לא יהיה מי שישמור עליו בבית-הספר. העיקר שבצפון תל-אביב יהיה שומר בלובי ב"מגדלי אקירוב". הפגיעה המתמשכת בתקציבי האיזון הביאה, בצדק, את ראשי הערים, שאילו לא היינו, כל אחד ואחת מאתנו, רואים אותם מסתובבים בכנסת ונלחמים על הלחם, על משכורות לעובדי הרשות, נלחמים כדי לשרוד, כדי לתת שירות הוגן לאזרח. הרי מי קבע את נוסחת גדיש? הממשלה. היא שהחליטה על גובה התקציב, וזאת למה? כי הממשלה שלחה לפריפריה אנשים חלשים, עולים חדשים, אמהות חד-הוריות, קשישים. אין לעירייה יכולת לגבות ארנונה מאותן אוכלוסיות. אין לראשי הערים קטרים כלכליים, מפעלים שיכניסו כסף לקופת העירייה. ראשי ערים שנלחמים כדי לקלוט עלייה, כדי לסייע לחד-הוריות, כדי לסייע לקשישים, צריכים להיענש על כך. מקצצים להם במענקי האיזון. זו הפגיעה הקשה: בחינוך, ברווחה, בביוב שזורם, בבניינים של שיקום שכונות שקורסים. כל אלה, אנחנו, כמדינה, צריכים לסייע להם. אני מציעה לכל אלה שמקצצים שיסתובבו בשטח ויראו בעיניהם מה קורה. לא לחינם אימצה ועדת הכספים את הצעת חוק מענקי איזון שיזמנו, אותם מענקי איזון שצריך לצבוע אותם בצבע ברור של כספים שלא נוגעים בהם, כספים שלא נועדו למענק של ראש עיר כזה או אחר, שנועדו לטובת השלטון. השלטון המקומי הוא שלוחה של השלטון המרכזי. נכון שיש שיגידו שיש רשויות שמתנהלות באופן כושל. אותן רשויות, צריך לטפל בהן באופן נקודתי. אבל לא כל השלטון המקומי כושל, ואנחנו יודעים שהשלטון המקומי התייעל, והתייעל מאוד, בשנים האחרונות. רק פעולה משולבת של מענקי איזון בחוק, של ניהול ראוי של רשויות מקומיות ושל סיוע ממשלתי, שתביא לכך שאנשים ירצו לבוא לגור בערים בפריפריה, רק פעולה משולבת כזאת תביא לצמצום פערים אמיתי, ותביא לשוויון הזדמנויות, ותאפשר לראשי ערים לנהל בצורה גאה ובצורה מכובדת את הערים שהם עומדים בראשן.

ועדה קרואה זה אולי חשוב, אבל זה לא הפתרון, משום שהבוחרים צריכים לבחור את ראש העיר שינהל להם את העיר ויוביל אותם לקראת ההתפתחות הראויה והנכונה. אני יכולה להבין את השביתה הזאת,

את חוסר האמון שנוצר בין השלטון המקומי לשלטון המרכזי. לכן אני קוראת לראש הממשלה, שאני יודעת שהוא עסוק בנושאים רבים וחשובים, להתערב במשבר הנוכחי, לא מתוך ראייה נקודתית של הפתרון אלא מתוך ראייה מערכתית, כי הרשויות המקומיות הן אנחנו, כל אחד ואחד מאזרחי המדינה. תודה רבה.

הדובר הבא הוא חבר הכנסת זאב בילסקי. השם האמצעי שלך הוא: ראש העיר רעננה. לא לשעבר. אין "לשעבר". ראש עיר זה לחיים.

רוצה לבוא בדברים עם השר, אם אפשר לעשות שאני אוכל להיות קצת ראש עיריית רעננה וקצת פה, לא מלא. קודם כול תקבל אישור בסיעה, ואחרי זה תבוא,

כבוד היושב-ראש, אדוני השר, כל מה שהוא דיבר עד

זה מפני שגרתי ברעננה, חבל על הזמן היקר שלו. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, ידידי יושב-ראש ועדת הפנים של הכנסת,

אני הייתי רוצה, ברשות השר ויושב-ראש הוועדה, לקבוע היום שמעתה אנחנו לא נגיד מענקי איזון אלא תקציבי איזון. מענק זה דבר שאתה כאילו עושה אתו טובה למישהו, מעניק לו ונותן לו.

אלה תקציבי איזון. אלה תקציבים שנועדו להשוות בין מי שגר בדימונה או בירוחם לבין מי שגר ברעננה. ואני אומר לכם, אני מעיד מניסיוני האישי שהרבה יותר קל לנהל עיר כשאתה נשאר ברעננה. בכל פעם כששמעתי שיש מפעל בקשיים, איזה מפעל היי-טק, לא בקשיים, צריך להתרחב, כבר הייתי שם ואמרתי לו: תבוא לרעננה. חלק באו. גם אם הייתי ראש עיריית דימונה, לא מאמין ש"אמדוקס" היו באים לדימונה, הלוואי שכן. לכן מדינת ישראל החליטה להקציב את אותם כספים, כדי לאזן, שלילד בדימונה תהיה אותה רמת חינוך כמו לילד ברעננה. מזה אנחנו מתחילים. עכשיו אני פונה אליך, ידידי השר. באמת, אדם רב-עשייה, רב-ניסיון, זו לא הפעם הראשונה שאתה שר הפנים. אני חושב שאין רשות מקומית במדינת ישראל שלא היית בה. הבוקר הבאתי אתי לכאן, ואני אראה לשר אחר כך,

כשהיית שר הפנים בפעם הקודמת, מעניק לי תעודה על ניהול וכו'.

אתה נראה אותו דבר כמו בפעם הקודמת.

אדוני השר. אבל אני בא היום באמת לזעוק את זעקתם של ראשי הרשויות, ותיארה את זה יפה מאוד ידידתי חברת הכנסת מירי רגב, שמסתובבים פה. כל היום אנחנו רואים, הם מסתובבים פה, הם הולכים לכאן, הם הולכים לשם, הם מנסים למצוא איזה מזור על מנת לחזור ליישוב שלהם ולתת תשובה. נכון, אדוני השר, שאתה נוקט דרך אחרת. אתה לא כל כך מהר מפזר ואתה לא כל כך מהר מפטר. אבל עם זאת, אתה היית זה שבאת אלינו לשדולה, ואני מודה לך על כך, ועמדת בפני כל ראשי הרשויות ואמרת להם: אני אתכם, יש בתביעה שלכם, צריך לעשות את זה. ולכן, היום הפער בין האוצר ובין התביעה של השלטון המקומי הוא לא גדול. הצלחתם באמת לאחד את הרשויות המקומיות, יישר כוח. גם החזקות, גם החלשות, כולן ביחד היום. בגלל התרגיל של המועצות הדתיות, לקחתם מזה, הבאתם לזה, תפסו כולם את העניין, והיום אנחנו כולנו ביחד. שים לב, אדוני השר, שאני אומר "אנחנו". אתה מבין, אני עדיין לא, אנחנו, ראשי הרשויות, אנחנו ביחד. אני פונה אליך. באמת, אני מכיר אותך כל כך הרבה שנים. יש ביכולתך בתוך כמה שעות לזמן ישיבה, יחד עם שר האוצר, יחד עם השלטון המקומי, ולגמור את הנושא הזה. אתה יודע כמה קיצצו לשלטון המקומי, ואתה יודע שהרשויות המקומיות לא יוכלו להמשיך בצורה כזאת.

אני פונה אליך, מבקש ממך, מודה לך על שבאת לכינוס שלנו ומקווה שהשביתה הזאת, בת יום אחד, תהיה הצעד האחרון שנעשה, ואחר כך נמשיך כולנו ונעבוד למען הרשויות המקומיות. תודה רבה.

חבר הכנסת זאב בילסקי. הדובר הבא, חבר הכנסת דניאל בן-סימון,

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת,

אני יודע שהראש שלך לא אתנו היום,

הוא ברמת-שלמה, או בתסבוכת של רמת-שלמה, ואני יכול להבין אותך. הראש שלי נמצא בדיוק פה,

אני מאוד שמח, כי בכל העולם שואלים אותי: שר הפנים אלי ישי,

כל העולם רוצה לדעת. אתה היום מוכר בכל העולם, ואני מברך אותך על כך. לאנשים אחרים זה לוקח יותר זמן. בנייה יהודית בירושלים, בנייה יהודית בירושלים, ברמת-שלמה. אני לא מדבר על מענקי איזון, אבל יש כמה חדשות טובות ברשויות המקומיות, במיוחד בפריפריה, ואני חייב להגיד בתחום אחד לפחות: זה שהממשלה נותנת פחות, או מתקמצנת, זה אילץ את הרשויות להסתדר בעצמן, ואני לוקח רק את תחום החינוך. הייתי בשדרות, בקריית-גת, בקריית-מלאכי. אני רוצה לומר לכם שבקריית-מלאכי, לפני שנתיים,

נדמה לי שפחות מחמישה תלמידים סיימו בגרות בחמש יחידות בשנה אחת, וזה אות קלון למדינה. אני חייב לומר שהיום, השבוע, הייתי שם ודיברתי עם מוטי מלכא, בתוך שלוש שנים, במאמץ מרוכז, הצליחו להעלות את שיעור הבגרות בצורה משמעותית, ליותר מ-50%. אותו הדבר בקריית-גת, כמעט 70%. יש פתגם בצרפתית: כשאתה בצרות כל כך גדולות, פה ושם פורצת איזו אלומת אור. מעז יצא מתוק. הם למדו להסתדר בעצמם, זה אילץ אותם להוציא מתוכם משאבים ולעשות את הדברים האלה. ולכן, יש משהו טוב בצרה הזאת.

עדיין רק שם אתה רואה את בתי-התמחוי. אתה לא רואה אותם ברמת-השרון, אתה רואה אותם בקריית-מלאכי, בטח ביישובים ערביים בדרום ובצפון. אתה רואה בתי-תמחוי, תופעה חדשה, לילדים, תופעה שהיא מאוד ישראלית, ובזה צריך להתבייש. כי למרות הוויכוחים בין ימין לשמאל, בין פרופסור אלדד לחבר כנסת ממוצע מהעבודה על הנושא המדיני, על דמותה של המדינה, עדיין אנחנו מחויבים לתת חינוך, לתת כבוד אנושי, ונדמה לי שדווקא ביישובים האלה כבודם האנושי של אנשים ירד למטה. השר אלי ישי, כולם, כל ראשי המועצות האלה, אמרו לי: בן-סימון, קיצצו לנו את הצורה, הורידו לנו את מענקי האיזון. יכול להיות,

אם אחד אומר לך, אולי הוא לא מבין, אבל יש תחושה. תקציבי איזון.

בטעות אמרת מלה אחרת. מאז רמת-שלמה אני התבלבלתי, אני מבלבל מושגים. תקציבי איזון. לכן אני אומר, אלי ישי ואני ועוד הרבה אחרים, והרב אזולאי, מי שבא, טלב אלסאנע, אתה יכול להתאפק שנייה, או, לא, אני תומך בך מפה. אני מחזק את דבריך.

אבל הזמן שלו תם, חבר הכנסת אלסאנע,

דווקא כדי לתת תקווה לאותם אנשים שבאים מהשכבות שלנו, שמתחילים מלמטה, להם, אני אומר, צריך לתת כמה שיותר, כי מהם תצא התקווה הגדולה למדינה הזאת. ככל שניתן להם אפשרות לשוויון, כך יותר טוב. על רמת-שלמה נדבר בהזדמנות אחרת, אני מקווה עוד היום. תודה רבה. תודה רבה, חבר הכנסת בן-סימון. אני מתכוון לנסוע לשם, לרמת-שלמה. אתה מוזמן להצטרף אלי בהמשך היום. ברצינות? מתי?

אתה הולך לבקר שם? בהחלט.

אני מזמין את חבר הכנסת מסעוד גנאים, בבקשה.

אם תצטרף אלי, אדוני השר, תהיה תקשורת. תזכור, תקציבי איזון, לא מענקי איזון. מענקים זה נשמע כמו קמחא דפסחא, חבר הכנסת בילסקי.

זה עיקר הנאום שלי.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

אני לא ראש עיר לשעבר, אבל הייתי חבר עירייה, וחשתי על בשרי איך שאתה מייצג אנשים וחושבים שאתה כול יכול, והציפיות הגבוהות, כאילו אתה הופך עולמות, ואיך השלטון המרכזי מתייחס אליך, רוצה ממך משימות, עבודות, כל מיני דברים, אבל לא נותן לך את הכלים, לא נותן לך את הגיבוי, אלא להיפך. פה צריכים לשאול את השאלה.

הגיע הזמן לשאול אם באמת ישראל,

השלטון המרכזי, רוצה בכלל שלטון מקומי או לא. שיחליטו, לפי דעתי, או כן או לא. אם כן, אז לתמוך, לתת גיבוי לאנשים. אדוני היושב-ראש, אני חושב שהמאבק הנוכחי שמנהל השלטון המקומי נגד הקיצוצים והגזירות של השלטון המרכזי, יכולים לסכם אותו בעולם המושגים. חבר הכנסת בילסקי, ראש עיריית רעננה לשעבר, באתי לעיקר עכשיו. לא לשעבר. הוא כל הזמן ראש עיר.

השלטון המרכזי אומר מענקי איזון, כאילו הוא נותן ככה,

מע אללה, כפי שאומרים בערבית,

והשלטון המקומי אומר: זה תקציבי חובה. אלה בדיוק שתי השקפות עולם: או שהשלטון המקומי והאזרחים הם שמשרתים את המדינה, הכוונה שהמדינה היא המטרה, או שהמדינה היא אמצעי לרווחתו של האזרח, שמיוצג, כבוד השר, בשלטון המקומי, אם מועצה ואם עירייה. האמת, כל זה פוגע בנו, באזרחים, בעם. הפילוסוף הגרמני ניטשה, יש לו אמרה קצת קשה על המדינה, על המדינות בכלל. הוא אומר: מדינה הוא שמה של החיה הקרה מכל החיות הקרות. היא אף מרמה העם בקרותה, בשקר הניגר מפיה. והוא אומר: העם

אדוני היושב-ראש,

זה הרשויות, והרשויות זה העם.

תודה רבה לחבר הכנסת מסעוד גנאים. בהחלט, המצוקה מייצגת את כל המגזרים. אחרון הדוברים, חבר הכנסת מיכאל בן-ארי, בבקשה. אחריו ישיב

אלי ישי.

היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, על הנושא הזה אני אדבר, אבל אותי לימדו שלפני שאני הולך לקשוט אחרים, לפני שאני הולך ליטול קיסם מבין שיניו של מישהו, רצוי שאני אטול קורה מבין עיני. יש איזשהו שלב בסאגה הארוכה של מכירת יוסף וכל סיפור יוסף ואחיו, שהם אומרים: אבל אשמים אנחנו. אני לא רוצה להגזים ולומר, אבל אשמים אנחנו, אבל גם אנחנו אשמים. אני רוצה לדבר על שתי דוגמאות: הצעת חוק שעלתה פה אתמול והצעת חוק שעלתה לפני כמה שנים והיא כבר פועלת בשטח, בתוך הרשויות. חברי הכנסת רוצים להיטיב עם העם, ממשלת ישראל רוצה להיטיב עם העם, רק שזה לא יעלה לה. ואז חבר כנסת נכבד, חברתי, אפילו נדמה לי היה שר, אני מדבר על הרב מיכאל מלכיאור, הציע הצעת חוק, שכל אחד ואחד יוכל להירשם לספרייה עירונית בלי לשלם, וכך תרבה הדעת ותרבה החוכמה, ובאופן הזה נצמצם את הפערים בין העשירים לעניים, שלא ייווצר מצב שרק העשירים יקראו ספרים, שגם עניים יקראו ספרים. נשמע נפלא, ואי-אפשר להתנגד לכזה דבר. נכון ונהדר.

מי אמור לשלם עבור אותה הוצאה שעד עכשיו היתה הכנסה לרשות המקומית? חבר הכנסת בילסקי יודע, כי הוא היה ראש עיר, הדבר הזה נפל מייד על ראשי הרשויות, והם, שגם הם רוצים להיטיב עם העם, הם שואלים עצמם, הנביא שאל: האם מן הגורן או מן היקב? אבל כמו שאתם יודעים, לראש רשות אין גורן וגם אין יקב, יש לו רווחה, יש לו חינוך, יש לו שפ"ע,

יש לו הסעות לילדים מיוחדים, והוא צריך לשאול את עצמו: ממי אני לוקח? שאלתי ראש רשות שאני מכיר באופן אישי, מהיישוב שלי: כמה אנשים נרשמו לספרייה בעקבות החוק הזה שעבר? אמר לי: ולו משפחה אחת ולו היה מצב שמישהו לא היה נרשם לספרייה כי אין לו כסף, לא הייתי מאפשר כזה דבר. אבל מה, הוא אומר, אני לא יכול. יכולתי לגבות מזה ברשות כמו שלנו 100,000 שקל בשנה. זה כלום,

בשביל עיריית רעננה, זה אפילו לא כלום. אפילו לא 100,000 שקל.

הייתי יכול לגבות, אבל כשעומד לפני ילד שצריך להוציא לפנימייה, כשיש התעללות במשפחה, אני לא חושב פעמיים, אני מוציא. אבל מאיפה יילקח הכסף הזה? הרי מי שיכול לשלם, שישלם. ועל זה אני אומר: אבל אשמים אנחנו.

שמוסדות מסוימים לא ישלמו ארנונה.

אבל, שזה לא ייפול על הרשות. האקדמיה ללשון העברית, אני בעד שלא ישלמו ארנונה. אני בעד שאף אחד לא ישלם ארנונה, אבל לא שהרשות תשלם את הארנונה. אם אנחנו מחוקקים חוקים שקשורים לארנונה, שקשורים להכנסות, שקשורים לעירייה, אנחנו מכניסים את היד לכיס של ראשי הרשויות, וצריך לחוקק שהדבר הזה לא יקום ולא יהיה. לא רק שאנחנו מרעיבים, כמו החמור הזה, עד שהוא מת, עם מה שקראת תקציבי איזון, לא רק שאת זה מקצצים, אנחנו עוד שולחים יד.

יש חוק נהדר, הוא אמר לי: יש חוק שאני חייב להעסיק אשה בשכר מסוים לטובת מעמד האשה.

יש לי שלוש מנהלות מתוך שמונה מנהלים, 60% עובדות, אמר לי: מאיפה אקח, המן הרווחה או מן ההסעות של ילדים טעוני טיפוח? אני אומר לעצמנו, בואו ניטול קורה מבין עינינו ונפסיק עם החקיקה הזאת.

חבר הכנסת זבולון אורלב, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הסוגיה הזאת, של המשבר ברשויות המקומיות, היא אחת מהסאגות הבלתי-נגמרות בעשור האחרון לפחות. כמעט כל שנה, ואולי כמעט כל חצי שנה, הכנסת חוזרת לדון במשבר ברשויות המקומיות. והמשבר הזה, כיוון שהממשלה רואה בשלטון המקומי איזה בן חורג, איזה בן לא חוקי, איזה גוף שכאילו הוא לא חלק מהמערכת השלטונית, ומתקבלות החלטות, ברמה הממשלתית, כולל גם בתקופה שאני הייתי בממשלה, שיש להן משמעויות גם לגבי רשויות מקומיות,

לא שמים לב לעניין, ומראש, ובידיעה שזה יביא למשבר, מקבלים את ההחלטות. ההחלטה לקצץ במענקי האיזון, לא ראינו שבא מישהו ואמר: אפשר לקצץ במענקי האיזון,

מענק, קשה לשנות גרסא דינקותא, אבל אתה יושב-ראש השדולה המצוין של הרשויות המקומיות, שעושה עבודה חשובה, אז מי אני שלא אשמע לך? שיהיה תקציבי איזון. אבל זה אותו כסף שחסר.

אז אם הממשלה היתה אומרת: אפשר לקצץ ב-x אחוזים, והרשות המקומית יכולה להתנהל אף-על-פי שאפשר לעשות את הקיצוץ, אני מבין את העניין.

שקורה זה כמו בשיטת המשחק של הפרה העיוורת. אומרים: תקצצו, איש לא יודע שאת אותו טיל של קיצוץ שאנחנו שולחים בתקציבי האיזון, איפה זה פוגע? זה פוגע בכך שבמקום שיהיו לעובד סוציאלי, כמו היום, 300 תיקים,

זה פוגע בכך שלא יוכלו להינתן שירותי תרבות ראויים? זה גורם לכך שרשויות מקומיות לא ישלמו משכורות? איש לא נותן תשובה. ובדיונים הפרטניים ברשות כזאת או ברשות אחרת, או בדיונים פרטניים בתחומים מסוימים, תחומי חינוך,

תחומים אחרים, אתה רואה שאין מישהו שרואה את התמונה ואומר: רבותי, השלטון המקומי הוא חלק בלתי נפרד מהמערכת השלטונית, ואחריותנו לכל רשות מקומית לא נופלת מהאחריות שלנו לכל מחלקה ממשלתית. על כן, אני רואה את סגן ראש הממשלה ושר הפנים, וחוזר על הצעתי משכבר הימים: צריכים פעם אחת ולתמיד, אדוני היושב-ראש המצוין של ועדת הפנים,

אני מודה לך על שהעברת היום הצעת חוק שלי בסוגיית הענקת אזרחות כבוד לחללי מלחמת הקוממיות שנפלו טרם הקמת המדינה, אני מנצל את ההזדמנות להודות לך, צריך לחוקק את החוק. צריכים לחוקק פעם אחת ולתמיד את חוק הרשויות המקומיות. נתווכח,

אבל בואו נקבל הכרעות, איך אנחנו רוצים שהשלטון המקומי יתנהל? נמאס כבר מכל המשברים האלה. ויפה שעה אחת קודם. תודה רבה. השר אלי ישי, בבקשה.

חברי חברי הכנסת, הסוגיה של השלטון המקומי עולה חדשות לבקרים, בצדק רב, המצוקה היא אמיתית, הדרישות צודקות, אנחנו נמצאים במאבק מתמשך, בדיונים מתמשכים עם האוצר. עברנו תקופה קשה בעולם כולו, משבר כלכלי, וזה מעיב ומעיק בכל נושאי החיים שלנו. יחד עם זאת, לשאלת רבים מהחברים פה, המעורבות שלי היא כזאת שהביאה

בין משרד האוצר לשלטון המקומי

על-פי דרישת משרד הפנים, הצלחנו לצמצם את הפערים כמעט ב-600 מיליון שקל, וגם זה לא פשוט, וגם זה יכול להביא לקיצוץ נוסף, או, ממקורות כאלה ואחרים. בסופו של דבר אין ספק שתהיה תוספת מכובדת. השאלה אם זה יספק את כל הדרישות או לא, אז אני כבר אומר: זה יהיה בהדרגה, חלק ב-2010, חלק ב-2011, ב-2012. אבל להזכיר לכולם,

לצערי נאמרו גם דברים לא מדויקים, אבל אין לי עניין לחדד, מי מהחברים טעה ומי שגה בנתונים. אבל ככלל, אני רוצה להזכיר גם למגישים ולמציעים את ההצעות לסדר-היום, שתחילת ההידרדרות של השלטון המקומי, הקריסה של השלטון המקומי, התחילה בממשלת שרון השנייה, ובאותה תקופה ש"ס לא היתה בקואליציה. נכנס פורז לקואליציה, הוא היה שר הפנים, ואז קיצצו, בקואליציה משותפת, גם הליכוד,

וגם שינוי, קיצוצים של כמעט 50% במענקי האיזון, תקציבי האיזון, אם כך תרצו לקרוא לזה. זאת באמת שערורייה. הרי תמיד אומרים: ראשי ערים מתנהלים לא נכון, יש ראשי ערים מושחתים לכאורה. יש הרבה דיבורים כאלה, כשיש הרבה כסף יש צד לשחיתויות.

כל כך קיצצו, שאם יש ראש עיר שרוצה להיות מושחת הוא לא יכול, כי אין לו כסף בכלל. עד כדי כך. אז בגדול, המצב הכלכלי, הכספי, הוא קשה ביותר. אני לא מסכים עם חבר הכנסת בילסקי לגבי הערים בפריפריה, ערי הפיתוח,

צריך להביא לשם תעשייה, משום שתעשייה שתגיע לשם תיצור גם מקומות עבודה לאותם אנשים, ולאותו יישוב

עשינו את זה בעבר, צריכים לעשות את זה גם בעתיד. זה לא נכון לבוא ולומר: תהיו במרכז הארץ,

העדפה בהנחות בארנונה, תמריצים לתעשיינים, למעסיקים, על מנת שיבואו לשם וגם יקלטו אותם, גם יהיו מקומות עבודה באותם מקומות וגם תהיה הכנסה מארנונה.

ברור שבערים החזקות אין מצוקה כמו בערים החלשות בפריפריה וערי הפיתוח, ואלה צריכות לקבל יותר סיוע, וזה דבר נכון, וכשיש קיצוצים בתקציבי או במענקי איזון, מטבע הדברים הפערים בין חזקים לבין חלשים מתרחבים. ועוד מלה אחת על השלטון המקומי והרשויות המקומיות. אני מכיר את השלטון המקומי בהרבה גלגולים, גם מתפקידי השונים, כעוזר שר, כשר העבודה והרווחה,

התעשייה והתעסוקה וכשר הפנים בסיבוב הקודם וגם היום, אין להשוות את ההתנהלות של השלטון המקומי בעבר והיום. איך אמר חבר הכנסת בן-סימון? אולי הקיצוץ עשה להם קצת טוב. חלק מהקיצוץ, שהוא באמת הגיוני, או סביר, או בלית ברירה ומתבקש, עושה קצת טוב ועושה קצת סדר. אבל הקיצוץ היה כל כך דרמטי וחריף, שהוא כבר עושה בלגן. אי-אפשר לנהל עיר ולפגוע בשירותים, אי-אפשר לנהל עיר בלי לשלם משכורות, אי-אפשר לנהל עיר בלי לתת את השירותים המינימליים המתבקשים. לכן, מצד אחד אני אומר, היום יש שינוי דרמטי בהתנהלות של השלטון המקומי, ואני מברך על כך, ומצד שני יש רשויות שלא מתנהלות נכון, אבל זה קומץ קטן, לא קומץ גדול. אי-אפשר בגלל הקבוצה הקטנה,

לבוא ולהגיד שכולם לא בסדר, ומי שלא בסדר, אמרתי אין-ספור פעמים ואני אומר שוב: אני לא שש להדיח ולפזר מועצות, אני אוהב את הדמוקרטיה של בוחרים ונבחר ומכהן ומתנהל, אבל מי שמתנהל לא נכון, נקים ועדת בדיקה,

נשלח אותו הביתה. אם יהיה צורך נשלח אותו,

אז את חברי המועצה,

את שניהם יחד, כך שהציבור לא ייפגע. זה תפקידי כשר הפנים, ואת זה אני מתכוון לבצע. נכון שאני לא ממהר לעשות את זה.

אני לא ממהר לעשות את זה שבעתיים, משום שאני גם רואה שהדרישות צודקות, והקיצוצים כל כך גדולים, שאם אתה הולך לפזר מועצה כי הוא לא יכול לשלם משכורת, כי אין כסף והוא מתנהל נכון,

אם תמנה ועדה ממונה, הוא יתנהל יותר טוב? הוא לא נבחר על-ידי הציבור, הוא פחות מכיר את הרגישות הציבורית שם, פחות יודע לשרת נכון. לכן, אני לא מהסס לבצע את זה. אני מקווה שהמשבר באמת יסתיים בקרוב מאוד. אם לא היה משבר כלכלי עולמי והשלכות חריפות גם על התקציב של מדינת ישראל, המשבר הזה היה נגמר מזמן. למרות הכול השגנו יחד עם האוצר, בדיון בשולחן העגול עם משרד האוצר והשלטון המקומי כאחד, סדר-גודל של כ-600 מיליון שקל. אני מבין שזה לא מספיק, אני מקווה שנצליח להשיג עוד סכום שיתקבל במקביל, החלוקה תהיה ב-2010, 2011 ו-2012, ואני מקווה מאוד שגם בעתיד לא יהיו קיצוצים בשלטון המקומי. אני כבר מודיע, שאם תהיה בתקציב פגיעה בשלטון המקומי, אני אצביע נגד. אני מקווה מאוד שחברי הקואליציה ישתפו פעולה בעניין הזה גם בפועל, בהצבעות בכנסת ובוועדות הכנסת השונות, בעיקר בוועדת הכספים. אני חושב שהמצוקה היא אמיתית, הגיע הזמן לחלץ חושים כולם יחד. צר לי שבדיון הקודם בממשלה על הקיצוץ, אנחנו הצבענו נגד, אבל אותן מפלגות וסיעות שמייצגות הרבה מאוד ראשי ערים הצביעו בעד הקיצוץ הזה. לא הצביעו נגד הקיצוץ הזה. אז לפחות בואו נאמר את האמת לאזרחים שלנו, למאזינים ששומעים ומקשיבים לנו, שידעו את האמת, איך הפוליטיקה מתגלגלת ואיך זה מתנהל. צריך לומר את האמת מצד אחד. מצד שני, אני מברך את כל היוזמים של ההצעות לסדר-היום ואת כל אלה שפועלים על מנת לתקן את העוולה ומסייעים לנו להתמודד עם הבעיה בדרך הנכונה. אפשר שאלה,

אפרופו הוצאות, תקציבים, רשויות מקומיות, שלטון מקומי? לא היית בשבוע שעבר, אבל העלינו כאן נקודה לגבי הוצאות בעיריית טייבה. הנאמן של טייבה מקבל שכר חודשי של בערך 250,000 שקל. כשאמרתי את הסכום הזה אנשים לא האמינו, ואז סגן השר איציק כהן התקשר למנכ"ל, שנמצא פה, והוא אישר לו את הדברים. מבדיקה התברר שאני המעטתי בסכום: ההוצאות של הנאמן של טייבה וצוות המפרקים, מנכ"ל, החשב שלו, עוזרים, זה מיליון שקל בחודש, אדוני השר. הוא עובד כבר שנתיים, זה 24 מיליון שקלים. מה היה קורה לטייבה אם הייתם מזרימים לה 24 מיליון שקל, והאם ידוע לך על המספרים האלה? לא, אני לא מכיר מספרים של מיליון שקל בחודש. עם הצוות, צוות המפרקים. אני מכיר 250,000 שקל, אבל זו פסיקת בית-המשפט. הוא פסק את הנאמן, הוא קצב את הסכום, אנחנו לא יכולים לפעול בניגוד לבית-המשפט. כשר הפנים, זה נראה לך סביר? אני מסביר, בית-המשפט פסק את ההוצאות, אתה יכול להגיש ערעור לבית-המשפט בגין ההוצאות. האזרח צריך לערער, או השר?

שר הפנים הקודם, שטרית, ערער על הנאמן. ונדחה על-ידי בית-המשפט. הוא ביקש לפטר אותו. שר הפנים ביקש לפטר את הנאמן, הוא לא ערער על הסכום. בית-המשפט לא קיבל את זה, ומן הסתם הוא לא יקבל את הבקשה לצמצם או להקטין את הסכום. אני בהחלט חושב שהסכום מאוד גבוה, אבל כשבית-המשפט פוסק, אני לא מכיר מישהו שיכול לקום ולעשות אחרת ממה שבית-משפט פסק.

תודה רבה, אדוני השר. מה אתה מציע, אדוני, לגבי ההצעה?

ועדת הכספים. מכובד. ועדת הכספים.

חבר הכנסת מגלי והבה, בבקשה. הצעה אחרת. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אין ספק שהשביתה של יום אחד היא נורית אזהרה בוהקת לממשלת ישראל. אנחנו גם מכירים שאנחנו על סף, כמה מהרשויות נמצאות על סף קריסה טוטלית. השביתה הזאת באה להזהיר את הממשלה, את שר האוצר, שמענו את שר הפנים, שמפיל את זה על הקואליציה ועל שר האוצר. אני מקווה שהאזהרה הזאת תביא את ראש הממשלה, את האוצר, לסייע לרשויות המקומיות. הסכומים ידועים, וגם המקור התקציבי, אנחנו יודעים מאיפה הוא יכול לקחת. אדוני היושב-ראש, אני מקווה שהשביתה הזאת תביא לרשויות את הישועה, אחרת אל יתפלאו, הממשלה הכושלת הזאת, אם הזבל ייערם על הכבישים ותלמידי בתי-הספר יפסיקו ללמוד וכל השירותים שהאזרחים צריכים לקבל,

חבל, ויפה שעה אחת קודם. אני מודה לך. חבר הכנסת ברכה. אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, זה גובל בפארסה, התשובה של שר הפנים. ראשי הרשויות באים לבכות לשר הפנים, ובמקום ששר הפנים ירפא את מכאוביהם הוא בוכה אתם.

סגן ראש הממשלה ושר הפנים, הוא אמור לתת תשובות, הוא אמור לתת פתרונות, ולא להתחיל להגיד כמה הם צודקים. פורז ופורז, שמענו,

שמענו, הוא עשה פשע כלפי השלטון המקומי, אבל אתה כבר שנה בתפקיד, העברת תקציב לשנתיים, עומדים להעביר תקציב לעוד שנתיים, קדנציה שלמה, שני תקציבים, ויש דברים שבוערים בכל פינה, והוא אומר לך: טוב, אני אבכה אתכם. שר הפנים אמור לתת פתרונות ולא לבכות עם ראשי הרשויות. ולכן, אני חושב שאם שר הפנים, שאחד מתפקידיו המרכזיים הוא הטיפול בשלטון המקומי, אם הוא לא יכול לעשות כלום, והוא מרכיב חשוב בממשלה ובקואליציה, אז בבקשה, שיקום וילך ויגיד: אני לא יכול לעשות.

זה כמעט מועל בתפקידו.

תודה רבה. אנחנו עוברים להצבעה, רבותי. מי שבעד, הוא בעד העברה לוועדת הפנים, מי שנגד, הוא בעד הסרה. את מבינה את זה, חברת הכנסת מירי רגב?

ועדת הכספים. ועדת הכספים. זה לוועדת הכספים.

מי שבעד, הוא בעד ועדת הכספים. מי שנגד, הוא בעד הסרה. את מבינה את זה, חברת הכנסת מירי רגב? כן, הבנתי. כשאתה מסביר לאט אני מבינה. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הכספים

בעד, 12,

אפס, אין נמנעים. ובכן, ההצעה הועברה לוועדת הכספים. יש לי בעיה, אני שכחתי שאני מקוזז עם ליצמן. לא, לא. ההצבעה תתקבל ותירשם ולא תשונה, אבל ההערה שלך נמסרה לפרוטוקול. הסכמי קיזוז לא משפיעים על הצבעות.

זה לא, לא. גם טכנית, קיזוז לא משפיע על הצבעה. אנחנו עוברים לנושא הבא: ביקורו של סגן נשיא ארצות-הברית ג'ו ביידן, הצעות לסדר-היום מס' 2778, 2784,

2824 ו-2827. יפתח חבר הכנסת אריה אלדד. הצעה רגילה, עשר דקות.

של השמחה, נדמה לי שהיושב-ראש יסכים אתי שתיאור כזה מתאים לאיזו מחלה בי-פאזית.

אבל נדמה לי שצריך לבדוק גם את השמחה, גם את השמחים, ובעניין הזה ראוי לבדוק גם את המתווך האמריקני, גם את השמחה שלו. פרק ראשון, ובו יסופר על שני יהודים שנסעו ברכבת. שמח שם, בפינה של ציפי ארדן. חברת הכנסת חוטובלי, בפרק הראשון של נאומי אני מספר על שני יהודים שנסעו ברכבת, אחד שדכן ואחד לא, לא, חלילה, רק היה רעש. מדברים, נסיעה ארוכה, שואל היהודי שהוא לא שדכן את השדכן: לאן אתה נוסע? הוא אומר: אני נוסע לפריס לסדר שידוך. הוא אומר: למי? אומר: הבת של החזן בבית-הכנסת שלנו, אני רוצה לסדר לה שידוך, בחורה כלילת כל המעלות, קצת פוזלת,

אבל רק בעין אחת, כלומר לא בשתי העיניים היא פוזלת. ולמי אתה רוצה לשדך אותה? אומר: אני רוצה לשדך אותה לבן של רוטשילד. הוא אומר: ויש סיכוי? הוא אומר: 50% מהעסקה סגור. אבל למה אתה מסתכל על חברת הכנסת חוטובלי כשאתה אומר,

עכשיו יש שקט גם שם. תגן עלי, חברים, פרק ב'. יש לנו כמה פרקים. פרק ב'. אולי יהיה happy end.

ובו יסופר על ההבדל בין השדכן והמתווך האמריקני. ההבדל הוא שרוטשילד כנראה לא ייאלץ לחתן את הבן שלו עם הבת הפוזלת של החזן, כי לשדכן אין, חוץ מההתלהבות, שום אמצעי לחץ כנגד רוטשילד. לעומת זאת, למתווך האמריקני יש כנראה אמצעים נוספים לשכנע את המחותנים. פרק ג'. פרק ג', ובו יסופר איך לחץ אמריקני גרם לראש הממשלה בישראל, ראש ממשלה שאמר בעבר: מי שאומר כן למדינה פלסטינית אומר לא למדינת ישראל, איך לחץ אמריקני כזה גרם לו להגיד "שתי מדינות לשני עמים", ואיך גרמה לו עוד טיפה לחץ גם להקפיא את הבנייה. אז הנה סיפרנו,

וראש הממשלה שינה את עמדתו. פרק רביעי, ובו נסיק מסקנות מהחולשה של ראש הממשלה וחוסר יכולתו לעמוד בפני לחץ אמריקני. ראש הממשלה חלש, לא עומד בלחצים,

אם יתקיימו שיחות קרבה ואיזה מיטשל תורן יצא ויבוא ויוציא ויביא, בוקר אחד הוא יוציא מהכיס תוכנית אמריקנית, תכתיב אמריקני, דיקטט, ויפעיל לחץ על נתניהו כדי לקבל אותו. בפרק החמישי נסביר איך הוא יפעיל לחץ אמריקני: היה פעם קרקס, והופיע בו פיל, והמאלף של הפיל אמר: מי שיגרום לפיל לקפוץ באוויר יקבל הון תועפות. ניסה זה וניסה זה וניסה זה, אף אחד לא הצליח. בסוף הגיע איזה יהודי קטן עם שתי אבנים, נתן לפיל עם שתי האבנים, והפיל קפץ באוויר. כעבור שנה חזר הקרקס לעיר, ואותו פיל ואותו מאלף, והפעם אמרו: מי שיצליח לגרום לפיל להגיד "כן" ו"לא", יקבל הון תועפות. כולם ניסו, בסוף היהודי חזר, ניגש רגע לפיל, לחש לו משהו באוזן, והפיל עשה "כן"; לחש לו עוד משהו לאוזן, והוא עשה "לא". שאלו אותו: איך הצלחת? הוא אמר: שאלתי אותו: אתה זוכר אותי? הוא אמר "כן". אתה זוכר מה עשיתי לך בפעם שעברה? הוא אמר "כן". אתה רוצה שאני אעשה לך עוד פעם אותו דבר? הוא אמר "לא". לא צריך להפעיל לחץ על נתניהו, מספיק להזכיר לו את הלחץ מהפעם שעברה. פרק שישי, ובו נלמד מה בין בנייה בירושלים לאוכל שנשרף,

אני רוצה את הספר שממנו אתה לוקח את כל הסיפורים האלה. עכשיו אנחנו רוצים ללמוד מה בין בנייה בירושלים לאוכל שנשרף.

המוסדות המוסמכים לתכנון ובנייה בירושלים החליטו לבנות בירושלים.

1,600 יחידות דיור, רמת-שלמה, אז זה הרגיז את הערבים.

הם מתרגזים על העניין הזה של בנייה בירושלים, ובכלל על העניין הזה של יהודים בארץ-ישראל, כבר 100 שנה. ויש גם יהודים שמתרגזים יחד אתם, אבל מכיוון שכבר לא נשאר להם דגל כחול-לבן אז בשמעון-הצדיק הם מנופפים מעל הראש בדגל אדום או בדגל אש"ף.

מי שהדגל שלו כבר לא דגל כחול-לבן ודאי יתרגז כשיהודים בונים בירושלים. אבל אתמול ראינו כי גם הנשיא האמריקני מתרגז כשיהודים בונים בירושלים. הנשיא העוין ביותר לישראל זה כמה וכמה נשיאים התרגז, וגם סגנו, ששוהה אצלנו עכשיו בביקור,

ולא רק שהוא התרגז, הוא גם גינה אותנו, ולא רק שהוא גינה אותנו, אלא גם איחר שעה וחצי לארוחת הערב אצל נתניהו, וציער מאוד את ראש הממשלה שלנו, ולא רק שציער את ראש הממשלה, ציער גם את אשת ראש הממשלה, שחיכתה עם האוכל בתנור שעה וחצי, והאוכל או נשרף או התייבש לה בתנור. זה הקשר בין בנייה בירושלים ואוכל שנשרף בתנור. עכשיו הפרק האחרון, באמת הגיע הזמן להגיע לפרק האחרון. הפרק האחרון, ובו יסופר על הקשר בין עולי הגרדום ושיחות הקרבה. אתמול התרפקנו כולנו על זכרם של עולי הגרדום, בסדר, לא כולנו, היו כמה שיצאו. התרפקנו רובנו על זכרם של עולי הגרדום, ואפילו הזכירו מעל הבמה הזאת את דב גרונר, שסירב לחתום על בקשת חנינה, כי אמר: הבריטי בארץ הוא שלטון זר. אני כפרתי בסמכותו לדון אותי בבית-המשפט, אני לא אחתום על בקשת חנינה, כי בכך אני מכיר בו, והיה מוכן למות על המאבק שאומר: רק שלטון יהודי בארץ-ישראל הוא שלטון לגיטימי. כל שלטון אחר הוא שלטון זר, בריטי או ערבי. על זה היה מוכן למסור את נפשו. על זה התרפקנו אתמול, על המורשת שלהם.

בשבוע שבו אנחנו מתרפקים על המורשת של עולי הגרדום, אנחנו מוכנים לשיחות קרבה כדי להעביר, בסופו של דבר,

חס ושלום, כדי להעביר את השלטון על חלק מארץ-ישראל לשלטון זר. זה, חברים יקרים, בפרק המורשת, אנחנו גולשים לצביעות קלה. מי שבאמת מפנים את המורשת של דב גרונר וחבריו, לא יכול לשמוח על שיחות קרבה שעלולות לקרב שלטון זר בארץ-ישראל. ויש לי, בשולי כל הפרקים הללו, בקשה אחת קטנה מהדוברים אחרי, בקשה צנועה, לא לגופם של דברים, אלא לשימוש במטבעות לשון: תעשו טובה, חברים, אל תגידו "דווקא בעיתוי הרגיש הזה". ואללה, נמאס. הלוא לא שמעתי פעם אחת שמישהו קם על הבמה ואמר: עכשיו ממש מתאים לי להקים שכונה יהודית בארץ-ישראל. מי שאומר: דווקא בעיתוי הרגיש הזה להכריז על בניית 1,600 יחידות דיור, מתבקש להיזכר מתי הוא קם בבוקר בפעם האחרונה, הסתכל החוצה ואמר לעצמו: זה היום הנכון להקים 1,600 יחידות דיור בירושלים.

אני מודה לך, הוספתי לך שלוש דקות אבל לא ניצלת אותן. חבר הכנסת מגלי והבה, שלוש דקות.

יש אלמנט של קנאה, אבל, אתה נראה מאוד מוטרד. מהקולות והצחקוקים. רק לחבר הכנסת אלדד מותר לספר בדיחות? אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, כשאישרנו את ההצעה לסדר-היום בנשיאות היו לנו רצון ותקווה שאולי סוף-סוף יתחיל לזוז משהו בממשלת הקיפאון.

אדוני השר, להזכירך,

או שלשום בעצם, כשהשבת על האי-אמון אמרת שב-1 באפריל הממשלה הזאת תהיה שנה בשלטון, לא, אמרתי "ב-31 במרס". אני מבין אותך. גם אני מבין אותך. אבל השנה הזאת, שעברה, עם קיפאון כזה, שלא זכור לי מאז תהליך השלום, ויכול לתקן אותי היושב-ראש, שהיה נתק בשיחות בין, ברמה בין ההנהגה הפלסטינית לבין ממשלות ישראל לדורותיהן, למעט התקופה שממשלת ביבי נתניהו עלתה לשלטון. ראש הממשלה, שיחליט לאן הוא רוצה להוביל את המדינה הזאת. מחד הוא מצהיר: אני רוצה לעשות ולהוביל לשיחות שלום, מאידך,

הוא מצליח להביא את מדינת ישראל לבידוד מדיני ולסכנה שהיא לא לטובתו של אף אחד במדינה הזאת. אני גם יודע שהצד השני, יש אצלו בעיות, ברשות הפלסטינית, אצל אבו מאזן. אבל האחריות היא על ממשלת ישראל, לחדש את התהליך המדיני. פעם אחת, הקפאת התנחלויות, ולאחר מכן הצהרות של אותו ראש ממשלה, שהוא מתיר בנייה מסיבית בהתנחלויות. פעם שנייה, הוא אומר: שתי מדינות, מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל, ופתאום הוא מוציא כל כך הרבה התניות, שאי-אפשר להאמין לאן הממשלה הזאת רוצה להוביל אותנו.

הוא יבוא. היום כל העולם מפנה אחריות ישראל לחידוש המשא-ומתן, ואם הוא ימשיך במדיניות הזאת, אפילו שהתחלנו לקרוא, חלק מהדברים שנשיא ארצות-הברית וסגנו מנסים לעשות בתיווך הזה, אדוני היושב-ראש, הם רצו לוותר על אנאפוליס וכל השלבים שהממשלה הקודמת והרשות הפלסטינית כבר הגיעו לאיזו הבנה שהם צריכים להיות על שולחן המשא-ומתן, להחזיר אותנו למפת הדרכים לבזבז את הזמן היקר הזה של ההזדמנות להגיע לשלום ולהסדר עם הרשות הפלסטינית. לכן, אני מסכם ואומר, אדוני השר ארדן, על ראש הממשלה ועל הממשלה הזאת להחליט לאן פניה מועדות, האם לתהליך שלום, או לקיפאון מדיני, שהם, הם, אותו ראש ממשלה ואותה ממשלה,

תודה, אדוני. אני מודה לך, אדוני. חבר הכנסת מוחמד ברכה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הנושא של העיתוי הוא לא הנושא. זאת אומרת, יש כאלה

גם בתוך הממשלה וגם מחוץ לה, גם ראש הממשלה, גם שר הביטחון, גם שר הפנים, כולם הצטערו על העיתוי, ואם לא היה העיתוי הביקור של סגן נשיא ארצות-הברית,

הרי כולם היו אומרים שזה מצוין.

שעטה מסכה של מאמצים שהוא עושה כדי להחזיר את האמון, דווקא הוא, לפני כמה ימים, אישר בנייה בהתנחלויות, במה שקרוי ביתר-עילית. הניסיון לצייר את העניין כעניין של עיתוי, ושל המבוכה לסגן נשיא ארצות-הברית, אני חושב שזה לזרות חול בעיניים. הממשלה הזאת,

וגם האופוזיציה העיקרית, לא רוצות ולא רצו לשאת ולתת על ירושלים המזרחית כבירתה של המדינה הפלסטינית, וכולם תמכו בהתנחלויות

בשטח של ירושלים המזרחית הכבושה. לכן, שלא יספרו את הסיפורים. הסיפור של ג'ו ביידן בא כדי להכריז חגיגית על פתיחת מה שקרוי "שיחות הקרבה". אני אומר לכם שאם אבו מאזן היה שואל אותי, והוא לא שואל אותי, הייתי אומר לו: חבל על הזמן. אם יש נחמה בכל העניין הזה, שזה ארבעה חודשים, אני חושש שזה יתגלגל מעבר לזה, אבל שיחות הקרבה הן שיחות של ריחוק, רבותי. שיחות קרבה אמורות להתחיל מאיפה שהגיעו, ולהמשיך הלאה. פה שיחות הקרבה, חוזרים לאפס בשני הצדדים. איזו קרבה זאת? לקרב בין מה למה? לקרב את השקט לביבי נתניהו, שיקבל כמה צילומים של מיטשל יוצא ונכנס? קרבה של האמריקנים, שכאילו הם עושים תהליך מדיני, אבל בפועל הפלסטינים ימשיכו להיות מדוכאים תחת עול ההתנחלויות והכיבוש. אם יש משהו שנחוץ בשלב הזה, זה לחץ אמיתי של האמריקנים, אם הם באמת חושבים שהם מתווכים הוגנים, או מתווכים, אפילו לא הוגנים. אבל לקבל את הנוסחה של נתניהו, ללכת למשא-ומתן מנקודת האפס, זה כאילו לא עברו 17 שנים מאז תחילת התהליך המדיני, וכאילו לא היתה האינתיפאדה הראשונה, ולא היתה האינתיפאדה השנייה, וכאילו לא היו קורבנות, בעיקר בקרב הפלסטינים אבל, בקרב הישראלים. הנחיצות והדחיפות היום היא לא לעשות כאילו, לא לעשות את הישראבלוף שנמשך כבר שנים על שנים, אלא שהקהילה הבין-לאומית, כולל ארצות-הברית, תתגייס כדי לשים קץ לאסון הזה שנקרא כיבוש העם הפלסטיני. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת יצחק וקנין, איננו. חבר הכנסת איתן כבל, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי השרים, גלעד ארדן, מיקי איתן,

האמת היא שאמרתי לעצמי היום, אולי אני אחרוג ממנהגי,

אני התכוונתי לבוא לברך. הנה, הגיע סגן נשיא ארצות-הברית, ונדבר קצת עבור אלה שמבקשים לקדם את השלום, כמו שאמר חבר הכנסת מגלי. אבל, אדוני היושב-ראש, חברי השרים, השר גלעד ארדן, מה שקרה אתמול, עם הסיפור של אישור אותן דירות ברמת-שלמה,

אני לא בטוח שבחלם היה מאושר שזה יעבור.

כל מהדורות החדשות נפתחות בתרועה: הפגישה, שלל הפגישות של סגן נשיא ארצות-הברית, החיבוק האמריקני הגדול והרוח הגבית לממשלת ישראל כדי לקדם את התהליך, מחויבותה של ארצות-הברית. באיזה טמטום, אין לי הגדרה אחרת, אני אפילו לא רוצה להיכנס עכשיו, אדוני השר, לשאלה אם צריך להקים, לא צריך להקים, זה כבר לא,

אבל זה לא רלוונטי.

איך יכולה ממשלה,

שמראש יש כל כך הרבה שרים שראש הממשלה כבר לא יודע מי נמצא אצל מה. אם הוא במצב ששר בממשלתו מאשר את אותן יחידות דיור, גם אם זה אישור טכני, חבר הכנסת והבה, אני אומר לכם שיש בלבי חשש ודאגה גדולה, וזאת איננה הישיבה הראשונה, ואני כמעט חוזר על זה כמו מנטרה, שבוע אחר שבוע, שאנחנו נמצאים במסלול התנגשות מול הפלסטינים. אז אני יודע שיש בבית חברים שזה לא מפחיד אותם:

2,000 שנה אנחנו נלחמים, אנחנו כבר פה 100 שנה, נילחם שוב. גם אני לא מפחד במובן של פחד להילחם. אם צריך להילחם, חבר הכנסת איתן, אנחנו נילחם פה על זכותנו. אבל יחד עם זאת, האופן שבו אנחנו מקבלים את זה, בסוג של קלות, אולי במידה רבה קלות דעת, אין אפילו תחושה שראש הממשלה, אחרי האמירות הגדולות של שתי מדינות לשני עמים, וזה באמת התברר כחסר כל ערך, חסר כל תוכן. אני אסיים, אדוני היושב-ראש. השבוע, כפי שבטח קראת ושמעת, חזרתי לחיק החמים של סיעתי. אני אומר את מה שאמרתי שם: מפלגת העבודה חייבת לקחת לה נושא, ולו אחד, יש לה כאן הזדמנות, הרי לא יכול להיות ששר הביטחון, שמופקד על כל התהליכים, הופך להיות פרשן של הממשלה שלו. זאת אומרת, זה דבר שעוד לא היה. אתה נושא באחד התפקידים המרכזיים, ואתה בכל ישיבה או בכל מסגרת מפרשן מה צריך לעשות. אני אומר: לעזאזל,

אתה נמצא בתפקיד החשוב ביותר אחרי ראש הממשלה, תעשה. אני מקווה מאוד שהוא יעשה.

אני מודה לך, אדוני. חבר הכנסת סעיד נפאע, לא נמצא. יענה בשם ראש הממשלה, השר גלעד ארדן, אם הוא נמצא. אה, השר מיכאל איתן יענה בשם ראש הממשלה. בבקשה, אדוני. האמת היא שאני זוכר שהוא היה פה ב-1998, נדמה לי, ואז עלתה על הפרק השאלה של הקמת מדינה פלסטינית, כי זה היה חמש שנים

אז הוא חוזר לעשות פה תיקון. רטרואקטיבי.

הוא בקי בסכסוך הזה לא פחות מאתנו. אבל טוב שהוא בא. בהחלט. שיבוא כל יומיים. אמרתי, שיבוא לעתים יותר קרובות. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, ממשלת ישראל קידמה השבוע בברכה ידיד חדש, ידיד ותיק, של ישראל, סגן נשיא ארצות-הברית ג'וזף ביידן, המבקר כאן בלוויית רעייתו, ד"ר ג'יל ביידן. סגן הנשיא הוא מכר ומודע של רבים ממנהיגי ישראל בעשורים האחרונים, ונושא במשרה רמה ובאחריות כבדה, ובין היתר העלה תרומה מדינית להישג הגלום בקיומן של הבחירות הדמוקרטיות בעירק, מציאות שאך לפני שנים ספורות הצטיירה כבלתי ריאלית. באותו עיתוי, כפי שאירע, הגיע לאזור גם הסנטור ג'ורג' מיטשל, ידיד ותיק אף הוא, וקיבל לידיו את הסכמת הצד הפלסטיני לחידוש השיחות עם ישראל, ולו במתכונת של שיחות קרבה בתיווכו. ממשלת ישראל, שרצתה מאז ומתמיד בחידוש השיחות, מברכת על ההתפתחות הזאת, הנסמכת על ההחלטה התומכת של הליגה הערבית,

וצריך להדגיש זאת, שיש בהחלטה של הליגה הערבית גם מרכיבים קשים ובעייתיים. הממשלה מצפה כי השיחות האלו יובילו במהרה למעבר לשיחות ישירות במגוון סוגיות המהות שעומדות על הפרק. אנו חדורי אמונה שבכך מגיע לקצו פרק ארוך ומיותר של היסוסים, ואנחנו נעבור לשלב הרבה יותר ישיר ואפקטיבי. בשלב מוקדם זה של המגעים המתחדשים ממשלת ישראל רושמת לפניה בהוקרה את גילויי התקווה, האהדה והתמיכה מצד חברי כנסת מסיעות בית שונות, אך אינה רואה מקום לדיון מדיני בטרם תסתמן מתכונת תכליתית באשר לתוכני השיחות.

אני מבקש להסתפק בתשובתי זו לעת הזאת,

מגמה שכאשר ייווצר איזה בסיס תוכני במגעים בהחלט יהיה אפשר לקיים דיון, ואפילו דיונים מספר,

נתבקשתי גם להתייחס להודעת שר הפנים, שביקש לצרף לדברי החברים, חברי הכנסת, בנושא האישור שנתנה הוועדה המחוזית בירושלים להפקדת התוכנית בעניין בניית הבתים ברמת-שלמה, 1,200 יחידות דיור,

ובכן, שר הפנים מודיע שמדובר בשלב פרוצדורלי במסגרת הליך ארוך, שיימשך עוד זמן רב. עיתוי כינוס הוועדה נקבע מראש, ואין לו שום קשר לביקורו בישראל של סגן נשיא ארצות-הברית. אני רוצה גם לומר לעצמנו, אנחנו קצת מגזימים, וקצת עושים, אולי, דבר גרוע מאוד לעצמנו. נוצר מצב, שאפשר גם לבדוק אותו, שמתכנסת ועדה באיזה הליך, והוועדה הזאת החליטה החלטה, היא זומנה, והמועד שנקבע לישיבתה לא תואם עם ג'וזף ביידן, ולא תואם בשום הקשר אחר, אלא בהקשרים של הוועדה. הוועדה הזאת קיבלה החלטה באיזה מסלול. תראו לאן זה גולש, תראו לאן זה מתנפח, בלי שום פרופורציות, וזה מזיק לתהליך. אני גם רוצה לציין ולהדגיש: הממשלה, חבר הכנסת כבל,

את ההחלטה, וראש הממשלה הודיע, ברגע שהוא נדרש להחלטה חסרת התקדים ששום ממשלה לפניה לא קיבלה, הקפאת ההתנחלויות וההתיישבות בהתנחלויות והבנייה בהתנחלויות לתקופה של עשרה חודשים, ממשלת רבין עשתה את זה יותר מעשרה חודשים. לא, היא לא עשתה את זה. היא לא עשתה את זה. על מה אתם מתגאים?

אבל אני כן חייב להדגיש, שכאשר ההחלטה הזאת התקבלה, נאמר במפורש שהיא לא כוללת את ירושלים. כלומר, זה לא קשור לביקור. זה יכול להיות ויכוח, ויכול להיות, אם ההחלטה היתה טובה או לא טובה, ואם מתגאים בה או לא מתגאים בה, אבל בואו נשים את העובדות על השולחן, מה לכל העניין הזה ולביקור? אבל, השר איתן,

מי שכעס זה לא אני, זה האמריקנים, אז אני רוצה לשכנע אותך שתעזור לי לשכנע את האמריקנים שלא כצעקתה. השאלה היא לא שאלה של מהות כבר. מאחר שאני בקי בהיסטוריה, לפחות בתקופת כהונתי כאן כחבר הכנסת, אני זוכר שהיה ביקור קודם של מזכיר מדינה פה. טענו שהיה איזה אירוע שכאילו סודר, ויש רגישות בעניין הזה, במיוחד לרגל בואו. אני יכול להבין רגישות, אני יכול להבין גם את הפלסטינים, שניפחו את זה מבחינתם ונפלו על זה כמוצאי שלל רב, אבל אני כן פונה לחוש המידה של כולנו, כולל של חברינו האמריקנים, ואני אומר: תראו את העובדות, תשקלו, ובואו לא נהפוך איזה דבר שולי לחלוטין למהות, כי בסופו של דבר אנחנו רוצים, כולם רוצים,

גם אנחנו וגם האמריקנים, שמשקיעים בזה מאמצים, וצריך להוקיר את הרצון שלהם להביא כאן לסיום הסכסוך, כולנו רוצים להתקדם, ולא שכל דבר שולי שבשולי יהפוך להיות לאיזה מין אבן נגף שבאמת מאיימת לעצור תהליכים.

הצעות, מה אדוני מציע?

הצעת להסתפק. האם מישהו מהמציעים מסתפק, או מסכים להסתפק בדברי השר? יש כאלה שלא מסכימים, ולכן תהיה הצבעה. אבל לפני ההצבעה יהיו הצעות אחרות. ראשון המציעים הצעה אחרת, חבר הכנסת דניאל בן-סימון.

כבוד השר, אני מאוד מעריך אותך, על הנימה המתונה שלך, והלוואי שהיית ממלא תפקיד מרכזי יותר בממשלה הזאת מאשר שר בלי תיק, והלוואי שהיית מחליף את שר החוץ או את שר הפנים. שר ביטחון. ואני רוצה לומר לך, שלקינו באירוע הזה, לא רק במהות, לא רק בסגנון, אלא גם בקבלת האורחים, שזה דבר בסיסי באזור הזה: hospitality. אתה מקבל אורח, אתה לא מניף עליו את הגיליוטינה מול כל דעת הקהל העולמית. אז יכול להיות שאתה צודק פרוצדורלית, יכול להיות שזה ועדה מחוזית, יכול להיות שזה פקיד מהסגנון הקפקאי הזה, שפשוט רואה קיר מולו. אבל לקינו, באמת טעינו, בדבר הבסיסי הזה: כשאורח בא אליך, תקבל אותו כמו שצריך, תן לו את הכבוד הראוי לו, במיוחד שהוא האדם השני בחשיבותו בעולם, ולכן התגובה בעולם היא מוצדקת. זה שאנחנו נמצא את התירוצים, נמצא אותם. אבל אני חייב לומר לך,

ושוב, מתוך הערכה אליך. אגב, יש חילוקי דעות לגבי מעמדו כאדם השני בעולם. יש כאלה שחושבים שאחמדינג'אד הוא השני בעולם. ולכן, השר איתן, מכיוון שיש לי הערכה גבוהה אליך, אני באמת, לטוב או לרע. יש כאלה שמסכימים, אתה יודע, אדם כמוני, שנקלע לקואליציה כזאת, כמו בתנועת מלקחיים, בין שר החוץ לשר הפנים, שמע, זאת סיטואציה לא פשוטה. לא פשוטה. כששני האנשים האלה מייצגים אותך, מדינת ישראל נהפכת כמעט לבדיחה. אחד לא יודע מה הוועדה המחוזית עושה, ושר החוץ, אני לא צריך להוסיף. ולכן אני אומר לך, אתם מקשים עלינו, כי הממשלה הזאת לפעמים פוגעת באזרחים שלה, במצעד האיוולת, היא יוצרת סיטואציה שאנשים כמונו קמים בבוקר ונבוכים. ולכן, אין לי משהו נגדך באופן אישי, אלא בעובדה שחלק מהשרים האלה, שיושבים כאן, כל אחד מייצג מגזר שלו, אבל מה עם המדינה? מה עם טובת המדינה?

אתה יודע, אנשים, פילוסופים למיניהם, דיברו על ה-raison d`etat,

אתה יודע, ופה נדמה לי שכל אחד רומס את ה-raison d`etat הזה כאילו זה בית-תמחוי שלו.

ולכן אני אומר, מתוך עלבון אישי, גם החודשים האיומים שעברנו עם שר החוץ, וגם עכשיו מתווסף שר הפנים,

איפה ראש הממשלה, אדוני היושב-ראש,

למה ראש הממשלה לא בא בתוקף, למה שר הביטחון, האיש שממונה על המפלגה שלי, למה הוא לא יצא בתוקף כדי לפחות לומר לעולם שנעשתה טעות? אבל משום מה גם מפלגתי יצאה בהודעה רפה,

ולכן אני אומר לך, השר איתן, מתוך כבוד אליך, הלוואי שזה לא היה נתפס כעניין פנימי, אלא בעובדה שכל העולם רעש מפני שפגענו בכבודו של אדם שבסך הכול לא בא רק לבקר, אלא גם אוהב אותנו. תודה רבה. חבר הכנסת בן-ארי. סליחה, חבר הכנסת מסעוד גנאים, ואחר כך בן-ארי. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, סגן נשיא ארצות-הברית, נדמה לי שהוא בא כדי לקדם את פתיחתו של המשא-ומתן הבלתי-ישיר. החלטה כזאת, שהעולם הערבי נתן ככיסוי לפלסטינים בקושי, ובחילוקי דעות, אם מקדמים דברים כאלה בבנייה, ובדרך כזאת, אז מה עושים אם זה יתפתח למשא-ומתן ישיר? שמעתי וקראתי שראש הממשלה אמר שלא ידע על הפנייה. על זה אמרו בערבית, אדוני היושב-ראש: אִן כֻּנְתַ תַּדְרִי פַהַדִ'הִ מֻצִיבַּה וַאִן כֻּנְתַ לַא תַּדְרִי פַאְלְמֻצִיבַּה אַעְטַ'ם: אם אתה יודע זה אסון, ואם אתה לא יודע זאת קטסטרופה.

חבר הכנסת בן-ארי. היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, אני פונה כאן למי שנשאר לו עדיין משהו מהרוח של עם ישראל בלבו. איך יש תעוזה בכלל לראות בבנייה בירושלים מקור של בעיה? אם יש אורח שחושב שיש לי בעיה לבנות בבית שלי, במקום שבו יש לנו ריבונות מלאה, האורח הזה, או שהוא לוקה בחוסר הבנה, ולכן הייתי מציע לראש הממשלה את ארוחת הערב אתו לקיים באולם "גוטניק" ליד מערת המכפלה, ולהראות לו שגם אם יוסיפו אפס ליד ה-200 220 שנות ארצות-הברית, הם לא יגיעו לחצי מהשורשים של עם ישראל בארצו, ירושלים, חברון, שכם, ואולי אז הוא ידע להתנהג יותר בצניעות, וכשמזמינים אותו לארוחת ערב יבוא בזמן,

להגיד לו: האוכל נגמר, ולשלוח אותו בחזרה למקומו. כי ההתנהגות של חגבים לא הוסיפה לנו שום כבוד. עשינו הקפאה, השתטחנו על הרצפה, ומה אנחנו מקבלים? שוב ושוב פטיש בראש. ולכן אני מציע להעביר את הדיון בנושא הזה לוועדת החוץ והביטחון.

תודה רבה. אנחנו עוברים להצבעה. מי שבעד, הוא בעד העברה לוועדה. מי שנגד, הוא בעד הסרה. שישה בעד, שישה נגד, אין נמנעים, ולכן לא התקבלה הבקשה להעביר את זה לוועדה, והנושא הוסר מסדר-היום. אנחנו עוברים לנושא הבא: דברי במאי הסרט "עג'מי" שלפיהם הוא אינו מייצג את מדינת ישראל בטקס האוסקר, הצעות לסדר-היום מס' 2805, 2814, 2830, 2832

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, עוד לא הספקתי ללכת לסרט "עג'מי"; ותכננתי ללכת, שמעתי שזה סרט מצוין. אבל אני מודה שאחרי דבריו של אחד מבמאי הסרט, סכנדר קובטי, הלך לי התיאבון ללכת לסרט.

בתחילת השבוע, אחרי דבריו, לא בא לי שהוא יזכה, ואני רוצה שסרטים ישראליים ואנשים שמייצגים את ישראל יזכו, ואני לא חושב שאנחנו צריכים, לא הממשלה ולא המדינה, להתערב מה משדרים ואילו סרטים מצלמים, אנחנו יכולים לעמוד גם בדברי ביקורת, ולפעמים אפילו מעז יוצא מתוק. אבל יש מה שנקרא בצרפתית עתיקה "עס פאסט נישט". זה אומר שבן-אדם, במאי סרטים, שמקבל,

לא עשו לו טובה, תקציב גדול בשביל סרט, והוא מייצג אותנו באומות, ולהגיד: אני לא מייצג את ישראל, זה טעם רע. טעם רע מאוד. הרבה יותר מטעם רע. מישהו אמר לי פעם משפט, הוא אמר את זה בהקשרים פוליטיים, אבל אני אומר את זה במובן,

של מדע בעלי החיים, זואולוגיה, הוא אמר את זה דווקא על יונים, למה הרבה אנשים לא אוהבים יונים? אני אומר את זה בלשון עדינה, מפאת כבוד המקום, כי היונים קודם כול אוכלים לך מהיד, ואחר כך מלכלכים לך על הראש. ואני מודה,

בלי הקשרים דווקא פוליטיים, כי היום יש יונים ונצים, כשבן-אדם מצליח לייצר את היצירה שלו מכספי ציבור, לפחות, אורי, על זה אומרים: טוב שפרות לא עפות. כן, נכון, זו גרסה אחרת.

ובלי הקשרים פוליטיים. זה יונת השלום. אתה יודע, אני בחרתי את זה דווקא על יונה. אני מניח שיש עוד ציפורים ומיני עופות כאלה. איכשהו מצא חן בעיני הדיבור הזה על יונה. יש בזה גסות רוח רבה כשאתה אומר: אני לא מייצג את ישראל. בסדר, לא ביקשנו שהוא יעמוד וישיר את "התקווה" בשני קולות. אבל אתה מטעם ישראל, מכספי ציבור, תואיל בטובך להיות קצת מנומס יותר. ולכן אני אפילו לא כועס, אני יותר חש תחושת בוז כלפי הבמאי הזה, לא כלפי יצירתו וסרטו, שיכול להיות שיש להם ערך גדול. אבל העובדה שישראלים רבים, אחרי דבריו הגסים ביום ראשון, רצו שסרט ישראלי לא יזכה, זה דבר מעציב מאוד, כי אנחנו יודעים מה היה קורה אם הסרט הזה היה זוכה באוסקר, בסדר, הוא היה מייצג את ישראל, אבל הבמאי היה עושה את מסע ההופעות שלו במתנ"סים ברחבי העולם ומספר על נוראות הכיבוש, וכמה נורא פה לערבים, וכמה המצב איום, וזה היה הייצוג של ישראל. ולמסע הזה ממש אין לנו כוח, גם אם זה עלה לנו באוסקר. אני מודה לך. חבר הכנסת אריה אלדד, בבקשה.

אדוני היושב-ראש,

חברי חברי הכנסת, בדומה לחברי אורי אורבך, גם אני לעולם לא אסלח לבמאי הסרט הזה על כך שהוא גרם לי לקוות שהסרט הגרמני ינצח. אבל באמת אי-אפשר, אי-אפשר להבין את ההפתעה שנחתה, גרמנים, אבל לא עם ערבים? זה מעניין. אתה רואה, לכן אני לא אסלח לו.

לא, לא שהוא ערבי, זה שהוא אמר שהוא לא מייצג את ישראל, שהסרט לא מייצג את ישראל. ישראל לא רוצה שהוא ייצג אותה. אורי אורבך דיבר על יונים, אני אגיע למשל אחר.

אי-אפשר להבין את ההפתעה שנחתה על הציבור בישראל כי במאי הסרט, ערבי מיפו, אני לגמרי מבין אותו, אני גם לא הופתעתי, אמר: הסרט הזה לא מייצג את ישראל, אני לא מייצג את ישראל, ישראל אומנם רק נתנה את הכסף כדי לעשות את הסרט, אבל הוא פלסטיני. חברים, זה לא סיפור חדש, זה רק הנשמות הטובות, התמות, המיתממות או המטומטמות אצלנו, שהופתעו. הלוא הדבר הזה מוכר וחוזר פעם אחרי פעם. אצלנו משכנעים את עצמנו שאם ניתן עוד כסף, ועוד מענקים, ועוד הטבות, נעזור להם להשתלב, שכחו לשאול אותם מה הם רוצים. הם לא רוצים להשתלב, הם לא רוצים להיות חלק ממדינת ישראל כמדינה יהודית. הם רוצים להפוך אותה למשהו אחר לגמרי. ולכן, כל עוד מדינת ישראל, מי זה "הם"?

אותם ערבים, למשל אלה שייצגו את עצמם במסמכי החזון, במסמכי חיפה, אותו במאי שאמר: המדינה לא מייצגת אותי, כי זו מדינה יהודית, כי זו מדינה ציונית, כי זו מדינה שלא מייצגת את העם הפלסטיני, היא מייצגת את העם היהודי. אסור שהדבר הזה יפתיע אותנו. יש נתק בין שתי המגמות, להפוך את מדינת ישראל למדינה דו-לאומית, או למדינת כל אזרחיה, ובין המגמה שלי, של היהדות, של הציונות, שאומרת: מדינת ישראל היא מדינה יהודית ציונית. יש נתק בין המגמות האלה, אז איך אפשר להיות מופתעים? אבל מי שחשב שהבמאי של "עג'מי" רצה באמת לתאר את המצוקה בעג'מי, והוא בא לפתור או למחות על מצב שבו המשטרה מתעמרת בתושבים המקומיים, האמת היא כמובן שונה. הבמאי של "עג'מי" בא לפתור את מצוקת המים בארץ. כידוע לכם, הכינרת מתייבשת, אקוויפר ההר מזדהם, אקוויפר החוף הולך וממליח, ולפיכך נחלץ הבמאי של "עג'מי" לתרום את תרומתו הצנועה לבעיית המים בארץ והחליט לירוק לבאר שהוא שותה ממנה.

תודה רבה. חבר הכנסת כרמל שאמה.

חבר הכנסת כרמל שאמה, בבקשה. אלכס מילר. יש הבדל בין המסך לבין הדף.

מסקנה מאוד נכונה, חבר הכנסת מילר. אני מברך על זה.

אלה סמכויות הניתנות על-פי חוק.

חברי חברי הכנסת, הנושא שעומד כאן כהצעה דחופה לסדר-היום הוא נושא מאוד דחוף, שאנחנו אף פעם לא מתייחסים אליו, וזה בעצם המצב, והבעיה שאנחנו ממעטים לעסוק בה, זו הבעיה של היחסים בין המדינה היהודית, הציונית, הדמוקרטית, לבין המיעוט החי בה. ואותה אמירה של במאי שבחר, מצד אחד, לקבל כסף של אחרון האזרחים במדינה, שנותן את הכסף למדינה ומאמין שהיא עושה בו שימוש מושכל ונכון לטובת אינטרס הכלל, והפך את חופש הביטוי, שהוא עקרון יסוד פה, במשטרנו, והפך אותו גם לחופש המימון של ההסתה נגד המדינה, של הפגיעה בתדמיתה, של ההתססה בין הרוב למיעוט, בחוסר אחריות, במקום לנצל את הבמה למטרות חיוביות. גם אני, אדוני היושב-ראש, הלכתי לראות את הסרט "עג'מי", ומראש אמרתי שאני בטח לא אוהב חלק מהמסרים שגלומים בסרט, או את הרושם שהוא יוצר על מה שקורה במדינת ישראל, אבל הלכתי לראות את זה, כי אני חושב שבסרטים לא צריכה להיות פוליטיקה, וזה עניין של תרבות וגם עניין של בילוי. והלכתי, והסרט היה לא רע.

לא הסכמתי עם כולו, אבל סרט שעשוי בצורה מקצועית ויפה, ובילוי לא רע. אבל מרגע שאותה אמירה אומללה, מיותרת, של הבמאי, שנעשתה ממניעים אינטרסנטיים, כי הרי ברור שהסיכוי של סרט בעולם היום לקבל הכרה זה ככל שהוא יצטייר יותר אנטי-ישראלי, ככל שהוא יהיה אנטי-ציוני, הרי תמיד יימצאו, אתה יש לך כבר קולות בטוחים, של אותם אנשים שהם "אוהבי ישראל". ואנחנו גם מכירים את הסרטים שזכו בעבר, שהיו מופת להסתה, מופת לקידוש הטרור, מופת לפגיעה בחפים מפשע, מופת להתלהמות, סרטים שזכו בעבר. אבל, אדוני היושב-ראש, זה כבר, דבר מוביל דבר, ודבר נדבק בדבר, ואי-אפשר להפריד בין דבר לדבר: המסעדה שמחרימה חייל בחיפה, האמירה הזאת של בימאי שנוסע במימון ממשלת ישראל, מקבל אירוח וסיוע מהשגרירות בלוס-אנג'לס, שמכינים את הביקור ומקבלים אותו בחום כאילו הוא היה בימאי ציוני, והוא הולך, וכמו שאמרו פה קודמי, יורק לבאר שהוא שותה ממנה. והוא לא טובל ושרץ בידו, הוא שרץ ושרץ בידו. והשרץ הזה, עלינו להתייחס אליו במהירות, כולנו, בלי הבדל, כי יום אחד כבר לא יהיה בסיס להידברות בינינו, אדוני היושב-ראש. יום אחד לא הציבור הערבי יתעורר, הציבור היהודי במדינת ישראל יתעורר. אבל אז זה כבר יהיה מאוחר מדי. חבר הכנסת כרמל שאמה, אתה אכלת אותה. אתה כבר לא יכול לעשות reset על הסרט. אבל אני יכול לעשות delete. תודה רבה, חבר הכנסת כרמל שאמה. חבר הכנסת אלכס מילר. בבקשה.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

יש לנו נטייה, כל פעם שמשהו מהמדינה שלנו מגיע למעמד מסוים, אירוויזיון, אוסקר, תחרות בין-לאומית, כל המדינה מתכנסת מול הטלוויזיה ומחכים. מחזיקים אצבעות. אפילו אם אנחנו יודעים, בוודאות, שאנחנו נפסיד. בדרך כלל זה מה שקורה. בדרך כלל זה מה שקורה. אנחנו עם שהוא מאוד חם. אנחנו אוהבים להתגאות כאשר מישהו מאתנו יוצא ומקבל זכות לייצג ולנצח. בשביל זה אנחנו גם, לפחות במינימום שיש לנו, מנסים לעזור.

אני גם כן, כמו כל העם, הסתכלתי וקיוויתי שאותו סרט, אומנם לא הלכתי ולא ראיתי כמו חבר הכנסת שאמה, אבל קיוויתי שאולי הפעם יצא לנו לנצח. ומה קרה? פתאום קמתי בבוקר ושמעתי שאותו בן-אדם שביים את הסרט אומר לי ולכל מדינת ישראל: מה אתם מסתכלים? אני לא כאן בשבילכם, אני כאן בשביל עצמי. אני כבר לא מסתכל על זה שאותו בן-אדם בא ואומר לי את זה: למה אתה מסתכל? כי קיבלתי כסף ממך, אל תסתכל, גם אם אני מפסיד, גם אם אני מנצח, לא בשבילך, בשביל עצמי. עכשיו, אני גם לא הופתעתי, כבוד השר. אתה יודע למה? כי יש לנו אנשים שיושבים כאן, ולא רק פעם אחת מקבלים כסף, כל חודש מקבלים כסף. וטוענים ואומרים שלא מייצגים את מדינת ישראל.

הבנת את זה, עפו? וגם מגיעים וטוענים, שהם, אני לפחות שילמתי מס הכנסה, שנה. אני לא יודע כמה הוא שילם מס הכנסה. מייצגים מקום אחר.

מאזרחי מדינת ישראל בא ואמר דבר כזה. וחוץ מזה, כבוד השר, אני גם רוצה להגיד לחברי הכנסת שכל פעם שמישהו הולך ורואה את הסרט, ממשיך להכניס לו כסף לכיס. ודבר נוסף: אם יבוא אותו במאי, וצר לי על הבמאי השני, שני, שבא ואמר שהוא לא מחזק את אותם דברים שאמר הבמאי הקופטי, אבל העניין הוא שכאשר יבוא הבמאי ויבקש מקרן הקולנוע תקציב ל"עג'מי 2", אם הוא ירצה לעשות את זה, אני מקווה מאוד שבקרן הקולנוע יחשבו פעמיים לפני שייתנו לו את הכסף. חבר הכנסת מילר, נשארו לך 15 שניות. ברשותך, שאלה: מה יותר גרוע, חבר כנסת שמקבל משכורת חודשית ואומר שהוא לא מייצג את המדינה, או חבר כנסת שאומר שהוא מייצג את המדינה אבל הוא גונב כסף מהמדינה? כמו שאני מקווה מאוד שקרן הקולנוע, כאשר אותו במאי יגיע לבקש תקציב לסרט אחר, תחליט לא לתת לו, כך אני מקווה מאוד שאזרחי מדינת ישראל יחשבו פעמיים בבחירות הבאות, כשהם שמים פתק בקלפי. אדוני לא ענה על השאלה, אבל היא נשארת תלויה באוויר. כמובן, לא התכוונתי לשום, מה זה, חקירה נגדית? זו חקירה נגדית פה? צריך להוריד לו מהמכסה של הבחירות הבאות.

זה חלק מהסרט, לשאול שאלות ולא לקבל תשובות. בהחלט, אוקיי.

אבל אולי אתה יכול לענות על השאלה,

באופן עקרוני, תמיד מעדיף אנשים הגונים שאומרים את האמת שלהם בכל מקום, בלי לטאטא, אבל על בסיס מה שאתה אומר, האם זה הגון לקבל משכורת מהמדינה ולהגיד שאתה לא מייצג אותה? אין לי ספק שמי שגונב כסף הוא לא הגון. שים אותו רגע בצד. האם זה הגון לקבל כסף,

ועדיין לומר שאתה לא מייצג אותה? יש הבדל בין סרט שמייצג את המדינה, הסרט "עג'מי", היה כתוב Israel, ובאופן טכני הוא ייצג את המדינה, לבין ההרגשה של אמן, ערבי או יהודי, שהוא לא מייצג באופן ממלכתי, באופן רשמי, את המדינה, כי יש בזה הזדהות עם המדיניות וכדומה. לזה היתה הכוונה. אני חושב שאתה צריך לכבד את זה. אתה בדיוק לא ענית, כמוהו, רק דיברת. לא ענית, אבל לא ענית על השאלה. עניתי לך.

הוא דיבר מתוך הרגשות שלו,

באופן ממלכתי, לא יכול לייצג את מדינת ישראל. לא בשביל זה הוא עשה את הסרט. אבל זה סרט ישראלי, שגם הופק על-ידי כסף ישראלי. התכוונתי לחברי כנסת שמקבלים משכורת ואומרים שהם לא מייצגים, לא לגבי הבימאי. אתה שאלת שאלה. המשכורת לא מבטיחה הזדהות אידיאולוגית עם מדינה, מעולם. אבל מעולם. משכורת לא מחייבת נאמנות. אבל למה לדבר על משכורת? יש שבועה והצהרה שהם נשבעים בה. עכשיו אנחנו עוברים, מי אחרון?

יש הבדל בין הזדהות עם המדינה לבין הזדהות עם המדיניות, לבין התנגדות למדיניות או התנגדות למדינה.

מתנגד למדיניות, לא לעצם קיום המדינה, כי אני מכיר בה, הרי אני גם מכהן בה כחבר כנסת. וזוהי מדינה יהודית ודמוקרטית. זה אתה אמרת. זו המדינה. זו המדינה. הוא חתם על זה כשהוא הצטרף להיות מועמד. נכון.

הוא לא מכבד את חתימתו. אז בזה הוא צריך להיות שלם עם עצמו. לא, אולי הוא לא חתם, אני לא יודע. הוא חתם, הוא חתם.

בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, יש פרשנות של בית-המשפט, אדוני השר, אתה מכיר את הפרשנות, כי עתרת נגדי לוועדת הבחירות, וזה הוזכר שם. אני יודע מה כתוב בחתימה שאתה חתמת. כל אחד מאתנו חתם על, וגם בית-המשפט, אחרי שעתרת נגדי.

מה זה עוד לא היה?

אדוני השר, אני חושב שזאת ההצעה הבאה לסדר-היום,

שנדון עם אדוני היושב-ראש בכל הסוגיה הזאת.

אדוני היושב-ראש,

חברי חברי הכנסת, כפי שהזכירו פה חברי קודם, אנחנו דנים פה בהתבטאות של הבמאי, או, אפשר לומר, הבמאי המשותף, של הסרט "עג'מי", שהציג את עצמו בהצהרה שלו שהוא ישראלי, אבל לא יכול לייצג את המדינה שלא מייצגת אותו. ואת כל זה הוא עשה שעות ספורות לפני טקס הענקת פרסי האוסקר. הוא היה מועמד לפרס הסרט הזר הטוב ביותר, ולטענתו: לא יכול לייצג מדינה שלא מייצגת אותי, אני לא נבחרת ישראל, כתוב 'ישראל' כי הכסף מגיע מישראל. והטיעון שלו היה: יש שם במאי ישראלי שמייצג את הסרט הזה, קוראים לו ירון שני, והסרט מייצג את ישראל רק טכנית. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, תמיד נוכל לבוא ולטעון טענות פורמליות כאלה ואחרות, או אפילו נהיה כמה שיותר ליברלים,

חופש הבמאי, חופש האמנות, חופש לבוא ולעשות הכול למען אמנות,

הצגה של דברים בצורה ליברלית. אבל איך יכול להיות שאדם, שהועדף, בזכות הכספים שהוא קיבל במדינת ישראל, על פני סרט אחר, הוא זכה במועמדותו,

בזכות הכספים שהוא קיבל ממדינת ישראל, והכספים האלה שימשו אותו בשביל להשיג את אותה תוצאה. ולא מדובר בקצת כסף, מדובר פה בכמה מיליונים. אז אנחנו יכולים להיות סובלנים ויכולים להיות ליברלים, אדוני היושב-ראש. אפשר להתווכח על קיפוח, אפשר להתווכח על הזכויות הלגיטימיות שמגיעות לאזרחים במדינת ישראל, מכל המגזרים.

מכיר את דעתי, ואני יושב אתך בוועדה שאתה יושב בראשה לגבי זכויות לאזרחים שהם אזרחי מדינת ישראל הלגיטימיים, שהם מקבוצות שונות, האזרחים הערבים פה. אבל עם זאת, מצד אחד לאחוז, מקצה אחד לבוא ולדרוש זכויות, וכאשר אתה מקבל זכויות, אתה בא למדינת ישראל ומטיח לה בפנים: אני לא מייצג אותך, קיבלתי ממך, אבל לא רוצה לייצג אותך, זאת כבר מתיחת חבל לגבולות שאני חושב שלא יועילו להמשך התמיכה או לעיסוק בתיקון הקיפוח של אזרחים ערבים במדינת ישראל. לא יכול להיות שמדינה שנותנת לאדם חופש אמנותי, פלורליזם, מתקצבת את הסרט בלמעלה מ-2 מיליוני שקלים, כשבסוף הוא מגיע למקום שמדינת ישראל, בשיקול כזה או אחר, רוצה להיות גאה שנציג מדינת ישראל מגיע לאותו פרס, ואני כרגע לא נכנס לתוכן הפרס, לא נכנס לתוכן הסרט, לא נכנס כרגע כמה זה משמעותי, אני כרגע מדבר על דבר שמדינת ישראל גאה להגיע לשם, ובסוף הוא יגיד: אני שותף לסרט, קיבלתי את הכסף, אני רוצה לזכות בגאווה בפרס, אבל אני לא מייצג את המדינה שנתנה לי את כל הכלים כדי להגיע לאותו פרס. אני לא שגריר של המדינה, אני חופשי מהמחויבות הזאת למדינה. לכן, אדוני היושב-ראש, אין ספק שהדבר הזה לא יכול לעבור בלי תגובה ציבורית, בלי דיון מעמיק איך אנחנו יכולים לתקן את הדבר הזה, שלהבא, במקום לתקן משהו למען ערבים אזרחי מדינת ישראל, שזה יקלקל לכולם.

תודה רבה.

בבקשה, אדוני, עשר דקות. התבקשתי על-ידי שרת התרבות לימור לבנת

אקרא אותם כלשונם. לאחר מכן אוסיף בשולי הדברים גם הערה מצדי. דבריו של קובטי בהחלט חמורים, ועל כן בחרתי להגיב עליהם,

שרת התרבות בחרה להגיב עליהם, באופן מיידי. בזכות כספי מדינת ישראל, שממנה מנסה כעת סכנדר קובטי להתנער, הופק הסרט "עג'מי" והגיע למועמדות לאוסקר. דבריו של קובטי בהחלט חריגים, ולראיה בחר הבמאי השני של הסרט, ירון שני, להתנער מהם זמן קצר לאחר שנאמרו. שני הדגיש כי הסרט בהחלט ישראלי ומייצג את ישראל. משחקים בו שחקנים ישראלים והוא דובר ישראלית. אף אחד משחקני הסרט לא הזדהה עם דבריו של קובטי, שנאמרו זמן רב לאחר סיום הפקת הסרט, ועל כן עמדתו כלל לא היתה ידועה לקרן הקולנוע הישראלי, שתקצבה כאמור את הסרט. ראוי להדגיש כי הסרט "עג'מי" אינו כולל התבטאויות אנטי-ישראליות ואינו משקף את התבטאותו של קובטי. קרן הקולנוע הישראלי בחרה לממן את הפקת הסרט "עג'מי" ב-2 מיליוני שקלים. כמובן, תקציב זה הוא קריטי לקיומו של הסרט ולמימוש התסריט של ירון שני וסכנדר קובטי לכדי סרט באורך מלא, שמוצג בבתי-הקולנוע בארץ ובעולם ועושה חיל רב. קרן זו, כשאר קרנות הקולנוע,

איך אנחנו אומרים: קְרָנות או קַרְנות הקולנוע? קְרָנות. קְרָנות.

קרן זו, כשאר קרנות הקולנוע, מתקצבות הפקות סרטים על-פי בחינת התסריט ובשם החופש האמנותי והפלורליזם. לא זו בלבד, האקדמיה הישראלית לקולנוע בחרה בסרט הזה מתוך מבחר של סרטים מרגשים ומצליחים על מנת לייצג את ישראל בטקס האוסקר היוקרתי, גולת הכותרת של תעשיית הקולנוע העולמית. אשר על כן,

שבמאי שנתמך על-ידי המדינה מתנכר למי שאפשרו לו ליצור ולהתבטא. לשמחתי, כל השותפים האחרים לעשיית הסרט רואים עצמם חלק ממדינת ישראל וגאים לייצג אותה בטקס האוסקר כשגרירים של עשייה תרבותית חופשית. בשולי הדברים אציין, עדיין מדבריה של השרה לבנת, כי בעקבות פרשת סרטו של יהונתן סגל, אשר פורסם כי הוא משווה בין פעילות צה"ל ביו"ש לשואה, החליט יושב-ראש מועצת הקולנוע מיכה חריש, שר וחבר הכנסת לשעבר, לדון מחדש בתבחינים השונים לקביעת מימון להפקת הסרטים על-ידי הקרנות. פעילות הקרנות חשובה ומשמעותית לטובת המשך היצירה הקולנועית הישראלית, שזוכה בשנים האחרונות להישגים בין-לאומיים מהשורה הראשונה.

אין לאפשר הפקת סרטים אנטי-ישראליים, ולעתים אנטישמיים, מכספי משלם המסים הישראלי. עד כאן דבריה של שרת התרבות. אני רציתי להוסיף על כך שלוש הערות. הערה ראשונה מכוונת אל יושב-ראש הישיבה, שציין בצדק שהכרה או הזדהות עם מדינה אינה בהכרח הזדהות עם מדיניות.

יש פטריוטים גדולים מאוד, שאחר כך נרשמו בתולדות ההיסטוריה של עמיהם כפטריוטים שהיו במיעוט ונלחמו נגד מדיניות. אבל מדובר בהכרה במדינת ישראל, וכאן צריכים לבחון את ההבחנה. הערה שנייה שאני רוצה להעיר: הוא אמר שהוא לא מייצג את מדינת ישראל. מעניין אותי לדעת אם הוא חשב שהוא מייצג מישהו אחר. יכול להיות שהוא אמר: אני לא מייצג את מדינת ישראל ואני לא מייצג אף אחד, אני מייצג רק את עצמי, או שמא, בקונוטציה של הדברים, גם הרבה דברים נתפסו כאן, שהוא אמר כאילו, הוא לא אמר, אבל זה כאילו השתמע, אני לא יודע אם זה נכון או לא אבל האווירה שנוצרה היא כאילו הוא אמר: אני מייצג את הערבים בישראל. אנחנו מתווכחים כאן כעת לא על המקרה הספציפי הזה, אלא אנשים כאן בתחושה של דבר הרבה יותר רחב. על מנת לומר את דעתי בהקשר היותר רחב אני רוצה להזכיר שיש הרבה מאוד נבחרות, ייצוגים בפורומים שונים, יש שגרירים, שגרירים עדיין אין, אבל נציגים דיפלומטיים, יש אחד. יש אחד? אני חושב שיש יותר, והיו קודם. היום יש רק אחד, היה בעבר אחר. יש תהליך שלם, שבו אנשים שהם ערבים מייצגים את מדינת ישראל. ואנחנו שמחים מאוד על הייצוג הזה, והוא תורם לה, הייצוג הזה. אז אם הוא ייצג רק את עצמו, אז הוא ייצג רק את עצמו. אני לא יודע אם היינו מעוררים סערה כל כך גדולה. אם הוא לא ייצג רק את עצמו, אני גם הייתי חושב שהוא הזיק מאוד, בנימה של הדברים ובצורה של הדברים, לשיתופי הפעולה ולקידום מערכת היחסים הלא-מושלמת, שאנחנו צריכים לטפח אותה ורוצים לקדם אותה, כך אני מבין. גם חברי הכנסת הערבים שיושבים פה ומכירים בקיומה של המדינה, ומשרתים במדינה הזאת כחברי כנסת, יש לי חילוקי דעות, לדעתי לפעמים הם גם עוברים את הגבול, אבל בבסיס הם יושבים כאן, ואני כן מצפה שבכל דבר שיש בו לקדם את מדינת ישראל, הם ואני ביחד, וחברי, נושיט יד ונעשה ביחד דברים שבהם כן רואים עין בעין. הם גם מחוקקים כאן חוקים שלא נוגעים רק לנושאים שבין יהודים וערבים והם רוצים לקדם את המדינה. אז צריכים להסתכל על החלק היותר מלא של הכוס, ודווקא על הרקע הזה לומר שהבן-אדם הזה אינו מייצג את מה שאנחנו רוצים שיהיה, הוא לא מייצג מצב שבו אנחנו רוצים שבני המיעוט הערבי ישתלבו בנבחרות, בייצוגים, שייצגו את המדינה. אם מותר לי להזכיר בהקשר הזה את דבריו של זאב ז'בוטינסקי, שאמר בספרו "חזית המלחמה של עם ישראל" על החזון של המדינה היהודית, הוא כתב את זה ב-1940, שהוא מאמין ומקווה שיום אחד במדינת ישראל יהיה משטר כזה שיאפשר שראש הממשלה יהיה יהודי וסגנו ערבי, וגם להיפך. אז על רקע הדברים האלה, ומי שרוצה להגיע ליעד הזה חייב להסתייג מהדברים שנאמרו. לסיום, אני רוצה לומר שהייתי בסרט, ובלי קשר לעובדה שגם לי היתה איזו נימה פטריוטית, עד אשר נאמרו הדברים, ורציתי מאוד שהוא יזכה, כמו שאני רוצה שגם הקבוצות שלנו בטניס, בכדורסל, בשחמט ובכל מיני תחומים, וגם בנובל, שהנציגים שלנו יזכו. אבל האמת היא שראיתי גם את הסרט הארגנטיני, ולהגיד לכם: מהסרט הארגנטיני התרשמתי, אמנותית, יותר.

אני אומר את רשמי האישיים. כולם מדברים כאן על רשמים אישיים. היה כאן חבר כנסת שדיבר על הסרט, אז טרחתי לומר את זה. אני מקווה שבפעם הבאה, וכאן אולי עוד הערה אחת שהיא גם מידע אישי, ואולי זה יעניין את החברים: זה לא שאנחנו לא ניצחנו. אנחנו לא זכינו בפרס הראשון, אבל עלינו לגמר. עלינו לגמר, בין השאר הודות לפעילות ענפה מאוד, לא רק של ישראלים ולא רק של יוצרי הסרט, אלא גם של יהודים טובים שעזרו לנו לקדם את הסרט גם למעמד שהוא יגיע לשלב הגמר.

גם על הרקע הזה כואב עוד יותר לשמוע את דבריו של קובטי. אולי הוא יחשוב פעמיים ואולי נשמע ממנו הבהרות כלשהן שיאפשרו את המשך שיתוף הפעולה בכלל ואתו במיוחד.

אדוני שר, תודה רבה.

אין לי התנגדות, לא קיבלתי כאן הנחיה, אבל מבחינתי אפשר להעביר את הנושא לוועדה. חבר הכנסת מסעוד גנאים,

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, כבוד השר, ראית את הסרט?

אני בכוונה אשאל כמה אנשים. בבקשה, תמשיך. האמת היא שלא ראיתי, אבל עקבתי אחרי האמירה של הבמאי וכל הוויכוחים מסביבה. חברי הכנסת אורי אורבך וכרמל שאמה אמרו: טעם רע, צריך להתעורר. אני חושב שאמירה כזו, לא צריך לא להשתלח ולא לתקוף. לפי דעתי, צריך לערוך חשבון נפש ומחשבה מעמיקה, למה אזרח ערבי במדינת ישראל אומר שהוא לא מייצג את המדינה. במקום מחשבה עמוקה, במקום חשבון נפש, במקום לשאול את עצמנו איפה טעינו ואיפה לא, במקום להיות ביקורתיים, אנחנו רק תוקפים. לפי דעתי, אילו הפכנו את השאלה, ואילו שאלו אותי: האם מדינת ישראל, במדיניות שלה מייצגת אותך? אני גם הייתי עונה: לא. אם זו מדיניות של כיבוש, של אפליה ושל אי-צדק, גם אני אענה: לא.

כל האמירה הזאת היתה צריכה לעורר ויכוח וחשבון נפש.

חבר הכנסת גדעון עזרא, בבקשה, אדוני. קודם כול, אני לא ראיתי את הסרט. אני מוכרח לומר שרציתי שהסרט "עג'מי" ינצח וייקח את המקום הראשון. עד מתי? עד שאדון קובטי אמר את מה שהוא אמר. ברגע שהוא אמר את מה שהוא אמר, ואילו הוא היה צריך לעלות לבמה על מנת להודות, אין לי כל ספק שהוא היה משלב בדבריו גם את מה שהוא דיבר עליו בעברית. לדעתי, הוא מצטרף לדה-לגיטימציה של מדינת ישראל שנעשית בעולם, ואל לו לאזרח ישראלי, בוודאי כזה שמקבל סיוע, את הדברים האלה הוא לא יכול היה להגיד בסוריה, באף מדינה הוא לא יכול היה להגיד, ורק פה במדינת ישראל הוא יכול להגיד. אני אומר שחובתנו לדאוג לכך שאלו שמייצגים אותנו בכל אתר ואתר ובכל נושא ונושא, מוטב להם שידעו איזו מדינה שלחה אותם ומה תפקידם. תודה. תודה רבה. חבר הכנסת נָסים דִיבּ.

שתמיד את השם שלי אתה אף פעם לא יודע. אתה שוכח. אמרתי: נָסים דִיבּ. אמרת: נָסים דִיבּ. זו פעם ראשונה שקוראים את השם שלי,

לא זיו.

זה זאב בערבית, ו"נָסים" זה נסים בערבית. האמת היא שהאמריקנים קוראים את זה "זיו" כי זה ee. Mister Ze'ev, please. אדוני היושב-ראש, כבוד השרים, בספרדית אומרים la vida es una pelicula, כלומר החיים הם סרט.

אבל אני רוצה לומר לכם שאנחנו צריכים ללמוד גם מהסרט הזה שעשו לנו.

זה משהו הזוי, משהו דמיוני, שכשאתה רואה אותו אתה חושב שזה מציאותי. זה עניין כל הסרט. כשאתה שולח נציגים, ואני ממשיך, בהמשך לחבר הכנסת שדיבר,

ואמר שאנחנו צריכים לעשות חשבון נפש איך יכול להיות שבמאי יכול לדבר דברי שטנה נגד מדינת ישראל. זה חשבון נפש שלנו, בוודאי, איך חברי כנסת ערבים פה עושים לנו סרט כל השנה. כל השנה יש לנו סרט של שטנה נגד מדינת ישראל, לא במאי שנשלח פעם אחת. אז צריכים לדעת בדיוק מי אתם ואיך אתם חושבים על מדינת ישראל. אתם יושבים פה בפרלמנט, ולא שם בסרט. אנחנו חיים בסרט. אתה רוצה עוד דקה, חבר הכנסת?

חבר הכנסת עפו אגבאריה, תפאדל. חבר הכנסת נסים זאב, שלא תגיד שאני מקפח אותך. אני ביקשתי ראשון וקיבלתי אחרון. אז אותך הוא אפילו העדיף. תראה איזו אפליה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני חושב שבעניין הזה, אם אנחנו נבדוק לעומק מה היו הבעיות של הבמאי הזה, רק תסתכלו שבוע לפני כן, מה עשתה המשטרה לו ולמשפחה שלו ולאחים שלו. והוא באמת לא יהודי ולא ציוני. ופה אתם אומרים שאתם רוצים שהוא יהיה יהודי וציוני וייצג את מדינת ישראל. מה שאותי קומם יותר הוא שכולם דיברו על זה שהוא ירק לבאר שקיבל ממנה, שקיבל את הכסף. כאילו זה כספי חסד. ואומרים שגם חברי הכנסת, זה פשוט דבר מעליב. אני חושב שאין פה חבר כנסת ערבי שלא עבד 20 ו-30 שנה ושילם מס הכנסה פי כמה וכמה מכמה חברי כנסת שדיברו על זה. אני בתוכם. אני עבדתי 35 שנה ושילמתי מס הכנסה. כך שאף אחד לא עושה לאף אחד טובה. גם הערבים משלמים מס הכנסה, ויש להם חלק גדול בהכנסות המדינה, אבל הם לא מקבלים את התרומה שהם צריכים לקבל מהמדינה. זה מביא אותי לסיפור שהולך זקן, פנסיונר, עם הנכד שלו בתל-אביב, והזקן אומר לנכד שלנו: אנחנו בנינו את "מגדל שלום", אנחנו בנינו את "עזריאלי" ואת "בילינסון". הנכד שלו אומר לו: סבא, אתה היית ערבי? כי הוא יודע שהערבים הם שבנו. אז חבל שאנשים היום מדברים בצורה כזו. הייתי מצפה מחברי כנסת שיחשבו קצת באיזה אופן יותר דמוקרטי, לראות את השונה, ולא לבקש מכל אזרחי מדינת ישראל להיות ציונים. כי זה פוגע גם בדמוקרטיה, בין להיות לא-ציונים לבין אנטי, יש הרבה מקומות בין הנקודה של ציונות לבין אנטי-ציונות. אפשר להיות, אז אנטי-ציוני. אני אגיד לך: אני אנטי-ציוני אבל אני לא אנטי-יהודי. אני לא אנטי-ישראלי. זה שאתה דוגל בזה שזה ציונות, זה אתה רואה את זה בצורה כזו. אבל אני בעד הקמת מדינת ישראל. אבל מדינת ישראל היא ציונית. זה אתה אומר. זה עוד לא מוכח שזה ציוני. נאמנות, זה מה שאתם אומרים. אתה מצהיר שקר. לפחות אל תאמר את זה.

אפילו, שימו לב שאני מאפשר לוויכוח, לא היה כזה דבר, הוא לא

אתם צריכים לחשוב על זה. אתם.

אז זה מה שאתה אומר, אבל לא כל חברי הכנסת היהודים מסכימים לזה,

ש-35 שנה שאתה שילמת הרבה מס הכנסה, משמע שהיה לך, עוד חצי דקה בבקשה. נא להפנות שאלות. חצי דקה. אני מקווה שאנשים שיש להם עדיין המחשבה והכיוון הדמוקרטי בבית הזה יהיו קצת יותר מרובים וייתנו את הטון, ולא הקיצונים, תודה רבה. אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת שי רוצה, בבקשה, אדוני חבר הכנסת נחמן שי. הסרט "עג'מי" לא מספיק לנו.

חבר הכנסת נחמן שי, אתה שוב רואה מול עיניך שכשאני בשלטון אני מגלה רוחב לב.

בעוונותי הייתי מנכ"ל משרד המדע, התרבות והספורט כאשר הכנסת הזאת העבירה סוף-סוף את חוק הקולנוע ואפשרה לתעשיית הקולנוע בישראל לפרוח. ובאמת ראינו הישגים גדולים מאוד מאז. והתעשייה הזאת היתה שוויונית, והתייחסה לכל יוצר על-פי כישוריו ועל-פי כשרונותיו. היא אף פעם לא בדקה מאין הוא בא, באמת, גם כשהם בודדים וגם בעמותות. אני חושב שהיא עשתה עבודה נפלאה, מועצת הקולנוע, באמצעות הקרנות השונות. ואני חושב שמה שאמר הבמאי של "עג'מי", הוא ירה, סליחה על הביטוי, ברגליים שלו ושל כולנו. כי אסור היה בהקשר הזה להעלות את הנקודה הלאומית.

להביא אותה הביתה, לשבת ולדבר בינינו. אבל ברגע שהוא, בזירה שם, מעבר לים, פתח את העניין, קודם כול הוא ערער את עצם הצידוק של הסרט הזה, הוא פגע במסר של הסרט הזה. המסר הזה היה של חיים משותפים, עם כל המורכבות שלהם, עדיין של חיים משותפים. ואחר כך,

עכשיו בישראל, לצערי הרב גם פה בבית הזה, קמו קולות שעכשיו יתחילו לבחון אם יוצר שבא ממוצא ערבי הוא יותר זכאי או פחות זכאי לקבל תמיכות. חבל מאוד. אני, כמי שבאמת מאמין בחופש הדיבור, הייתי רוצה שהוא ייצור בדרכו ויפתח את כשרונותיו, ועכשיו הוא יצר אפקט הפוך.

לסיכום, ברשותך, חבר הכנסת מיכאלי, בכל הדיון הזה לא נאמר משפט אחד חשוב, אדוני השר. המציאות שהשתקפה בסרט היא המציאות העגומה ביותר, הקשה ביותר, שדווקא הבית הזה צריך להתייחס אליה בכובד ראש, ולשנות את הסבל ואת החיים הנוראיים בשכונת "עג'מי", ולגבי כלל התושבים של יפו.

זאת הנקודה החשובה ביותר מכל הנקודות, עם כל הכבוד. אתה צודק במאה אחוז, אבל זה יקרה רק ביום שחברי הכנסת הערבים יפסיקו להתעסק ב"חמאסיניקים" מעזה ויתעסקו במי, חבר הכנסת כרמל שאמה, אני מוכן לתת לך הסכם: הח"כים הערבים יתנדפו, ייעלמו למשך שבוע ימים. שבוע ימים, ייעלמו, יתאדו. ואז נראה, בשבוע הזה, מה הממשלה שלך עושה כדי לתקן את העוול כלפי הציבור הערבי. אתה מסכים? שבוע. ייעלמו. לא יהיו פה. לא, אתם לא צריכים להיעלם, אתם לא צריכים להיות חלק מזה.

אני מוכן להפסיק להיות חבר כנסת, אני וחברי, אם בתוך ארבע שנים יצומצם הפער בין יהודים לערבים. מישהו יכול להבטיח לי את זה? זה לא יקרה בשבוע, אבל, ארבע שנים. ארבע שנים. אם אתה תושיט יד, ישראל ביתנו יקנו את ההסכם הזה מהר, וירחיבו את הפער. הם יקנו את זה. כן, וירחיבו את הפער. אדוני השר. תודה רבה. אנחנו עוברים להצבעה. בעד, זה ועדת החינוך. נגד, זה הסרה. בעד.

אני הצבעתי נגד.

הצבעתי נגד. תראה מי המציעים ומה הם רוצים. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת

וגם השלטון שלך הוא זמני. תודה רבה. לא, לא, אני ער לכך. אני ער לכך, לא תבעתי אחרת, ואני לא שואף לשלטון הזה. התקבלה ההצעה להעביר את הנושא של דברי במאי הסרט "עג'מי" לוועדת החינוך. אנחנו עוברים לנושא הבא: האירועים בהר-הבית, הצעות לסדר-היום מס' 2819,

אחריו חבר הכנסת טיבי, ולכן אני, אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, שוב, הדברים שלי לא יהיו מכוונים, השר לביטחון פנים לא נמצא? השר איתן עונה. הוא יהיה השר לביטחון פנים לצורך העניין? הוא השר שיענה מטעם הממשלה. אני ממלא-מקום של ממלא-מקום של השר לביטחון הפנים. הממלא-מקום הראשון הוא שר המשפטים. אחד הדברים שגרם לי להבין את הטעות החמורה ביותר שלנו בכל מה שקורה בהר-הבית זה אותה התפרעות של סוכות תשנ"א, ואני מסופק כמה מאנשי הבית הזה זוכרים אותה, זה לא אירועי מנהרת הכותל. אני לא זוכר כבר, מי זוכר, מה אז היה הזרז. תמיד זה בסיומן של תפילות או בתחילתן של תפילות. מטר של אבנים הושלך מהר-הבית אל רחבת הכותל המערבי. במציאות של מתפללים רבים שהיו שם, אני נכחתי שם בתפילה, זה היה במסגרת של עלייה לרגל עם הורי המבוגרים, ואני זוכר איך אני מנסה למלט את אמי המבוגרת ואת אבי, שלא מצאתי אותו, ממטר האבנים שהושלך לעברם. ואז, כשאני פותח את החדשות אני שומע חבר כנסת, אז מאגודת ישראל, אני אפילו לא זוכר בדיוק מי זה היה, והוא אמר משפט שצרב אותי באופן מאוד מאוד קשה, שמלמד משהו על הבורות, שהיא לא פעם עקב אכילס, היא הכשל החיסוני הקשה ביותר. הוא אמר משפט כזה: הר-הבית שייך למוסלמים והכותל שייך ליהודים. ואז היה אפשר לראות את האצבע שלו דרך מקלט הרדיו,

שאם ככה וככה, שייתנו לנו להתפלל בכותל וכן הלאה. ולצערי הרב, התפיסה הזאת צברה לה אחיזה מכל מיני סיבות. זו תפיסה נואלת, תפיסה שאין לה שום אחיזה היסטורית ולא אחיזה ארכיאולוגית. והדברים, אני אנסה לומר אותם בקצרה, כי הם בלב העניין. ירושלים היא המקום שאליו עם ישראל היה צריך להגיע, המקום אשר יבחר ה'. דוד המלך נשבע: אם אבוא באוהל ביתי אם אעלה על ערש יצועי, עד אמצא מקום לה', משכנות לאביר יעקב, תהילים קל"ב. ודוד המלך רוכש, בכסף מלא, יש לומר, את מה שמכונה אז גורן ארוונה היבוסי, שמוכן לתת לו את זה חינם: ויאמר ארוונה אל המלך ה' אלוקיך ירצך. ויאמר המלך אל ארוונה לא כי קנו אקנה מאותך במחיר, ולא אעלה לה' אלוקי עולות חינם,

פרק כ"ד. וקונה את זה בכסף, שקלים, 50. הוא בונה שם מזבח, ובנו שלמה בונה שם את הבית הראשון, מקום שבו היה בית-המקדש במשך למעלה מ-400 שנה, עם עליות וירידות, ובכל זאת, היה לב-לבו של עם ישראל, מרכז של עם ישראל, תקופות יותר מרכזיות, תקופות אחרות. אבל לא היה שם שום עם אחר. תקופה זו מסתיימת בחורבן בית-המקדש, שאנחנו מכנים אותו גם חורבן הבית. מבחינתנו זה סופה של תקופה. אנחנו מונים את ימי עמנו על-פי הבית: הבית הראשון, הבית השני,

וגם הבית השלישי. ככה אנחנו מונים את דברי ימי עמנו. דברי ימי עמנו צמודים, כבולים, קשורים לבית, להר-הבית, לאותו הר שעליו נבנה הבית. לא סתם בית, הבית, בית לה'. כמו שלמה המלך, שהוא בונה בית לה', אומר: הנה השמים ושמי השמים לא יכלכלוך, אף הבית הזה אשר בניתי. לא ניכנס כאן להסברים הרעיוניים שמאחורי הדברים, אבל זהו בית, שעליו, אגב, מנבאים הנביאים: ביתי בית תפילה ייקרא לכל העמים. אנחנו לא נהיה שם לבד, אנחנו קוראים לכל העמים לבוא ולהתפלל שם ולהתקשר עם בורא עולם. זהו בית ה', מקום שצריך להשרות שלום בעולם. לצערנו, כמו שאמרתי, הבית חרב. הצהרת כורש, הכרה של מי שהיה ראש האימפריה העולמית אז, באותם ימים, והוא קורא לעם בפרס של אותם ימים, בבבל, לעלות ולבנות בית לה'. הוא קורא להם ואומר: כה אמר כורש מלך פרס, כל ממלכות הארץ נתן לי ה' ספר עזרא. והוא פקד עליהם לבנות לו בית בירושלים: מי בכם מכל עמו יהי אלוקיו עמו ויעל לירושלים אשר ביהודה ויבנה את בית ה' אלוקי ישראל, הוא האלוקים אשר בירושלים. והוא מצווה גם כן, והבית השני נבנה. תקופה מאוד קשה. מאבקים עם התקופה, של היוונים, מאבקים עם החשמונאים, רומאים. אבל הבית השני בעצם מהווה אחת התקופות ההירואיות בחיי עם ישראל. אנחנו מדברים על תקופה של למעלה מ-1,000 שנה. עדיין, יקירי, רבותי, לא רק שאין מוסלמים, אין זכר, אין רמז ולו קצה חוט שיוביל למשהו כזה. 600 שנה לאחר מכן, כמעט 600 שנה לאחר חורבן בית-המקדש, עד שנת 638 לספירה, ירושלים לא מוזכרת. גם אחרי התגלותו של מוחמד, אבי האסלאם, ירושלים נחשבת לתקופת מה אולא אל-קבלתיין, אבל גם מזה הם חוזרים בהם, כחלק מלקיחה של כל מיני דברים מן היהדות. לא ניכנס לפילוסופיה הזאת. אבל גם פה יש הסבה של הפנים, אם בהתחלה זה היה אולא אל-קבלתיין, המקום שאליו כיוונו המתפללים המוסלמים את פניהם כשהם עמדו בתפילה, לכיוון ירושלים, הם שינו את זה, והתפללו בסופו של דבר לכיוון מכה. אנחנו מדברים על שנת 638 לספירה.

המבנים שנבנו, נוהגים לומר: המסגדים בהר-הבית. יש מסגד אחד מרכזי, בשנים האחרונות נבנה עוד מסגד. הרבה טועים, ויתקנו אותי חברי הכנסת הערבים לגבי קובת א-צח'רה. קובת א-צח'רה אינו מסגד, מה שאנחנו מכנים כיפת-הסלע.

משמעותו באסלאם מקום שבא לשמר מקום קדוש, בדרך כלל על קברי שיח' וכדומה. זה המשמעות של "קובה". והמקום הזה, על-פי מסורות שונות, אמור לשמור על מקום המקדש של היהודים. כיפת-הסלע לא לחינם נבנית בדרום, במרחק, כי מי שכובש את ירושלים, על-פי מסורות אסלאמיות, ביניהן של א-טברי, מסרב להתפלל מצפון לאבן, כי אומר: אנחנו אין לנו אלא האבן שבמכה בלבד. המקום לא קדוש להם. במשך שנים זה הולך וצובר מעמד כזה או אחר, ודאי לא ב-500 השנים הראשונות לתקופת האסלאם, ומכל מקום, מי שמדבר על הר-הבית כקדוש למוסלמים לא יודע על מה הוא מדבר. הר-הבית זה מרכז ההוויה, מרכז התקווה, מרכז האמונה של העם היהודי לדורותיו. לאיש מחברי הממשלה הזאת, לאיש מחברי הממשלה הבאה אין רשות לוותר על אותה זכות וחובה היסטורית וקשר היסטורי שיש לעם היהודי. אני מרצה את כל ההרצאה ההיסטורית, כי זה לב העניין: יש תחושה של פוליטיקאים שמדובר בתפוח אדמה לוהט, בואו נשליך אותו מעלינו, בואו נניח לזה, ואז יבוא שלום על ישראל. אבל אז חוטפים את האבנים בכותל, ואז מעבירים את ההסתה משם, זה היה במאורעות תרפ"ט, משם זה התחיל. וזה הגיע גם לצפת ולחברון. משם זה מתחיל, כי כך זה מתחיל תמיד, בתפילות יום השישי. אם היה פה השר לביטחון פנים הייתי פונה אליו ואומר לו: אם אתה רוצה לעצור את מנהיג "האחים המוסלמים" במדינת ישראל, את ראאד סלאח, את מי שבעצם רוצה לא רק לפגוע בעם היהודי אלא לפגוע בעולם המערבי כולו, שקורא לעצמו שיח' אל-אקצא, תחזק את האחיזה היהודית בהר-הבית. לא יכול להיות שלכל העמים בעולם תהיה אפשרות להיכנס להר-הבית, רק יהודים יעברו מגבלות על גבי מגבלות, איסורים על גבי איסורים, וגם אז לא יורשה להם לפתוח את הפה בתפילה. יש שלט בכניסה להר-הבית, שלט שנתלה משום מה על-ידי הווקף ולא על-ידי משרד הדתות,

משרד הדתות אחראי לכל הדת, ובשלט כתוב: חצרי מסגד אל-אקצא וכל הכלול בהם הינם מורשת מלה חזקה, שורשיות, בעלות, אסלאמית ואנושית, אף אחד מלבדם. מחקו את כל ההיסטוריה, ואנחנו פה שותקים על זה ששללו מאתנו,

חצר תל-חי, אפילו לא את חברון, את מוקד הקדושה שלנו, את מוקד הקיום שלנו שללו מאתנו במשפט אחד. אני רוצה לבקש מהשר לביטחון פנים גם את הדבר הזה, ואני גם רוצה לומר: הפעולה, ואתה יכול לבכות כל פעם ולקטר, ההנהגה של ה"חמאס" וכן הלאה. זה בידך, אדוני השר לביטחון פנים, שלא נמצא פה. בידך לעצור את זה, בידך לאכוף את החוק, לא לעשות משא-ומתן עם פורעים שזורקים אבנים: אני אצא, הם יצאו. אין כזה דבר. אתה מלבה את האש, אתה לא מכבה אותה.

הדרך הנכונה והחשובה ביותר לחיזוק האחיזה היהודית במקום היא רישוי לפחות ליהודים להתפלל במקום, ומעצר והגשת כתבי-אישום וכל מה שצריך נגד המסיתים, ודאי נגד הפורעים זורקי האבנים. צריך לזכור שבתפילה שלנו, שנאמר בליל הסדר,

"הוציאנו ממצרים", אבל הסוף זה "הביאנו לבית-הבחירה" השאיפה של עם ישראל, שלעולם לא נשכח ולא נרד ממנה. תודה רבה. תודה, חבר הכנסת

אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, אדוני השר, לגבי ההכרזה על הקמת 1,200 יחידות דיור והוויכוח שהתנהל כאן על העיתוי, לא נעים וסגן השר ביידן נמצא כאן וכו' לא העיתוי הוא הבעיה, אלא העיקרון. ירושלים המזרחית היא שטח

זה שטח שמיועד להיות בירתה של המדינה הפלסטינית. לכן, מה שחל על שכם חל על ירושלים המזרחית, וביתר שאת. לכן לא העיתוי צריך להיות נושא הדיון או היה צריך להיות נושא הדיון, ואני מפנה את הדברים דווקא לדוברי מפלגת העבודה וקדימה, שמדברים על,

יצאנו לא טוב, הבכנו את האורח וכדומה. הנקודה השנייה, אדוני, היא הקלות שבה פורצים שוטרי משטרת ירושלים אל רחבת מסגד אל-אקצא. שבוע אחר שבוע הם פורצים. תאר לעצמך בית-כנסת בחו"ל, במרוקו או בצרפת, ששוטרים כלשהם היו נכנסים לתוכו. אני רוצה כאן ליידע אתכם, את אלה שלא יודעים: ממשלת מצרים

לשקם את כל בתי-הכנסת במצרים על-חשבונה. שוב: ממשלת מצרים, אתמול, החליטה לשקם את כל בתי-הכנסת היהודיים במצרים על-חשבונה. אין מתפללים, אבל. יש. זו החלטה נאורה, סובלנית, אבל מה לגבי מדינת ישראל ויחסה למסגדים? את בית-הכנסת של הרמב"ם שיפצו כבר. מה מספר המסגדים שנהרסו או יועדו לצרכים אחרים על-ידי המדינה מאז קום המדינה? נסים זאב, אתה יודע? 1,000 מסגדים ובתי-תפילה. אתם יודעים איזה מספר זה? זה היחס של ישראל, הרשמי, למקומות קדושים של האסלאם, שחשובים ל-20% כמעט מהאוכלוסייה, כאשר מצרים משפצת ומשקמת בתי-כנסת על-חשבונה. תראו את היחס לבתי-כנסת במרוקו וליהודים במרוקו. לא מספיק שיהיו לך יחסי ציבור טובים. העיקרון שאתה משווק צריך להיות עיקרון נכון, ומי שלא מאפשר לאנשים, אלא רק לנשים מעל גיל 50 או 55, להגיע למסגד אל-אקצא להתפלל בימי שישי, פוגע בזכות הפולחן של מאות-אלפי מוסלמים, ועם זה צריך להתמודד.

חבר הכנסת נחמן שי. אדוני היושב-ראש, תודה רבה. אנחנו נמצאים בתוך אינתיפאדה מסוג שלא

והיא שונה מזו שהיתה בשנים 1987 1993, הראשונה, ו-2000 2005, השנייה. זוהי אינתיפאדה שמשלבת

אלימות בעצימות נמוכה עם פעילות של מה שקרוי עוצמה רכה,

מחוות של פיתוח כלכלי,

כמו שאנחנו רואים לאחרונה בבקעת-הירדן, ואפילו מסרים של נכונות להידבר ולהיכנס למשא-ומתן. אלה הם ימים של ענף זית מצד אחד ואבן מצד אחר. והשאלה היא, האם ממשלת ישראל קולטת את המהלך הזה שנוקטים היום הפלסטינים, שהוא חכם, אני צריך להודות. האירועים בהר-הבית משתלבים במאמץ הזה, הם מעלים את דרגת האלימות במידה מסוימת, אבל מבוקרת, לא מעבר למה שאפשר לספוג, הם כופים עלינו להגיב ולהגיב בכוח, עלינו, על מדינת ישראל, על המשטרה. לדברים האלה יש כמובן סיקור ותקשורת והם יוצרים את האפקט המצטבר. ומצד אחר, ראשי הרשות מתייצבים ומדברים שלום, וזאת בהחלט סחורה, במירכאות או שלא במירכאות, שעוברת יפה מאוד. אני חושב שהממשלה לא קוראת את המציאות, שהיא לא יודעת איך לפעול. זה לא מספיק להוריד נבוט או להשתמש באמצעים לפיזור הפגנות.

צריך לעשות את זה, גם את זה צריך לעשות בשכל,

צריך לדעת איך מדברים היום אל הפלסטינים באופן שיודע לקדם את הרעיונות, את המחשבות שלהם, ולדעת אם הן כנות ואמיתיות

כי אמרתי, הם פועלים במאמץ כפול וחכם.

אומר לכם, אנחנו עומדים בפתיחתו של משא-ומתן, לא מה שציפינו לו, שיחות עקיפות, לא שיחות ישירות,

על ממשלת ישראל מוטלת אחריות לברר, ומהר, עד כמה הרצון הפלסטיני להגיע אתנו להסדר הוא אמיתי וכן, ולדעת מי הוא הפלסטיני היום שאנחנו מדברים אתו, זה שזורק אבנים על הר-הבית או זה שחונך פרויקטים של חקלאות בבקעת-הירדן. יכול להיות שזה שניהם, וצריך לדעת להשיב על שניהם. וזה הרבה יותר מתוחכם ממה שראינו ב-24 השעות האחרונות מממשלת ישראל.

תודה, אדוני. חבר הכנסת נסים זאב, ואחריו, חבר הכנסת מוזס. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, רק משפט אחד לחבר הכנסת אחמד טיבי, שזרק משפט ושאל אותי אם יש לי תשובה.

נכון, מצרים משפצת את בתי-הכנסיות, בתי-כנסת.

אין שום בעיה לשפץ גם את המסגדים, אני לא חושב שהנושא הזה בכלל יש בו ספק או שאלה, ספר על החוק שלך, על הארנונה. אגב, זה גם כן עבור המסגדים, הנושא של הארנונה. אני הבאתי הצעת חוק, אני מקווה שבשבוע הבא תתמכו בה, שאפשר לעשות פעילות תורנית בבתי-כנסת ואפשר לעשות פעילות גם במסגדים, במקביל. אנחנו לא רואים שום בעיה מבחינת המסגדים, שהם חשובים, זה מקום תפילה למוסלמים. מה עם מסגד באר-שבע למשל?

אני רוצה לומר לך, הבעיה היא שמנסים היום לכבוש את מדינת ישראל דרך המסגדים, דרך המסגדים מעבירים את כל ההסתה. הדוגמה הקלאסית שעליה אנחנו מדברים, המסגד בהר-הבית. למעשה, כל האינתיפאדה הדתית מתחילה מהר-הבית. כל פעם אנחנו שומעים על אירועים בהר-הבית, זה נשמע כמו הסרט "עג'מי", שרק עכשיו דיברנו עליו, שחוזר על עצמו בכל פעם. אנחנו זוכרים את הסרט הזה בשנת 2000, בשיא המשא-ומתן, כאשר ברק הסכים לתת מה שרק ערפאת ביקש,

האינתיפאדה החלה בדיוק בשנת 2000. כמה קורבנות

לצערנו הרב, כמה דמים היו בארץ. אני רוצה להזכיר לכם, זה היה דווקא מתוך רצון עז של ראש הממשלה דאז ברק, הוא הוביל מהלך, אני לא חושב שיש עוד ממשלה שהובילה מהלך בצורה נחרצת והסכימה לוויתורים במאסות כאלה, ובכל זאת ראינו שהכול טפח לנו על הפרצוף. צריך לזכור גם שהפלג הצפוני בתנועה האסלאמית, השיח' ראאד סלאח, יחד עם ה"חמאס", מעבירים קריאות כאלה שישראל מנסה להשתלט על הר-הבית ומנסים להוציא אלפים להפגנות ולידויי אבנים. הפלסטינים,

מכינים את האבנים עוד לפני המהומות בהר-הבית. אני רוצה להזכיר לחברים:

לפני המהומות שהיו בהר-הבית, המשטרה גילתה מריצות אבנים שפלסטינים הכינו יום קודם לכן כדי לזרוק אבנים על יהודים שמתפללים בכותל המערבי. הבעיה שלנו, שאנחנו לא יודעים להשמיע את הצעקה ואת הזעקה שאנחנו המותקפים. מה שנשמע זה הזעקה של הערבים, שכאילו אנשי משמר הגבול נכנסים להר-הבית לפזר את ההפגנות.

יכול לומר לך שאנחנו באמת לקויים בכל מה שקשור לתעמולה ולתקשורת, וזה אופייני לנו, ומשרד החוץ, לצערי הרב, כוח ההסברה שלו והיכולת שלו באמת קלושים ביותר. התעמולה של הפלסטינים, אגב, בכל הקשור לשכונת נחלת-שמעון, כאשר בית-המשפט פסק שצריך לפנות שני בתים שערבים פלשו אליהם, אנחנו רואים כל שבוע הפגנות, בית-המשפט אפשר להם את ההפגנות האלה, והתהלוכות האלה הן חלק מהאינתיפאדה. צריך לזכור שעכשיו מנסים להלביש את האינתיפאדה בכל הקשור לדת וזה הרבה יותר מסוכן. זה לא יותר מתוחכם, זה הרבה יותר מסוכן, כי זה על רקע דתי, ואסור לנו לאפשר הפגנות מיותרות. גם אם בית-המשפט מחליט, אדוני שר המשפטים, אנחנו צריכים למצוא את הדרך איך למנוע, כי אותן הפגנות מובילות, לצערי הרב, לאינתיפאדה חדשה. וזו החלטה של ממשלה, לא של בג"ץ, בכל הקשור למתן אפשרות למפגינים להפגין, כאשר אנחנו יודעים מראש שמטרת ההפגנה היא לעשות מהומות בירושלים. תודה, חבר הכנסת זאב. חבר הכנסת מנחם מוזס. אדוני היושב-ראש, שר המשפטים הנכבד, ידידי חברי הכנסת, מה שקורה במזרח-ירושלים, אני אולי אתמקד קודם בשכונת שמעון-הצדיק. זה מאוד מעניין, לולא זה היה אמיתי לא היינו מאמינים. ארגוני שמאל קיצוניים מהארץ ומהעולם מפגינים נגד זכות השיבה. הלוחמים הגדולים למען זכות השיבה מפגינים כעת כנגדה. לא מדובר כאן בטעות, מפגינים נגד זכות השיבה של יהודים לבתיהם שנרכשו כחוק פעמיים. השכונה שבסמוך לקבר שמעון הצדיק החלה בשנת 1891, תרנ"א. אז הוקמה שכונה יהודית חדשה מחוץ לחומות בסמוך לקבר שמעון הצדיק, בשם נחלת-שמעון. במהלך מלחמת העצמאות השתלטו הירדנים על השכונה ותושבים ערבים התיישבו בבתי היהודים עד לשנים האחרונות. באחרונה רכשו תושבים יהודים את הבתים מבעליהם החוקיים, היהודים וגם הערבים, ובית-המשפט אישר את הרכישות והבעלות עליהם, ועל זה כל המהומה כעת. השתיקה הזו שלנו בקבר שמעון הצדיק, זה הביא אחר כך למהומות ב"בית יהונתן", בסילואן, בעיר-דוד, וזה גורם לכך שכיום כבר זורקים אבנים גם על מתפללים בכותל המערבי, ולהתנגדות אמריקנית לבנייה ברמת-שלמה, כי הרי צריכים לשמור על השקט, כי החלטה כזאת מעוררת מהומות כביכול. לא ניתן לקבל מציאות שאי-אפשר לבוא להתפלל על קברו של שמעון הצדיק בלי להסתכן ולחטוף אבנים, שאבנים מושלכות על מתפללים בכותל המערבי או שמתפללים מפחדים להגיע להתפלל בהר-הזיתים על קברי יקיריהם, כמו שהיה ביום ב' אדר, ביום הזיכרון של האדמו"ר מגור, כאשר אלפי חסידים עלו על קברו והתכבדו במטר של אבנים ומשמר הגבול לא היה מסוגל אפילו להשתלט על זה. השליטה שלנו בירושלים חייבת להיות החלטית. כל הדיבור בעבר על חלוקת ירושלים והשתיקה מול ההסתה לגבי הזכות שלנו על כל חלקי ירושלים גורמים לנו נזקים אדירים. מי היה מאמין שהאמריקנים יתנגדו לבנייה יהודית בירושלים, ברמת-שלמה, או שמתפללים בכותל המערבי ובקבר שמעון הצדיק יותקפו באבנים. אבל מה לנו להלין אם אנחנו שומעים פוליטיקאים ושרים בממשלה שמגנים את החלטת הוועדה המחוזית שבראשות שר הפנים. כתושב ירושלים בעצמי אני מקווה שהממשלה תתעשת ותדע לשמור על השקט בכל ירושלים, ותמנע את התוהו ובוהו,

את הבוקה ומבולקה במזרח-ירושלים. ויהי רצון שנזכה בקרוב לקיום התפילה "ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים", בביאת גואלנו, במהרה בימינו אמן. אמן. תודה, אדוני. כבוד שר המשפטים יעקב נאמן יענה על ההצעות. לאחר מכן אנחנו נשמע את חברי הכנסת בהצעות אחרות, ונעבור להצבעה. בבקשה, אדוני.

חברי הכנסת הנכבדים, חברי הכנסת מיכאל בן-ארי, אחמד טיבי, נחמן שי, נסים זאב והרב אליעזר מוזס ביקשו לדון במהומות שאירעו בתקופה האחרונה בהר-הבית. מבירור הפרטים עולה כי ביום שישי, 5 במרס 2010, בסמוך לשעה 12:25, בסיום תפילת יום השישי בהר-הבית, שבה השתתפו כ-25,000 מתפללים, החלה תהלוכה מרחבת אל-אקצא

התהלוכה לוותה בצעקות "אללהו אכבר" ובקריאות לאומניות ומסיתות נוספות. במקביל החל יידוי אבנים לעבר השוטרים בשער המוגרבים,

חורשת אל-אקצא, וכן יידוי אבנים משטח הר-הבית לכיוון רחבת הכותל. בעקבות יידויי האבנים פונתה רחבת הכותל וכוח משטרתי שהוצב בשער המוגרבים נכנס להר-הבית. יש לציין כי כעבור פחות משעה מאז תחילת ההתפרעויות הוחזרה השגרה לרחבת הכותל. במקביל, התפשטו ההתפרעויות וזריקות האבנים לעבר שוטרים המוצבים בשערי הכניסה להר-הבית. בנוסף, בוצעו ניסיון לפגוע ברכוש משטרתי בסמוך לשער האריות וכן התפרעות של צעירים, אשר דפקו על דלת

לנקודת המשטרה בהר-הבית. בהמשך אותו היום היו אירועים נוספים של יידויי אבנים, על הגגות באזור מצודת אנטוניה ובשער האריות. בנוסף, אירועי הפרות הסדר פרצו גם בכמה שכונות ברחבי מזרח-ירושלים. כלל האירועים טופלו על-ידי כוחות משטרה במטרה להשיב את הסדר על כנו. סמוך לשעה 15:00 חזר הר-הבית לשגרה, והתפילה שהתקיימה בהר

ללא אירועים חריגים. במהלך ההתפרעויות והפרות הסדר, כאמור לעיל, נפצעו 24 שוטרים. 14 שוטרים פונו לקבלת טיפול בבתי-חולים. שאר הפצועים טופלו במקום. כמו כן, נעצרו ונחקרו עשרה מעורבים, שבעה בגירים

בשלב זה הוגשו כתבי-אישום ובקשות למעצר עד תום ההליכים כנגד שניים מהעצורים. כנגד עצור אחד, קטין כבן 14, לא נמצאו ראיות, הוא שוחרר והתיק נגדו נסגר. בגין האירועים נפתחו חמישה תיקי חקירה, אחד מצוי עדיין בחקירה וארבעה תיקים נמצאים בתביעות ובפרקליטות. לסיכום, אבקש לומר כי בהר-הבית בוחשים יותר מדי גורמים קיצוניים

אני מבקש מכולם להפסיק להתסיס, הר-הבית הינו מקום קדוש וצריך לשמור עליו מכל משמר. אני קורא לכלל חברי הכנסת להרגיע את הרוחות ולסייע למשטרה בעבודתה.

תודה, אדוני. מה אתה מציע? אם חברי הכנסת הנושא מספיק חשוב, מעוניינים להמשיך בדיון, אני מציע להעביר את הנושא לוועדה המתאימה, כדי שתקבל את כל הנתונים, כי הרגעת הרוחות היא פה דבר חשוב, ואני מקווה שדיון בוועדה יביא להרגעת הרוחות. תודה לאדוני. חבר הכנסת אגבאריה.

כי אנחנו נראה עוד פעם את המהומות האלה,

רצית להציע הצעה אחרת.

להשיב לו? לא, לא. אפשר להסתפק. הכול

יש לנו פה חברי כנסת.

חבר הכנסת אגבאריה, יש לך הצעה אחרת שרצית להציע.

אדוני היושב-ראש, מכובדי השר, אני חשבתי שיהיה פה השר לביטחון פנים. הוא לא בארץ.

אז אני חשבתי לשאול אותו אם באמת ככה, כשמדובר באירועים כאלה, וזה כל פעם חוזר על עצמו, אז מגבילים את הגיל של האנשים שנכנסים למסגד אל-אקצא. בדרך כלל נכנסים נשים וזקנים מעל גיל 50, אנשים שהם יותר מבוגרים מגיל 50. ופה נאמר שיום קודם מישהו, או הפועלים, מכינים מריצות עם אבנים. אני יודע שבמשטרה הוקמה איזו יחידת מסתערבים. השאלה אם באמת זה האנשים האלה שעשו, או משתמשים במסתערבים בשביל ליצור גם את המהומות האלה ואחר כך להיכנס להר-הבית בצורה תוקפנית ודורסנית כזאת. אז אני הייתי מבקש מהשר לביטחון פנים גם לבחון את האפשרות הזו, של אנשים שיכולים להתסיס מתוך כוונות זדון ולאו דווקא מקרב המתפללים המוסלמים.

רבותי חברי הכנסת.

שהדיון הזה מיותר בוועדה, לדעתי, כיוון, אוקיי. חבר הכנסת מוזס. אני מסתפק בתשובת השר.

תשמעו, חברים, מכיוון שהשר הציע לדון בנושא הזה, אני לא מציע. חשבתי שחברי הכנסת מעוניינים, המציעים. אם הם לא מעוניינים, אני חוזר בי.

השר ענה תשובה לעניין, ממצה. מה אתה רוצה, נסים?

לא, אנחנו נגד דיון נוסף בעניין הזה. מסתפקים בתשובת השר.

רבותי, אני אסביר לכם באיזה דילמה אנחנו נמצאים. תשמעו, אני אסביר היטב את עצמי, ואתם, אדוני סגן שר החוץ. אדוני סגן שר החוץ. לא סגן שר החוץ, סגן שר האוצר. סליחה. אדוני סגן שר האוצר. לא סגן.

חבר הכנסת כהן. אני יכול לצעוק פה עד מחר. חבר הכנסת כהן, קודם כול אנחנו באמצע ההצבעה. קראתי לך בטעות סגן שר החוץ, קראתי לך לא בטעות סגן שר האוצר, קראתי לך בשם משפחה, חברים שלך קראו. כשאני מדבר עם אילן, הכול, חברים, אנחנו עוברים להצבעה. מי שמצביע בעד, מצביע על דיון בוועדה. מי שמצביע נגד, מצביע על הסרת הנושא מסדר-היום.

חברים, מי שמצביע בעד, בעד וועדה, נגד, הסרת הנושא מסדר-היום.

רבותי, אחד בעד, נגד, 6. הנושא הוסר מסדר-היום. בינתיים, הודעה לסגן מזכיר הכנסת. בבקשה, אדוני.

כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק הענקת אזרחות כבוד לחללי מלחמת הקוממיות,

שהחזירה ועדת הפנים והגנת הסביבה.

החלטת הוועדה לקידום מעמד האשה בדבר חלוקת הצעת חוק עבודת נשים (תיקון מס' 46), התש"ע 2010, לפי סעיף 121 לתקנון הכנסת. מסקנות הוועדה לזכויות הילד בעקבות דיונים מהירים בנושאים: הרצח המזעזע של ילד מבני-עי"ש, הצעתה של חברת הכנסת מרינה סולודקין, הדוח השנתי של המועצה הלאומית לשלום הילד, הצעתם של חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס וחבר הכנסת דב חנין.

בדבר הצטרפות מדינת ישראל לארגון International Renewable Energy Agency, IRENA, שמטרתו קידום שימוש בר-קיימא של אנרגיות מתחדשות.

לסדר-היום מס' 2801, 2796 ו-2825. חבר הכנסת עפו אגבאריה, בבקשה.

אני רציתי לפתוח בדבר אחר. כשדיברנו פה על

אחד מראשי מדינת ישראל בשנות ה-50 אמר שצריך לעבור מהציונות ושלא תהיה יותר ציונות כי הציונות זה הפיגום שהשתמשו בו לבנות את המדינה. אחרי שבונים את המדינה, מסירים את הפיגום.

היה דבר כזה. אז להגיד שעכשיו להתוות את המדינה כמדינה ציונית ו/או מדינה יהודית ודמוקרטית, אני חושב שעל זה עוד יהיה ויכוח גדול. לגופו של עניין, אני חושב, אדוני היושב-ראש, לעניין הצעת חוק תקציב דו-שנתי, אף-על-פי שעכשיו כבר היתה, והיתה התנגדות כזאת. אבל אני לא חושב שהשיקול בעניין הזה הוא שיקול כלכלי גרידא. כנראה השיקול הוא יותר לשמור על יציבות השלטון, בגלל הקואליציה שאליה ראש הממשלה היה מחויב בצורה כזאת או אחרת, כדי לשמור על שקט בתוך הקואליציה, עם שתי מפלגות שמייצגות סקטורים מסוימים עם דרישות מסוימות. כנראה בגלל זה עדיף לו השקט התעשייתי, במקום שכל שני וחמישי ניכנס לאיזשהם ויכוחים כספיים עם המפלגה הזאת או המפלגה השנייה. אז בצורה כזאת הוא יכול לקנות את השקט הזה. אבל מה שמפליא, ידוע שתקציבים כאלה, לשנתיים, שוכחים מהסקטורים היותר-חלשים, מהשכבות החלשות, מהעיריות, מהפריפריה. אנחנו רואים שכל שני וחמישי יש שביתות. רק היום היתה שביתה של הרשויות המקומיות בגלל חוסר התקציב. אז מה יקרה לרשויות האלה ברגע שאנחנו עוברים לתקציב של שנתיים? האם באמת זה יהיה הפתרון לטובת המדינה, לטובת העם, לטובת השכבות החלשות, או לטובת הקואליציה ולטובת זה שהממשל או השלטון או הממשלה יהיו פטורים מכל הדברים שהם צריכים לטפל בהם יום-יום? אז אני תוהה מדוע לעשות את זה רק לשנתיים. למה לא לעשות תוכנית חומש, של חמש שנים? לשים את התקציב, לעשות תקציב של חמש שנים וזהו. לא יהיו ויכוחים ולא תהיה כנסת, ואף אחד לא ידרוש לא את התקציבים לכאן ולא להפנות את התקציבים לשם. אני פוחד שדברים כאלה, יום יבוא והממשלה הזאת, ברוב הזה שיש לה, תחוקק חוקים אחרים, לא רק זה. לא משנה שעכשיו אנחנו עושים תקציב לשנתיים, אלא יכול להיות שנקבע שבחירות יהיו רק פעם בארבע שנים, וככה יש לנו תקציב לארבע שנים, יש לנו בחירות לארבע שנים, אין אופוזיציה, אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים, וזה השקט שהממשלה רוצה לקנות.

חבר הכנסת אמנון כהן, בבקשה. גם לרשותך, אדוני, שלוש דקות. לא צריך לרוץ. אנחנו באמצע הצבעות על חוק בנק ישראל בוועדת הכספים. תודה ליושב-ראש הסיעה, שהודעת לי שזמני הגיע. תודה לך, אדוני היושב-ראש, שאתה מאפשר לי. כבוד המזכיר. הנושא של תקציב דו-שנתי אומנם אושר בממשלה, אבל אני חושב שכיום אנחנו לא צריכים לאפשר תקציב דו-שנתי. כבוד סגן שר האוצר,

יצחק כהן, חבר סיעתי המוכשר, הנסיבות שהיו באישור התקציב הדו-שנתי האחרון, היה מצב של בעיה אמיתית. בדיוק סיימנו את הבחירות ולא היה תקציב מדינה, ולמעשה עברנו את מחצית השנה ולא היה תקציב למדינה. כל המכרזים היו מוקפאים, כל משרדי הממשלה עבדו לפי תקציב של 1 חלקי 12, בעיה אמיתית. למעשה, לא אישרנו תקציב דו-שנתי, אישרנו תקציב לשנה וחצי, כי במצב ובנסיבות, והיה המשבר הכלכלי העולמי, אמצע שנה, שנת בחירות, היו נסיבות אמיתיות, נתפשר על שנה וחצי. אתה רוצה להתפשר אתם על שנה וחצי.

אמרתי שגם אז כשאישרנו, זה לא היה תקציב דו-שנתי, זה היה לשנה וחצי בסך הכול. ואני בירכתי, אדוני סגן שר האוצר, בפעם הקודמת, גם על ההצלחה הכי חשובה, על כך שעשיתם עסקת חבילה של ההסתדרות, המעסיקים והמדינה. משרד האוצר, למעשה מנעתם שביתות ועשיתם את זה בהסדר כולל, וישבתם, השקעתם במצוינות רבה ביותר, בכוחות מתוגברים ומוכשרים, שר אוצר חדש, ממשלה חדשה, ועשיתם את זה בתבונה רבה ובאחריות רבה, ותודה רבה על כך. הזמן אז היה מתאים לכך, אבל היום אין שום נחיצות לאישור תקציב דו-שנתי. אף-על-פי שאני בקואליציה, אני חושב שחייבים את הפיקוח הפרלמנטרי. אנחנו חיים במדינה מאוד דינמית. אני זוכר שאחרי שהעברנו תקציב דו-שנתי, מייד העברתם קיצוץ רוחבי של איזה 1 1.5 מיליארד. אז איך זה יכול להיות? אתה מאשר תקציב ואחרי שבועיים-שלושה אתה מביא לי קיצוץ. מה, לא חזית את זה לפני כן? היו אילוצים. כמה תקציבים אתה מכיר, אדוני סגן שר האוצר, אתה ותיק בכנסת, אתה היית גם חבר בוועדת הכספים. אנחנו לא פעם מכיילים את התקציב לפי צרכים. בוודאי, בוודאי, כל שכן דו-שנתי. אומנם בדו-שנתי הפעם עשינו פחות, אני מודה. אבל אני חושב שזה לא תקין שנאשר תקציב דו-שנתי. אנחנו חייבים להיות בפיקוח. אנחנו מדינה דינמית, מדינה שבה כל פעם יש לנו כל מיני, חדשות לבקרים. צריך לכייל את התקציב על-פי הצרכים האמיתיים. פעם זה רווחה, פעם זה חינוך, פעם זה ביטחון. איך סגרת לי את הזמן? הזמן נגמר. נגמר, שלוש דקות.

היתה טעות, משהו, תן לי דקה.

לא, באמת. משפט אחרון, חבר הכנסת כהן, ואנחנו נמשיך הלאה. אני רוצה לחדד את הבקשה שלי, אדוני סגן שר האוצר, תעביר את זה לשר האוצר. אנחנו ביקשנו להעביר לנו את חוק ההסדרים בתקציב שוטף או בדיון שוטף, שלא יהיה חוק ההסדרים כמקשה אחת,

הנה יש לנו זמן, תביא לנו בכנסת רפורמות חשובות. בוא נתחיל לקדם אותן בוועדת הכספים,

העבודה והרווחה,

לא צריך להביא את זה בחוק ההסדרים, שלא יהיה לנו זמן מספיק לדון בדברים האלה. אני הבעתי את העמדה שלי, אדוני סגן שר האוצר. אסור לנו להעביר את התקציב הזה. אני יודע שכבודו רוצה להעביר את התקציב. יש לנו חילוקי דעות בנושא הזה.

המפלס, אנחנו נטפל בו.

חבר הכנסת כהן, שיהיו עוד הרבה פעמים שתוכל לעלות לכאן ולדבר על התקציב הדו-שנתי. אתה גם תוכל להצביע עליו. אנחנו נראה את עמדתך בהצבעה גם. אני תומך בהעברת הנושא לוועדה.

חבר הכנסת עמיר פרץ. גם לרשותך, אדוני, שלוש דקות.

שלוש דקות של ש"ס אני רוצה, שלוש דקות גמישות. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, כבוד השר, אנחנו נמצאים היום באחת השאלות העקרוניות החשובות. אתם יודעים מה? למען הגילוי, מה שנקרא: אתמול אחרי כל הסערה של חזרתנו לסיעה, לסיעת העבודה, אחרי שנה תמימה שלא היינו, אני אמרתי להם: חבר'ה, אמרתי בגלוי, לא באנו פה לסולחה. אין סולחות מזויפות. אף כבש לא צריך להיות מודאג, שום דבר. אבל היום אני אומר, אני עומד פה מעל הדוכן ואני אומר: ואללה, כבר יש לנו נושא. חברי חבר הכנסת גילאון, אתה בצדק, איך אמרת? באיזה מקום אולי מישהו יפרש את חזרתנו, של כאלה שוויתרו על עקרונותיהם. לא ולא. אבל הנה מבחן. אנחנו נעשה כל חבירה בתוך סיעת העבודה כדי להביא לכך שיהיה רוב בסיעה נגד הצבעה על תקציב דו-שנתי. זאת המשימה, זה האתגר.

אנחנו פה מדברים,

אומרים שקודם היה שנה וחצי ועכשיו שנה וחודשיים וכו'

מה לא ברור לכם? ראש הממשלה הנוכחי, שר האוצר הנוכחי, חושבים שהכנסת מפריעה להם למשול, חושבים שמשטר פרלמנטרי הוא מטרד, שתביעות יכולות להיות תביעות מוגזמות. מה זאת אומרת? הרי הכנסת היתה צריכה לעמוד על הרגליים האחוריות, בעיקרון, ולומר: בשום פנים ואופן, לא יקום ולא יהיה. תקציב דו-שנתי הוא בראש ובראשונה תקציב אנטי-דמוקרטי, לאחר מכן הוא אנטי-פרלמנטרי. ולאחר מכן, בסוף בסוף, אדוני היושב-ראש, שמייצג אוכלוסייה חשובה ביותר, הוא גם אנטי-חברתי. הוא פוגע בכל הקבוצות המוחלשות, אם עולים חדשים, אם תושבי הפריפריה. ובהחלט, שר האוצר אומר: למה אני צריך בכל פעם לבחון מחדש את הצרכים? כי המתווה הכלכלי ברור, יש יעד גירעון, יש יעד תקרת ההוצאה, המתווה הכלכלי ברור. היקף ההוצאות לטובת הציבור ילך ויצטמצם לפי היעדים שנקבעו כאן, זה מה שיקרה. אפילו מאבק על סעיפים כאלה כמו יעד גירעון או תקרת ההוצאה לא יתקיימו. לכן יש מקום שהכנסת תתאחד. שמחתי לשמוע את אנשי ש"ס. אני אין לי בעיה. אני אומנם בקואליציה,

עם האופוזיציה, מה שנקרא, גופי בקואליציה ונפשי באופוזיציה. אבל אמרו שחזרת. אמרתי: גופי בקואליציה אבל נפשי עדיין באופוזיציה. האצבע איפה? האצבע? ברוב המקרים תהיה באופוזיציה. אנוכי במזרח ונפשי בסוף מערב. לא רציתי לקלוע לדעת גדולים מדי. חלילה מלהתיימר למשפטים מרחיקי לכת. אנחנו בכל זאת עוסקים בפוליטיקה כאן, ומשפט מסוג זה הוא משפט, באמת, ששייך לגדולי הדור ולאנשים שכולנו חיים לאורם. דבר אחרון, אדוני היושב-ראש. היום שמענו את הוויכוח שמתקיים סביב אותה חלוקת מזון שעומדת בפתח, לפסח. אני רוצה לומר לכם שאני חושב שאם ממשלת ישראל הולכת לאמץ מכרזים שיקבעו עמותות שהן יהיו העמותות שיחלקו, זה פשוט כישלון מוחלט, ולהטביע את הכישלון כחלק מתרבות ממוסדת. עד היום, בסתר, כל העובדים הסוציאליים ואנשי הרווחה היו שולחים כל מיני משפחות. אומרים: לך לעמותה הזאת, שם נותנים מנה, אבל בשקט, אל תגיד שאנחנו שלחנו אותך. עכשיו רוצים למסד את זה? אדוני סגן השר, אתה מסכים לזה? זאת תהיה מדיניות מדינת ישראל? אם החלטתם לתקצב, בסדר, תתקצבו. יש לכם רשימות? מאה אחוז. תשלחו את אותם תלושי מזון לחג למשפחות האלה שקבעתם אותן. שהעובדים הסוציאליים יביאו להם את זה הביתה בצורה מסודרת, בהסתר, מתן בסתר. נקיים את המצווה של מתן בסתר, שלא נשפיל כבודו של אדם. יבוא אותו אדם שחסר לו, יעמוד בתור בסופר, כולם יחשבו שהוא קיבל את התלושים מאיזה ועד עובדים, אולי קיבל את התלושים מאיזה מפעל שהוא עובד בו. למה אתם מתעקשים לשים את החותמת על מצחם של האנשים האלה, חותמת עני? שתהיה חותמת בברכתה של המדינה? זה לא רק חטא. זה חטא על פשע. אני פונה אליך, אדוני סגן שר האוצר, אני יודע שאתה נגד התופעות האלה. תמצאו דרך אחרת. אל תמסדו את העוני.

יענה על ההצעות לסדר-היום סגן שר האוצר, חבר הכנסת יצחק כהן. בבקשה, אדוני. "צבי אומר שדברים כאלה מזיקים לחקלאות".

חבר הכנסת גילאון? לא, לא, אנחנו מדברים, זאת שפה כזאת. לא שיר. זה אשקלונים מדברים. צבי אומר שדברים כאלה מזיקים לחקלאות, זאת ססמה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, ההצעות הדחופות שהוצגו על-ידי חברי אמנון כהן, עמיר פרץ ועפו אגבאריה בעניין התקציב הדו-שנתי: עברנו ניסיון מאוד מוצלח, מבחינת כלכלת המדינה, בהנהגת התקציב הדו-שנתי. זה נכון שזה פטנט ישראלי, אבל גם פטנט ישראלי טוב ראוי שיאמצו אותו במדינות העולם, אגב, שנמצאות במשברים כלכליים קשים. לפיכך החליטה הממשלה על הגשת תקציב דו-שנתי גם לשנים 2011 2012, עקב ההצלחה הגדולה של 2009 2010. שוב, במסגרת הוראת שעה זמנית. אומנם כלכלת ישראל נחלצה בסייעתא דשמיא מהמשבר הכלכלי העולמי, אבל צריכים להמשיך לחוש ולהיות עם האצבע על הדופק. יותר מזה, יש לנו עוד פטנט ישראלי חדש שהחליטה עליו הממשלה: להנהיג כלל פיסקלי שיקבע את שיעור הגידול בהוצאותיה של הממשלה. הממשלה אכן מכירה בחשיבות התקציב הדו-שנתי, שכן הוא כלי עבודה מרכזי שיאפשר לממשלה להציג תוכניות ארוכות טווח, גם למשרדים, גם למנכ"לי המשרדים. הם מאוד אהבו בשנתיים האלה, שאנחנו עדיין בעיצומן, את זה שהם יכלו לתכנן תכנונים ארוכי טווח, להוציא תוכניות מהכוח אל הפועל, לא להיות עסוקים ברבעון האחרון, לחייב תקציבים על פרויקטים שלא התממשו. זה ישמור על יציבות המשק ויתרום להגדלת הצמיחה,

לאחר שנים שבהן לא השתנה הגידול בהוצאות הממשלה, אושר כלל פיסקלי, ואני חושב שזה נושא שראוי לדיון פה במליאה, שיאפשר איזון נכון בין הגדלת התשתיות והשירותים הציבוריים לבין צמיחת המשק. כלל זה יבטיח את השמירה על משמעת פיסקלית ברורה ויסייע במשימה של הפחתת החוב הלאומי של ישראל. צעדים אלה מהווים מהפכה של ממש במדיניות הכלכלית של הממשלה ובגיבוש תקציב המדינה. כזכור, שר האוצר ד"ר יובל שטייניץ הנהיג תקציב דו-שנתי לשנים 2009 2010 כחלק מהתמודדות הממשלה עם השפעותיו של המשבר בכלכלה העולמית ונוכח העובדה שבזמנו תקציב 2009 לא אושר בכנסת. מאז זכה התקציב הדו-שנתי הראשון לתשבחות בין-לאומיות, של קרן המטבע הבין-לאומית וגם של ה-OECD.

הניסיון מלמד כי התקציב הדו-שנתי יצר ודאות למשרדי הממשלה ופינה משאבי זמן להתמקד בעבודה השוטפת ובהוצאת התוכניות מן הכוח אל הפועל. במסגרת המדיניות הכלכלית נקבע כי הממשלה תמשיך לשמור על כללים פיסקליים קבועים, לאור תרומתה הרבה של המשמעת הפיסקלית ליציבות המשק, דבר שתרם רבות להתמודדות הטובה עם המשבר. הקווים המנחים בגיבוש הכלל החדש היו שימוש בהתפתחויות הכלכליות בפועל בניגוד לשימוש בתחזיות, פשטות ושיקוף של הכלל המוצע, והמשך השמירה על אמינות המדיניות התקציבית, תוך מתן מענה לצרכים התקציביים. למה לא שלוש שנים? אני אגיד לך למה לא שלוש שנים.

כי השנה השלישית היא כבר שנת בחירות. אתה לא יכול לחייב, להיפך, יותר טוב. אם יש שנה שבה עדיף שיהיה תקציב, זו שנת בחירות. שאלה טובה. אתה עכשיו מייצג את ש"ס. בשנת הבחירות, מה, יש לך איזה תוכניות?

אם אתה מחייב תקציב, סגן השר, חמסה, חמש. לא, לא, ארבע. יושב פה שר הביטחון, ברוסיה זה היה חמש. יושב פה שר הביטחון, שלדעתי היה שר ביטחון טוב, והוא הנהיג את ברודט, כמה? עשר שנים?

עשר שנים.

תקציב הביטחון של שר הביטחון עמיר פרץ היה לעשר שנים. לא, מתווה, מתווה ברודט, זה משהו אחר. אין בעיה, נעשה מתווה. לא משנה, אבל אתה יודע מה? תעשה מתווה תקציבי, זה בסדר, זה מקובל בהרבה מקומות בעולם. זה בסדר. אתה חושב שנכון היה לעשות את המתווה הזה לעשר שנים? מתווה כן, אני מסכים למתווה. יש הבדל, אדוני, בין תוכנית לתקציב. לא תוכנית, תוכנית גדולה מאוד הוא עשה. הוא עשה תוכנית ענקית.

אני רוצה שתעשה, כמה היתה התוספת לעשר שנים? קרוב ל-18, בבקשה, זה משהו ענק. משהו ענק.

תוכניות ארוכות טווח מאפשרות לך עבודה שקטה, נכונה,

טווח ביצוע, ולא להיות בסד זמנים, כשאתה עלול כל הזמן לשבש תוכניות, לשנות אותן, לגנוז אותן ולהתחיל חדשות.

הממשלה תמשיך לפעול לצמצום החוב הלאומי עד להשגת יחס חוב תוצר נמוך מ-60%. המשך הפחתת הגירעון תורם ליציבות המשק. הפחתת החוב מביאה לצמצום תשלומי הריבית, חשוב מאוד, צמצום תשלומי הריבית, המשאבים האלה מופנים לתקציבי רווחה וחינוך, מפנה מקורות תקציביים לצרכים שונים, כמו שאמרתי: בריאות,

חינוך ורווחה.

הפחתת החוב היום לא תמשכן את עתיד הדורות הבאים. גיבוש שתי ההחלטות נעשה לאחר תהליך חשיבה ארוך ומקיף, שכלל עבודה משותפת של משרד ראש האוצר עם בנק ישראל והמועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה. הממשלה החליטה כי בשלב זה יונהג תקציב דו-שנתי כהוראת שעה,

והדבר ייבחן שנית במחצית הראשונה של 2012. שתי ההצעות, הנהגת תקציב דו-שנתי והכלל הפיסקלי החדש הקובע את יעד ההוצאה הציבורית, יונחו על שולחן הכנסת לאחר אישורן בוועדת שרים לענייני חקיקה. בסופו של יום, רבותי, אתם מחליטים, הבית הזה מחליט. הממשלה מחליטה, ואתם צריכים לאשר את ההחלטות של הממשלה. מתי זה אמור להגיע לכנסת? אחרי שוועדת שרים לענייני חקיקה תחליט זה יגיע לכנסת. בכל מקרה, זה יונח על שולחנכם וההחלטה תהיה שלכם. אני מבקש מחברי חברי הכנסת להסתפק בשלב זה בתשובה שנתתי ולהוריד את הנושא מסדר-היום עד שהוא יגיע לדיון, ואז ממילא נבדוק. תודה רבה, אדוני.

האם המציעים מסתפקים בבקשת סגן השר? כן, ממילא, אבל אין הצעות אחרות? אין הצעות אחרות. חברי חברי הכנסת, אנחנו נצביע כך, אני מציע בכל זאת, על מנת שחברי הכנסת שיזמו, אם יתקיים דיון בוועדת הכספים, יהיו חלק מהמוזמנים, שההצעה תעבור לוועדת הכספים ותידון בעת שבה יתחיל הדיון. זה יגיע, בסדר, אבל אני לא חבר ועדת הכספים. אתה מוזמן בכל מקרה. אני רוצה להיות מוזמן בכוח צו המליאה, לא בכוח הממשלה.

אני מודיע שאנחנו מזמינים את חבר הכנסת עמיר פרץ לוועדת הכספים.

אני לא רוצה להיות מוזמן על-ידי הממשלה, אני רוצה להיות מוזמן על-ידי המליאה. חבר הכנסת עמיר פרץ, אנחנו נעשה את זה בצורה אחרת. כדי שלא נסתבך עם התקנון,

להעביר את הנושא לוועדה, כי כך או אחרת, בסופו של דבר, הנושא יגיע לוועדת הכספים.

יש לנו יושב-ראש ועדה. כך או אחרת, אני מאמין שהוא יעלה את הנושא של התקציב הדו-שנתי לדיון בוועדה. אני מאמין שהוא יעשה את זה במקביל, לאחר שהעניין יגיע לדיונים של ועדת שרים לחקיקה. חברי חברי הכנסת, אנחנו נצביע. מי שמצביע בעד, מצביע על הדיון בוועדה. מי שמצביע נגד, מצביע על הסרת הנושא מסדר-היום.

ההצעה שלא לכלול את הנושא בסדר-היום של הכנסת נתקבלה. שלושה בעד, ארבעה נגד. הנושא הוסר מסדר-היום. למה לא הצבעת?

הוא אמון היום על מה שקורה ביהודה ושומרון. הוא קובע גורלות. זה לא כמו ששר הפנים

יש לו המון סמכויות, המון כוח ביד, וזה בעייתי מאוד. נקודה נוספת, פניתי גם לשר עצמו בנושא ביתו של רועי קליין, שהיום קיים, ביתם של אלמנתו וילדיו בשכונת-היובל בעלי. גם שם צריך ששר הביטחון יפעיל את שיקול הדעת, יפעיל את כוחו וימנע את העוול שאנחנו רואים. ואני חושש, אדוני היושב-ראש, שהעובדה ששר הביטחון לא נמצא פה והעובדה שסגן שר הביטחון גם לא נמצא פה, ואין מי שישיב על הדברים האלו, זו סיבה לדאגה. וחובתנו ככנסת לקרוא לשר הביטחון שיבוא לפה, לוועדות, לתת תשובות, מדוע הוא לא מאפשר ליהודים שהממשלה שלחה אותם לגור באריאל לבנות את בתיהם, לאחר שהם התנתקו מהיישוב שלהם, נצרים.

חבר הכנסת נסים זאב, רצית להציע משהו? אני לא יכול להציע, אני רק רוצה לומר, אדוני היושב-ראש, אני מכיר את הקהילה הזאת באריאל. אני הרבה, למשל, השבוע יש לי קבלת קהל באריאל. אני מסתובב בשטחים וכל פעם אני באזור אחר, ובמקרה יוצא לי השבוע ביום חמישי, בשומרון. אני נמצא, ומקבל קהל. ואני אומר: אני מכיר את התלאות שעברה אותה אוכלוסייה, שבאמת פונתה מגוש-קטיף, הגיעה לאריאל, ולא מצאה היונה מנוח לכף רגלה. זה פשוט כמו אחרי המבול. ולא יכול להיות שהממשלה תתנער מאחריות. אני חושב שכל נושא ההקפאה לא יכול לחול, לפחות על אותם אנשים חסרי בית, חסרי ישע, לדעתי, ממש מסכנות, ולבוא ולהכניס אותם באותה הגדרה כמו כל אזרחי ישראל.

חייבים לקיים פה דיון, אדוני. לא במליאה, אבל צריך לעשות את זה באיזו ועדה,

ועדת חוץ וביטחון, אני חושב, ושם תוכל לנמק את העניין הזה בהרחבה. אני לא יודע לגבי חבר הכנסת דנון. מקובלת עליך ועדת החוץ והביטחון? בנושאים של ביטחון דנים בוועדת חוץ וביטחון. זה לא ביטחון. זו החלטה, אולי, של הממשלה. אוקיי,

יכול להיות בוועדת המשנה של ועדת החוץ והביטחון.

ועדת משנה.

חבר הכנסת נסים זאב. חברי חברי הכנסת, אנחנו נצביע. מי שמצביע בעד, מצביע בעד המשך דיון בנושא בוועדה. מי שמצביע נגד, מצביע על הסרת הנושא מסדר-היום. אנחנו נצביע.

את הנושא לוועדת החוץ והביטחון נתקבלה. בעד, 7, נגד, אין, נמנעים, אין. הנושא יידון בוועדת החוץ והביטחון. חברי חברי הכנסת, אנחנו ממשיכים בסדר-היום. הצעה לסדר-היום מס' 2809: ההתעלמות מהחובה לקיים פסקי-דין של בג"ץ מהווה איום על הדמוקרטיה. חבר הכנסת אילן גילאון, בבקשה,

שלוש דקות, אדוני, לרשותך. שר המשפטים יענה לך, הוא נכנס כרגע למליאה. אדוני היושב-ראש,

אדוני שר המשפטים,

חברי הכנסת, לא עבר הרבה זמן מאז נזדעזענו כולנו ממעשה של זריקת נעל על שופטת ונשיאת בית-המשפט העליון דורית בייניש, והנה אני קורא ביום שישי האחרון ב"הארץ", בריאיון של עקיבא אלדר עם יהודית קרפ, סגנית פרקליטת המדינה לשעבר, נדמה לי שאני לא טועה בהגדרה, על דוח ובו קובץ של תשעה פסקי-דין של בית-המשפט הגבוה לצדק, שלו הפר אותם אזרח פרטי הוא היה יושב מאחורי סורג ובריח והיה מקבל עונשים חמורים מאוד. אבל מדינת ישראל היא זו שמפירה, היא זו העבריינית. כאילו מבחינה משפטית אנחנו מנהלים משפט של מדינת ישראל כנגד מדינת ישראל. ואדוני, אתה יודע, זה מאוד פרוע, הדבר הזה. שלא כהרגלי, תמיד אני מקבל את פסק-דינה של אותה ועדה של נשיאות הבית, הפעם התעקשתי מאוד להעלות את הנושא לסדר-היום, אף-על-פי שבהתחלה נדחיתי, משום הסכנה המאוד-ממשית שאני רואה בדברים הללו. ואנחנו פה ושם יודעים שהם קורים, אבל כאשר מחברים לנו אותם יחדיו, יש לי פה, אני באמת אקרא לפני אדוני את כל המקרים, לפחות שיהודית קרפ ריכזה, לגבי פסקים של בית-המשפט הגבוה לצדק שמדינת ישראל התעלמה מהם או שמיצתה אותם באופן חלקי או שמיצתה אותם באיחור רב מאוד. היה פסק בג"ץ אחד באשר לנושא של אזורי עדיפות לאומית,

שקיפחה אוכלוסייה ערבית במדינת ישראל, אזרחי מדינת ישראל. היה פסק-דין לגבי כיתות במזרח-ירושלים. היה, גדר הביטחון בחברון, בוצע, בוצע.

אזורי עדיפות לאומית, בוצע. בוצע. אני מצטער. אם זה בוצע אז זה טוב. זה בוצע באיחור, אגב, כבוד השר. בוצע באיחור רב. היה עניין של התניית רשיונות עבודה בכבילתם של עובדים זרים, היה תוואי הגדר בבילעין, היה תוואי הגדר בעזון, והיה מיגון כיתות בשדרות, והיו פרשיות של גזענות נגד ילדות ספרדיות בעמנואל, וכל מיני נוהלי אוכלוסין שמשרד הפנים ניסה להעלים למרות פסיקות של בית-משפט, או שגילה אותם באיחור רב. ואני אומר לכם, רבותי השרים, אנחנו נמצאים במצב, לא של

במקום שאין דין ואין דיין ומה שנקרא "מת העולם", זו רפובליקה של קליפות בננות. והתופעה הזאת היא מאוד חמורה, כי מה שאצלנו נקרא מת העולם, אנה נלך? אם מערכת כמו עיריית ירושלים או משרד הפנים, או משרד הביטחון, לחלופין, הלוא היא מדינת ישראל, לא מקיימת את החוק, באיזו זכות היא תוכל לבוא אל האדם האחד, אל אזובי הקיר, ולדרוש מהם? לכן אני פונה אליך, שר המשפטים. אני יודע גם שהיתה פנייה אל היועץ המשפטי לממשלה החדש, יהודה וינשטיין, באותו קובץ שעליו דיברתי, שבעקבותיו התראיינה הגברת יהודית קרפ אצל עקיבא אלדר ב"הארץ", ובאותה כתבה שהיתה לגבי פסקי-הדין השונים. אני אומר: חברות וחברים, זה אומר דורשני ויפה שעה אחת קודם, כי נדמה לי שזו ממש העפת נעל כבדה מאוד, סלע כבד מאוד, על מערכת המשפט. אנחנו לעתים, אני כבר מסיים, אדוני, משפט אחרון, פעמים רבות אנחנו מדברים על סכנה לדמוקרטיה, לפעמים אנחנו מפריזים, נדמה לי שבסוגיה הזאת לא יכולה להיות שום הפרזה. ברגע שצווים של בית-המשפט לא מקוימים במדינת ישראל והעבריין הוא מדינת ישראל עצמה, אנה אנחנו באים.

תודה, אדוני. כבוד שר המשפטים יעקב נאמן. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, לפני כחודש ימים נשלח ליועץ המשפטי לממשלה תזכיר שהכינה הגברת יהודית קרפ, לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, הכולל התייחסות לכמה מקרים שבהם נטען כי המדינה לא צייתה לפסקי-דין של בג"ץ ושל בית-המשפט לעניינים מינהליים. פסקי-הדין המדוברים ניתנו בשנים 2006 2009. מטרת התזכיר היתה להתריע על התופעה והשלכותיה ולהציע דרכים שבהן מערך הייעוץ המשפטי לממשלה יתמודד עמה. בפתח הדברים ברצוני להדגיש כי ממשלת ישראל רואה חשיבות רבה בקיום פסקי-הדין של בתי-המשפט במדינה, אם מדובר בבג"ץ ואם מדובר בבית-משפט אחר, וכמעט אין צורך להרחיב על כך את הדיבור. ממשלה הדורשת מאזרחיה ציות לחוקיה ולהחלטות שיפוטיות, חייבת לציית בעצמה לפסיקות בית-המשפט, ועניין זה איננו שנוי במחלוקת. אין חולק כי מדי שנה המדינה היא צד לאלפי הליכים שיפוטיים, ובחלקם ניתנים

מכל מאות ואלפי התיקים שהמדינה היתה צד להם בחר התזכיר לעסוק בכמה מקרים. אין מדובר בתיקים פשוטים דוגמת הוראה לתשלום סכום כסף, לשחרר אדם ממעצר או להעניק לפלוני רשיון נהיגה. עיון במקרים שפורטו בתזכיר מלמד כי ברובם היו אלה תיקים מורכבים ביותר, שבחלקם הטיפול בהם בבית-המשפט עד למתן פסק-הדין נמשך שנים. פסקי-דין אלה חייבו בחלקם השקעות

בסדרי-גודל של עשרות ומאות מיליוני שקלים, השקעות בתכנון ובנייה, קביעת נהלים חדשים ופעולות מינהליות שונות ומורכבות. בחלק מן התיקים המדינה היא צד להליך ביחד עם גורמים נוספים, כגון הרשות המקומית, ולכן מטבע הדברים יישום פסק-הדין מורכב יותר. כך, למשל, חיוב המדינה למגן את כל בתי-הספר בשדרות הינו תהליך מורכב ביותר, עתיר משאבים, שהבינוי בו נעשה באמצעות מכרזים שמפרסמת הרשות המקומית. גם החיוב להקים מאות כיתות לימוד חדשות במזרח-ירושלים אינו דבר אשר נעשה על-ידי המדינה לבד, אלא באמצעות הרשות המקומית. גם יצירת תוואי חדש לגדר הביטחון, גיבושו, שמיעת הצדדים האזרחיים הנוגעים בדבר, אישורו על-ידי הדרגים הצבאיים והמדיניים

היא תהליך ארוך ומורכב, שאינו דומה לפסק-דין לתשלום סכום כסף. עיון בתיקים אלה מגלה כי כאשר המדינה רואה כי יש לה קושי ליישם את פסק-הדין, היא נוהגת לפנות לבית-המשפט ולבקש ארכה מתאימה, וכל זאת מתוך כיבוד מעמדו וחשיבותו של בית-המשפט. כאשר המדינה רואה קושי ביישום פסק-דין מסוים, עומדת לה גם האפשרות לפנות לתיקון החקיקה בנושא, ואין בכך כל פסול. כך, למשל, נהגה המדינה לגבי הבג"ץ שעסק בנושא אזורי עדיפות לאומית. גם פעולה זו נובעת מכיבוד פסק-הדין ומהכרה בעובדה שאין להתעלם ממנו. תיקון חקיקה הינו דרך לגיטימית להתמודד עם תוצאת פסק-דין שהיא קשה ליישום. אין מדובר בחוק עוקף-בג"ץ, אלא בחקיקה המכבדת את הצורך לפעול כדין, לרבות בדרך של תיקון הדין במקרים הנדרשים. בימים אלה בוחנים במשרד המשפטים את ההמלצות הקונקרטיות להתמודדות עם הסוגיה אשר עליהן הומלץ בתזכיר. ההמלצות היו, בין היתר, לתקן את הנחיות היועץ המשפטי לממשלה בנושא ביצוע פסקי-דין שהמדינה צד להם ולתקן נוהלי עבודה בפרקליטות המדינה. משרד המשפטים ישלים את בחינת ההמלצות, וככל שיימצא בכך צורך יינקטו הפעולות הדרושות. אין למשרד המשפטים התנגדות להעברת הנושא לדיון בוועדה חוקה, חוק ומשפט.

חבר הכנסת גילאון, מקובל?

חברי הכנסת, אנחנו נצביע. מי שמצביע בעד, הנושא יידון בוועדה, ומי שמצביע נגד, מצביע על הסרת הנושא מסדר-היום. אין מה לעשות. יש לך או בעד או נגד. אני רוצה לתמוך בהצעת השר. אז תצביע בעד.

הצבעה.

אין, נמנע אחד. הנושא ימשיך להידון בוועדת החוקה, חוק ומשפט. חברי חברי הכנסת, אנחנו ממשיכים בסדר-היום. אנחנו עוברים להצעה לסדר-היום מס' 2836 בנושא: רעיון עוועים, לצלם תמונות עירום המוניות בארץ הקודש. זו הצעה של חבר הכנסת נסים זאב. אדוני, יש לך עשר דקות לנמק עניין זה. סגנית שר התמ"ת, חברת הכנסת אורית נוקד, תענה לך על נושא חשוב זה. אדוני היושב-ראש, או עוועים או עיוורים או שניהם גם יחד. התורה אומרת: אל תחלל בתך להזנותה ולא תזנה הארץ ומלאה הארץ זימה. אנחנו יודעים את פרשת העריות, פרשת קדושים, כמה עם ישראל מוזהר כדי להתרחק מהעריות. התורה מסיימת ואומרת: ולא תקיא הארץ אתכם בטמאכם אותה כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם. אדוני היושב-ראש, לבלעם בן בעור היה כוח גדול. הוא לא היה אדם פשוט.

אבל הכוחות שהיו לו היו כוחות של סטרא אחרא. כאשר הוא בא לקלל את עם ישראל, כתוב: ויהפוך ה' אלוהיך לך את הקללה לברכה כי אהבך ה' אלוהיך. אבל תראו מה קרה בסופו של דבר. כאשר הוא נכשל, ובלק בן צפור ניסה השכם והערב לדחוף אותו, כי ידע את הכוח שיש לו, ובלעם בן בעור בסופו של דבר הרים ידיים, ואז אמר: יש לי איזה רעיון איך תוכל לנצח את עם ישראל. אמר לו: לכה איעצך אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים, ואחר כך כתוב: ויחל העם לזנות אל בנות מואב. זה היה ניצחון שלו. בלעם בן בעור, הכוח שלו היה לפתות את עם ישראל בזנות. תראו על מה אנחנו מדברים. מגיע איזה צלם שכנראה היתה לו איזו הצלחה מאלפת. אני יודע שמאלפים סוסים ובהמות, שיעשו תנועות כלשהן שישעשעו את בני-האדם, ולהראות את האינטליגנציה שלהם. אבל לא ידעתי שלוקחים בני-אדם ומאלפים אותם להיות חיות. את זה לא ידעתי. אבל הוא כנראה מצליח. הוא הצליח כנראה בשווייץ, באוסטרליה ובבריטניה, ועכשיו הוא מגיע לארצנו הקדושה. אני לא מתפלא שבא איזה נוכרי מארץ העמים ומעלה איזה רעיון ומעשה תעתועים בארצנו הקדושה. אני מבין שיש לו תפקיד של אמנות. מעניין שכל זנות נהפכה להיות אמנות. זו האמנות שלנו לאחרונה. תוכניות הטלוויזיה כנראה לא מספיקות לשעשע את הציבור הרחב. התחרות היא כל כך קשה בין ערוץ-10 לערוץ-2,

כל פעם, חדשות לבקרים, כל אחד מעלה רעיונות כלשהם של תוכניות כאלה ואחרות, שגובלות בירידת המוסר. אני רק רוצה להבין, והפלא שלי הוא על שר התיירות. אדוני, אני רוצה לצטט אותו, כדי שאני לא אטעה, את דבריו. גם לגבי עיריית תל-אביב, כאשר הוא הציע להם לבוא ולצלם בחופי תל-אביב ובים-המלח, קיבלו אותו באהלן וסהלן, בברכת ברוך הבא. אבל שר התיירות סטס מישזניקוב, מיסז'ניקוב. מישזניקוב. מיסז'ניקוב.

עד שאלמד לומר את המלה, הזמן שלי כבר ייגמר. אז בואו ונמשיך הלאה. העיקר שכולם יודעים למי אני מתכוון, לאותו השר. אם אתה כבר מצטט, סטס. חבר הכנסת זאב, אם אתה כבר הולך לתת ציטוט של שר התיירות, סטס מיסז'ניקוב,

יחשבו שזה שר אחר באמת. אז אני אגיד: שר התיירות של מדינת ישראל, ואתם תחפשו בארכיון בדיוק על מי מדובר. לא צריך. זה לא, הוא הגיב על היוזמה, באור חיובי. הוא גם אומר שהוא מאמין, כנראה באמונה טפלה, תרתי משמע, שהמיצג האמנותי יתרום לחשיפתה של ישראל מזווית שונה וימצב אותה כיעד אטרקטיבי, מודרני וליברלי ויתרום להגדלת התיירות אליה. תראו איזו תיירות תהיה לנו. אנחנו ממש יכולים, חבר הכנסת נסים זאב, אתה יודע שכאשר בדקנו את הנתונים על התיירות שהגיעה למדינת ישראל, לא מזמן התפרסמו נתונים,

ופלא, אנחנו מגיעים קרוב ל-222,000, כך נדמה לי, תיירים שהגיעו למדינת ישראל, כמעט פי-שניים, יתקנו אותי אם אני טועה, ממה שהיה בשנה שעברה. זאת אומרת, שר התיירות לא רק עושה את העבודה אלא גם יודע מה הוא אומר. אז איך זה, בוודאי הוא יודע. אני מבטיח לך, אם לטענתו, תן לי לענות לך. אם נפתח קזינו בתל-אביב ונפתח עיר לסמים ועיר זנותית, כמו שהשר מתכנן, יבואו רבבות ומיליונים. למה לא? אתה רוצה את סדום ועמורה במדינת ישראל? תגיד לי כן, מעל הבמה הזאת.

על איזה מדינה יהודית אנחנו מדברים? על איזה תרבות יהודית? על איזה ערכים? סדום ועמורה יכולים להיות גאים בעצמם מול הרעיונות האלה.

אין קזינו בתל-אביב ואין אותם דברים שאמרת. זה יותר גרוע. מה זה לצלם אלפים ולומר: אני מחפש דוגמניות שיבואו להתפשט ערומות במדינת ישראל? ושר התיירות מצדיע להם. מה, השתגענו?

התבהמות אמנותית? זה נקרא אמנות? זה נקרא יצירה? זה נקרא ערכים?

אבל אתה חייב להודות שהתיירות במדינת ישראל עולה. אני יכול להודות שכמה שתכניסו יותר זנות במדינה יבואו יותר גויים וישחיתו אותה.

תגידו: אנחנו מוותרים על מדינה יהודית. אל נהיה צבועים עם עצמנו. בואו נעזוב את כל הערכים היהודיים, אין פה מדינת יהודים, יש פה מדינה של ישראלים, שמורכבת מאנשי,

לאחרונה גם הדארפורים הם ישראלים. כל אלה שבאים היום מסודן, בעוד שנתיים הם יהיו ישראלים. אז אני רוצה להבין, אנחנו מדברים פה על ערכים? אנחנו מצד אחד רוצים להשמיד את המדינה היהודית. כשאנחנו דיברנו אתמול על 12 החללים שמסרו את עצמם על הקמת מדינת ישראל, לאיזו מדינה הם התכוונו? אבא שלי היה לוחם אצ"ל, ברוך השם שלא תפסו אותו, אבל הוא היה אחד הלוחמים. הוא אימן בנשק חם בבית של הסבתא, בא לארץ, מסר את החיים שלו למען המדינה. אז למה התכוון אבא שלי כשהתכוון לבוא לארץ-ישראל, למדינת ישראל, כדי להקים את מדינת היהודים? למה הוא התכוון, שיבוא איזה גוי, טוניק אחד, וישחית אותה, ואנחנו עוד נגבה אותו בתקציבים? זו המדינה שאנחנו רוצים לראות? אז, אדוני היושב-ראש, יכול להיות שנזכה לעוד אנשים שירצו לבוא ולחגוג בחגיגה של התועבה, אבל אנחנו צריכים להסתכל על ירידה מוסרית, שבקנה-מידה כזה היא בעצם ממסמסת את כל הרעיון הציוני שעל בסיסו קמה מדינת היהודים. מנסים להפוך אותה לתרבות קלוקלת של אנשים חטאים, להתפרקות ולהתבהמות. חד-משמעית אני אומר לך, אדוני: יש כאן פגיעה קשה בקדושתה של ארץ-ישראל, באופיה הייחודי היהודי. אני פונה אל שר החינוך, שמופקד על השמירה על ערכי החינוך והערכים היהודיים ועל מניעת תרבות של המתייוונים, שגרמה להרס עמנו בעבר. צריך לעצור את המשחית האמנותי הזה ולמנוע את קיום התועבה הזאת. אני גם פונה אל שרת התרבות, זמני תם, גם היא מתפקידה, וודאי גם לשר התיירות, שלא יעז לתקצב אותם עוד. הוא מדבר על תקציב. אני מקווה לפחות שהרב גפני לא יאפשר לו את זה בוועדת הכספים. צריכים לעצור את המשחית הזה ואת החרפה הזאת מעל מדינת ישראל. תודה לחבר הכנסת נסים זאב. יש לנו תשובה של סגנית שר התעשייה, המסחר והתעסוקה, חברת הכנסת נוקד. בבקשה, גברתי. לאחר מכן יש לנו שתי הצעות ונצביע. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני משיבה כאו בשם שר התיירות, שפשוט לא נמצא בארץ, אחרת בוודאי היה מגיע לכאן ומגן על עמדתו בכבוד. אגב, אני רוצה להגיד לך, חבר הכנסת נסים זאב, נראה לי שהעניין הוא רק בגדר רעיון. אני חושבת שצריך לחכות קצת עד שהעניינים יתבהרו. אני גם לא כל כך רואה את כל הישראלים, נאמר זאת כך, באים ומשתתפים במיצג הזה, כך שנראה לי שאתה צריך להיות פחות מודאג. אבל אקריא עכשיו את התשובה שקיבלתי.

לאחרונה פנה הצלם הבין-לאומי ספנסר טוניק אל עיריית תל-אביב בבקשה לצלם בישראל, והעירייה נענתה לבקשתו. עיריית תל-אביב אכן, כפי שאתה ציינת, פנתה אל משרד התיירות בבקשה לשיתוף פעולה בפרויקט נרחב זה, ומשרד התיירות, לאחר ששקל את הנושא, החליט לסייע לעיריית תל-אביב בפרויקט. משרד התיירות רואה חשיבות רבה במיצוב מדינת ישראל כיעד אטרקטיבי,

ייחודי ובטוח, ככל מדינה תיירותית אחרת. אומנם המשרד ממתג את מדינת ישראל עבור התיירים בעולם כארץ הקודש שמרכזה ירושלים, את גם מאמינה במה שאת קוראת?

אתה תיכף עולה לדבר. אמרתי בתחילת דברי שאני מציגה כאן את עמדת משרד התיירות. אני מבקש לאפשר לסגנית השר לנמק את תשובתה.

המשרד מפתח שני אזורים גיאוגרפיים במיתוג נפרד,

תל-אביב ואילת. מיתוגה של תל-אביב-יפו כעיר עולם מכוון על מנת ליצור תדמית צעירה, דינמית, קוסמופוליטית,

פתוחה וליברלית עבור צעירים רבים ברחבי העולם. מיתוגה של אילת כעיר תיירות מכוון על מנת להתמודד עם התחרות האזורית, ומכוון אף הוא לצעירים ברחבי העולם. כל עיר בנפרד מקבלת את הסיוע לפי צרכיה בתחום השיווק והסיוע לאירועים, על-פי יכולת המשרד. ראוי לציין כי משרד התיירות ממתג את מדינת ישראל כארץ הקודש שמרכזה ירושלים, תוך שילוב ופיתוח של נישות עבור קהלים ספציפיים, דוגמת תיירות אקולוגית, תיירות חרדית, תיירות יין וגסטרונומיה ותיירות דתית-צליינית. כל פעילות מכוונת לקהל ספציפי ומפולח, ואין סתירה בין הקהלים והמסרים השונים. כאמור, ההתגייסות והסיוע של משרד התיירות לעיריית תל-אביב לפרויקט הבאת הצלם הבין-לאומי אין בה כדי לסתור פעילות אחרת של המשרד, והיא מכוונת למטרה ספציפית. ספנסר טוניק מצלם ברחבי העולם באתרים ייחודיים, דבר שמעורר בעולם התעניינות רבה באתרים שבהם הוא מצלם. על מקוריותו והרעיון הצילומי שעומד מאחורי עבודותיו של טוניק הוא זוכה להכרה בין-לאומית ובהערכה כאחד מאמני הצילום. שר התיירות סבור כי הבאתו לארץ של הצלם ביכולתה לקדם את התיירות לישראל, לתל-אביב, ובמסגרת זו לקדם את הכלכלה ואת התעסוקה במדינת ישראל.

תודה, גברתי. חבר הכנסת בן-ארי, בבקשה,

גברתי? אני מציעה להסיר כרגע את הנושא. אני חושבת שהוא כרגע עדיין לא בשל. זאת ההצעה שלי.

בבקשה, אדוני. היינו לא מזמן בסיור של ועדת חוץ וביטחון בבקו"ם. היו שם 70 80 חיילים ביום הגיוס שלהם, ושאל שם הרמטכ"ל: מי כאן מתל-אביב? אף אחד לא הצביע. עכשיו אני מבין למה. על-פי משרד התיירות, תל-אביב היא עיר עולם. אחרי ששמעתי את התשובה, שמן הסתם איזה פקיד או פקידה עם אג'נדה ותפיסת עולם מאוד מאוד מסוימת כתבה את הדברים שקראה עכשיו סגנית השר אורית נוקד, אני חושב שאנחנו כולנו צריכים להיות מאוד מאוד מוטרדים מאותה תפיסה שמשתמשת בכל מיני מלים שלטעמם של רבים רבים מתושבי מדינת ישראל זה לא ליברליות, זה עולם חשוך, זה עולם טמא, זה עולם שידיר אותנו מכל זכות שלנו. מי שמתפשט מבגדיו, מתפשט מערכיו. ועל ענייני עריות אומר הכתוב: ושמרתם את כל חוקותי ואת כל משפטי ועשיתם אותם ולא תקיא אתכם הארץ. מי שלא שומר על ערכיו, לא שומר על בגדיו. איך אמרו חכמים? מעולם לא קראתי לבגדי בגדי, אלא מכבדותי. זה מה שעושה את האדם. הבגד עושה את האדם, עושה את כבודו. ברגע שאדם מערטל את עצמו, הוא מערטל את עצמו מכל ערכיו.

שיבדקו מי כתב את התשובה הזאת, והאם זו באמת עמדתה של ממשלת ישראל. אם כן, הדבר מדאיג מאוד. תודה, אדוני. חבר הכנסת אורי אורבך, בבקשה.

זה קצת נחות מדי להגיד שישנה את שמו לספנסר טוסיק. זו לא מלה פרלמנטרית.

אני חושב שיש בזה טעם רע, אף-על-פי שאני מבין שזה חלק מהעולם הליברלי. אנחנו לא צריכים ללכת אחרי כל שטות פיקנטית כזאת או אחרת. להערכתי זה ביצה שלא נולדה ולא יצא מזה שום דבר. נכון, כבר ראינו דברים, לא מזמן איזו תערוכה בחיפה. אני חושב שזה מאותה משפחה של דברים, רק מפני שהם באו, לא חשבתי לרגע שהנושא הזה כל כך יעסיק פה את כנסת ישראל,

הרבה דברים לא חשבנו שיעסיקו. אבל יש לי שתי אבחנות שנתחדשו לי בעקבות הרעיון הזה. אחת, הבנתי שאחד הצילומים מיועד להיות בים-המלח. ים-המלח זה המקום הכי נמוך בעולם. אחרי זה יכול להיות שהוא יהיה אפילו יותר נמוך.

יהיה לנו פלא נפלא, שהמקום הכי נמוך בעולם, עם התמונה הזאת יהיה אפילו מקום יותר נמוך. דבר שני, קשור למפלגתך, אדוני היושב-ראש. השר הוא ממפלגת ישראל ביתנו. היא לא ביתו, אגב, של הצלם הזה. שר החוץ וראש המפלגה נוהג להגיד תמיד שישראל, שואלים אותו מה המצב, הוא אומר: גן-עדן.

בגן-עדן הלכו עירומים. יכול להיות שמפני שראש המפלגה חושב שמדינת ישראל וארץ-ישראל זה גן-עדן, אז השר מטעמכם רוצה פשוט להחזיר אותנו לימים של גן-עדן, ששם נאמר: וילכו ערומים ולא התבוששו. ואני חושב שאנחנו כבר הולכים לבושים, ובדברים כאלה אפשר קצת להתבייש. תודה. מאחר שאף אחד לא הציע משהו, חוץ ממה שהציע השר, צריך לעקוב אחרי השטות הזאת. אם זה יהיה אקטואלי, אתה תהיה הראשון שתגיש בקשה לדיון דחוף בוועדה. לא, לא, לא. אני מבקש שזה יהיה בוועדת חינוך. אם זה לא יהיה אקטואלי וזה ירד מסדר-היום בעקבות הדיון פה,

אנחנו לא נחכה, כי עלה המוות לחלוננו,

שיבוא השטן לתוך הבית שלנו. אדוני היושב-ראש, ועדת חינוך.

אנחנו נצביע. מי שמצביע בעד, מצביע בעד ועדה. מי שמצביע נגד, מצביע בעד עמדת הממשלה להסיר את הנושא מסדר-היום. הצבעה.

בעד, 6, נגד, 2, נמנעים, אפס. הנושא יידון בוועדת החינוך. ממשיכים בסדר-היום, חברי חברי הכנסת. אנחנו עוברים להצעה לסדר-היום מס' 2709: תהליך הפירוק הלקוי והקיצוץ במענקי האיזון ברשויות המקומיות מג'ד-אל-כרום, בענה ודיר-אל-אסד, של חבר הכנסת מסעוד גנאים. חבר הכנסת גנאים,

אדוני היושב-ראש, מופיע אחמד טיבי במחשב.

אדוני המזכיר, לפרוטוקול, חבר הכנסת נסים זאב מצביע על טעות מסוימת בהצבעה. הטעות שהיושב-ראש כרגע זה לא אחמד טיבי. זה מופיע קודם בפרוטוקול אחמד טיבי. צריך לתקן את זה, זה הכול. בבקשה, אדוני. נסים,

אני הזדהיתי אתך בכל מה שאמרת בקשר לנושא העירום וגן-עדן.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 בענה, דיר-אל-אסד ומג'ד-אל-כרום בצפון,

שלפני הפירוק,

היו אל-שגור, היו בחירות לפני כחמישה חודשים, וזה לאחר פירוק עיריית אל-שגור שנקבע בחקיקה בכנסת. אחרי הפירוק שלוש הרשויות ירשו ירושה כבדה מאוד, גירעונות של עשרות מיליונים, אף שחלקן היה במצב מאוזן לפני האיחוד, כמו בענה, שהיתה מאוזנת אבל היום ירשה גירעונות. לצערי, אותן רשויות עד היום לא יודעות סופית את סכומי הגירעונות, בצורה סופית לא יודעים.

חלוקה של גירעונות ביניהן, אבל זה לא סופי, כפי שנאמר לי. משרד הפנים ומשרד האוצר, בניגוד לחוק הפירוק, לא המציאו עד היום תקציב מיוחד לצורך מימון הפירוק, כפי שקבע המחוקק בצו הפירוק. במסגרת חוק הפירוק, מועצות אלה היו אמורות

והתקציב הזה נקרא תקציב הסתגלות, משהו כזה, אבל עד היום הן לא קיבלו את זה. מועצות אלה סובלות מהרבה בעיות, וזה בגלל הפירוק. אני חושב שלפני שאפרט את הבעיות האלה אומר, כעיקרון, שאני חושב,

שאי-אפשר להפוך מועצות אלה לשדה ניסויים לכל מיני רעיונות של איחוד רשויות וכל הדברים האלה, ואחר כך לא לשאת באחריות לתוצאות של הניסויים האלה. המועצות האלה, כפי שאמרתי, ירשו ירושה כבדה. במג'ד-אל-כרום, למשל, עד עכשיו, שישה חודשים, לא שילמו משכורות לעובדי המועצה. הבעיות העיקריות שמועצות אלה סובלות מהן, הן כלדקמן: עד היום, בדיר-אל-אסד ובענה לא אוישו המשרות העיקריות, כמו מהנדס, גזבר, מזכיר, מנהל מחלקת החינוך. איוש המשרות האלה תלוי באישור נחיצות משרות אלה על-ידי משרד הפנים וקביעת תנאי המכרזים ופרסומם על-ידי משרד הפנים. אי-איוש משרות אלה גורם לתפקוד לקוי. הם לא יכולים לבחור, למשל, ועדות מועצה, ובמיוחד ועדת ההנחות, שהיא ועדה חיונית ועבודתה דרושה מזמן במועצות אלה, אני מדבר על דיר-אל-אסד ובענה בעיקר. בקשר להרשאות, הרבה הרשאות במשרדים השונים עדיין רשומות על שם שגור, שזה לפני הפירוק, ולא שינו למועצות החדשות, והדבר מעכב תקציבים אלה, שכבר מאושרים. זה מעכב קידום פרויקטים, מגרשי כדורגל למשל. עד היום לא קיבלו כל תשלום שהוא על-חשבון מענקי ההסתגלות שהזכרתי, שנקבעו בחוק הפירוק. בענה, למשל, שהיתה מאוזנת לפני האיחוד, היום ירשה כ-24% מהגירעון, שזה 11 12 מיליון שקל, והיא היתה מאוזנת. מג'ד-אל-כרום ירשה כ-47%, שזה 96 מיליון שקל. דיר-אל-אסד אותו דבר, 20 ומשהו מיליון שקל. מועצות עם כאלה גירעונות מתקשות מאוד לתפקד. במועצת מג'ד-אל-כרום למשל, יש להם בעיה. זה אולי הכפר הכי צפוף בישראל, לצערי הרב. מג'ד-אל-כרום מונה היום כ-14,000 תושבים ויותר. שטח תוכנית המיתאר המאושרת מסתכם ב-1,400 דונם בלבד, והם עובדים או מסתמכים על תוכנית מיתאר שהיא משנת 1979, ואושרה בשנת 1991, ועד היום בוועדת התכנון, ויש דרישות ובקשות גם למשרד הפנים, לא אושרה התוכנית החדשה משנת 2000. במקום להרחיב את שטח השיפוט, במקום לאשר את תוכנית המיתאר של מג'ד-אל-כרום, כל יום נותנים להם, משגרים להם צווי הריסה. איפה אנשים יבנו? הם 14,000 תושבים, רק 1,400 דונם, תוכנית המיתאר אושרה בשנת 1991, לא מאשרים להם את התוכנית החדשה. לאן ילכו האנשים? היישוב מג'ד-אל-כרום,

יש בו מצוקת דיור שהיא בלתי נסבלת, וחלק מהכבישים והדרכים הקיימים פרוצים וסלולים באופן חלקי, ללא מדרכות, לא תאורה, ללא מערכות תת-קרקעיות, בעיות ניקוז קשות. הערים מסביב, מהצפון,

מזרימות מים בכמויות לא מבוטלות וגורמות לבעיות רציניות במערכת הניקוז והביוב של הכפר, ועל זה היה דיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה. במג'ד-אל-כרום גם קיים מחסור חמור במוסדות חינוך, והצפיפות בבתי-הספר הקיימים לא קיימת אולי בשום מקום בארץ. עם בעיות כאלה, עם ירושה כבדה כזאת, אני חושב שעל משרד הפנים ועל הממשלה לקחת את האחריות, לתת יד למועצות האלה כדי שיסתדרו, כדי שיעמדו בכל הבעיות שהזכרתי. נוסף על כל הבעיות שהן תוצאה של הפירוק, באה המכה של הקיצוצים בתקציבים והגזירות השונות שבגללן שובתות היום כל הרשויות המקומיות והעיריות בישראל, אבל המצב בטח יותר חמור בכפרים אלה, שסובלים מכל הבעיות שהזכרתי. אני מקווה שמשרד הפנים והממשלה ייקחו אחריות ויעזרו למועצות האלה,

בצורה מיידית, לתת להן תקציב הסתגלות, שמעוגן בחוק הפירוק, וגם לתת להן לאייש את המשרות הנחוצות מאוד לעבודתן, והן בסיסיות לכל מועצה שרוצה להתקיים.

אני מזמין את השר מרגי לענות בשם שר הפנים. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, עמיתי השואל,

שמת את כל הבעיה של המועצות הערביות, כמעט כל המגזר הערבי בארץ-ישראל, בהצעה הזאת לסדר-היום, אבל הנושא הוא תהליך הפירוק הלקוי והקיצוץ במענקים ברשויות המקומיות מג'ד-אל-כרום, בענה ודיר-אל-אסד, מה שהיה שגור. רק לסבר את האוזן, אלה מועצות שאוחדו, ובעקבות חקיקה של הכנסת פורקו מחדש בעקבות כישלון האיחוד. להלן תשובת משרד הפנים: מענקי האיזון לרשויות המפורקות חולקו בהתאם לנתוני הרשויות המפורקות ובהתאם למענק האיזון המקוצץ. ברשויות אלה נערכו בחירות, והרשויות צועדות לפרק חדש, עצמאי. לרשויות מונו חשבים מלווים. בימים אלה נבנות תוכניות הבראה שנבנו בהסכם של משרד הפנים עם משרד האוצר. עד כאן התשובה הרשמית של משרד הפנים. אבל לפי סוף התשובה, אם הרשויות האלה נכנסות לתוכנית הבראה,

משולש של הרשות, משרד הפנים ומשרד האוצר, זו דרך חדשה, שיכולה לפתור את סוגיית הגירעונות שציינת. לגבי תוכניות המיתאר במגזר הערבי, בשלוש הכנסות האחרונות העליתי לא אחת את הסוגיה, ואני חושב שהמדינה צריכה לתת את הדעת על כל מה שקורה ולעדכן את תוכניות המיתאר

מי שמסתובב רואה את הצרכים, ואכן, זה אומנם לא נושא ההצעה לסדר-היום, אבל אני אומר את זה בנימה אישית. אני חושב שצריך לפתור את בעיות תוכניות המיתאר ביישובים הערביים, ואני מקווה שיבוא יום והגירעונות של הרשויות המקומיות הערביות יהיו נחלת העבר, ויאוזנו, ומכאן יצאו לדרך חדשה של ניהול תקין וניהול מאוזן. אני מציע להסתפק. רוצים לעשות דיון, אין לי בעיה גם עם זה.

מכיוון שאין לנו הצעה אחרת, מי שמצביע בעד, מצביע בעד דיון במליאה, ומי שמצביע נגד, מצביע כעמדת הממשלה, להסיר את הנושא מסדר-היום. השר מסכים לוועדת הפנים.

נגד, להסיר.

ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה. בעד, 4, נגד, אין, נמנעים,

הנושא ימשיך להידון בוועדת הפנים. לפרוטוקול, ההצבעות בנושאים האירועים בהר-הבית, החלטת הממשלה להגיש תקציב דו-שנתי, המשך הקפאת הבנייה למפוני נצרים ואריאל, רעיון עוועים לצלם תמונות עירום המוניות בארץ הקודש, של יושב-ראש הישיבה, הן של חבר הכנסת אלכס מילר ולא של חבר הכנסת אחמד טיבי. חברי חברי הכנסת, אנחנו ממשיכים בסדר-היום. הצעה לסדר-היום מס' 2507: הבנייה הבלתי-חוקית בכלל וב"בית יהונתן" בפרט, של חבר הכנסת אורי אריאל. בבקשה, אדוני, עשר דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, מכובדי השר,

אני מבקש להתעכב על תופעה שהולכת ומחמירה, מכובדי סגן היושב-ראש, על ההצעה לסדר-היום של חבר הכנסת דני דנון ושלי בעניין קהילת נצרים אשר באריאל, העיר שבה אתה גר, העיר המפוארת הזאת. סגן שר הביטחון החליט לברוח ולא לענות. על בקשת מזכירות הכנסת שהוא יכתוב והשר התורן יקריא, התשובה היתה שלילית. על הבקשה שהוא יחזור, פעם נוספת ביקשו ממנו, התשובה היתה: אני לא מחויב לענות, אני לא רוצה לענות, אני לא רוצה שיענו בשמי. זאת התנהגות של סגן שר הביטחון לקהילה של אנשים שצריכה לקבל מענה. גירשתם אותם מהבית, תנו להם לפחות מענה.

שר הביטחון החליט ביום חמישי, אף-על-פי שראש הממשלה הקודם, מר אולמרט, אישר להם לבנות באריאל, שר הביטחון הנוכחי מר ברק הודיע שהוא לא יאפשר להם לבנות. זוהי התעללות ובריחה מאחריות נוכח פני חברי הכנסת והשרים. התקנון, אדוני השר, לא מחייב את זה, לא מחייב אותו לענות, אבל יש גם נוהל, יש נוהג, יש כבוד הדדי, יש חברות בין האנשים פה. גם אם יש מחלוקות קשות, אנחנו מדברים זה עם זה. זה תפקידו. בשביל מה לשר הביטחון יש סגן שר ביטחון? ואם סגן שר הביטחון לא רוצה או בורח, שיבוא שר הביטחון, בבקשה. תגיש את ההצעה הזאת אלי אישית, אני רוצה להודיע לשר ולשאר חברי הכנסת, שבסיכום מאוחר, כשסגן שר הביטחון כבר לא היה פה, הודיע יושב-ראש הכנסת, הוא אמר לי שהוא מתכוון לדאוג שזה יעלה בשבוע הבא, אף-על-פי שזה השבוע האחרון בכנס וזה לא נהוג. הוא לא יאפשר תופעות כאלה, ואני שמח. התלוותה לזה עוד תופעה קטנה, הרבה פחות חמורה, אבל אני נאלץ להזכיר אותה. הנושא הזה שמוצג בפניכם עכשיו, הבנייה הבלתי-חוקית בכפר-השילוח, בסילואן, נדחה כבר פעמיים לבקשת שר הפנים. אני התחשבתי בו. הוא אמר לי פעם אחת משהו אישי, פעם אחת דבר אחר, ואני אמרתי: אף שהדבר די דחוף, אני מוכן לדחות כדי לשמוע את התשובה שלך. לצערי, היום הוא אפילו לא דיבר אתי, אבל אני שמח, כי זכיתי לקבל תשובה של השר מרגי.

תשובתו באמצעותי. אולי מעז יצא מתוק, אף שאני מציע, השר הכי חשוב בממשלה. אני מציע לסגני היושב-ראש וליושב-ראש לשנות פה קצת מסדרי ההתנהלות של השרים. זה לא מכובד. לעצם העניין, אנחנו מדברים על ירושלים, ירושלים שעל ראש שמחתנו, אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, עיר הבירה של מדינת ישראל. אנחנו שמחים באישור שניתן בוועדה המחוזית, כן בידיעת שר הפנים, לא בידיעת שר הפנים, אין מה לדון על זה. כך צריכה להתנהל מדינה, כך צריכה להתנהג עיר בירה. היא צריכה לבנות ולהיבנות, ואני שמח על האישור הזה, כמו גם על אישורים אחרים שבדרך. למעשה, פרקליטות המדינה, של משרד המשפטים, החליטה לשים צלב על "בית יהונתן", שהוא הבית היהודי היחידי באותה שכונה ערבית, בינתיים, בעזרת השם יהיו נוספים, ורק שם, ואך ורק שם לדרוש את אטימת הבית, כאשר היא מתעלמת מכל הוראות הבנייה. מדובר על מאות, מאות רבות של עבירות בנייה באותו אזור ממש, בצמידות, שמתוכן, מכובדי השר, 217 זה צווים שיפוטיים. זאת אומרת, ניתנה החלטה בבית-משפט להרוס, ובכל ה-217 מדובר על שטחים ציבוריים. זה לא עבירת בנייה בשטח פרטי של מישהו. כאשר אדם בונה על כביש מתוכנן, על גינה מתוכננת, על שטח פתוח מתוכנן, זה חמור לאין-ערוך, והטיפול צריך להיות יותר נוקשה. אני שואל מפה את פרקליט המדינה, אני שואל את שר המשפטים, את היועץ המשפטי לממשלה: איפה אתם? מאיפה למדנו לעשות איפה ואיפה, בניגוד לדעת תורה,

הכי ברורה, הכי בוטה? מה ההתערבות שלכם מול ראש עיריית ירושלים, מר ניר ברקת, שהוא נבחר ציבור, יש לו מדיניות, ואתם מתנכלים לו השכם והערב, על בית אחד? כל השאר, אתם לא מדברים, לא מוציאים מכתב, אתם לא פונים אל שר הפנים. בדקתי, אין פניות למשרד הפנים. רק על בית אחד. למה? כי גרים בו יהודים.

בבקשה, אם עושים סדר, את כל הבתים הלא-חוקיים, להרוס.

מקפיאים, כי ראש העיר הגיע עם תוכנית חדשה שמאפשרת שינוי תב"ע וכו' בבקשה,

לא יהיה דבר כזה שרק לבית אחד, כי גרים בו יהודים, הפרקליטות תתאנה לו כל הזמן, בצורה יוצאת דופן לחלוטין. לא היה כדבר הזה. בינתיים יש חידוש, ולכן השארתי את ההצעה לסדר-היום.

כי ועדת משנה של הוועדה לתכנון ובנייה אישרה את תוכניתו של ראש העיר, את יוזמתו של ראש העיר לשינוי התב"ע, שמאפשרת להרבה מאוד דיירים ערבים להכשיר את הבנייה שלהם עד ארבע קומות, ולאלה שלא בנו עד ארבע, תאפשר להם לבנות וממילא תאפשר רווחה גדולה יותר.

אומרת, אני מצטט בדילוגים כדי לקצר: בשכונה התיכונה בסילואן, התב"ע מאפשרת בנייה לגובה של שתי קומות. נספרו כ-650 מבנים שמחציתם מעל הגובה המותר, כ-330. נוסף על כך, כ-651 מבנים בנויים בשכונה ללא היתר. השר, 651, ואנחנו מטפלים רק באחד. מצב בלתי נסבל זה הביא את הוועדה לדרוש קידום תוכנית חדשה. בישיבת ועדת המשנה ביום 8 במרס הוצגה בפניה תוכנית מיתאר חדשה, ומכוח תוכנית זו ניתן יהיה לבנות ארבע קומות. צריך לציין פה בסוגריים, זו תוספת שלי, שב"בית יהונתן" בנויות כשש קומות, והם התחייבו במכתב שהם מוכנים להרוס או לאטום את שתי הקומות כדי ליישר קו ולא להיות פורצי גדר. כלומר, יש נכונות להגיע להסדר. הוועדה החליטה לאשר עקרונית את המשך קידום התוכנית וכן הלאה. בנוסף, הוועדה ממליצה בפני גורמי אכיפת החוק השונים להתחשב באישור העקרוני לקידום התוכנית המוצעת, הנגזרת מגיבוש המדיניות שאושרה במועצת העירייה. לבסוף, בנוסף, הוועדה ממליצה שלא להתעלם מההתפתחויות התכנוניות, על אף ההשלכות המשפטיות הנגזרות מהתוכנית המוצעת.

היא פונה אל היועץ המשפטי: תן לנו לקדם את התוכנית ולהביא שלום ורווחה לתושבי האזור כולם. מדוע לא ייענה פרקליט המדינה להצעת הפשרה ש"עטרת כוהנים" מציעה,

בתוך הסדר חוקי? לפי דעתי, כי הוא רוצה לראות, סליחה על הביטוי הקשה, איך זה יקרה שם. וזה לא יקרה טוב. אני משוכנע ששר הפנים, כפי שאמר, לא ייתן שתהיה אכיפת חוק סלקטיבית. צריך לציין ששר הפנים פעל לאישור התוכנית שראש העיר הציע בוועדה המחוזית לתכנון. אני בטוח שכך זה יעבור, אולי עם התיקונים הנדרשים. אני רוצה לציין שהבית שנקרא "בית יהונתן" הוא על שמו של יהונתן פולארד, כי הוא אישית התעניין בבית הזה. אז לכבודו של האיש שלנו שכלוא כבר 23 שנים, אני בטוח שאני יכול, בשם כל חברי הכנסת, לאחל לו שיצא לחופשי במהרה ויהיה אתנו בחג החירות הקרוב. על שמו נקרא הבית, בגלל התעניינותו ותמיכתו.

אנחנו נקיים על זה ישיבה בוועדת הפנים והגנת הסביבה ביום ראשון, בראשות חברנו חבר הכנסת אזולאי, כך שממילא אני חושב שחוץ מתשובתך אנחנו נרד לפרטים יחד עם היועץ המשפטי של העירייה, מר חביליו, שלא היה אתנו בדיונים הקודמים, ויחד עם משרד הפנים ואחרים. אנחנו נבקש לאמץ את החלטות ועדת המשנה לתכנון ובנייה של עיריית ירושלים, ונבקש, כבוד השר, שפרקליטות המדינה לא תנקוט איפה ואיפה, ותטפל ב-217 הבתים שנמצאים על שטחי ציבור, ולא בבתים שאפשר להסדיר אותם בתב"ע הקיימת. אני מקווה שבזה נגיע לסיומה של הפרשה הזאת ויבוא השקט, השלום והשלווה לאזור הזה, לירושלים כולה בתוך מדינת ישראל, ארץ-ישראל.

תודה, אדוני. השר מרגי יענה בשם

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, תשובתו של שר הפנים על ההצעה לסדר-היום של ידידי חבר הכנסת אורי אריאל בנושא "בית יהונתן" בכפר סילואן.

המציע כמעט ייתר את תשובתי, כי הוא גם שאל,

גם נתן את הפתרון,

סדרי המינהל בכנסת,

אני חייב להשיב ואני אשיב. תשובת משרד הפנים: כל נושא הבנייה והאכיפה בירושלים נמצא בטיפול ובבחינה משפטית במשרד המשפטים. השר מבקש להביא נושא חשוב זה לדיון בוועדת הפנים. להזכיר לך, מיותר להזכיר לך את הצהרותיו של שר הפנים בעניין "בית יהונתן". שר הפנים התבטא ואמר לא אחת: אם אני לא רשאי להוציא צווים, גם את האכיפה אני לא אעשה.

הסוגיה הזאת, הוויכוח שניטש בין גורמי האכיפה והטיפול בנושא הזה.

אני מציע, בשמו של שר הפנים, להעביר זאת לוועדת הפנים. הצעה נוספת של חבר הכנסת נסים זאב, בבקשה, אדוני. באמת הארכת. אני יכול להביא רק דברים בשם אומרם. אדוני היושב-ראש, זה מאוד נכון להעביר את זה לוועדת הפנים, אבל אני לא יודע אם ועדת הפנים יש לה מספיק שיניים לקבל החלטות, כאשר היועץ המשפטי עומד על הרגליים האחוריות ורוצה להכתיב את המדיניות של משרד הפנים. אני חושב שהבעיה שלנו זה איפה הם הגבולות ואיפה החבל הדק שצריך להפריד בין ההתערבות של היועץ המשפטי, או מבקר העירייה, או היועץ המשפטי של העירייה, לבין המדיניות של משרד הפנים. מי שצריך לקבוע את המדיניות זה משרד הפנים ושר הפנים. כפי שאי-אפשר לקבל שהמבקר יחליף וייכנס לנעלו של היועץ המשפטי, אותו הדבר אני חושב שאין מקום ליועץ המשפטי להיכנס למדיניות של משרד הפנים. משרד הפנים כבר אמר את דעתו ואת עמדתו החד-משמעית, שאין פה מקום של איפה ואיפה. אם רוצים להרוס את "בית יהונתן", יש להרוס את כולם במקשה אחת, את כל שכונת סילואן, כל הבנייה הבלתי-חוקית. אם לא הורסים, אז לא הורסים. צריכה להיות מדיניות אחידה, ולא איפה ואיפה.

לכן, באין ברירה, זה נכנס לוועדת הפנים.

חברי חברי הכנסת, אנחנו נצביע. מי שמצביע בעד, הדיון יימשך בוועדת הפנים, מי שמצביע נגד,

יוסר מסדר-היום. אני מפעיל את ההצבעה.

בעד, 5, נגד, אין, נמנעים,

הנושא ימשיך להידון בוועדת הפנים והגנת הסביבה. חברי חברי הכנסת, אנחנו ממשיכים בסדר-היום. אנחנו עוברים לשאילתות לסגנית שר התעשייה, המסחר והתעסוקה. אני מזמין את חברת הכנסת אורית נוקד, בבקשה. שאילתא מס' 626 של חברת הכנסת חנין זועבי, אינה נוכחת, לפרוטוקול. חברת הכנסת חנין זועבי שאלה את שר התעשייה, המסחר והתעסוקה ביום כ"ז בטבת התש"ע (13 בינואר 2010): על-פי תוכנית החומש לקידום נצרת בשנים 2008 2013, היתה דרישה להקצות סכום של 6 מיליוני שקלים ממשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה לצורך סיוע בפרויקט של

בשירות מתמשך ניתן לבטל את העסקה בתוך 14 יום מביצוע העסקה ועד 14 יום מביצוע העסקה, או מקבלת מסמך בכתב עם פרטי העסקה, לפי המאוחר, אף אם הוחל במתן השירות. אני שמחה לנצל את ההזדמנות כדי להזכיר לכולנו שבשבוע הבא, ביום שני,

אנחנו נציין את יום הצרכן הבין-לאומי, ואז תיכנס לתוקף הוראת חוק חדשה שמאפשרת לבטל עסקה למתן שירות בתוך 14 יום. זה יהיה נדבך נוסף בהגנות שניתנות לצרכן, שמאפשרות להתמודד עם הבעיות שהועלו בשאילתא. בנוסף, קיימות לצרכנים גם הגנות דרך חוק כרטיסי חיוב במקרים שבהם הם מחויבים מעבר לסכום המוסכם. חברות רבות נוהגות להקליט את פרטי השיחה, וצרכנים הנוהגים לבצע עסקאות טלפוניות שמעוניינים להגן על עצמם, יכולים לנהוג באותה הדרך ולהבטיח לעצמם תיעוד של השיחה עם נציג השירות.

תודה, גברתי. שאילתא מס' 732, של חבר הכנסת מאיר שטרית, אינו נוכח, לפרוטוקול. חבר הכנסת מאיר שטרית שאל את שר התעשייה, המסחר והתעסוקה ביום כ"ו בשבט התש"ע (10

אשר מפרנס כ-500 משפחות באזור ערד,

החברה משתתפת במכרז בין-לאומי בהיקף של יותר מ-100 מיליון שקלים עבור המשטרה. רצוני

1. מדוע אין עדיפות למפעל על פני חברות מהעולם?

כחול-לבן? 3. מה ייעשה כדי להתמודד עם אבטלה של כ-500 משפחות?

המסחר והתעסוקה אורית נוקד: (לא נקראה, נמסרה לפרוטוקול) 1 2. המקרה המתואר בשאילתא מוכר למשרד התמ"ת, וכחלק מפעילות המשרד לחיזוק הפריפריה ולסיוע למפעלים

מסוג זה. שאלה נוספת, חבר הכנסת כהן. כבוד השר, תודה על התשובה, אבל אני מכיר אותך כאחד השרים המוכשרים בממשלה הזאת. המשרד אמון על הטיפול במקומות שנותנים שירותי דת לאזרחי המדינה. כבוד השר יעשה רה-ארגון אצלו במשרד. הרי לא יכול להיות שקורה מקרה כזה ובתירוצים-לא-תירוצים, משטרה, אישורים. הציבור רוצה לבוא להתפלל. קרה מקרה, לא משנה מה הנסיבות, לא יכול להיות שאין איזו ועדת חריגים במשרד שתבחן את הסוגיה ותהיה לכבוד השר החלטה אחרי שבחנת קריטריונים, בדקת שזה מוצדק, ואתה אומר "מצ'ינג" כלשהו, שגם הציבור ישתתף, אולי העירייה תשתתף. אבל כמשרד הייעודי בנושא הזה, אני חושב שכבודו חייב לתת מענה כלשהו, שהציבור יוכל לבוא ולהתפלל. מה חטא אותו ציבור הכי חלש, החוליה הכי חלשה בחברה הישראלית, שהוא רוצה לבוא להתפלל? אולי איזה ילד עשה את העבודה, לא יודע מה קרה שם. זה לוד, חבר הכנסת כהן, זאת שאלה ולא נאום. בוודאי, זאת שאלה מנומקת, שידע כבוד השר להתייחס אליה.

אבל אתה לא יכול לנצל את הזמן עד כדי כך בשביל לעשות נאום של כמה וכמה דקות. נתתי לך הרבה זמן, נימקת את זה. אדוני היושב-ראש, אני יודע שהשאילתות הבאות בתור יהיו לפרוטוקול. אז תן לי קצת לתת לשר, אני חושב שנתתי לך.

שאלת שאלה, השר יענה ואנחנו נמשיך הלאה. תודה רבה על זה שאפשרת לי קצת יותר מהזמן, אבל הנושא מאוד חשוב, ובכישוריו של השר, אני יודע שימצא את הפתרונות. אדוני היושב-ראש, לפעמים יש תסכול, כשאתה רואה שר שלא היה בכנסת ומייד התמנה להיות שר, אתה רואה שחסרה לו הפרקטיקה של הפרלמנט. לפעמים כשאתה עומד פה כשר, אתה אומר שלחברי הכנסת האלה צריך לתת להיות שר חצי שנה כדי להבין מה המגבלות. אסביר לך לגופו של עניין. בית-הכנסת בלוד, כמו רוב בתי-הכנסת בארץ, הוא עמותה פרטית, אלה גופים פרטיים שמנוהלים על-ידי אגודות, תאגידים, והם לא גופים מתוקצבים. ככזה, הדרך היחידה של המשרד לסייע, לתמוך, זה נקרא תמיכה. אתה מכיר את חוק התמיכות. פרק 3 בחוק התמיכות מחייב הגשת בקשות. בסוגיה של שיפוצי בתי-הכנסת יש ענף מיוחד בעיזבונות, ולכן הפנינו.

למה הבאנו את העניין של פעולת איבה? אם המשטרה היתה מכירה בזה כפעולת איבה, היינו פועלים יחד עם מס רכוש לממן, לשפץ ולעשות את כל הנדרש על מנת שבית-הכנסת הזה יפעל כמו שצריך. שוב, אני קראתי להם ואני קורא להם שוב להגיש בקשות כחוק, ונסייע בידם. לא התחמקתי מהסיוע. אנחנו נסייע בידם ברגע שהבקשה תוגש.

שאילתא מס' 628, של חבר הכנסת ניצן הורוביץ, לפרוטוקול. חבר הכנסת ניצן הורוביץ שאל את השר לשירותי דת ביום כ"ז בטבת התש"ע (13 בינואר 2010): פורסם בתקשורת כי ל-160 עובדי המועצה האזורית שדות-נגב קוצצה משכורת חודש נובמבר במחצית כדי להעביר תקציבים למועצה הדתית, בהוראתו של השר לשירותי דת. רצוני לשאול: 1. האם הדבר נכון? 2. אם כן,

3. האם יש מועצות מקומיות נוספות אשר

נמסרה לפרוטוקול) 1 2. בהתאם לתיקון חוק שירותי הדת היהודיים,